תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אני מזכיר לכולנו שבשעה 11:30 אנחנו נקיים ישיבה מיוחדת לזכרו של הנשיא החמישי, השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר יצחק נבון, עליו השלום. אני בוודאי מצפה לנוכחות מלאה של חברי הכנסת.

אבל בינתיים, כמדי יום רביעי, אנחנו בשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן לעלות לדוכן כדי להשיב על שאילתה דחופה מס' 121 מאת חבר הכנסת מאיר

להלן הציוד לחיילים ולחיילות לוחמים ותומכי לחימה כפי שנקבע על-ידי אגף אט"ל בצה"ל: ציוד בסיסי, שק-חפצים/צ'ימידן, מעיל, שלושה זוגות מכנסיים צבאיים, שלוש חולצות צבאיות, כומתה, חגורה, נעליים, שלושה טי-שירטים, תשעה זוגות גרביים אנטי-בקטריאליים, שני זוגות מכנסי ספורט, שתי מגבות, מנעול, ערכת לוחם, נרתיק לדיסקית, ערכת תפירה, אטמי אוזניים,

לפק"ל כיסים, אזיקונים, כיסוי לשעון, מיתרים, סרט חבלה, שי האגודה למען החייל, מוצרי מזון מגוונים, מוצרי היגיינה לגברים ולנשים. באשר לחיילים מעוטי אמצעים, הרי שאלו מטופלים על-ידי הצבא במגוון כלים הניתנים למפקדים ולגורמים הרלוונטיים.

כי סיוע זה אינו מיועד לרכישת ציוד, היות שכפי שצוין, הציוד הנדרש מסופק על-ידי צה"ל בהתאם למערך שאליו מיועד החייל, ובמקרים הנדרשים גם בהתאם למקום שירותו ותנאי מזג אוויר ייחודיים. תודה לסגן שר הביטחון. שאלה נוספת לחבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, אדוני. אדוני סגן השר, אני מכבד את היכולות שלך ואת הישירות שלך, אבל היה רצוי שתתייחסו בכובד ראש לסוגיה הזאת, ולא להקריא תשובה מדף,

פוגע בכבודם של אותם חיילים והוריהם. אני יודע ואתה יודע, וכל אחד מהיושבים כאן יודע, שבין הרשימה שהקראת לבין רשימת הצרכים יש הבדל תהומי. כשבני התגייסו לצבא, שלושתם, אני חוויתי את זה על בשרי. כשמבקשים לקנות, לא חגורה ולא נעליים, מבקשים לקנות שקיות חימום. אני הייתי במילואים 35 שנה, ומעולם לא נדרשנו ולא ביקשנו, מבקשים מחממי צוואר, מעולם לא נדרשנו ולא ביקשנו, מבקשים גופיות תרמיות, גופייה תרמית עולה 200 שקלים. לזוג הורים או לאם חד-הורית או להורים עניים, גם להורים ממעמד הביניים, זאת הוצאה של 2,000 שקלים. גם אם לא אומרים את זה בפירוש, זה נרמז. צריך להפסיק עם התופעה הפסולה. אדוני, תתייחסו לזה בכובד ראש.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. האם סגן השר רוצה להוסיף משהו? בבקשה, אדוני. ידידי חבר הכנסת מאיר כהן, יש לי היום שני בנים שמשרתים, אחד קצין ואחד חייל בפלס"ר, יחידה מובחרת. אני יכול לומר לך שהם לא רכשו מחממי צוואר ולא שקיות חימום, הם מקבלים את זה מהצבא. אז יכול להיות שיש יחידות אחרות שיש להן והם מקבלים. יכול להיות שזה קיים. זה בוודאי לא נעשה על-ידי הצבא כצבא, בוודאי לא נעשה כהנחיה למפקדים, יפה ענית. עמותות לאותן יחידות. סליחה, לא שמעתי.

עמותות ותורמים יהודים שתורמים לאותן יחידות מובחרות, ולכן נפתח פער בין החייל הלוחם הפשוט לבין אותו אחד ביחידות המובחרות. תשאל את חבר הכנסת סמוטריץ מה הוא עשה בשבוע שעבר. את מי? אני לא רוצה לדעת מה סמוטריץ עשה. לא, בעניין הזה. אני אשאל אותו. אני יכול לומר, זה בוודאי לא הנחיות הצבא, זה בוודאי לא ברוב המוחלט של יחידות צה"ל, אולי ביחידות מיוחדות. אני אבקש לבדוק את העניין הזה. אני מסכים אתך. אני בוודאי נגד זה. התופעה היא תופעה פסולה, ואסור להסכים לה. אין מעמדות בצבא. כולם שווים, ולכן כולם גם לובשים את אותם מדים, העשיר והדל, וכולם יחידה אחת. אני אבדוק את זה שוב.

תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן ולשואל חבר הכנסת מאיר כהן. אני מזמין את שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן להשיב על שאילתה דחופה מס' 118 מאת חברת הכנסת חנין זועבי. הנושא הוא: מלגות למתמחים בפסיכולוגיה קלינית והתפתחותית בחברה הערבית. חברת הכנסת זועבי תקרא את נוסח השאילתה, ואז השר ישיב.

תודה, אדוני שר הבריאות, בחברה הערבית קיים מחסור חמור בפסיכולוגים קליניים והתפתחותיים. מחסור זה פוגע בבריאותם של הערבים. ברצוני לשאול: 1. כמה מתמחים ערבים ממתינים

2. כמה מלגות התמחות מחולקות בפועל למתמחים הערבים?

תודה לחברת הכנסת זועבי. אדוני השר,

1. בהתמחות בפסיכולוגיה קלינית אשכול 1, ממתינים לשנת אשפוז אחרונה לסיום התמחות, יש חמישה ממתינים מהמגזר הערבי, שלושה מהם יסיימו את המסגרת המרפאתית רק ב-31 בדצמבר 2015, זאת אומרת מחר, וזאת מתוך 110 ממתינים מכל המגזרים. מתוך 110, שלושה? מה? לא שמעתי. שלושה מתמחים מתוך 110? כי אני גם לא הבנתי. שלושה מסיימים. יש חמישה ממתינים, שלושה מסיימים. במסגרת המרפאתית רק שלושה, כרגע מסיימים רק שלושה. זה מתוך 110. באשכול 5, ממתינים להתחלת התמחות, יש עשרה ממתינים מהמגזר הערבי, חמישה מהם מ-2014 וחמישה מהם מ-2015, וזאת מתוך 246 ממתינים מכל המגזרים. בהתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית אין ממתינים ערבים בכלל. 2. בפסיכולוגיה קלינית מחולקות שבע מלגות התמחות למגזר הערבי, ונוסף על כך יש 19 מתמחים מהמגזר הערבי שלא על חשבון מלגה. בפסיכולוגיה התפתחותית מחולקות שתי מלגות התמחות למגזר הערבי, ונוסף על כך יש שישה מתמחים מהמגזר הערבי שלא על חשבון מלגה. חברת הכנסת זועבי, יש לך שאלה נוספת?

בבקשה, גברתי. אדוני השר, גם מתוך התשובה שלך וגם מתוך השטח, אני רוצה להציג בפניך את הבעיה החמורה, מאוד חמורה, בעניין של סטודנטים לפסיכולוגיה, גם התפתחותית, גם קלינית, בסוגיות של התמחויות. קיבלתי מקופת-חולים כללית, הנציגה שלהם הייתה בוועדה: מתוך 130 מלגות ומתמחים, אין אף מתמחה ערבי. אין, סליחה, זה לא בדיוק מה שמסרו לי כאן. זה מה שהיא אמרה. אחר כך היא נתנה לי תשובה שמתוך 120 יש 16. היום קיבלתי את התשובה,

השאלה שלי, לפני המספרים: יש 2.5% פסיכולוגים ערבים. מתוך אוכלוסייה של 20% ומתוך אוכלוסיית נוער של 24% 2.5%. אחוז הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות הוא 3%. יש מצד שני רפורמה בבריאות הנפש. יש בה צדדים חיוביים, ואנחנו בחברה הערבית, יש לנו עמדה,

יש לנו עמדה חיובית, אנחנו מברכים על חלקים, על הכיוון של הרפורמה הזאת. אבל הרפורמה הזאת מצריכה הכשרה של צוותים. האחוזים האלה של 2%, 3% כאשר אין אומדן של מחסור, לפי הדיונים בוועדת העבודה והרווחה, אין אומדן של מחסור של מתמחים, אין אומדן של מחסור של אנשי מקצוע, אין מקומות להתמחות של סטודנטים ערבים. כי ביישובים הערביים, וזה מקצוע תלוי תרבות, תלוי שפה, תלוי רגישות תרבותית, הרפורמות לבריאות הנפש ביישובים הערביים הן רפורמות קטנות, והם לא יכולים לקלוט מתמחים ערבים. ואין בכלל תוכנית, אני לא רוצה להאריך, אין בכלל תוכנית להכשרה כזאת, אפילו מספרית אין אומדן של מחסור. אז מה התוכנית של משרד הבריאות בעניין הכל-כך חשוב ורגיש הזה?

אדוני, אתה יכול להשיב, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש.

הנתונים שהבאתי לך הם מעודכנים ליום אתמול. לא סותרים.

קצת סותר, זה כן סותר קצת, אבל אני מוכן לקבל גם את הנתונים שלך. אני מציע לך: תכתבי לי את הפרטים, מה שאת רוצה שאברר, ואעביר את זה לבירור ואטפל בזה.

עדיף מאשר שזה יהיה שאילתה.

תודה רבה לכבוד השר, שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. אני רואה שהשר גלעד ארדן כבר כאן, אבל אני לא רואה את השואל. אז אני מזמינה את השר. יופי. אני מזמינה את השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן להשיב על שאילתה דחופה מס' 119 מאת חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה,

תודה, היושבת-ראש. אדוני השר, השאילתה מתייחסת לאיום המשטרה לסגור את אתר הרשב"י. המשטרה מאיימת לסגור את אתר הרשב"י בשל ויכוח על האחריות לאבטחת המקום. באתר מבקרים מיליוני איש בשנה, והוא השני בארץ במספר המבקרים בו. רצוני לשאול: 1. האם המידע נכון? 2. אם כן, מה ייעשה לפתרון הבעיה? כן, כבוד השר, זה זמנך להשיב.

גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, לשאילתה של חבר הכנסת מוזס,

אני רוצה לחלוק על הביטוי "איום המשטרה" ואמירות כאלה. למשטרה יש תפקיד חשוב לשמור על ביטחון הציבור ושלומו, וכל ההחלטות שלה הן במסגרת אחריותה זו.

לגבי מתחם קבר הרשב"י, מתחם קבר הרשב"י במושב מירון בצפון נחשב כמובן לאחד המקומות הקדושים והחשובים ביותר ברחבי הארץ. וכפי שצוין בצדק בשאילתה, בכל ימות השנה, אני מתנצל על הקול שלי ועל הצרידות, מגיעים אלפי מבקרים לאתר הקבר. כידוע, בחגים ובמועדי ישראל, כולל כמובן ל"ג בעומר, המספרים גם מגיעים לעשרות ומאות אלפים של מבקרים. לכן האתר הזה יש לו חשיבות לא רק בהיבט של היותו אתר קדוש, אלא יש גם חשיבות מאוד גדולה להסדרת האבטחה והביטחון של המבקרים בו, כדי שחס וחלילה לא יאונה להם שום דבר רע. לכן הממשלה ה-32 החליטה ביום 27 בנובמבר 2011, לפני למעלה מארבע שנים, ארבע שנים וחצי, היא החליטה להקים חברת ניהול אשר תקבל אחריות לניהול,

תחזוקה ואבטחה, אבטחה, של מתחם הקבר באופן שוטף. עוד נקבע באותה החלטה, שאתר קבר הרשב"י יצורף לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, ועל כן הוגדרה חברת הניהול כגוף מונחה על-ידי משטרת ישראל בהתאם לחוק זה. כלומר, אני מחדד, הממשלה החליטה כבר לפני כמעט חמש שנים שתוקם חברת ניהול והיא זאת שתאבטח את המקום. בפועל, לצערי, עד היום טרם החלה פעילות חברת הניהול והאבטחה במתחם, ולמעשה האבטחה שם עד היום ממומנת על-ידי המשרד לשירותי דת, בפיקוח של ועדה שמונתה על-ידי בית-המשפט העליון, שכל הנושא הזה התגלגל אליו, והיא הייתה אחראית לניהול האתר ולאישור כל נושא שקשור אליו. כאמור, ואני חושב שהיום על רקע גל הטרור זה ברור מאוד, על הרקע הזה ועל מנת להבטיח את ביטחון המבקרים הרבים באתר, לא רק בל"ג בעומר,

המשטרה הנחתה להציב באתר הזה מאבטחים חמושים ובעלי הכשרה מתאימה. אין ספק, ואני מוסיף על מה שאמרתי קודם, בגל הטרור הנוכחי מאוד בולט שהמחבלים גם מחפשים במיוחד לפגוע או בלובשי מדים או באנשים שברור לכול שהם יהודים על-פי הסממנים החיצוניים שלהם,

אתר כזה גם יכול להוות מוקד לפעולות חבלניות. ולמרות כל מה שאמרתי עד כה, בביקורת שנערכה עלה שהאבטחה כנדרש, כפי שתיארתי, לא הוצבה.

עמדת משטרת ישראל, הנסמכת על החלטת הממשלה, היא שהאחריות לביצוע האבטחה בכפוף להנחיות המשטרה מונחת לפתחו של המשרד לשירותי דת, כמי שאחראי בפועל לניהול האתר על כל היבטיו. ואני שוב מדגיש, שבהיעדר אבטחה חמושה באתר קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו. חשוב להדגיש גם כי בהתאם להחלטת הממשלה שהזכרתי, משטרת ישראל הקימה כבר במקום נקודת משטרה, ואני מניח שחבר הכנסת מוזס ראה אותה. היא אף הקצתה ארבעה תקנים של שוטרים לצורך שמירה על הסדר הציבורי במתחם הקבר. יחד עם זאת, שוטרים אלה אינם יכולים להוות מענה לצורך אבטחת כלל המתחם. משטרת ישראל היא לא חברת אבטחה, היא לא מציבה מאבטחים בכל רחבי המדינה.

בהר-הזיתים האחריות לאבטחה היא של משרד הבינוי והשיכון. כך זה נכון. לא מגייסים שוטרים ומכשירים אותם לאורך חודשים ארוכים כדי לשים אותם במקום אחד בלבד. לשם כך יש חברות אבטחה, ומי שאחראי לניהול המקום,

להבדיל אלף אלפי הבדלות, מקום ציבורי או דיסקוטק או כל מקום שהציבור מבקר בו בהמוניו, יש אחריות של מי שמפעיל את המקום. בשבועות האחרונים מתנהלים דיונים בין הדרגים המקצועיים במשרדי לבין המשרד לשירותי דת. אני חושב ומאמין שניתן יהיה להגיע יחד עם כל הנוגעים בדבר לפתרון מוסכם שיבטיח את המשך פתיחת האתר לכלל הציבור המעוניין לבקר בו, תוך נקיטת סידורי אבטחה הולמים לאתר בעל חשיבות בסדר גודל כזה. אבל אני אומר זאת שוב, וזה לא חס וחלילה איום: אם המצב לא ישונה, אכן לא תהיה ברירה למשטרה, ואני גם לא אוכל להנחות אותה אחרת, כי היא זאת שנושאת באחריות מכוח החוק לביטחון הציבור ושלום המבקרים, לא תהיה ברירה למשטרה אלא להורות על סגירת האתר. אני מקווה ומאמין שלא נגיע לכך, ואני מקווה שהמשרד לשירותי דת יעשה את אשר הוא נדרש. תודה רבה, כבוד השר. כן, אדוני, ויש לנו עוד שתי שאלות נוספות.

אדוני השר, אני יותר מוטרד מדבריך האחרונים מאשר מכל התשובה העניינית שנתת לי. האם יעלה על הדעת, למשל, לסגור את אתר רחבת הכותל המערבי בגלל ויכוחים בין משרדים מי יממן את האבטחה?

אני לא יכול להאמין שיהיה כדבר הזה במירון. יתרה מכך, אני רוצה לומר לך, השר, אני עד ראייה, הייתי בשבוע שעבר ביום זאת חנוכה במירון, לא הייתה אבטחה ראויה. מה אני אגיד לך, שהשומר לגמרי נרדם בשמירה? זה היה ב-04:00, לפנות בוקר, אני לא מאשים אותו, אבל הדבר הזה לא יכול לקרות במדינה. על מה אנחנו עומדים? חלילה, חלילה, למה אנחנו מצפים? לא יכול להיות דבר כזה, שיבואו להגיד: או שאנחנו סוגרים את המקום, בגלל ויכוח מי יממן את השמירה ואת האבטחה,

ברחבת הכותל המערבי מי אחראי לשמירה, לא המשטרה? יש להם שם נקודת משטרה קבועה, כפי שעשו עכשיו במירון. כשאני העליתי את הנושא של תחנת משטרה קבועה לפני שבע שנים, והובטח שאו-טו-טו הולכים להקים תחנת משטרה קבועה, אז באמת היה מדובר שהמשטרה תהיה זאת שתשמור על המקום המתויר מספר שתיים במדינה. תודה, אדוני. אני מבין את כאבך ואת הדברים שנאמרים באמת מעומק הלב. ועדיין, כבוד השר, דקה. אני מתנצלת שאני עוצרת אותך, אבל מה שנהוג זה לתת לכל חברי הכנסת שרצו להצטרף לשאילתה, ואז אתה תשיב לכולם בבת-אחת.

חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי, שאלה שלך. תודה לך. כבוד השר, רציתי באמת לשאול, המשרד שלך הנחה לפני שנתיים הפקדת כלי הנשק בתום משמרת האבטחה, מה שהביא לירידה במספר הנפגעים מכלי נשק של מאבטחים. היו על כך דיונים רבים פה בוועדת הפנים, ולמרות זאת הורית לאחרונה על היפוך המדיניות בנושא. רציתי לשאול: איך ההנחיה הזאת מסתדרת עם שלום הציבור ושמירה על הציבור וביטחוננו,

של נשים וילדים במקרה הזה? תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. שאלה נוספת לחבר הכנסת אורי מקלב. תודה, אדוני השר ומכובדי יוזם השאילתה חבר הכנסת מוזס, שבאמת אימץ את מירון, או מירון אימצה אותו, ופועל הרבה. כשהוא מעלה שאילתה בנושא, זה מתוך ידע, לא רק מתוך ידע אישי ולא רק מתוך פניית הציבור. אדוני השר, יש פער גדול בין הסד"כ, סדר הכוחות שנמצאים למשל בכותל המערבי מול מירון, והפער בין מספר האנשים שמבקרים או שנמצאים בכותל לבין מספר המבקרים במירון הוא לא גדול כמו הפער של סדרי הכוחות. הגם שיש שינוי,

אבל בסך הכול, מי שמגיע רואה גם בעין לא מקצועית שהמקום לא מאובטח לפי הציבור הגדול שמגיע לשם, במיוחד לנוכח מה שאמרת, שהיום יש הבעיה הביטחונית, כמו למשל בהר-הזיתים. הר-הזיתים הוא מקום הרבה יותר קטן וסדר הכוחות הוא הרבה הרבה יותר גדול. זה דבר אחד. דבר שני, הקלות שבה המשטרה מודיעה שהיא סוגרת את האתר. יש הרגשה, אני אומר הרגשה, אני לא רוצה להגיד משהו יותר חריף מהרגשה, שיש קלות בסגירת המקום. אנחנו רואים את זה גם לקראת ל"ג בעומר, המשטרה סוגרת, מגרש כדורגל סוגרים בשיקול דעת והאמירות הן הרבה יותר שקולות לפני שאומרים שסוגרים אותו, לעומת סגירת האתר.

בבקשה, כבוד השר, עכשיו זו העת להשיב. קודם כול, למיטב הבנתי, האתר עוד לא נסגר, אז עוד לא הבנתי על איזו קלות מדובר.

במדינת ישראל כנראה החלטות לא מתקבלות עד שהמשבר לא מגיע אל הקצה שלו ממש. ככל הנראה, אם נאמרה אמירה כזו על-ידי המשטרה, אז כנראה הבינו שבלי שיהיה ברור שבמסגרת אחריות המשטרה על ביטחון הציבור היא לא תמשיך לקחת אחריות מבלי שיוצבו שם סדרי כוחות לאבטחה החמושה שנדרשה, ואז למשטרה לא יהיה מנוס מלמנוע כניסה והגעה של אנשים שאי-אפשר להבטיח את שלומם וביטחונם. אני כשר אומר שאני אגבה החלטה כזאת, כי אם יקרה הפוך, וחס ושלום יקרה אסון שם, ויישאלו שאלות איך יכול להיות שלא היו שם מאבטחים חמושים להגן על האנשים, אף אחד לא יקבל את ההסברים שלנו למה לא סגרנו ולמה לא מנענו. אני חושב שהשאילתה שלכם לא מופנית לכתובת הנכונה. הקראתי את החלטת הממשלה שקבעה שהאחריות לאבטחת המקום היא של המשרד לשירותי דת, שלא מימש עדיין את אחריותו. בשונה, בהר-הזיתים, משרד הבינוי והשיכון כן מממש את אחריותו והוא הציב בשנים האחרונות מאבטחים חמושים שנותנים אבטחה, ואנחנו פועלים כל העת לשפר אותה. לגבי השאלה של חברת הכנסת רוזין, אני חושב שברור לכול שאנחנו היום במצב שונה ממה שהיה לפני כמה שנים. אנחנו במצב שבו קשה מאוד לצפות מי יהיה המחבל הבא, מאיפה הוא יגיע ואיפה הוא ינסה לבצע את זממו.

על-פי המלצת המשטרה, חטיבת האבטחה וכל גורמי המקצוע, יש חשיבות גדולה מאוד לכך שיהיה כוח מיומן באחזקה ותפעול של אקדחים ברחובות ישראל. אותם מאבטחים עוסקים בכך ביום-יום, וברגע שהם מסיימים את המשמרת, העובדה שהם ימשיכו לשאת את האקדח, ואולי האקדח הזה יציל אנשים רבים בפיגוע הבא, היא בעיני בעלת חשיבות גדולה, והיא מעוגנת בהמלצת בעלי המקצוע. לגבי הנתונים שציינת, מבלי לפרט, קיבלתי את הפניות כמובן דרך התקשורת, כמיטב המסורת,

אל תספרי לי בבקשה. הגשתי שאילתה דחופה. זה שדחו, אבל אני לא מדבר עלייך. אותם ארגונים שלא אזכיר את שמם כדי שלא ייהנו מפרסום בחינם, פנו לתקשורת לפני שהפנייה שלהם הגיעה אלי. אני ביקשתי נתונים מהמשטרה כדי להבין על מה מדובר, מאיפה ועל סמך מה אתן טוענות שהייתה ירידה משמעותית בשנתיים, מאז שהמאבטחים, איפה בדיוק הדוגמאות האלה של כל המאבטחים שביצעו פשעים עם האקדח?

בינתיים עוד לא קיבלתי את הנתונים. לאחר שאקבל אותם, אני אבחן האם המדיניות שלי, יש לתקף אותה, או שמא עשיתי טעות. בשלב זה זו המדיניות, ואני מייחס חשיבות, כמו שאמרתי, למספר רב ככל שניתן של נושאי נשק מיומנים ברחובות ישראל.

מה עם שחרור הגופות של האנשים שנהרגו? תודה רבה לשר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן. אנחנו תכף נעבור לישיבה המיוחדת. אני מבקשת מחברי הכנסת להיכנס אל האולם.

שאילתות והנשיא כבר בדרך. אנחנו ממש בתוך דקות ספורות עוברים לישיבה המיוחדת, ואין

אני שוב פונה לחברי הכנסת ששומעים אותנו בחדרים להגיע לאולם. חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת זו לזכרו של נשיאה החמישי של מדינת ישראל יצחק נבון,

המשפטי לכנסת עורך-דין איל ינון, ואחרונים יקרים,

גברת מירי שפיר-נבון, הילדים נעמה וארז נבון וכל מוקירי זכרו ומוזמני המשפחה, אזרחי ישראל, אבקש מכל הנוכחים לכבד את זכרו של הנשיא החמישי יצחק נבון בדקת דומייה.

מכובדי, יצחק נבון, שהלך לעולמו בחודש שעבר בגיל 94, היה איש אשכולות אהוב ומוערך. שליח ציבור במלוא מובן המילה. רבים ראו בו, ובצדק, השתקפות נאמנה של דמות רבת פנים: יהודי, ישראלי, ירושלמי וספרדי גם יחד. באישיותו המיוחדת ובכישרונותיו המגוונים הטביע נבון חותם ממשי על המרחב הציבורי שלנו, על הזירה הממלכתית והפוליטית, כמו גם על מורשת שפת הלדינו ומורשת יהדות ספרד, שכה היטיב והקפיד לשמר. מצודת עשייתו הציבורית פרוסה על פני כמעט מאה שלמה, מימיו כמנהל לשכת ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, דרך שותפות בייסוד מפלגת רפ"י וחברות במפלגת העבודה על גלגוליה במשך ארבע כנסות, ועד להיבחרו לתפקיד הרם של נשיא המדינה החמישי, במאי 1978, ולכהונתו כשר החינוך והתרבות. מעל לכול הייתה זו אישיותו יוצאת הדופן של נבון שהקנתה לו מעמד מיוחד בקרב רבים מאוד בציבור, ללא הבדלי השקפה. הוא לא היה רק פוליטיקאי שנישא עם הרוח אלא כזה שיצר ועיצב את הלך הרוח. בנוף הציבורי בלט נבון בהיותו איש הגות, משכיל ויוצר מקורי. "הבוסתן הספרדי" שלו הפך זה מכבר לנכס צאן ברזל תרבותי, שקנה לו קהל אוהדים גדול. עלילת המחזמר פרי עטו, המתרחשת בשכונת הולדתו וילדותו, אוהל-משה בנחלאות, אפופה בניחוח ירושלמיות אותנטית של ראשית המאה שעברה. מחזה זה היה למחזה הוותיק ביותר של התיאטרון הלאומי "הבימה", אשר חצה את הצגת ה-2,000, ועוד היד נטויה. את כישרון הכתיבה שלו הוכיח נבון כבר בגיל צעיר. לאחר מלחמת ששת הימים כתב נבון את הסיפור הקצר "ששת הימים ושבעת השערים",

תיאור מלא הוד והדר של שערי העיר העתיקה הנאבקים, כביכול, על הזכות לארח את העם היהודי החוזר אליהם. כך כתב בסגנון מדרשי: "שבעה שערים היו בחומתה של ירושלים, ולא היו יודעים באיזה שער נכנסים, שכל שער קופץ ומרקד בפניהם ואומר: בואו בתוכי, שאני ראוי לכם מכולם. ישב הקב"ה בישיבה של מעלה, ומלאכי שרת מימינו ומשמאלו. אמר להם: 'איזה שער ראוי הוא לבוא הגאולה על ידו?'" לבסוף הוא שם בפי שער האריות את ההכרעה: "יבואו מכל שער שיבואו, ובלבד שלא ייפול עוד מהם אף אחד. כיוון ששמע הקב"ה כך,

'הואיל ומיעטת עצמך, וחייהם של בחורים חשובים בעיניך, הריני גוזר שבתוכך יבואו וממך הישועה להר קודשי. יבואו בני אריות וייכנסו דרך שער האריות'. לא יצאה השעה, ושִפעת בחורי ישראל פרצו ברכב אל שער האריות וממנו להר הבית ולקודשי ישראל". זכה יצחק נבון להיות דמות אהובה ונשיא מדינה של כל העם. את אחד התיאורים הקולעים, הממחישים את אופיו המיוחד, שמעתי בהתרגשות בהספד היוצא-דופן שנשא עליו בהלווייתו חברו הקרוב יהורם גאון, שכך אמר: "מעטים יש כאלה שהשכינה שורה עליהם, ובבואם לכל מקום, מתמלא המקום הדרת מלכות, וכל הנוכחים חשים באחת נהרה ומתנאים בזכותו של הבא המיוחד כל כך ומתכבדים בכבודו". כך אמר והוסיף: "כזה היה יצחק נבון,

בבואו הואר המקום מנוכחותו שובת הלב, שבזכותה היה מורם מהעם".

זכו אזרחי ישראל וזכתה כנסת ישראל שיצחק נבון שירת בה את עמו במשך שש כנסות ושלוש ממשלות, וקדנציה אחת כנשיא המדינה. אני שולח מכאן, בשם כנסת ישראל וחבריה, תנחומים למשפחתו ולמוקירי זכרו. יהי זכרו של אדם דגול זה ברוך, ופועלו העשיר ודאי ילווה אותנו עוד שנים רבות. אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו לשאת דברים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה לך, נשיא המדינה ראובן ריבלין, נשיאת בית-המשפט העליון השופטת מרים נאור ובעלה הפרופסור אריה נאור, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל שמעון פרס, שרי הממשלה בעבר ובהווה, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, חברי הכנסת בהווה ובעבר, מכובדי סגל א', ראשי הנציגויות הזרות, ראשי העדות הדתיות בישראל, וכמובן בני משפחת נבון וכל מוקירי זכרו, אזרחי ישראל, ראשית אני רוצה להביע משאלת אחרית הימים, היא לא קשורה לדיון הזה דווקא, אלא לדיונים שונים שאנחנו עוסקים בהם בהנצחת זכרם של גברים ונשים, אישים דגולים בתולדות מדינתו, והדבר הזה משמש לעתים, הטקסים האלה, לפורומים של ניגוח פוליטי. אני מבקש להפסיק את זה. אני יכול רק להביע משאלת לב, כי אני חושב שהדבר אינו ראוי, הוא לא משנה דבר בפוליטיקה חוץ מאשר להוריד את קרנה של הכנסת, ואני חושב שאנחנו צריכים לשמור על המעמד. אין זה אומר שאנשים לא יכולים לבטא את דעתם, להדגיש את הנקודות שהיו רוצים להדגיש, אבל להימנע פשוט מההתנגחות הפוליטית. תכף נראה אם אנחנו בימות המשיח או לא. יצחק נבון, שנפטר במחצית העשור העשירי לחייו, ניחן בצירוף תכונות שעשו אותו למנהיג אהוד, רב-קסם ומקרב לבבות. נבון היה רחב דעת, אציל נפש, נעים הליכות, חד ושנון, בעל חוש הומור כובש. כמה חודשים לפני שהסתיימה תקופת כהונתו כנשיא, הוא הגיע למתחם ארזה שליד ירושלים.

בשדרת הנשיאים, הוא נטע עץ ארז, ובכך הוא המשיך מסורת שהתחילה בימיו של הרצל, שנטע באותו מקום עץ ב-1898. המעמד הסמלי הזה ביטא תכונה מרכזית נוספת של נבון, אני קורא לה שורשיות עמוקה. הוא היה הנשיא הראשון שנולד בארץ-ישראל, הוא היה מחובר לירושלים בכל נימי נפשו, כמו גם למורשת יהדות ספרד שממנה ינק כל ימי חייו. אני סיפרתי בהלווייתו שהוא הכיר היטב את מחקריו של אבי על יהדות מפוארת זו. תולדות יהדות ספרד מכילות דפי זהב של עושר יצירה בלתי רגיל, לצד דפים שחורים של רדיפות וגירוש, ובפגישותי עם יצחק נבון במהלך השנים חלקנו תובנות

מעניינות בתחומים הללו. הוא היה מלומד גדול,

ואני הופתעתי תמיד מרוחב קריאותיו, לא בכלל בתחום הזה, אלא דווקא במחקריו של אבי, וזה כמובן שימש נושא שיחה ערני מאוד בינינו. אבל אני מבקש להקדיש את עיקר דברי לשלושה מוקדים מרכזיים בחייו ופועלו של יצחק נבון: 1. ביטחון ושלום, 2. מקומה של התרבות בחיי העם והמדינה, והמוקד השלישי, אחדות האומה. תרומתו של נבון לחיזוק ביטחונו של היישוב טרם המדינה הייתה במסגרת "ההגנה" והמחלקה הערבית שלה. לאחר השגת העצמאות, כששימש יד ימינם של ראשי הממשלה בן-גוריון ומשה שרת, התחדדו עמדותיו. משאת נפשו של נבון הייתה השגת שלום עם מדינות ערב, אך כבן-גוריוניסט מושבע, הייתי אומר, הוא ראה בצורה מפוכחת את צורכי הביטחון של ישראל. נבון נהג לספר על מפה ענקית של המזרח התיכון שהייתה תלויה מאחורי שולחן העבודה של בן-גוריון, המדינות הערביות היו צבועות בצבע אחד, וישראל הקטנה סומנה בצבע שונה. פעם ביקר בלשכת בן-גוריון אורח מארצות הברית ואמר לו, הוא אמר לו כך: הוצא מכאן את המפה הזאת, אי-אפשר לסבול את זה, זה מבהיל. ובן-גוריון, כך העיד נבון, ענה: לפעמים אני לא ישן בלילות בגלל המפה הזאת, אני עסוק בשאלה כיצד להבטיח את קיומנו מול כוחות עוינים, מול אויבים. אני יכול לספר לכם את מה שרובכם מכירים, שמפה דומה תלויה בלשכתי, וכשרואים אותה אכן מבינים טוב יותר את אתגרי הביטחון שאתם אנחנו מתמודדים, והיום הם אינם מוגבלים רק לעולם הערבי. אבל באותה מידה אני יכול להגיד שהצבע השתנה, משום שבתוך העולם הערבי יש שינויים משמעותיים והבנה שישראל, מול האתגרים מבית ואתגרים חיצוניים, אינה יותר אויב אלא במידה רבה בעלת-ברית. נבון הוסיף בזמנו שבן-גוריון זעם על הביטוי "הביטחון פרה קדושה". הוא אמר: בלי הפרה הזאת היינו כולנו מתים. היה לו תנאי כפול להשגת השלום המיוחל:

שכנותינו חייבות להיות חדורות הכרה שאינן יכולות להשמיד את ישראל, עליהן לדעת שנגבה מהן מחיר כבד אם יבחרו להתקיף אותנו. אבל התנאי השני לבוא השלום, הוא האמין, הוא שינוי רדיקלי, חיובי, באופי המשטרים השכנים, או עלייתו לשלטון של מנהיג ערבי שהדאגה לצורכי עמו קודמת אצלו לכל מעשה ראווה צבאי. וכך באמת אירע במצרים. נשיאה סאדאת חתם על הסכם השלום עם מנחם בגין, והפריצה של חומות האיבה הערבית שימחה מאוד מאוד את הנשיא נבון. ולמרות זאת הוא אמר: עוד אין מקום לפרק את צה"ל ועוד אין משלחים את החיילים הביתה. גם אם השלום יכלול את כל מדינות ערב, יהיה דרוש צה"ל חזק כערובה לקיום השלום. אחת הפסגות הבולטות בקריירה הציבורית הארוכה של נבון הייתה ביקורו הממלכתי במצרים, באוקטובר 1980, אני בטוח שרבים כאן זוכרים את הביקור הזה, את הרושם העז, לא רק שהביקור השאיר על נבון, אלא החותם שהוא השאיר על העם המצרי. השליטה שלו בשפה הערבית הייתה ללא רבב, ובעיקר גם עזרה לו עזר רב. בכל נאומיו הוא קרא למצרים, או יותר נכון לאזרחי מצרים, לבקר בישראל, והדגיש שאנחנו רוצים הדדיות,

הדדיות, ביחסים אתם. הוא זכה לאהדה גדולה מאוד מצד אנשי השלטון, אבל מה שמעניין יותר זה המוני העם, אזרחים מצרים שאתם הוא נפגש, וחוויית המסע הזה נחרתה עמוק בלבו. באשר לנקודה השנייה, לגבי נושא התרבות. נבון היה איש אשכולות. הוא ראה בתרבות מנוף לשיפור יחסינו הבין-לאומיים, ולא פחות מכך ביטוי ליכולת היצירה ולרוח הנישאה של עמנו. בשנות ה-60 הוא ניצח על מבצע שיזם משרד החינוך והתרבות ל"ביעור הבערות", ובזכות הפרויקט אלפי אזרחים בכל הארץ למדו קרוא וכתוב. זה נשמע רחוק, וברוך השם, הגענו כבר למקומות אחרים, אבל אז זו הייתה בעיה אמיתית, והוא נדרש לה. בצדק הוא נדרש לה. נבון עצמו היה יוצר מוכשר. המופע שלו "רומנסרו ספרדי" והמחזה המופלא "בוסתן ספרדי" זכו להצלחה כבירה. הוא כאב מאוד את נפילת הרובע היהודי במלחמת העצמאות, ולאחר איחודה מחדש של בירתנו במלחמת ששת הימים, הוא חיבר, כפי שאתה ציינת, אדוני היושב-ראש, את אגדת "ששת הימים ושבעת השערים", שבעת השערים בחומות העיר העתיקה. נבון פעל לטפח את לימודי הלדינו והערבית. הוא ייחס חשיבות עצומה להכרת התנ"ך, והוא ראה בו את המעיין הרוחני שקיים אותנו במשך אלפי שנים. הוא האמין, בצדק, שהתנ"ך שייך לכולם: לצעירים ולמבוגרים כאחד, ואני רוצה להוסיף, לציבור החילוני ולציבור הדתי כאחד. אנחנו למדנו תנ"ך, ולמדנו אותו באופן יסודי וקפדני בבתי-ספר חילוניים ממלכתיים, ואנחנו שואפים להחזיר את לימוד התנ"ך לכלל אוכלוסיית ישראל. התנ"ך שייך לכולם. ולכן, מתוך ההכרה הזאת, יצחק נבון שימש יושב-ראש חבר השופטים בחידון התנ"ך לנוער ביום העצמאות, הוא גם קרא לחידוש חידוני התנ"ך למבוגרים, ושמחתי שיכולתי לשמח אותו. קיבלנו החלטה כזאת, זה התחדש, זו מסורת שקיימת בהתאם לבקשתו ובהתאם ליוזמתו של יצחק נבון. המוקד השלישי בפעילותו של נבון היה אחדות העם. כנשיא המדינה הוא הדגיש שלכולנו גורל אחד וייעוד אחד. הוא יצא בתוקף נגד תופעות של קיצוניות, אפליה וגזענות. ראוי לזכור זאת במיוחד בימים אלה, שבהם אנחנו נאבקים בגילויי שנאה, קנאות וטרור, גם מהצד של אויבינו ושכנינו, לצערי, אבל גם מתוכנו אנו. ואנחנו נחושים פשוט לעקור את התופעה הזאת מן השורש עם כל האמצעים החוקיים שעומדים לרשותה של מדינת ישראל. רוב מוחלט בציבור הישראלי מוקיע את הניסיונות לפגוע פיזית ומילולית בחברי קבוצות אחרות, באזרחים באשר הם. הציבור דורש מאתנו להילחם בנחישות במי שמבקשים לפרום את חוט הקיום המשותף שלנו, גם בקרב אזרחי ישראל וגם בקרב אלה שאינם אזרחי ישראל. איננו יכולים לקבל את האדרת תפיסת הרצח, העובדה שיש משהו שהוא עליון לחוקי המדינה. אנחנו נילחם בזה עד שנמגר את זה, ואני חושב שאנחנו יכולים לקבל הסכמה רחבה מאוד בבית הזה ומחוצה לו. כך אנחנו עושים, כך נמשיך לעשות עד שנצליח ונשלים את המלאכה. בשנות כהונתו של נבון בנשיאות הוא נפגש עם מאות אלפים, בני עדות שונות, יהודים ולא-יהודים, בכל קצות הארץ. הייתה לו רגישות מיוחדת למשפחות שכולות ולנפגעי הטרור, והוא פקד לא פעם ולא פעמיים את קריית-שמונה, שהותקפה אז מלבנון בירי "קטיושות". הוא עודד את תושביה. אני רוצה להגיד, בנימה אישית, שללבי נגעו מאוד הדברים שהוא השמיע באזכרה לאחי יוני במלאות שנתיים לנפילתו באנטבה.

זמן קצר לאחר שהחל לשמש נשיא. והוא אמר: האיש והמעשה שבו נפל, הפכו לסמל מדרבן עמים וארצות. הוא אמר: מציון יצאה תורה חדשה ונועזה. רוח חדשה החלה מנשבת בעולם, לא כניעה והתרפסות, אלא עמידה והעזה. הדברים שהוא אמר אז, כמובן,

גם היום, לפחות לצורכי היום, לצורכי התקופה. הוא סיים את דבריו במילים שריגשו אותי, כמו שדבריו של נשיא אחר, שמעון פרס, שהיה שר הביטחון שנתיים קודם לכן, ריגשו אותי מאוד, על קברו של אחי, הוא סיים את דבריו במילים: יונתן בן שאול, יונתן בן מתתיהו ויונתן נתניהו, שורש אחד לנשמתם. ארז, אתה הזכרת את הדברים האלה בהלוויה, ואני מבקש להגיד לך שאני לא שכחתי אותם. הם ריגשו אותי אז, הם מרגשים אותי כל פעם שאני מעלה אותם מחדש. מכובדי וידידי, יצחק נבון ראה במדינת ישראל המתחדשת פלא שמסעיר אותו ואת האנושות כולה, פלא שאין לו אח ורע בתולדות האומות. המסר שלו לדורות הבאים היה: יש מדינה ויש עם, יש לתרום ויש לתת, וככל שאתה נותן יותר, אתה גם מקבל יותר. ננצור את זכרו באהבה כאחד ממניחי היסודות לתקומתנו ומהתורמים הגדולים לבניין ריבונותנו. יהי זכרו של יצחק נבון ברוך לעד. אני מודה מאוד לראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין עתה את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג לשאת דברים. בבקשה, אדוני. ברכותי ותנחומי.

תודה רבה. כבוד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, מכובדי יושב-ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין, נשיאת בית-המשפט העליון השופטת מרים נאור והפרופסור אריה נאור, נשיא המדינה התשיעי, מכובדי ומורי שמעון פרס, ראש הממשלה, שרי הממשלה בהווה ובעבר, חברי הכנסת בהווה ובעבר, ואחרונים יקרים, משפחת נבון: הגברת מירי שפיר נבון, הילדים נעמה וארז, בני המשפחה וכל מוקירי זכרו של יצחק נבון, זכרו לברכה, אם יורשה לי, להערתו של ראש הממשלה, אני מציע שאם עוסקים כבר בנימוסים והליכות, יושב-ראש הכנסת, אזי ראוי לכבד את העובדה שנמצאים פה הנשיא, נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין, והנשיא התשיעי שמעון פרס, מליאת הכנסת, משפחת נבון, ולהגיע בזמן לאירוע מן הסוג הזה, לעמוד בזמנים ולכבד את האירוע. אני חושב שזה מייצג את כבוד הכנסת.

ממש חשוב מאוד. כי ממלכתיות היא,

הממלכתיות הייתה טבועה ביצחק נבון. טוב, חברי הכנסת והשרים, תודה. ובכל מקרה, אני גם חושב שיש הבדל,

פופוליסט, להגיד דברים, אני רואה ששרת התרבות מתעצבנת. גם תרבות היא חלק מההתנהגות בנושא הזה. יש אירוע לזכרו של נשיא לשעבר שהלך לעולמו וחשוב, לא אני, אני מצפה שאדוני יבדוק את הדברים לפי שהוא מדבר עליהם. אם מתחילים בנימוסים והליכות, חשוב להקפיד. חשוב להקפיד על נימוסים והליכות, זה נושא חשוב מאוד, כבודה של הכנסת, כבודם של הנשיאים. ובוודאי אני חושב, ראש הממשלה, שאם היינו מקשיבים יותר, ואם אתה היית מקשיב יותר ליצחק נבון, ייתכן שהיינו במקום אחר. אבל כנסת ישראל מוקירה היום, גם אתה. כנסת ישראל מלוכדת היום בהעלאת זכרו של יצחק רחמים נבון, זכרו לברכה, נשיאה החמישי של מדינת ישראל, סמל ומופת לשירות העם, לשירות הציבור, לאהבת המולדת ולאחדות העם. איש מעשה ומחשבה, איש ספר וכתיבה, איש תרבות, חינוך והשכלה. בימים אלה של שסע חברתי הולך ומעמיק בתוכנו, יצחק נבון הוא דמות לחיקוי לכל מי שאהבת הארץ וערכי היהדות והדמוקרטיה הם נר לרגליו. יצחק נבון גילם בהווייתו ובהתנהלותו את האופן שבו כל המרכיבים הללו יכולים להתקיים זה לצד זה ללא סתירה. מכובדי יושב-ראש הכנסת, כדברי יגאל אלון, עוד אחד מגדולי עמנו: עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. את שורשיו של האקלים הפוליטי הישראלי האלים, הלאומני, המסית, משתיק הקולות, סותם הפיות וגובה הקורבנות שהשתלט על מציאות חיינו, ניתן למצוא כבר בשנים ההן, בעת שכיהן נבון כנשיא המדינה. בעקבות הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה, בסתיו 1982, בעודו מכהן כנשיא המדינה, תבע נבון בתביעה מוסרית את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת האירועים במחנות הפליטים. נבון לא חיפש את רעתה של ישראל. עקרונות המוסר היהודי, ערכי הציונות וטוהר הנשק שצבא ההגנה לישראל מייצגים היו בדמו, עד כי איים לפרוש מתפקידו אם לא תוקם ועדת חקירה. והיא אכן קמה, בראשותו של נשיא בית-המשפט העליון השופט יצחק כהן, זכרו לברכה. בעוד הממשלה יושבת ודנה במסקנות דוח ועדת כהן, נרצח פעיל "שלום עכשיו" אמיל גרינצווייג על-ידי יונה אברושמי במהלך ההפגנה שהתקיימה ממש לא רחוק מכאן, מתחת למשרד ראש הממשלה. אחד מן הפצועים, אז פעיל "שלום עכשיו", היום שר בממשלה, יובל שטייניץ, חווה על בשרו, כמו שחוו חבריו, את מחירו הגבוה של טרור יהודי. והנה נדמה כי תסריט הבלהות עומד להתגשם שוב לנגד עינינו, ואני קובע בצער כי כחברה לא הפקנו לקחים. שנים רבות מדי אנשים רבים מדי עצמו עין ונתנו הסכמתם בשתיקה ובקריצה ליצירתו של כוח הרסני בתוכנו, בחברה הישראלית, כוח שבימים אלה מהלך אימים על נשיאה העשירי של מדינת ישראל ראובן רובי ריבלין, כוח שקורא תיגר על מערכת המשפט ושלטון החוק, על שירות הביטחון הכללי, על ערכי הציונות וערכי היהדות ועל התשתית הדמוקרטית שלנו. זהו כוח הרסני, שמכרסם ביסודות הבניין הלאומי שלנו. זהו כוח שלא היה חושב היום פעמיים ומכנה את יצחק נבון, נשיאה האהוב של מדינת ישראל, "בוגד", "נשיא של 'חיזבאללה'", "נאצי" וכמובן "שתול". ויצחק נבון אכן היה שתול, אבל מזן אחר לגמרי. רגליו ולבו היו שתולים בארץ-ישראל, ושורשיו עמוקים ונטועים פה עוד מן המאה השבע-עשרה, נצר למשפחה ירושלמית, צאצא ליהדות מרוקו המפוארת, איש משפחה ואב למופת. לוחם האצ"ל שהצטרף אל "ההגנה", דיפלומט בשליחות המדינה, איש תנועת העבודה כל חייו, סגן ראש הממשלה, שר החינוך והתרבות, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, וכמובן נשיא מדינת ישראל. את נבון זכיתי להכיר באופן אישי כמעט כל חיי, כחברם ושותפם של אבי, נשיאה השישי של מדינת ישראל חיים הרצוג, שירש ממנו את התפקיד הרם והיה חברו עוד מימי קום המדינה, ושל דודי, ד"ר יעקב הרצוג, שעבד אתו בחברות רבה ובשותפות בלשכתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון. יחד עם דוד בן-גוריון ומשה דיין, זכרם לברכה, ועם שמעון פרס, ייבדל לחיים ארוכים, היו המקימים של מפלגת רפ"י ההיסטורית. ומתוך היכרותי זו והערכתי העצומה כלפי יצחק נבון ופועלו, וכאחד ממנהיגי תנועת העבודה, פניתי אליו לפני כשנה בבקשה כי ייאות להיות מוצב במקום ה-120 ברשימת המחנה הציוני לכנסת, והוא נענה בחיוב רב וחתם על כך בפגישה מרגשת עם חברנו סגן יושב-ראש הכנסת חיליק בר. תפקידיו הרבים של נבון, ויותר מכך האופן שבו הוא מילא אותם, העידו יותר מכול על אופיו ותפיסת עולמו. הוא היה דמוקרט שהאמין בחופש הביטוי ולא בשיסוי חלקי העם, באיחוי הקרעים בחברה הישראלית, בהגנת המדינה ובחתירה לשלום עם שכנינו, נבחר ציבור שמעולם לא נעל עצמו במגדל השן, שידע את שפת עמו וחש את רחשי לבו, שנאבק בכל כוחו בגזענות, שאותה הוא זיהה כמגפה מסוכנת. הוא הבין את שפת בן נצרת ובן ערב ותרבותם, הרחיב את לימודי הערבית בבתי-הספר ודיבר בה עם אזרחינו הערבים ועם שכנינו בגובה העיניים ובכבוד עמוק למורשתם, מחיה שפת הלדינו ותרבות ספרד, פטריוט בכל רמ"ח איבריו, מחנך ומורה, מדינאי ופוליטיקאי, סופר ומחזאי, והכול באיש אחד. ספרו האוטוביוגרפי המקסים, "כל הדרך", יצא לאור חודשים ספורים לפני מותו, וזכיתי להיות, יחד עם נשיאנו נשיא המדינה ראובן ריבלין, עת חלקנו לו בשלהי חייו כבוד כמעט אחרון, באירוע השקת הספר בירושלים.

כבוד הנשיא התשיעי שמעון פרס, הוא מקדיש קטע מרשים, ובו הוא מתאר עד כמה בן-גוריון, או "הזקן", כפי שאהבתם לכנותו, העריך אותך ואת כושר הביצוע שלך, ואמר עליך עד כמה, ואני מצטט, "עם ישראל איננו יודע כמה הוא חייב לבחורצ'יק הזה". ובאותו משקל אני אומר, שלא תמיד זוכר עם ישראל עד כמה הוא חייב גם לבחורצ'יק אחר, הלוא הוא יצחק נבון בעצמו, בהנחלת ערכי היסוד, הכבוד למסורת, לתנ"ך, לעברית, לעליות השונות ולהחלטות נבונות ואחראיות. אחד מהמעשים שהרשימו את העם כולו בשנת כניסתו לכהונת נשיא המדינה היה ביקורו בן שלושת הימים בשכונת-התקווה. נבון ניפץ סטיגמות במהלך הביקור, התגורר בשכונה עם התושבים, למד את מצוקותיהם, שוחח עם רבני השכונה ותלמידי בתי-הספר וישב באישון לילה עם נוער נושר ונוער עבריין. וכך הוא כתב בספר על אותו הביקור: כשנכנסתי לכיתות נהגתי לשאול את התלמידים אם מישהו מהם ראה פשע מתבצע בפועל. גנבה, שוד, שימוש בסמים וכיוצא בזה. לא היה ולו תלמיד אחד שענה כי לא היה עד למחזה. בין הילדים היו אף אלה שידעו להסביר לי בפרטי פרטים כיצד מכינים צוואר בקבוק לעישון חשיש. בהמשך ביקשתי שיספרו לי מהו לדעתם הדימוי של שכונתם. ילד בשם אבי אמר לי: עושים מאתנו פושעים, זה לא נכון. כשאני אומר לחברים בעיר שאני משכונת-התקווה, אומרים לי: אתה זבל, אתה לא שווה כלום. אני מתבייש להגיד שאני מהתקווה. ואחת הילדות הוסיפה: חברות שלי, כששומעות שאני מהתקווה, אומרות לי: את לא מהרמה שלנו. עושים אותנו פושעים. וילד אחד חתם: לדעתי צריך להרוס את השכונה הזאת ולבנות אותה מחדש, לא בשם שכונת-התקווה. וכשנתקלתי בילד לבוש בחולצה שנשאה את הכיתוב "אוניברסיטת תל-אביב", ליטפתי את ראשו ואמרתי לו: אני מקווה שאומנם תגיע ללמוד באוניברסיטת תל-אביב, אבל כשתלך ללמוד שם, תעשה זאת כשאתה לובש חולצה שעליה כתוב "שכונת-התקווה". זהו יצחק נבון. הוא הבין ברגישות של מורה ומחנך ואב שאף ילד באף שכונה בישראל, בלי קשר למוצאו, מינו, צבע עורו, אסור אסור, שיתבייש להגיד היכן הוא גדל. הוא הבין שמשימתו כנשיא היא ליצור גאווה לאומית ולטעת אותה עמוק בלבה של החברה הישראלית כולה, לאורכה ולרוחבה של המדינה. כנסת נכבדה, הגיעה השעה להחזיר את ישראל לדרכו של יצחק נבון. דרך שבה הלך כל חייו, דרך הנביאים והמוסר היהודי, דרך הציונות המעשית הלוחמת להגנתה, רודפת הצדק ומחפשת השלום. דרך הדמוקרטיה, המאפשרת לקולות רבים להישמע ומגינה בחירוף נפש על הזכות של כל אחת ואחד מאתנו להביע עמדתו בלי חשש ובלי מורא. אני מגנה באותו תוקף את אלה המכנים אנשים בשם הלאומנות המסוכנת כ"שתולים", ואת אלה הפועלים להכפיש את שמה של ישראל ברחבי העולם, אני יוצא נגד אלה המעזים לכנות את שרת המשפטים של מדינת ישראל "נאצית"; אני יוצא אלה המלבישים כאפיה על נשיא המדינה ומדי אס.אס. על ראש הממשלה, ואת אלה שעל דעת עצמם מסמנים אחרים כבוגדים, אני יוצא נגד אלה המבקשים לשנות את ישראל ולהחריב אותה, ואני קורא מעל הבמה הזו לכל חברי הבית, למרות המחלוקות העמוקות: זו השעה להתייצב מאוחדים בחזית המאבק על דמותה של ישראל, להתייצב ביחד ולהילחם בטרור היהודי באותה עוצמה ונחישות כמו בטרור הפלסטיני, לעצור באותה נחישות את כל אותם אלה המבקשים את השמדתנו מחוץ ואת אלה המבקשים למוטט עלינו את הבית מבפנים. זה לא מאבק מפלגתי או דתי או עדתי, זה מאבק על דמותה של החברה הישראלית השפויה, זו צוואתו של יצחק נבון. משפחת נבון היקרה, כנסת ישראל מוקירה את תרומתו, עשייתו ופועלו של יצחק נבון למען מדינת ישראל. זכרו חי בתוכנו, מורשתו היא נר לרגלינו, וקולו, קול התבונה, אהבת הארץ ומורשת ישראל, ימשיך וידריך אותנו במעשינו. תהא נשמתו הטובה של נשיאנו החמישי יצחק נבון, זכרו לברכה, צרורה בצרור החיים ובספר דברי הימים של עם ישראל. אני מודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יאיר לפיד לשאת דברים לזכרו של הנשיא החמישי. אדוני היושב-ראש, נשיאי, נשיאי, אדוני ראש הממשלה, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, נשיאת בית-המשפט העליון, המורשת האמיתית של יצחק נבון היא הזהות שלו, מפני שהייתה לו זהות שלמה, עגולה, מכילה, שלא עסקה אפילו לרגע אחד בשלילת האחר.

וזה יֶדע נשכח במדינת ישראל ברגע הנוכחי בחייה, איך להיות הוא, בלי עיסוק רדוף בשאלה מה הוא לא. הוא היה ישראלי שלא הרגיש שום צורך לשנוא ערבים כדי להדגיש את הישראליות שלו. למעשה, התואר הראשון שלו היה בספרות ערבית, והתואר השני היה בתרבות האסלאם, ואיש לא חשב שזה פוסל אותו מלהיות נשיא מדינת ישראל, מפני שחלק מתפקידו של נשיא מדינת ישראל הוא להיות נשיאם של 1.2 מיליון מאזרחיה הערבים של המדינה, לקדם את הדו-קיום ולצאת נגד תופעות של שנאה כלפי המיעוט. ומי שאינו מבין את זה, אינו מבין מהי נשיאות ואינו מבין מהו תפקידה של הממלכה. הוא היה יהודי שלא הרגיש צורך לבקר את יהדותם של אחרים. הוא לא בחן את גודל כיפתו של האחר,

את צניעותן של אשתו ובנותיו, את הדבקות בתפילה שלו. הוא לא חשב שזה עניינו. היהדות שלו הייתה מסורת של אהבת אדם, של סובלנות, של חיבור בין עבר, הווה ועתיד. בליל הסליחות האחרון הייתי בסיור בשכונת הולדתו, שכונת אוהל-משה בירושלים, וביקרנו בגן-התות וראינו את עץ התות מ"בוסתן ספרדי", וזו שכונה של חייכנים, שכונה של אנשים שאינם מותחים ביקורת אלא מסבירים פנים, שיהדות שלה היא ניגון,

והיא כיבוד אב ואם ואהבת ישראל. הוא היה האיש שהתלווה לבן-גוריון בפגישה המפורסמת עם החזון-אי"ש. לימים הוא סיפר שהפגישה נפתחה בזה שבן-גוריון אמר לחזון-אי"ש את המילים הבאות: באתי אליך כדי לשאול אותך איך נוכל לחיות בארץ הזאת, יהודים דתיים ושאינם דתיים, בלי שנתפוצץ מבפנים? יש כאן אנשים עם השקפות שונות,

נחיה ביחד? והתשובה היא שאנחנו צריכים לחיות ביחד גם בבית הזה כמוהו לא ממקום שאומר איך אני אגבר עליך ואנצח אותך ואשליט עליך את השקפת עולמי, אלא מהמקום שאומר איך אני מדבר אתך, איך אני אשלים אתך ואשלים אותך, איך נחיה ביחד. הוא היה פוליטיקאי, כמונו, יושבי הבית הזה, והוא העביר קריירה שלמה בתפקידים הנכבדים והבכירים ביותר,

שר חינוך, סגן ראש ממשלה, וכל זה מבלי שהוא פגע באיש, בלי להשמיץ, בלי אף עלבון שנון או הכפשה מרושעת אחת שמישהו יכול לזכור. ואולי, אולי הוא ההוכחה לזה ששיח מכבד, שקול, מתון, אינו מהווה חסם בדרך למעלה, ממש עד לצמרת השלטון, כי עובדה היא שאין להכחישה שכל הרשעים מתקופתו נשכחו, והנה, אנחנו עומדים פה ביום הזה וזוכרים אותו, וזוכרים שאנחנו פה כדי לכבד את זכרו של המכבד, לחייך לזכרו של החייכן, להתאחד לזכרו של האיש שרצה לאחד את כולנו. יהי זכרו ברוך. תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חברי הכנסת, תמה לה הישיבה המיוחדת לזכרו של הנשיא החמישי, השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, יצחק נבון, זיכרונו לברכה. אני מודה מאוד לבני המשפחה ולכל האורחים המוזמנים. מזכירת הכנסת, בבקשה. אבקש מחברי הכנסת והקהל לקום ולכבד את כבוד הנשיא. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה.) נא לשבת. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני אבקש מכל חברי הכנסת לשבת. נא לשמור על השקט. אני מבקשת להזמין את סגן שר האוצר יצחק כהן להשיב על השאילתה,

בבקשה, ואת חבר הכנסת חיים ילין לגשת למיקרופון בצד. בבקשה, חבר הכנסת ילין. חברי הכנסת, אני מבקשת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מבקשת לשבת. אדוני סגן השר, דקה אנחנו ניתן לחברי הכנסת לתפוס את מקומם או לצאת. רבותי, אנחנו מבקשים מחברי הכנסת, ברכות לחבר הכנסת חיים כץ, וכל המברכים, בבקשה להירגע, בבקשה. אנחנו חייבים להמשיך בסדר-היום. אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 116 מאת חבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת חיים ילין, המיקרופון כבר פועל.

אני לא שומע את עצמי. עוד דקה, ניתן לכולם להירגע. האורחים שלנו גם יוצאים מן האולם, זה גם לוקח קצת זמן. אנחנו ממשיכים בשאילתות דחופות. רבותי, אני שוב פונה לחברי הכנסת. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. חבר הכנסת חיים ילין, אני מבקשת להציג את השאילתה. כבוד היושבת-ראש, תודה, כבוד סגן שר האוצר ידידי, מס רכוש נותן פיצוי כספי על נזקי מלחמה באופן אוטומטי. רשות המסים דורשת מהחקלאים 150 מיליון שקלים החזר על מקדמות שניתנו כפיצוי בעקבות הנזקים מ"צוק איתן". השאלה היא מאוד פשוטה: האם נכון הדבר, ולמה? תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין.

גברתי היושבת-ראש, חברי חבר הכנסת חיים ילין, על מנת לסייע לעסקים בהתמודדות מול מצוקת תזרים המזומנים שנוצרה עקב מבצע "צוק איתן"

אני מבקשת מהסדרנים לעזור לנו לעשות סדר באולם.

ברגע שאמרתי את המילה סדרנים פתאום יש שקט באולם. ראיתם? גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, על מנת לסייע לעסקים בהתמודדות מול מצוקת תזרים המזומנים שנוצרה עקב מבצע "צוק איתן", נקבעו בתקנות שלושה סוגי מקדמות המשולמות במידה שהטיפול בתביעה טרם הסתיים: 1. מקדמה לפני הגשת התביעה, 2. מקדמה בשיעור 50% 60%, בהתאם למחזור שנת 2013, מגובה התביעה, וזאת אם הטיפול בתביעה לא הסתיים לאחר 45 יום, ברוב המקרים מקדמה זו שולמה עוד בטרם התחלת בדיקת התביעה, 3. השלמה ל-90% מגובה התביעה, במידה שהטיפול בתביעה לא הסתיים לאחר 180 יום מיום הגשת התביעה. בסיום הטיפול בתביעה קבע המנהל את גובה הפיצוי, ובמידה שגובה המקדמה היה גבוה מהחלטת המנהל, הוצא לניזוק מכתב דרישת תשלום ביתר, כפי שנקבע בתקנות. מהאמור לעיל ניתן ללמוד שהמקדמות ששולמו לניזוקים שולמו ללא בדיקת התביעה לגופה. נכון להיום, הסתיים הטיפול ב-99% מהתביעות. נותרו לטיפול כ-300 תביעות מתוך 25,000 תביעות. קרן הפיצויים דרשה מקדמות ששולמו ביתר מכ-1,700 ניזוקים, בסכום כולל של 160 מיליון ש"ח. מתוך 1,700 הניזוקים שנדרשו להשיב מקדמה ששולמה ביתר, יש 40 תיקי חקלאים בסכום של בין 5 ל-8 מיליון ש"ח. שאלה נוספת?

שאלה נוספת, חבר הכנסת חיים ילין. קודם כול, תודה על התשובה. חלק מהנתונים האלה גם קיבלתי מהאוצר אחרי השאילתה עצמה, אבל אני רוצה להעלות את הנקודה המרכזית: חלק מאותם חקלאים ועסקים שצריכים להחזיר הם אלו, לא מחלחלת לשמאים עצמם רוח הדברים שאתה מביא, ואני מכיר אותך באופן אישי, ושמביאים כל הפקידים הבכירים. השמאי מנהל משא-ומתן כמו בשוק הכרמל, ובסוף החקלאי או בעל העסק חותם כי אין לו ברירה, אחרת, הוא ילך למסלול אדום, שיכול לקחת שלוש שנים, ארבע וחמש, וכשהוא חותם, הוא גם צריך להחזיר. מה שאני מבקש שתבדקו טוב-טוב, זה אם ההחזרים שצריך להחזיר הם כולם מתוך שומה שלא התקיים משא-ומתן עליה, ובסופו של דבר ממסלול ירוק, הרי יש כמה מסלולים, הוא עבר לאדום, ובעל עסק יודע שאם הוא לא יחתום עכשיו, עוד ארבע שנים העסק ייסגר.

תודה, חיים. דווקא היחידה הזאת, של מס רכוש, כשאר היחידות, היא יחידה כל כך יעילה, כל כך טובה, היא כל כך ידידותית לניזוקים, כך שאם יש איזה מקרה שיש מחלוקת ואתה רוצה שנבדוק אותו פרטנית, לא בכלליות, כי תשובה כללית קיבלת,

היחידה עובדת נהדר, רשות המסים עובדת מצוין, וגם הניזוקים מאוד מאוד מרוצים, יאמר לך גם סגן שר האוצר לשעבר ידידי מיקי לוי. אבל אם יש איזה מקרה של מחלוקת שמצריך עיון נוסף, נשמח מאוד לעזור, אנחנו פה בשביל לעזור. תודה רבה. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 117 מאת חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה,

גברתי היושבת-ראש וסגן השר, שאלתי על מכס על שימורי הטונה. ב-2013 חתם השר על הפחתה הדרגתית של מכס על יבוא שימורי טונה, במטרה "לחולל הפחתת מחירים אפקטיבית". אשתקד ירדו מחירי הטונה הגולמית בחוץ-לארץ. המחיר לצרכן הישראלי לא השתנה ונסגרו כמה מפעלים מקומיים. אלה הישגי היבוא. ברצוני לשאול: האם תופעל הפעימה האחרונה של הצו ותגרום לנזק נוסף? תודה, איתן. לפני שאני אשיב לגופה של שאילתה, אני אתן קצת רקע. אתה פנית אלי, ואני כינסתי את אנשי המקצוע ברשות המסים ובדקנו שוב ושוב ושוב, ולהלן הסיכומים. פעם ראשונה פנית אלי ב-16 בנובמבר 2015. פניתי לרשות המסים בנושא הפחתת המכס על יבוא שימורי טונה. היא שוב נבחנה על-ידי המחלקה לתכנון וכלכלה ברשות המסים, ולהלן התוצאות: בתאריך 1 בינואר 2016 מתועדת הפעימה האחרונה בהפחתת המכס ההדרגתית על יבוא שימורי טונה. הרפורמה כללה ארבע פעימות משנת 2013 עד 2016. מאז החלת הרפורמה אנו עדים לעלייה ביבוא דווקא ולירידה במחירי הצרכן הסופי, זאת אומרת יש win-win. אנחנו עדים גם לעלייה ביבוא וגם לירידה במחיר הצרכן הסופי. שיעור היבוא מסך הצריכה המקומית עומד על כ-10%. שיעור היבוא עלה בשנות הרפורמה מ-2% ל-10%. שאר הצריכה המקומית מתבססת על הייצור המקומי, ברושי. עמדתנו היא כי שיעור יבוא של 10% מסך הצריכה הכללית אינו מהווה איום על היצרן המקומי. למותר לציין כי יש ענפים רבים אשר מתמודדים בצורה יעילה מול שיעור יבוא הגבוה בהרבה מ-10%. מטרת הרפורמה בענף שימורי הטונה,

הייתה הגברת התחרות בענף על-ידי כניסת יבוא מתחרה, אשר הוביל להוזלה במחיר לצרכן הסופי. מבחינת נתוני הלמ"ס בשנים הרלוונטיות עולה כי המחיר לצרכן הנו במגמת ירידה במהלך שנות הרפורמה, ועל כך צריך לברך. כמו כן, בחינת רווחיות החברות בענף היצרנים המקומיים בשנות הרפורמה מראה כי מהלך הפחתת המכסים לא פגע ברווחיות החברות על פני זמן. רווחיות החברות חזרה להיות זהה לזו שהייתה בשנת 2011. לאור האמור לעיל, היחידה המקצועית ואנחנו בדעה כי אין מקום לשקול לעצור את הפעימה האחרונה של הרפורמה בשנת 2016, וכמו בתשובה על השאילתה, הצו בדבר הפחתה של מכס על שימורי טונה פורסם ב-2013 וכלל ארבע פעימות משנת 2013 עד 2016. הפעימה האחרונה בהפחתת המכס ההדרגתית תופעל ב-1 בינואר 2016, כפי שקבע הצו. לפי מה שציינתי ולפי הבדיקות שנעשו, גם היבוא גדל, גם המחיר ירד וגם היצרן המקומי לא נפגע. כולם מבסוטים. חבר הכנסת איתן ברושי, אתה מסתפק בתשובה? בצער רב אני אסתפק. אתה צריך לשמוח, אתה צריך לשמוח שכולם פה מרוצים. שאלה נוספת לחבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. אהלן, איציק. כבוד סגן שר האוצר, ראשית אני תוהה מאיפה הבאתם את הנתונים שמחיר הטונה ירד. אני לא מכיר את הנתונים האלו של הלמ"ס, ואני מרשה לעצמי גם לכפור בהם. לא פחות חשוב, אני תוהה אם במסגרת תהליך הבדיקה, הפקידות טרחה לדבר עם אותן החברות, כי בסיור שחבר הכנסת ברושי ואני עשינו, ונפגשנו עם אותן החברות, לא זו בלבד שהן אומרות שהרווחיות שלהן נשחקה בצורה משמעותית, אלא שיש איום ממשי מצד חלק מהיצרנים המקומיים שהיה והפעימה תיכנס לתוקף, יהיו גם יהיו פיטורי עובדים. ואני מזכיר, רוב העוסקים בענף הזה נמצאים בפריפריה. האם הדבר הזה הובא בחשבון במסגרת הליך ההיוועצות הפנימי בממשלה?

הכול הובא בחשבון והמעקב היה ברגישות גבוהה מאוד,

רוצים להגן על הייצור המקומי. מאידך גיסא, אנחנו גם רוצים לשמור על ירידה במחירים לצרכן. אנחנו אומרים ששתי המטרות הושגו: גם יש הגנה על היצרן המקומי, והוא לא נפגע בצורה שיכולה באמת להטריד,

הרווחיות שלו חזרה לרמה של 2015, וגם יש ירידה במחיר הטונה לאורך השנים של הרפורמה. אחרי שאני אעביר את זה לפרוטוקול, אני אעביר לך את זה. אני מציע רק שתדברו עם החברות, אנחנו דיברנו, נדבר ונעקוב אחרי העניין ונשמור עליהן מכל משמר.

הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה פיטורי עובדים ופגיעה ביצרן המקומי.

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 120 מאת חבר הכנסת יעקב פרי, בבקשה,

גברתי היושבת-ראש, תודה, אדוני סגן שר האוצר, חצי שנה, ביטן, אתה מפריע לי קצת,

חצי שנה, אדוני, חלפה מאז הצתת, חיים כץ. כבוד השר, מברוכ.

חצי שנה חלפה מאז הוצתה כנסיית הלחם והדגים בטבחה. נלכדו, קרוב לוודאי, כבר המבצעים, וחרף החלטת היועץ המשפטי לממשלה לפני כשלושה חודשים על זכאות לפיצויים, טרם הועברו הכספים והפיצויים מהמדינה כמתחייב מהחלטתו. רציתי לשאול אותך, כבודו: 1. מה הן הסיבות לעיכוב? 2. האם יש צפי מתי יועברו הכספים? 3. מה הוא היקף הפיצוי?

תודה, ידידי חבר הכנסת יעקב פרי. שאילתה בעניין אי-העברת כספי פיצויים לכנסיית הלחם והדגים. מדובר בנזק מורכב. כבר אחרי השרפה הגיעו למקום צוותים של מס רכוש, מהנדסים ושמאים, וכבר עשו הערכה ראשונית ותיעדו את כל הנזקים. בינתיים אף התקבל אישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי) כי המדובר בנזק מלחמה בר-פיצוי במס רכוש. היקף הפיצוי ומועד התשלום נמצאים בדיונים של אנשי רשות המסים עם נציגי הכנסייה. אני מאוד מקווה כי בזמן הקרוב,

נגיע לסיכומים בעניין והצדדים יגיעו לסיכום וישולמו הפיצויים. שאלה נוספת, בבקשה, אדוני. תהיה לנו גם שאלה נוספת של חבר הכנסת איציק שמולי,

כבוד סגן השר,

אני מבקש, אדוני, גם לשאול,

התשובה לא מצויה באמתחתך, אני מבקש שתבדוק, מדוע היה צורך בכלל בחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה כדי שרשות המסים תקבל את העובדה שמדובר באירוע טרור ועל כן תחויב כמובן לשלם פיצויים. ושאלה שנייה באותו הקשר: בכל זאת אני מבקש להבין מדוע עד היום, יותר מחצי שנה לאחר הצתת הכנסייה, ממשלת ישראל, ויכול להיות שזה ברמה שאיננה קשורה ישירות למשרד האוצר, אבל מדוע ממשלת ישראל ורשות המסים אינן מפזרות את ענן חוסר הוודאות, אם תרצה, באשר לגובה הפיצוי, התייחסת, ועצם הפיצוי שתקבל הכנסייה.

יש לנו עוד שאלה נוספת. בבקשה, חבר הכנסת איציק שמולי. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן השר, מזמן לא נפגשנו. אני רוצה לשאול אותך, אדוני, האם ידוע לכם, אין ספק, בדבר האיום, אני חושב שעכשיו זה ברור לכל החברה הישראלית, גודל האיום של מה שמכונה הטרור היהודי על החברה כולה.

אני רוצה לשאול אותך: האם ככל הידוע לך יש ארגונים שמוגדרים תחת העננה הזאת של "טרור יהודי" ומקבלים בדרכים כאלו ואחרות תקצוב ממדינת ישראל, בשיטות כאלו ואחרות?

נכון, חברת הכנסת חנין זועבי. אדוני סגן השר, כנראה חלק מהסיבה, למה זה לוקח זמן רב

היא שהעמדה הראשונית של מס רכוש,

הייתה לא לפצות ולא להכיר בפעולה כפעולה לאומנית. ולכן, וזה מתחבר לשאלה, היה הצורך לפנות ליועץ המשפטי.

יש גם הערכה ראשונית של הנזק לפי הנציגים של הכנסייה, הערכה שעומדת על 7 מיליון שקל. האם יש לך הערכה כזאת?

לא, לא מופיע המספר שאת אומרת, לשאלתה של חברת הכנסת זועבי. היועץ המשפטי לממשלה נדרש לעניין הזה והוא החליט שזו אכן פעולה שמצריכה את מס רכוש לשלם.

עובדים, כשיסתיים. כשיסתיים אני אשמח להודיע לך. עובדים, לגבי השאלה של יעקב פרי, אני אפנה ליועץ המשפטי לממשלה ואני אשאל אותו מדוע הוא נצרך.

לא ידוע לי שארגוני טרור מקבלים מימון, לא מהממשלה ולא מגורם אחר שידוע לי עליו.

שנייה. תודה. אני אתן עוד שאלה נוספת לחבר הכנסת עמר בר-לב. באותו עניין?

טעות שלנו שאנחנו לא עצרנו את זה בזמן. לעמר מגיע. זה שאלה נוספת. כאן היה בלבול בפורמליסטיקה, אבל הנושא הוא אותו נושא. עכשיו, שמעתי כבר את התשובה שנתת לחבר הכנסת פרי. אני חושב שבתקופה כזאת שיש כל הרבה זרקורים בתוך החברה הישראלית, בתוך החברה הישראלית ומבחוץ אלינו, אני חושב שהתשובה שנתת שזה בטיפול והם לא גמרו להתדיין, עברה חצי שנה, יש כאן בעיה קשה. אני חושב שאנחנו בתור חברה לא יכולים להרשות לעצמנו דבר כזה. אני חושב שזה לא המקרה היחידי שדברים שלא היו ברורים נמצאים בבירור ובדיון, וזה חשוב שזה יקרה.

גם אם אתה היית עומד, אחד מראשי המערכות האלה שצריכות לשלם, היית בודק היטב ומגיע לסיכום ולהשתתפות. כשזה ייגמר ישלמו. תודה רבה לכבוד סגן השר. סיימנו את השאילתות. תודה. תודה. לפני שאנחנו עוברים לחקיקה,

ללא הצבעה. ללא הצבעה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו 2015, תידון בוועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בראשות יושב-ראש ועדת העבודה,

הוועדה תהיה בת 14 חברים, שבעה מכל ועדה. מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: חברי הכנסת נורית קורן, ישראל אייכלר, שולי מועלם-רפאלי, אלי אלאלוף, מיכל בירן, ג'מאל זחאלקה, אילן גילאון, מטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: חברי הכנסת אברהם נגוסה, יצחק וקנין, מוטי יוגב, טלי פלוסקוב, קסניה סבטלובה, יואל רזבוזוב, סופה,

אמרתי, רזבוזוב. צריך להדגיש כל הברה? הוא אמר כמעט נכון. זה היה כמעט נכון, כן. סופה לנדבר. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אלי אלאלוף. הודעה שנייה: גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, חוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד 2014, קובע כי הוועדה לעניין אותו חוק תהיה ועדה מוועדות הכנסת כפי שתקבע ועדת הכנסת. ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי הוועדה תהיה ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון, בראשות יושב-ראש ועדת העבודה,

הוועדה תהיה בת 14 חברים, שבעה מכל ועדה. מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: חברי הכנסת נורית קורן, יעקב מרגי, שולי מועלם-רפאלי, אלי אלאלוף, איימן עודה, אורלי לוי אבקסיס, אילן גילאון, מטעם ועדת החוץ והביטחון: חברי הכנסת יואב קיש, ענת ברקו, מנחם אליעזר מוזס, מיכאל אורן, עמיר פרץ, עמר בר-לב, עפר שלח. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אלי אלאלוף. איזו ועדה זו, סליחה, ? ועדה לפי חוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד 2014. זה הנושא של גיוס חרדים,

לכל הסיעות יש נציג בוועדה הזו, לכל הסיעות. אילן גילאון מטעמכם. הודעה שלישית: גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה את הוועדה לדיון בהצעות לסדר-היום, ועדת הכלכלה תדון בהצעות לסדר-היום בנושא: אישור כריית פוספטים בשדה-בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה, של חברי הכנסת עודד פורר, מנחם אליעזר מוזס, דב חנין, תמר זנדברג, טלי פלוסקוב ויחיאל חיליק בר. הודעה רביעית: גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדת הפנים והגנת הסביבה: מטעם סיעת המחנה הציוני, חברת הכנסת יעל כהן-פארן תכהן במקום חבר הכנסת דניאל עטר, שפרש מהכנסת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה.

חוק התקנים (תיקון, מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת רועי פולקמן,

ישיב לך השר יריב לוין בשם שר הכלכלה. עשר דקות, אדוני, לרשותך. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, אני רוצה לשתף אתכם באחד משלל המכתבים שקיבלתי בשבועות האחרונים, לאחר שפורסם עניין קידום הצעת החוק הזאת: שלום לך,

שמחתי מאוד לקרוא בתקשורת על הצעת החוק בעניין ביטול מונופול מכון התקנים. הידיעה שימחה אותי מאוד, ואני רוצה לחזק את ידיך במהלך. אחד החסמים המעיקים ביותר על העסקים הבינוניים והקטנים הוא המכון בצורתו הנוכחית. מדובר במכון שמעודד צמיחה של עסקים בחו"ל במקום כאן, בשוק המקומי, ומעבר לכך, לא ברור אם הוא מגן או מסכן את אזרחי מדינת ישראל. במקום שאזרחי ישראל ירכשו מוצרים במחיר הגיוני ובאיכות מפוקחת, אנחנו עדים היום לרכש בסכומים של מיליארדים בחו"ל באמצעות אתרי קנייה מקוונים, לפעמים גם מוצרים מסוכנים או רעילים,

ובייבוא אישי שלא מצריך בדיקה על-פי חוק. כל זאת תוצאה ישירה של חסמים ביורוקרטיים. תודה על קידום הנושא של מכון התקנים, זאת תרומה ישירה להורדת יוקר המחיה. עד כאן הציטוט. חברות וחברי הכנסת, כיום מכון התקנים הוא למעשה מונופול בתחום מתוקף החוק, והוא הגורם היחיד,

שמוסמך לקבוע התאמה לתקנים ישראליים.

לא צפוי להשתנות, יהיה גורם אחד שיעשה תקנים. עם זאת, אנחנו הולכים להתקדם לכיוון של אימוץ תקינה בין-לאומית. מה שכן הולך להשתנות, האפשרות לבדוק עמידה בתקנים ולאפשר לעוד גופים לבדוק תקנים, ולא לייצר מונופול אחד ויחיד שמהווה חסם, שער כניסה לכל סוג של יבוא במדינת ישראל. אף יבואן קטן לא ייבא סחורות כשמעמיסים עליו ביורוקרטיה נוספת לאחר שכבר קיבל תקן בין-לאומי מוכר. הבדיקות האלה מעלות באופן משמעותי את מחיר הסחורות, ומי שמשלם על כך זה האזרח הישראלי.

נוצר מצב אבסורדי שיבואנים חייבים לשלם עבור בדיקות מוצרים שכבר נושאים תו תקן גרמני, צרפתי או שוויצרי. מטרתו של החוק הזה ליצור תחרות בענף התקינה ולהפחית את הביורוקרטיה שמוסיפה עלויות רבות למגזר העסקי. הצעד הזה צפוי להביא לחיסכון בעלויות של יצרנים ויבואנים במשק הישראלי, והוא יתורגם לירידה במחירים שמשלם הצרכן. בדיקות חוזרות ונשנות, עיכובים של מכולות, עיכובים בבדיקות ודרישות תשלום לא הגיוניות הם מנת חלקם של יבואנים בישראל לישראל, וכדי לכסות את העלויות האלה אין ברירה אלא להטיל את "מס מכון התקנים" על הציבור, וככה אנחנו משלמים הרבה יותר. רשימת המוצרים המחויבים בתקינה מלמדת על הרזולוציה שעליה אנחנו מדברים: החל בשוקולד, כריכות ספרים, אסלות, בטון, שמן זית, לא הכול כמובן מכון התקנים, יש רגולטורים נוספים שעושים בדיקות. למשל מזון, לא במכון התקנים, אבל למכון התקנים יש חלק חשוב וגדול בייבוא מוצרים. אני יודע, גם אני שמעתי את הסיפורים על מוצצים רעילים, וגם אני חרד ומודאג מזה. גם אני שמעתי על מוצרי חשמל שיכולים להתפוצץ. לזאת התווספו התנגדויות בטענה שפתיחת הבדיקות למעבדות מוסמכות ומאושרות, ואני שוב חוזר: מעבדות מוסמכות ומאושרות בפיקוח הרגולטור, קרי משרד הכלכלה, תגרום לסיכון הציבור. ואני אומר לכם, הסיפורים האלה היו בעבר, והם נועדו להפחיד את הציבור מפני השינוי המיוחל. טיפול במונופול, הכוונה היא לא הפקרות, ואני לא אתן את ידי להפקרות של ייבוא לא מפוקח לארץ, אלא בחינה מחדש של נתונים, הפחתה של ביורוקרטיה ועזרה למכון שימשיך להיות גורם מרכזי לתחרות באמצעות זה שיהיו עוד גורמים והוא יצטרך להשתפר. כשיש מונופול, אפשר לדבר על רפורמה ורפורמה, אבל בסוף השירות נשאר בעייתי, ונעשו הרבה שיפורים, דרך אגב. עם כניסה מבוקרת של מעבדות מורשות ומוסמכות אנחנו נגיע לתוצאה המיוחלת. הטיפול במונופול משמעו תיאום והידברות עם כל הנוגעים בדבר, הן עם מכון התקנים, שעובדיו המסורים והידע שצברו הם חלק מהתהליך של השינוי הזה,

הן עם המשרדים הממשלתיים,

כל הגורמים. החלטנו לשבת בישיבות שבועיות. הישיבה הראשונה תתחיל היום, ונקבעו ישיבות. כל שבוע הדברים ייעשו בהרבה תשומת לב ובהסכמה. אף אחד לא ילך כאן על הראש של אף אחד כל עוד אנחנו מסכימים על הכיוון, על האיך אנחנו נעבוד ביחד. המטרה היא לדאוג לאינטרסים של אזרחי מדינת ישראל. סליחה, חבר הכנסת פולקמן. רבותי, אנחנו מבקשים שקט באולם. נורא קשה. חברות וחברי הכנסת, הורדת יוקר המחיה לא מתבטאת רק בהורדת מחיר הקוטג', אלא יש להביא פתרונות, לטפל בבעיות שורש, להכניס תחרות איפה שאין תחרות, לשפר ביורוקרטיה, לגרום ליבואנים, גם קטנים, להיות חלק בלתי נפרד מהתעסוקה הישראלית, לגרום ליבואן להילחם על כיסו של הציבור ולתת לו את השירות הטוב ביותר במחיר הטוב ביותר. בתמיכתם ובברכתם של שר האוצר משה כחלון וראש הממשלה בנימין נתניהו מונח כאן לפניכם חוק חברתי וכלכלי מאין כמוהו. העברת החוק משמעותה פריצת דרך של ממש בהגברת התחרות במשק, כפי שדיברו עליה ועדת טרכטנברג אחרי המחאה החברתית, ואחריה ועדת לנג, וגם קבינט יוקר המחיה בראשותו של השר בנט, גם מבקר המדינה התייחס לזה, ועוד ועוד. רבות דובר על הדבר הזה, אבל עד היום לא הצלחנו להשלים אותו. זה המקום שבו נמדדת אחריותנו כנבחרי הציבור, זה המקום והרגע להוכיח עד כמה אנחנו מחויבים לבוחרים ומתרגמים דיבורים והמלצות למעשים. בידכם היום לחולל שינוי משמעותי. השינוי מהווה טיפול שורש שיביא למה שכולנו מייחלים לו: שבירת המונופול והורדת יוקר המחיה. אני אזדקק לתמיכה לא רק היום בהצעה הטרומית, אלא תהיה לנו עבודה יסודית בוועדה, ועוד לפני הוועדה, הסיכום עם התעשיינים. אני עוד לא יודע לאיזו ועדה נעביר. אנחנו נבקש היום להעביר לוועדת הכנסת, ועוד יש דיון על הוועדה.

אנחנו כבר מקיימים צוות עבודה משותף למשרד הכלכלה, לאוצר, לתעשיינים ולנציגי מכון התקנים כדי לבוא לפחות עם בסיס של הסכמות לוועדה. זה נדון מסיבות שונות.

יכול להיות שהוועדה הנכונה היא הכלכלה, יכול להיות כספים, יכול להיות משהו אחר. אנחנו נדון בזה. בין השאר, עכשיו הקמנו על זה צוות משותף עם ההסתדרות, עם התעשיינים, עם משרד הכלכלה ועם משרד האוצר. לסיום אגיד, חברים, שזו רפורמה חשובה.

מדברים עליה באינטנסיביות הולכת וגוברת. מחויבים אליה שר האוצר, ראש הממשלה, שרים אחרים כאן עסקו בנושא הזה בעבר, ואני מקווה ובטוח שהפעם נשלים את המלאכה, גם נביא בשורה וגם נעשה את זה באחריות.

תודה רבה לחבר הכנסת רועי פולקמן. ישיב בשם שר הכלכלה והתעשייה, השר יריב לוין. אחר כך יש בקשה להתנגד. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חברי הכנסת פולקמן, כבל ואחרים נועדה לתקן את חוק התקנים באופן שיאפשר לכל מעבדה מוסמכת על-ידי הרשות להסמכת מעבדות, יקנה לה מעמד דומה לזה של מכון התקנים, וזאת כדי לייצר תחרות בתחום התקינה, אל מול המציאות הנוכחית שבה מכון התקנים משמש הלכה למעשה כמונופול בבדיקות יבוא. באופן כללי, הממשלה פועלת רבות להורדת יוקר המחיה. רק לפני כמה שבועות הייתי שותף, יחד עם שר האוצר, למהלך שתכליתו יצירת רפורמה בתחום המלונאות ויצירת מצב שבו באמת ייבנו מלונות בהיקף מאוד גדול, וכך תהיה תחרות הרבה יותר

בדומה, אפשר להזכיר רפורמות אחרות שכבר יצאו אל הפועל, דוגמת רפורמת השמים הפתוחים שהוביל השר ישראל כץ. כך אושרה בממשלה ממש בימים אלה תוכניתו של ראש הממשלה להקל על עסקים חדשים על מנת לעודד את התחרות במשק, וזאת לצד שורה ארוכה של פעולות אחרות, שהתפקיד שלהן והמטרה שלהן לעודד תחרות, להקל על יזמים ועל עסקים, דוגמת הורדת תעריפי חשמל ומים, חיבור מפעלים לגז טבעי, רפורמות שנעשות בתחום המזון, מתן מענקי השקעה דוגמת המענקים למחלבות קטנות וכדומה. יש עוד הרבה פעולות שצריך לנקוט ושהממשלה פועלת ליישמן. ההצעה שלפנינו בהחלט עוסקת באחד התחומים שמצריכים לכל הפחות בדיקה ואיזה תיקון ושכלול. היא בוודאי משתלבת במדיניות של הממשלה להתאים את התקינה בארץ לתקינה הבין-לאומית ולהביא לצמצום חסמי ייבוא ולפתיחת השוק לתחרות. אני רוצה גם להזכיר שהממשלה קידמה בשנים האחרונות שורה של החלטות שסייעו בהורדת חסמי סחר מלאכותיים, על-ידי ביטול או התאמת תקנים, הורדת מכסים והגדלת מכסות. עדיין יש, כמובן, צורך בבחינה של הדברים ובהעמקת התחרות.

לזכור שלבדיקות התקנים יש חשיבות רבה לצורך שמירה על בטיחות ובריאות הציבור. צריך להביע כאן גם הערכה לעובדים שעוסקים בתחום הזה, שבעיני עושים מלאכה חשובה, מלאכת קודש, השומרת על הבטיחות של כולנו. לכן, כאשר אנחנו מאזנים את כל השיקולים האלה, הממשלה מאמינה שראוי ונכון לבחון ולקדם תחרות גם בתחום בדיקות היבוא. לכן הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, מתוך הבנה, חבר הכנסת פולקמן, שההצעה לא תקודם, חבר הכנסת פולקמן, שנהיה מסונכרנים על ההבנות, מתוך הבנה שההצעה לא תקודם עד אשר צוות בין-משרדי יגבש את מסקנותיו, דבר שאמור לקרות בפרק זמן קצר, לעניין הדרך הנכונה ליצירת אותה תחרות בתחום בדיקות היבוא, בשים לב לרצון לפתוח את הנושא לתחרות ולהבטיח שבריאות הציבור לא תיפגע. הממשלה,

תומכת בחוק בכפוף לכך שהמציע יגיע בהמשך להסכמות מול משרדי הכלכלה והתעשייה, האוצר והמשפטים בטרם יקודמו הליכי החקיקה, וזאת כאמור על בסיס העקרונות והנחות העבודה שהזכרתי לעיל. אני מניח שהדבר הזה מקובל עליך, ולכן, לאור ההודעה של חבר הכנסת פולקמן שהדבר מקובל עליו, אני כמובן אבקש מהכנסת לאשר את החוק בקריאה הטרומית בתמיכת הממשלה.

תודה רבה לשר יריב לוין. חבר הכנסת פולקמן, מקובלת עליך ההצעה של השר? יש בקשה להתנגדות של חבר הכנסת איציק שמולי.

יש לך שלוש דקות להציג לנו את התנגדותך.

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לפנות לחבר הכנסת פולקמן ורק לבקש את הדבר הבא, ואני אומר את זה כמי שישב בוועדת העבודה והרווחה, ועדיין יושב, ונטל חלק בדיונים המאוד-מעמיקים שהוביל יושב-ראש הוועדה בחוק ההסדרים על עניין רפורמת הקורנפלקס. גם בדיונים הללו אני רואה קווים מקבילים כלשהם בין שתי הרפורמות הללו, מפני שהעיקרון הוא: בואו נחתוך בביורוקרטיה, ובסופו של דבר זה יגולגל בהורדה של יוקר המחיה. אז יש לי רק שני דברים לומר בעניין הזה. אני הסתכלתי על הצעת החוק, והדבר שהפריע לי בה זה שאין התייחסות למוצרים שהם רגישים. מבחינתי, כאשר לדוגמה אנחנו מדברים על,

זה בלתי אפשרי. רבותי, זה בלתי אפשרי ככה לנהל מליאה. אני מבקשת מכולם קצת שקט. חברת הכנסת חנין זועבי, אני כאן שומעת מה שאת אומרת. בבקשה להנמיך את הקול. אז הערתי הראשונה, חבר הכנסת פולקמן, בוא לא נלך בגישת הכאסח. לא עשינו את זה ברפורמת הקורנפלקס, והצלחנו לייצר הסכמות נהדרות וחשובות בין כל חברי הוועדה. יש מוצרים, למשל כמו מזון תינוקות, שאתה יודע מה? גם אם מעבדות בשווייץ או בגרמניה באות ונותנות איזה תו תקן שהמוצר תקין, אני בהחלט מעוניין שהעניין גם ייבדק עם תו תקן ישראלי. יש מוצרים אחרים שאני מסכים אתך, במקום שבו אפשר לחתוך בביורוקרטיה, בואו נחתוך בביורוקרטיה. והדבר השני, תראו, זה שמ-2011 באים למליאת הכנסת, אומרים את המילה "מונופול" ואומרים "להוריד את יוקר המחיה",

אבל בסוף יש עלינו עוד אחריות: אנחנו צריכים לוודא שכאשר אנחנו חותכים בביורוקרטיה זה יגולגל, אכן לוודא שזה מגולגל בכל שרשרת הערך ומגיע לצרכן. למה אני מתכוון? יכול להיות מצב שתהיה יותר תחרות במקטע של הייבוא, אבל בסופו של דבר מה שיקרה בפועל זה שהרשתות יקנו את המוצרים במחיר זול יותר אבל לא יגלגלו את ההנחה בסופו של דבר למחיר המדף. וזו חוכמה קטנה מאוד. אנחנו פוגשים את זה גם ברפורמת הקורנפלקס וגם בעוד רפורמות, שבהן אנחנו הולכים כברת דרך ענקית כלפי הרשתות, מאפשרים להן לקנות את המוצרים שלהן הרבה יותר בזול, אבל כאשר זה מגיע למקום שבו אנחנו צריכים לוודא שההנחה במחיר שהן קיבלו תתגלגל גם במחיר המדף, אז הממשלה לא עושה די. ואני חושב שגם בחוק שלך, רועי, יש הזדמנות לעשות את זה. אז תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חבר הכנסת פולקמן, אתה רוצה לחזור לשכנע אותנו לפני שאנחנו מצביעים? בבקשה, יש לך אפשרות.

אחר כך אנחנו עוברים להצבעה, אני מבקשת לאט-לאט לחזור למקומות. רק ממש התייחסות של דקה, גם לחבר הכנסת איציק שמולי. אדוני השר לוין, רק נקודה, אדוני השר יריב לוין, רק נקודה אחת: ההסכמות הן לתיאום עם המשרדים, לא לסיכום עם ועדה בין-משרדית. כי ועדה, יש צוות. הסיכום הוא תיאום עם המשרדים, בסדר? יש הסכמה, בהחלט.

יש לנו צוות משותף, והסיכום הוא שאנחנו נהיה מתואמים עם משרדי הכלכלה והתעשייה, המשפטים והאוצר. זה הסיכום, בהחלט. ואני רוצה לומר, א. חבר הכנסת שמולי, ידידי היקר, הדברים סופר-חשובים, אני מאוד מסכים אתם. אני אגיד עוד משהו חשוב, זה לא רק מחיר אלא גם איכות. אנחנו דנים בזה עכשיו בסיפור המים, מחיר המים, איך מצד אחד תשתיות המים יהיו הולמות ומצד שני המחיר יהיה הוגן. בכל נושא צריך לאזן בין מחיר ואיכות, אני מסכים אתך לחלוטין, והתחרות הזאת תיעשה בזהירות ובאחריות. תודה רבה, חברים. תודה רבה לחבר הכנסת רועי פולקמן. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה, נא לחזור למקומותיכם. אני מבקשת לחזור, בבקשה, חברי הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק התקנים (תיקון, מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין),

48 בעד, 29 נגד. הצעת חוק התקנים (תיקון, מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין), התשע"ו 2015, עברה בקריאה הטרומית ועוברת על-פי בקשת חבר הכנסת רועי פולקמן לוועדת הכנסת.

להכנה לקריאה ראשונה.

סליחה. ועדת הכנסת בעצם תקבע באיזו ועדה יהיה המשך הדיון. אוקיי, רבותי, אנחנו ממשיכים: הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, התשע"ה 2015, של חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, גברתי, את יכולה להציג את החוק. יש לך עשר דקות. אני מבקשת, חברי הכנסת, חברי הכנסת היקרים, כל אחד מכם עמד כאן ודיבר ויודע עד כמה זה קשה לדבר מהדוכן כשיש רעש כזה באולם. אני אפילו עכשיו לא בטוחה שאתם שומעים אותי. אני מבקשת שקט. מי שרוצה לדבר, נא לצאת מהאולם ולדבר שם. חבר הכנסת כבל, תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, תחבורה ציבורית בשבת זה אולי הצורך הדחוף ביותר והחיוני ביותר בתחום השבת היום. בשנים האחרונות, בעצם אולי מאז קום המדינה, זה הפך להיות נושא של דת ומדינה, כביכול השימוש ברכב ציבורי בפרהסיה הפך לאחד מסלעי המחלוקת, מהקרדומים הפוליטיים לחפור בהם, שבין דתיים לחילונים. אבל האמת היא שתחבורה ציבורית בשבת היא חיונית ביותר, וזאת מכמה נימוקים שאין להם שום קשר לוויכוח הדתי חילוני, ואפילו אין להם שום קשר לסטטוס-קוו. טוב, אני ממש מתקשה, כן. אני מבקשת ממך לא להמשיך. אנחנו לא ממשיכים את הדיון עד שלא יהיה שקט באולם. רבותי, אי-אפשר ככה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מבקשת לחזור למקום. זה נורא מפריע לנו. אז תצאו החוצה, תדברו בחוץ. חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת מיקי לוי, שומעים אתכם, רבותי.

תודה רבה, גברתי. תחבורה ציבורית בשבת היא אולי אחד הדברים החיוניים ביותר, הצורך החשוב ביותר, בתחום השבת היום, וכמו שהתחלתי לספר, לא בגלל הוויכוח בין דתיים וחילונים ולא בגלל שאלת שבת או דת או כפייה, אלא משתי סיבות עיקריות וקריטיות מאוד. הראשונה קשורה לאי-שוויון או למצב החברתי בישראל. חברות וחברים, ליותר מ-40% ממשקי-הבית במדינת ישראל היום אין רכב פרטי. אני יודעת שבמצב שלנו,

כל חברות וחברי הכנסת, שיש לנו רכב ליסינג שלוקח אותנו לכל מקום ואנחנו יכולים לנסוע בו, ואולי לחלקנו הגדול היה רכב גם לפני שנבחרנו לכנסת, קשה לדמיין מציאות כזאת. חברות וחברים, למעלה מ-40% מהמשפחות בישראל, אין להן רכב פרטי. לא כולם שומרי שבת. יש ביניהם כאלה שרוצים ומעוניינים לנסוע בשבת, אבל מה? הם לא יכולים. האפשרות הזאת נמנעת מהם. הם תקועים, הם בעוצר, נמנעת מהם אחת הזכויות החשובות ביותר שהיא חופש התנועה. אני חושבת שזה די ברור, אבל אני בכל זאת אצטט ממחקר שנערך באוניברסיטת תל-אביב ונתן את הסיבות המרכזיות מדוע אנשים היו מעוניינים שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, איזו פגיעה הם מרגישים מהעובדה שאין: הסיבה הראשונה, תחושת עוצר ופגיעה קריטית בחופש התנועה, הסיבה השנייה, חוסר ודאות ואי-יכולת לתכנן את הלו"ז, הסיבה השלישית, נטל כלכלי ותלות באנשים אחרים שיש להם רכב פרטי או במוניות וכלי תחבורה אחרים פרטיים. הסיבה השנייה לכך שתחבורה ציבורית בשבת כל כך קריטית, מעבר לאי-שוויון בין אלה שיש להם לאלה שאין להם, קשורה לפיתוח התחבורה. אדוני שר התחבורה, אני חייבת לפנות אליך באופן אישי. הסירוב העקבי, העיקש והמתמשך של הממשלה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת פוגע בפיתוח התחבורה הציבורית הישראלית זה עשורים. חוסר היכולת להפעיל את התחבורה הציבורית באופן רציף 365 ימים בשנה, שבעה ימים בשבוע, פוגע ביכולת לפתח את התחבורה הציבורית ולבצע מעבר משמעותי של נסיעות מהרכב הפרטי אל התחבורה הציבורית. תחבורה ציבורית שמושבתת בממוצע אחד מול שישה ימים בשנה, ובמצטבר חודשיים, כ-60 יום מהשנה, היא תחבורה ציבורית שתתקשה לתפקד גם בימות השבוע, בימות החול. ולמה? כי במציאות הנוכחית מדינת ישראל בעצם כופה על אזרחי ישראל לקנות רכב, וכמובן רק מי שיכול להרשות את זה לעצמו. מי שלא יכול להרשות את זה לעצמו, כמו שתיארתי קודם, הוא תקוע, הוא בעוצר, הוא מושבת, הוא בהשבתה מוחלטת, ובעצם הממשלה אומרת לו: לך תחפש, או יותר נכון: לך ברגל. הייתי מצפה שמישהו כאן, בבית הזה, היה מביא בחשבון את הנימוק הזה לא רק עבור אלה שאין להם רכב, אלא גם עבור היכולת לפתח את התחבורה הציבורית. יש כאן חסם לא הגיוני, לא סביר, בלתי ניתן להסבר. אדוני שר התחבורה, אדוני שר התחבורה, אדוני שר התחבורה ישראל כץ, אתה נוהג לתרץ את האי-הפעלה של תחבורה ציבורית בשבת בסטטוס-קוו. אני שואלת אותך בתור שר התחבורה: האם זה הגיוני למנוע בצורה כזאת את פיתוח התחבורה הציבורית בישראל ולהשאיר את הציבור תלוי כל כך ברכב פרטי רק למי שיכול להרשות את זה לעצמו במשך עשרות שנים? אני שואלת אותך: מה הציבור צריך לעשות בשביל לקבל תחבורה ציבורית בשבת?

אנחנו צריכים להביא את "דני יסדר", שינסה למכור לכם צ'קלקה תמורת 5,000 דולר פלוס מע"מ כדי לקבל פגישה, כדי להסביר לשר מה המשמעות של תחבורה ציבורית או תחבורה ציבורית בשבת? זה, ולכן, רק מאכערים פוליטיים, מהמקום הזה, אדוני השר, באה הצעת החוק הזאת, כי כנראה בעוד אתה יכול לנסוע לאכול גלידה בשבת ושרת המשפטים יכולה לנסוע לטייל בנחל-עמוד בשבת, הציבור צריך להיות בעוצר. הציבור צריך להיות בעוצר, את לא נוסעת ברכב? אני לא מונעת תחבורה ציבורית בשבת, אתה כן. את לא נוסעת ברכב הפרטי, חבר כנסת, ? בגללך הציבור צריך לשבת בעוצר בשבת. בגלל, אתה יודע, אין לי טענות לשרים שומרי השבת,

לפחות לא עושים שקר בנפשם. אתם נוסעים, ואותנו אתם שולחים לעוצר, ציבור עצום במדינה. לכן יכול להיות שעד שרכבי השרד שלכם עם הנהג, אם כל כך אכפת לכם מתנאי העבודה של הנהגים והאנשים, עד שהרכבים שלכם עם הנהגים לא יהיו מושבתים בשבת, כנראה אתם לא תבינו באיזה צורך מדובר. אתה יודע מה? ראינו איך פועלת הממשלה הזו. רק לא מזמן הכלבה של ראש הממשלה נכנסה להסגר. כתוצאה מזה ראש הממשלה למד מה הם תנאי ההסגר של כלבים והחליט לפעול בעניין. אולי כאשר שר התחבורה וראש הממשלה ושאר שרי הממשלה יהיו מנועים מלנסוע בשבת, אתם תבינו באיזה צורך מדובר. אני רוצה להגיד לך, אדוני השר: אנחנו פועלים בנושא הזה ונלחמים בנושא הזה של תחבורה ציבורית בשבת הרבה זמן. זו לא הדרך שאני בעצמי הייתי רוצה לנהל בה את המאבק הזה. זה מביך אותי לעמוד כאן ולהגיע לטיעונים אישיים ולדבר על כל אחד ואחד ועל הנסיעות שלו בשבת. בחיי שזה מביך. אני הייתי מעדיפה להישאר בטיעונים, להסביר מה הצורך עבור משקי-הבית שאין להם רכב, עבור כל אותם אנשים שאנחנו כל כך רוצים להעביר אותם לשימוש בתחבורה ציבורית אבל כופים עליהם לקנות רכב. הייתי רוצה להישאר בטיעונים האלה. אבל אתם לא מאפשרים לנו את זה. אתם מונעים כל דיון בתחבורה הציבורית בשבת. אבל לְמה כן יש לכם עמדות בעד? לסגור עסקים, בהצעת החוק של מיקי זוהר. בשבוע שעבר ראינו את כל הממשלה מצביעה בוועדת השרים לחקיקה בעד סגירת עסקים בשבת. אז כנראה הסטטוס-קוו הזה חשוב והוא עובד, אבל הוא יכול להשתנות. הוא יכול להשתנות רק לכיוון אחד. הוא לא יכול להשתנות, לפתור את בעיית התחבורה הציבורית בשבת. לכן באה הצעת החוק הזאת לאמור את הדבר הבא: כל עוד אתם, שרי הממשלה, מונעים מאתנו את חופש התנועה בשבת, גם אתם תושבתו. יש משהו פשוט מזה? יש משהו טבעי מזה? אני יכולה לספר לך על עשרות-אלפי אנשים שחתמו על עצומה שתומכת ברעיון הזה, על אלפי ועשרות-אלפי שיתופים מאנשים ששואלים את עצמם: איך זה יכול להיות שבתחום התחבורה הציבורית בשבת אין שום התקדמות? אתם מונעים כל דיון בזה. אבל ממשלת ישראל, כאילו זה לא נוגע לה. אז בבקשה, בואו ותסבירו לנו מה העמדה על הצעת החוק לסגירת עסקים בשבת, למה אי-אפשר לפתח תחבורה ציבורית בשבת, איך זה יכול להיות ששרי הממשלה יכולים להמשיך לנסוע בשבת בלי שום בעיה והציבור בעוצר.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. ישיב בשם שרת המשפטים השר אורי אריאל, ואני יודעת שגם שר התחבורה רוצה להתייחס. לא. זאת התשובה של המשרד. או שאתם מתחלפים, מה שאתם רוצים.

לא הבנתי למה שר החקלאות, קודם התשובה, ואחר כך, זה התקנון. שר החקלאות, מזכירות הממשלה קבעה,

שהמשרד שישיב זה משרד המשפטים,

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים,

השר יתייחס אחרי כן. מכובדי שר התחבורה ישראל כץ,

חברת הכנסת זהבה גלאון,

אני השבתי לך ואת לא שמעת אותי,

מזכירות הממשלה החליטה שמי שישיב זה משרד המשפטים. אז אנחנו נשמע את תשובתו של משרד המשפטים,

ואחר כך השר יעלה גם. בבקשה, אדוני. למה אתם מפילים את זה על השרים,

חברי, זה לא הזמן לשאלות, אני מצטערת. חברי מהשמאל, איזה שמאל?

אני שמח על הערנות וההתרגשות הרבה, אני התבקשתי על-ידי חברתי ועל-ידי מזכירות הממשלה והכנסת לענות לכם.

אם אתם מסרבים, אני מייד מפנה את המקום, אני לא יכול לעמוד בלחץ הלא-מתון שלכם. למה אתה לא מגיש ערר, אני מבקש,

חברת הכנסת זהבה גלאון, ברשותך, תנו לי לענות, חבל על הזמן של כולנו. אחרי זה יעלה ידידי השר כץ, שר התחבורה, ויתייחס. אני אשתדל מאוד לקצר. התשובה נכתבה על-ידי משרד המשפטים. הסדרתו של יום השבת היא אחת השאלות המלוות את החברה הישראלית זה עשרות שנים, מאז ימי בן-גוריון והסכם הסטטוס-קוו המפורסם. ניסיונות חדשים יותר הצועדים במתווה העקרוני שלה עולים ויורדים חדשים לבקרים, ניסיונות שונים לגבש עבור מדינת ישראל הסדר שיניח את הדעת. שני הצדדים אינם מרוצים, וזה אומר שיש עוד מה לעשות בנושא. רק לפני שבועיים הקימה הממשלה, באמצעות החלטת ממשלה, צוות מנכ"לים אשר יגיש לממשלה את מסקנותיו בתוך 90 יום, וזו תקבל החלטה בנושא בתוך 120 יום, וזאת ביחס להסדרתו של יום השבת והדרך הטובה ביותר להבנות את יום המנוחה השבועי. המטרה של הקמת צוות מקצועי זה היא הגעה להסדר חדש מתוך הסכמה רחבה ככל שניתן. זו גם הסיבה לכך שהוסכם בקואליציה שהצעת החוק של חברי חבר הכנסת מיקי זוהר, שעניינה פתיחת עסקים בשבת, לא תתקדם מעבר לקריאה טרומית עד לסיום העבודה הממשלתית בנושא.

הדרך הנכונה לפתור מחלוקות בתחום השבת היא דרך של הידברות וניסיון לבחון אם ניתן באמצעות הסכמה רחבה לפתוח את ההסדרים הישנים ולהתאימם למציאות חדשה. תוצאתה של פתיחת ההסדרים הישנים האלה יכולה כמובן להיות בכל מיני כיוונים. אשר על כן, הממשלה מתנגדת להצעת החוק, ואני מבקש מחברי בכנסת להצביע נגד.

תודה רבה לשר אורי אריאל. שר התחבורה חבר הכנסת ישראל כץ מבקש להתייחס. יש לו חמש דקות גם להגיב. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, שר החקלאות השיב את תשובת משרד המשפטים, בהתאם להחלטת ועדת השרים, בהתאם להחלטת הממשלה. אני ביקשתי להתייחס לדבריה של חברת הכנסת תמר זנדברג, אשר שרבבה לתוך דיון שהוא מאוד עקרוני וחשוב, ויש באמת ציבורים שנוצרת להם בעיה והם באים ומבקשים פתרונות, וזה עומד מול עיקרון של סטטוס-קוו שכל ממשלות ישראל, מממשלת בן-גוריון הראשונה ועד היום, כיבדו, וגם זה מעוגן בחוקים, וזה דבר שמקיימים אותו גם בהתאם לחוק וגם בהתאם לכך שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וזאת עמדת הממשלה. העירה כאן חברת הכנסת זנדברג, והצעת החוק שלה לא מדברת על תחבורה ציבורית בשבת, היא מדברת על לאסור על שרים וסגני שרים לנסוע ברכב השרד בשבתות וחגים.

אני לא יודע איפה אותה חברת הכנסת, הנה את כאן, אני מודיע שאני באופן אישי תומך בחוק, ובתנאי, ובתנאי, ובתנאי, שהוא יוחל גם על חברי הכנסת. מדוע את חושבת שמותר לך לנסוע ברכב שמדינת ישראל מעמידה לרשותך, מתוקף חברותך בכנסת, רק מפני שאת חושבת שאולי גם למישהו אחר מותר או אסור לנסוע?

אני לא מכיר דוגמה אישית מוגבלת עד כדי כך.

בעיה, בוא, ואני אומַר לכם יותר. אני, מאחר שאני בקושי נוסע, בקושי נוסע, חוץ מלאכול גלידה.

מסיבות מעשיות של מנוחה,

חוץ מלאכול גלידה. ומאחר שאני משלם, כמו רוב השרים בממשלה או כולם, כ-9,000 שקלים לחודש עבור השימוש הפרטי ברכב בסופי שבוע, אני ארוויח הרבה כסף. אם יגידו שאני אסע ברכבי הפרטי או רכב המשפחה, ואני מוכן לזה בכל עת, אגב, ואותו קיזוז שעושים, שווי שימוש ברכב, לא יילקח, אני באמת ארוויח הרבה כסף, אולי אני אתרום אותו אפילו.

היינו ביחד באגודת SOS למען בעלי-חיים, יש ילדים חוסים, יש מקומות אחרים. אז אם את מגישה חוק, קודם כול שהוא יהיה שוויוני, ותחילי אותו גם על עצמך בתור דוגמה אישית, ותגידי: אני לא רוצה, מאחר שאין תחבורה ציבורית לכולם, לנסוע ברכב שמעמידים לרשותי על חשבון כנסת ישראל. דבר שני, מאחר ששרבבת את התחקיר החשוב שעשו אתמול ערוץ 2, ויצא לי לראות אותו, ואני מתייחס אליו מאוד ברצינות, שדיבר, ממה שראיתי, על תופעה של מאכערים שכנראה גובים כספים עבור תיאום פגישות, אז אני רוצה לומר לך את עמדתי. קודם כול יש מאכערים עסקיים, כמו שראינו אתמול, ומאכערים פוליטיים כמוך, שמנסה לעשות הון פוליטי, איך אתה מעז להשוות, מדבר עקרוני ומהסוג הזה. אז קודם כול, אני אגיד לך בדיוק. אתה מעז להשוות בין מאכער בושה לך, חברת הכנסת גלאון, אני מתייחס ברצינות. לא, אני אגיד לך בדיוק. לא, זה לא בא בחשבון. אני מתייחס ברצינות לתחקיר, לא בא בחשבון. אל תשווה, ואני מתנגד. כל נושא ה"מאכעריות" שהתגלתה מול גורמים במשרד התחבורה, אני פניתי אתמול ליועצת המשפטית של משרד התחבורה וביקשתי ממנה להנחות על קיום בדיקה, איך אתה משווה, והיא פנתה לביקורת הפנים של המשרד. תקשיבי, את רוצה, לא, איך אתה משווה ביניהם?

אה, על זה שאמרתי שהיא מאכערית פוליטית? כן, תחזור בך.

אתה משווה ביניהם, ודאי, ודאי. שותף לעבריינות, ודאי. כן, כן.

אני פניתי ליועצת המשפטית של משרד התחבורה וביקשתי ממנה, והיא תפנה והיא פונה לביקורת הפנימית של המשרד כדי לבדוק את כל התופעה ואת מה שהיה, ובהתאם לממצאים אני באופן חד-משמעי אגבה נקיטת כל צעדים בנושא. כל הכבוד לך, אבל אל תשווה,

אנשי האופוזיציה דווקא, אני מתנגד לפרוטקציה משחר נעורי, כי אני גדלתי במושב שבו ההורים שלי נאבקו נגד המנגנון המפא"יניקי של הפרוטקציות, שהפלה בין אנשים בחלוקת משאבים,

ואם לא היית בעל כרטיס אדום ותעודה של חבר מפלגה, לא קיבלת את מה שמגיע לך. ולכן, אני, מזה, נא לסיים, כבוד השר. חברת הכנסת יחימוביץ, כדאי שתקשיבי. אני השר, אני השר, ואם את תהיי שרה הלוואי שתנהגי כמוני, 40 שנה בשלטון, יא רבאק,

כבוד השר, אני מבקשת לסכם.

לא פוגש לוביסטים,

שבע שנים בתפקידי במשרד התחבורה, רבתי עם חלק מחברי הטובים שהם לוביסטים, נא לסיים. וגם עם אחרים. אני מקפיד על מתן שירות ישיר והתנהלות נכונה מול כל הציבור.

ולכן, שנייה אחת, הם בסך הכול צעקו,

כבוד השר, לצערי הזמן הסתיים כבר. ולכן, אני מתנגד בכל תוקף לכך שההתנהלות תהיה באמצעות קשרים או פרוטקציות. הדבר החשוב, אגב, שלא שודר אתמול, ואני מקווה שישודר היום, פניתי באמצעות עורך-הדין נבות תל-צור, ששיגר אתמול מכתב לדני נוימן ותבע ממנו להבהיר באופן חד-משמעי שאין לו שום קשר אתי ושום יכולת לסדר דרכי שום דבר במשרד, בניגוד לדברים שהוא השמיע. נאמר לו שאם לא, הוא ייתבע לדין על הוצאת דיבה.

מר נוימן השיב במכתב חד-משמעי שבו הוא מודה ואומר, והעובדות האלה נכונות, שהוא לא דרך מעולם בלשכתי, לא קיים אתי בכל השנים האלה שום פגישה ולא הפנה אלי שום גורם כדי לקיים פגישה. אני, אגב, בדקתי את זה בלוח הזמנים, אותה מנהלת לשכה קבועה בדקה: שום פגישה לא קוימה בינו לביני בשבע השנים האחרונות במשרדי. אני פוגש בו כמו כולם מחוץ למשרד. כבוד השר, אני מבקשת לסיים. ולכן, האמת היא, חברת הכנסת זנדברג, לפני שאת משמיעה דברים ומנסה להטיח דברים והאשמות בחוסר יושר, כדאי שתקשיבי ותשמעי את הדברים. אני מקפיד על כל ההתנהלות. כאשר יש ספק לגבי פגישה אני פונה ליועצת המשפטית של המשרד ומבקש את הנחייתה ופועל בהתאם להנחיה. ידי נקיות, ואני מתנגד לתופעה.

לבוא ולתקוף בלי לבדוק, זאת עסקנות ו"מאכעריות" פוליטית. אני מבקש בעתיד, כשרוצים לבוא ולתקוף, שזה יהיה על סמך דברים, ולא על סמך ניסיון להכפיש באופן פוליטי. תודה, אדוני. לכן, אני, אדוני, אני חייבת לסיים. בבקשה, נא לסיים.

על הצעתי בקשר להצעת החוק הזאת, תתנצל לפני שאתה יורד מהבמה.

חברת הכנסת זנדברג, לכלול גם את עצמך בתור אלה שלא ייסעו, ואני מוכן שיהיה חוק פרטי לגבי שנינו, כמו שעשו לגבי ויתור על העלאת שכר, אני מוכן לתמוך בחוק הזה יחד אתך. תודה רבה לשר התחבורה ישראל כץ. אנחנו עוברים להצבעה.

לא. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג, זכותך לחזור לכאן לשלוש דקות ולשכנע את האנשים להצביע בעד החוק שלך. חברות וחברים, אדוני השר, גילינו מי אשם בתופעת ה"מאכעריות" הפוליטית, גילינו מי אשם בזה שמשלמים 5,000 דולר פלוס מע"מ בשביל להיפגש עם המנכ"ל שלך. מי אשם? אני והשמאל של מפא"י. מצאת עוד דרך לשרבב את הפרוטקציה ואת ה"מאכעריות" ולחזור לשנות ה-50. כל הכבוד לך, אדוני השר. אני קוראת לך מפה לפטר את המנכ"ל שלך, שקיבל פגישות תמורת 5,000 דולר פלוס מע"מ. ראית את התחקיר. איך אתה יכול לשבת מול הטלוויזיה וללכת לישון בשקט ולהסתתר מאחורי זה שלא ידעת ושהמזכירה קבעה בלי ידיעה ובלי רשות? האחריות המיניסטריאלית חלה עליך, ואתה צריך לנקוט צעדים ברורים. אם הדברים שאמרת אכן נכונים, וידך לא הייתה במעל, ואתה מקפיד על הדברים, אתה צריך לנקוט צעדים ברורים, לא להפיל את זה על הש"ג ועל אותה מזכירה ועל אותה מנהלת לשכה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הצעת החוק. חברות וחברים, חברי הממשלה, אדוני השר, תמר, אני מבקש להעיר. נבע מדברייך שהמנכ"ל קיבל אנשים תמורת 5,000 דולר שהוא קיבל. זה לא נבע מדברי, זה נבע מתחקיר ערוץ 2 של הכתב חיים ריבלין. נבע מדברייך שהמנכ"ל קיבל, לא, לא. סליחה, ממש לא. לפחות את זה תגידי. לא קיבל כלום, סליחה, אדוני, חבר הכנסת בגין. "דני יסדר", לפי תחקירו של חיים ריבלין ששודר אמש בערוץ 2, גבה סכומים של אלפי דולרים פלוס מע"מ, לא המנכ"ל.

כדי לסדר פגישה עם המנכ"ל, לא המנכ"ל. תמר, מן התחביר של דברייך נבע שהמנכ"ל קיבל. אז אני מתקנת. תיקנת, אז מאה אחוז. בהתאם להערתך, אני מתקנת. עכשיו לגבי הצעת החוק. אדוני שר התחבורה, אתה יודע, צריך מידה גדולה מאוד של היתממות גולשת לחוצפה, גולשת לצביעות, כדי להאשים את האופוזיציה בזה שאין תחבורה ציבורית בשבת. אתה זה שעומד כחומה בצורה בשם הסטטוס-קוו ומונע את חופש התנועה מאזרחי ישראל כל שבת, אתה משתמש בסטטוס-קוו כדי להכניס את אזרחיות ואזרחי ישראל לעוצר חודשיים מהשנה במצטבר. האחריות היא עליך ועל שרי הממשלה שיושבים כאן סביב השולחן. יש בסמכותך בחוק היום להפעיל את התחבורה הציבורית בשבת, ובוודאי יש בסמכותך לשנות את החוק כך שתוכל לפעול תחבורה ציבורית בשבת ביתר חופשיות. הרי אתה יודע שבמכתב הסטטוס-קוו של בן-גוריון שציטטת כאן לא מופיעות המילים תחבורה ציבורית בשבת, מופיע אופי השבת באופן כללי, ועל זה אין איש חולק. אתה גם יודע שהסטטוס-קוו הזה הוא לא חוק, הוא מעולם לא הוצבע בשום מקום, והוא משתנה תדיר, כל הזמן. הוא השתנה כאשר הופעלו בתי-הקולנוע בשבת,

הוא השתנה כשהטלוויזיה התחילה לשדר בשבת, והוא משתנה בימים אלה, לפי התשובה של השר, חברת הכנסת תמר זנדברג, נא לסיים.

הוא משתנה בימים אלה, לפי התשובה של השר אורי אריאל, רק לכיוון אחד: הוא משתנה לכיוון הדתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה נורא פשוטה: האם אותה ועדה ממשלתית שהוקמה בהמשך לחוק של מיקי זוהר, נא לסיים, גברתי. חברים, האם אותה ועדה ממשלתית תשקול להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?

האם זה על סדר-יומה?

זמנך תם.

אתה יכול לנופף בידיים שלך עד מחר. אני שואלת, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. האם אותה ועדה ממשלתית תשקול הפעלת תחבורה בשבת? אני מבקשת לסיים.

רק משפט אחרון. רגע, שנייה.

את לא יכולה לעשות את זה.

שר התחבורה ביקש ממני בקשה. אני נענית לבקשה שלך. אני מוכנה שהחוק הזה יחול על כל רכב ציבורי, על כל הרכבים של חברי הכנסת. בואו עכשיו נצביע בעד הצעת החוק, ועד הקריאה הראשונה נתקן את החוק. תצביעו בעד, בבקשה.

רבותי, הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג,

מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר

הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, התשע"ה 2015, נתקבלה. 40 בעד, 46 נגד. הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, התשע"ה 2015, לא אושרה. הודעה אישית לשר התחבורה חבר הכנסת ישראל כץ. אדוני, יש לך חמש דקות. בבקשה לעמוד בזמנים. כשאמרתי "מאכעריות" פוליטית המעטתי בחומרת מעשיה של חברת הכנסת זנדברג שעומדת כאן על הדוכן. אני אומר שהוריתי לבדוק את מה ששודר, אבל מה ששודר אומר שיש מאכער שמבקש,

כספים מאנשים כדי לסדר להם פגישות. לא נאמר שם שמנכ"ל משרד התחבורה קיבל כסף ממישהו.

ועומדת כאן חברת הכנסת זנדברג, ותוך כדי שקרים בוטים אומרת: תפטר אותו, תזרוק אותו, ואני אומר שהוריתי לבדוק. פניתי ליועצת המשפטית לבדוק בדיוק את ההתנהלות,

כדי לוודא שלא תוכלנה להיות תופעות של קיצור תורים או קביעת פגישות לאנשים שלא על-פי אמות מידה, וזה נותן פתח ל"מאכעריות" ולקביעת תורים כך שזה שקובע כביכול מקבל תשלומים. לכן, חברת הכנסת זנדברג, צריך להיות יושר אישי. יושר אישי לא קשור לאידיאולוגיה.

את יכולה לרצות לחלק את ירושלים ואני לא, אבל את לא יכולה לעמוד ולשקר ולהטיח ולשפוך דמים. לא נאמר על מנכ"ל משרד התחבורה,

ואני שוב חוזר ואומר: אני מכיר הרבה אנשים ישרים. אני לא מכיר מישהו ישר ממני בהתנהלות המשרדית ובכך שאני נותן שירות לכל אחד. תשאלי את חברי הכנסת הערבים שנמצאים כאן,

ואני רחוק מהם כמזרח ממערב.

האם אני מפלה יישובים ערביים בטיפול האזרחי בבעיות שלהם? האם אנחנו מכניסים תחבורה ציבורית, שאתם, המפא"יניקים לדורותיכם, לא נתתם להם? היא לא מפא"יניקית. והפליתם אותם וקיפחתם אותם. אתם כבר 40 שנה בשלטון.

ולכן צריך להפריד. והערה אחרונה לגבי הצעת החוק: לרצות תחבורה ציבורית בשבת זה דבר לגיטימי, לבוא ולהיאבק על זה זה דבר לגיטימי, אבל להגיש הצעת חוק מתחכמת, בלתי ישרה, אמרת שתתמוך בזה. ללא דוגמה אישית, זה דבר זול. להגיד: שרים וסגני שרים לא ייסעו בשבת ברכב השרד, אני מוכן.

אני מוכן ואני ארוויח הרבה כסף.

ברכב שהכנסת נותנת לך, תמשיכי לנסוע, כי השמעת דעה אחרת. אנחנו מסכימים. עוד פעם אני אומר לך: אם את רוצה, בואי שנינו נלך, בבקשה. ונעשה הסדר ברור, ששנינו לא נוסעים ברכב השרד בשבתות וחגים. ואחרי שתעשי את זה, תוכלי לבוא ולהגיש הצעת חוק מהסוג הזה.

תפסיקו להאשים את מפא"י, ולגבי התנהלות, עוד פעם אני אומר ומסכם: "מאכעריות" פוליטית שמבוססת על שקרים היא חמורה לא פחות מ"מאכעריות" עסקית.

תודה רבה לשר התחבורה חבר הכנסת ישראל כץ. רבותי, אנחנו עוברים להצעת חוק הבאה: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, סמכות בענייני גיור), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת.

בבקשה, עשר דקות להציג לנו את הצעת החוק שלך. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, החוק הזה למעשה מתפצל בשני מישורים:

המישור ההלכתי, והמישור השני הוא מוסרי-אמוציונלי. אני רוצה להתחיל דווקא מההיבט ההלכתי, לגבי סמכות הגיור במדינת ישראל. ואני מדגיש: הצעת החוק שלנו היא הצעת חוק שלא נוגדת את ההלכה. בהחלט, כישראל ביתנו, אנחנו בעד מדינה יהודית, אני אומר: אנחנו כישראל ביתנו נגד מדינה חרדית. ואני חושב שההפרדה הזאת היא חשובה מאוד. הרי מה שקרה במדינת ישראל, דווקא מוסד ממלכתי הנקרא הרבנות הראשית, מי שהשתלט עליו אלה גורמים שלא מכירים בסמכותו ההלכתית. הרי כשאנחנו מדברים על העדה החרדית, הם לא מכירים בכשרות של הרבנות הראשית, הם לא מכירים בסמכות של הרבנות הראשית, יש להם רשימות יוחסין משלהם, יש להם אזורי מגורים משלהם, יש להם מערכת חינוך משלהם, והם מכתיבים לכל שאר מדינת ישראל איך אנחנו נחיה.

איך אנחנו נחיה.

ואמרתי, אה, הנה. אפילו יאיר לפיד לא דיבר כמוך. בושה. מה שאני יכול להגיד, בושה.

מה שטוב אצל הרב גפני, שהוא, בושה.

הרב גפני, אני שמח שאתה מרוויח על חשבוני כמה נקודות. אני יכול להגיד לך רק, אתה יודע כמה החרדים כיבדו אותך. אני מבקש שהזמן הזה, תקזזו לי.

שבטוח שאם רות המואבייה הייתה צריכה לעבור גיור אצל הרב גפני, בושה. חבר הכנסת גפני, היא בחיים לא הייתה עוברת. חבר הכנסת גפני,

אתה יודע כמה החרדים כיבדו אותך.

לכל ליצן מותר לעשות פה הצגה. תני לליצן לעשות פה הצגה, שיקבל כמה כותרות שם, אני צריך את הכותרות? אתה צריך את הכותרות. תקשיב, אתה חושב שתתמודד עם זה בבחירות? אני בעד לתת לכל ליצן פה במה, זה מאוד מתאים. הנה, הליצן על הדוכן. אני אומר: אם הרב גפני היה צריך להעביר את רות המואבייה גיור, בטוח הוא היה אומר לה: לכי חפשי את החברים שלך אי-שם בהרי מואב או בסיביר. אחת, שתיים, שלוש, כוכבית גיור, זהו, לכי מכאן. אז אני אומר, גם בהחלט על המסורת היהודית, הרי מה קרה אחרי גלות בבל? באו לפה ערב-רב, אבל אז היו מנהיגים, לא היה הרב גפני, היו עזרא ונחמיה, עשו גיור המוני, לא קרה שום דבר. הרי אין דבר יותר פשוט ממנו. אני מדבר גם על המסורת היהודית, יש שם בית שמאי ובית הלל. מה הבעיה? הרי מה שאנחנו מציעים היה תקף עד שנת 1994. עד שנת 1994 כל רב עיר היה יכול לגייר, היה רשאי להקים בית-דין ולגייר. מ-1994, בלחץ החרדים, הדבר הזה בוטל. הרי אין פה שום דבר שסותר את ההלכה. אני יכול להגיד יותר מזה: הצעת החוק שלנו מתואמת עם רבני "צהר". הרי יש פה מפלגה שכביכול מייצגת את אותו זרם ביהדות, רבני "צהר" מאוד מזוהים עם הבית היהודי. לא במקרה אף נציג של הבית היהודי לא נמצא פה, הרי הם מתביישים להסתכל בעיני הרבנים שלהם. אני כבר לא מדבר שהם מתביישים להסתכל בעיני הציבור הרחב שתמך בהם. הרי אין דבר יותר הגיוני מזה. הרי איך זה יכול להיות שרב העיר רשאי לתת כשרות, הוא רשאי לחתן, הוא רשאי לקבור, ורק נושא אחד, סמכות אחת נלקחה ממנו, רק סמכות הגיור. את כל שאר הסמכויות השאירו בידיו. הרי ברור שזה בא בלחץ של החרדים לפגוע בציבור מסוים. לא היה פה שום מניע אחר. ואנחנו בכוונה לא נתנו פה בהצעת החוק, לא הגשנו הצעת חוק מרחיקה לכת. הגשנו הצעת חוק שמתואמת עם הרבנות הראשית על כל דורותיה. זה שהקואליציה הזאת נכנעת באופן בזוי ללחץ של גורמים חיצוניים, אני בטוח שכל אותם האבות המייסדים של התנועה הרוויזיוניסטית מתהפכים בקבר. דיברתי על זה לא פעם מעל דוכן הכנסת: הציונות הוקמה על-ידי מנהיגים שכולם היו חילונים, מהרצל עד ז'בוטינסקי ופינסקר ומקס נורדאו, כולם היו אנשים חילונים. אני רוצה גם להזכיר שהתנועה הציונית קמה כמחאה כנגד הממסד הדתי, אשר הציע לחכות עד שיבוא המשיח ויאסוף את כל היהודים לכאן. התנועה הציונית אמרה, ראשי התנועה הציונית: אין לנו זמן לחכות, יש משפט דרייפוס,

בוא ניקח את האחריות בידינו, בוא נביא את עמנו לארץ-ישראל בלי לחכות למשיח. אני חושב שהפן הנוסף, שהוא קריטי להבנת הנקרא, זה ההיבט המוסרי, ההיבט האמוציונלי. אנחנו מדברים על אנשים שכולם חלק אינטגרלי של החברה הישראלית, כולם משרתים בצבא, וכולם עובדים ומשלמים מסים. אספר לכם לפחות חוויה אישית שלי, שנדהמתי, עד היום לא שכחתי ולא אשכח. לפני עשר שנים הבן שלי עבר טירונות ונשבע ליד הכותל המערבי, היה טקס השבעה ליד הכותל המערבי. יחידה קטנה מאוד, 30 איש. ארבעה חבר'ה נשבעו על הברית החדשה. ואני שואל את עצמי: למה? הרי הם הגיעו לפה בגיל שנתיים, שלוש, ארבע. איך זה יכול לקרות, שאנשים צעירים שמוכנים להילחם ולמות למען מדינת ישראל נשבעים ליד הכותל המערבי על הברית החדשה? זה חלק מאותה דרך ייסורים והשפלה שעברו ההורים שלהם, שמנסים בכוח לדחוק אותם החוצה, לעשות הכול על מנת שירגישו פה זרים. הרי לא יכול להיות שכל שנה מתגייסים 5,000 חיילים שמוכנים להילחם ולמות למען מדינת ישראל, והמדינה שולחת אותם קדימה, רובם משרתים ביחידות קרביות. רק מתי מתחילה הבעיה? אם הם חס וחלילה נהרגים וצריך לקבור אותם, אז אנחנו נתקלים בבעיה, או שהם מסיימים צבא, מחליטים להתחתן, ואז הם מבינים שלהתחתן במדינת ישראל הם לא רשאים, והם צריכים לנסוע לפראג או לסופיה או לקפריסין על מנת להתחתן. הדבר הזה הוא בלתי נסבל. ואני רוצה להגיד שאותם אנשים, שהגיעו לכאן מתוך אמונה, שהגיעו לכאן מתוך הזדהות עם הרעיון הציוני, משרתים בצבא, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מסים, הם אזרחי ישראל והם יהודים לא פחות טובים, לא מגפני ולא מאחרים. הרי הדבר הזה, שאנחנו יוצרים פה בתוך מדינה אחת כמה חברות במקביל, הפסקנו להיות חברה אחידה, אין כור היתוך. תסתכלו, כל אחד מקים לעצמו שטעטל משלו, כל אחד, שטיבלך משלו,

יש מערכת חינוך נפרדת, יש אזורי מגורים נפרדים, יש הכשר שונה לגמרי, כשרות של הרבנות הראשית בכלל לא מקובלת היום על רוב החרדים ועל חלק גדול מהאנשים הדתיים. יש בד"ץ ויש "בית יוסף", יש כזה ויש אחר, ויש רשימות מיוחסים. אנחנו פה יוצרים במו-ידינו חברה, במקום שתהיה חברה הומוגנית, במקום לדבר על כור היתוך, יוצרים כמה חברות במקביל, ואנחנו עושים דבר נוראי ביותר, מגבירים מחלוקת בתוך עם ישראל. מי שאחראית לזה זאת הממשלה הזאת שנותנת יד לזה, שפועלת בניגוד לכל ההבטחות לבוחר, שפועלת בניגוד לכל אותה תפיסת עולם, תפיסה רוויזיוניסטית, כפי שניסח אותה זאב ז'בוטינסקי. ולכן אני אומר, אין לי פה אשליות. אני מבין שלקואליציה הכיסאות הרבה יותר חשובים מעקרונות, הרבה יותר חשובים מההבטחות לבוחר, ולמען כיסאות אפשר לדרוך על אנשים, אפשר לדרוס אוכלוסייה שלמה במדינת ישראל, ועושים את זה, באמת, הייתי אפילו אומר, בלב שלם ובנפש חפצה. אני רק מקווה שאותם בוחרים שרימיתם אותם, שיקרתם להם ודרכתם עליהם, שהם, ביום פקודה, יזכרו לכם את זה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. ישיב השר לשירותי דת חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, עמיתי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת ליברמן וחברי סיעתו המונחת כיום לפנינו בעצם אומרת שכל אדם יוכל לבחור על-פי ראות עיניו את ההרכב המסוים שיגייר אותו בכל עיר ובכל זמן. לשם הליך הגיור, על-פי הצעתו של חבר הכנסת ליברמן, תינטל הסמכות מהרבנים שהתמחו והם בעלי הניסיון והידע בכל מה שקשור להליך הגיור, ובעצם תועבר בין רבנים שלא תמיד מכירים ויודעים, ואין להם הסמכות וההכשרה ההלכתית המתאימה לגייר. ברצוני לציין, יש לי הערכה רבה לרבני ערים, אבל צריך להדגיש: רבני ערים לא נבחנים ולא מוסמכים

ומה שהם עוברים, כל ההלכות, אינן כוללות את הליכי הגיור. מה השתנה מ-1994? אז תמתין ואני אענה לך, חבר הכנסת חסון. ההסמכה לגיורים דורשת התמחות, כפי שאמרתי, התמחות מיוחדת, ולכן אי-אפשר, אני אענה לך, חבר הכנסת ליברמן. אם תמתין בסבלנות, תקבל תשובה גם על זה. אני מכיר את מה שנאמר בוועדת נאמן, שבה באמת נתנו את זה לרבני ערים, ואותם רבני ערים, בבדיקה שנעשתה אחר כך, התברר שלא הכירו את המלאכה כפי שצריך, ולצערי הרב לא עשו את מלאכתם, מה שהם היו צריכים לעשות. ביזור הסמכויות בתחום שהנו ציפור נפשה של כנסת ישראל במשמעותו ההיסטורי והעברתו מהגוף הרבני הרשמי של מדינת ישראל, הרבנות הראשית לישראל, אל מקבץ של התארגנויות, זה מערער את החוסן של מדינת ישראל ומחזיר אותנו לגלות. אני בטוח שגם חבר הכנסת ליברמן לא היה רוצה את המהלך הזה. ממשלות ישראל לדורותיהן וכל חבריהן שניחנו במעט מודעות יהודית והיסטורית עשו יד אחת כדי לשמר את מערכת הגיור שתהיה אחראית, שאך ורק היא תטפל ותדון ותפקח על נושא הגיור. וכאן אני עונה על השאלה שלך. ביולי 1997 הוקמה על-ידי ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ועדה לבחינת סוגיית הגיור בישראל, הידועה בשם ועדת נאמן. המלצותיה התקבלו בהצעת החוק שנתקבלה בכנסת ביום 22 בפברואר 1998 על-ידי 80 חברי הכנסת מכל קצוות הכנסת הפוליטית, כולל ישראל בעלייה דאז, וקראו לקיים הליך גיור ממלכתי אחיד על-פי דין תורה, ושהרבנים הראשיים לישראל הם שיפקחו ויקימו את בתי-הדין המיוחדים לגיור, ימנו את חברי בתי-הדין ויפקחו עליהם. חברי הכנסת, 80 חברי כנסת זה מספר לא מבוטל שתמך באותה הצעת חוק. אני מקריא לכם מתוך המבוא לדוח ועדת נאמן: לציין, הרבנים הראשיים בישראל, בהיותם ראשי העדה הדתית היהודית, לעניין פקודת העדה הדתית (המרה), הם שיקימו את בתי-הדין המיוחדים לגיור וימנו את חברי בתי-הדין לגיור. הוקם כיום מערך גיור,

יש מערך גיור שהיום הועבר למשרד ראש הממשלה על סמך אותה החלטה שהתקבלה באופן מסודר, תוך בחינת מכלול שיקולים חשובים ואחריות הנושא וההצעה, ולכן ההצעה שלפנינו המציעה מתווה שלגביו יש ניסיון שלילי מוכח, למי ששאל, לצערי הרב, הניסיון הראה שהאנשים האלה, שאז נתבקשו לטפל בנושא הגיור, לא תמיד ידעו לעשות את מלאכתם. בתגובה על הדברים האלה אני אומר לך, חבר הכנסת ליברמן, שמערך הגיור שקיים היום נותן מענה נאות לכל אלה שבאמת באים ורוצים להיכנס תחת חסותה של היהדות, והם עושים הכול על מנת להקל עליהם את מהלך הגיור. בכל הכבוד להצעה המונחת לפנינו, אני מבקש מחברי חברי הכנסת לדחות אותה ולהמשיך לחזק את מערך הגיור, שזהו תפקידו, לתת את התשובה ההולמת לכל אותם יהודים הבאים ורוצים להתגייר על-פי ההלכה, ולחזק את היהדות במדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש מחברי חברי הכנסת לדחות את הצעת החוק הזו.

תודה לשר לשירותי דת, השר דוד אזולאי. אם כן, אני מבין שאין לנו בקשה להצבעה שמית. הצבעה רגילה או הצבעה שמית? שמית. מי מדבר מטעם הקואליציה, רבותי?

לא אמתין פה. שמית? נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. רבותי, תחליטו. אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, סמכות בענייני גיור), התשע"ה 2015, נתקבלה. 41 מתנגדים, 24 בעד. אני מוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אם כן, רבותי, הצעת החוק לא נתקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת חיים ילין. להצעה זו מוצמדת הצעת חוק של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. אדוני חבר הכנסת חיים ילין, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ושוב, רבותי, אנחנו חוזרים על בקשתנו לשקט באולם.

אין צורך ברישיון, אין צורך בהשכלה, אין צורך בתעודות יושר, כמעט כל אחד יכול לפתוח פעוטון או מעון-יום במדינת ישראל. אבל המגוחך ביותר, אותם גורמים לוקחים אחריות לדבר שהוא הכי יקר

מדובר במחדל שכולם מבטיחים לטפל בו. אני שומע את זה, לפחות בכנסת, כבר עשור, אבל אף אחד לא מקדם אותו ולא עושה כלום, רק ססמאות. הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום שאני מביא היום באה במטרה להעביר את האחריות למעונות-היום ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד החינוך ולקבוע הסדר כולל לעניין רישוי ופיקוח. כולם בוחנים, כולם בודקים, אף אחד לא מבצע. ראש הממשלה נתניהו הקים את ועדת טרכטנברג, שתמכה בהעברה. בכנסת האחרונה, שר הכלכלה היוצא נפתלי בנט התחייב לפעול בנושא. בנט התחייב, הוא לא נמצא פה וחבל, שבתוך 45 יום מהקמת הוועדה הוא יביא את המסקנות. עוד מעט מעל חודשיים, כפי שידוע לי זה 60 יום, לא 45 יום, וגם אם סופרים ימי עבודה, עד היום לא הגיעה שום מסקנה של הוועדה לגבי העברת האחריות למשרד החינוך. מפלגת כולנו, שחתומה גם היא על הצעת החוק, יפעת ומירב, מפלגת כולנו, שימו לב, במצע הפוליטי שלכם כתוב: העברת מעונות-היום למשרד החינוך. כתוב. אין פה מפלגה שלא כתוב, אין פה מפלגה שלא הבטיחה. וזה יקרה. אבל אתם יודעים, הבדיחה שסופרה על לוי אשכול: הוא הבטיח, אבל מי אמר שהבטיח לקיים. אז הבטחתם, מי הבטיח שאתם תקיימו? זה בדיוק הסיפור. זה יקרה.

זה בדיוק הסיפור, תכף תשמעי את סגן שר החינוך,

והמגוחך עוד יותר, במצע הבחירות לכנסת העשרים של הבית היהודי, יש פה אנשים מהבית היהודי? איפה המפלגה הזאת?

יופי. במצע שלך, אני מקריא לך: התחייבות לפעול להעברת הסמכויות ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. יש עוד דברים שאני מסכים אתך.

אני מסביר לך, זה מה שאתם חתומים עליו והבטחתם לציבור הבוחרים שלכם. בעזרת השם. גם אני אומר עכשיו בעזרת השם. ומה זה אומר, שאם אתה תצביע נגד החוק שאני עכשיו מנסה להעביר אז זה נגד השם? לא, זה אומר, תהיה התערבות אלוהית.

אז אנחנו מאוד מקווים שאלוהים לא אמר לך עכשיו להגיד לא. אני מאוד מקווה, אני מאמין בו.

היית צריך לעשות תיקון אחד ולהגיד: מעבר לקו הירוק,

דרך אגב, החוק חל גם מעבר לקו הירוק. גם? גם. גם? גם. בנט, אני עכשיו אומר, הוא לא נמצא פה, שר החינוך. ביום ראשון הולך להיות סבב של כיסאות מוזיקליים,

בממשלת ישראל. עכשיו, ברגע זה אין שר כלכלה. יבוא שר כלכלה ויגיד: חברים, אופס, תעצרו את הכול, לא למדתי את הנושא, אל תיקחו לי את התקנים, אל תיקחו לי את הכסף, תנו לי ללמוד את הנושא.

לא צריך להיות גאון בכנסת בשביל להבין שזה מה שהולך להיות. לא צריך להיות 20 שנה חבר כנסת בשביל להבין שזאת השיטה. איך עכשיו עוצרים חקיקה מאוזנת, נכונה, שכולכם הבטחתם לבוחרים שלכם שהיא חיונית והיא הכרחית? ותוקם עוד ועדה על-ידי משרד הכלכלה, כי זה בדרך כלל מה שעושים, והכול ייתקע. ואז פתאום ראש הממשלה יקום יום אחד בבוקר ויגיד: אופס, הממשלה הזאת לא מתאימה, ונלך לבחירות.

עוד הפעם נחזור כולנו לאותו מעגל בלתי אפשרי של דברים טובים שאנחנו רוצים לעשות אבל הפוליטיקה תוקעת אותם. חוק מעונות-היום נוסד ב-1965, שימו לב, לא מתוך תפיסה חינוכית, מתוך תפיסה שאומרת: אנחנו רוצים לתת לאימהות לצאת לעבודה. הם לא אמרו: אנחנו רוצים עכשיו לחנך גם את הילדים. הם אמרו: אנחנו רוצים לתת אפשרות לאימהות לצאת ולכן אנחנו צריכים שמרטפייה. ככה זה היה, ככה זה נולד. אני שואל אתכן, יפעת ומירב, מירב, תקשיבי, אני באמת שואל אתכן, אבל אני אמרתי לך, זה יקרה.

הרי החוק חוקק כשהשוויון המגדרי, שאתן נלחמתן עליו, ואני תומך בו בכל כוחי, לא היה קיים בכלל. היום אנחנו לא יכולים לדבר במושגים האלה. היום אנחנו מדברים על חופשות לידה גם לגברים וגם לנשים, אנחנו היום אומרים שגם נשים יכולות לפרנס ואבות יכולים גם להישאר בבית. אנחנו היום מדברים במושגים שלפיהם החוק הקיים היום מנצל נשים.

כי נשים לא יוצאות לעבודה, רק בבית.

הן לא יכולות לצאת,

הן ישימו, אנחנו יודעים בדיוק מה אישה מרוויחה, יותר טוב להישאר בבית מאשר לצאת לעבודה וגם להשאיר את הילדים במקום שאין עליו פיקוח. אין עליו פיקוח. ואנחנו לא מדברים עכשיו על הבינוי. לבנות גן-ילדים דרך משרד החינוך לוקח שנתיים, לבנות מעון-יום דרך משרד הכלכלה, חמש שנים. חברים יקרים, משרד הכלכלה לא בנוי, הוא מטפל גם בתעשייה, גם בפרנסה, גם בקרנות שצריכות לעודד התפתחות תעשייתית, משרד הכלכלה לא יכול לטפל בילדים שלנו. לא יעזור כלום, כולם מבינים את זה. לכן אני מביא את ההצעה שמסדירה את אחריות המדינה, את הרישיונות, את בעלי התפקידים, את התנאים לפעילות,

בינוי וענישה. כל ילד במדינת ישראל זכאי לקבל חינוך ואת החינוך הכי טוב שאנחנו יכולים לתת. כל ילד במדינת ישראל זכאי שההורים שלו יצאו לעבודה, גם אימהות, גם אבות, כאשר הם יודעים שהילדים שלהם נמצאים במקום הנכון ביותר.

יש ניהול, מבחינה ניהולית, החקיקה הזאת היא הדבר הכי נכון שיש לעשות במדינת ישראל. אבל הפוליטיקה, כל הקואליציה תצביע נגד. למה תצביע נגד? כי ככה כתוב להם. כתוב להם שם בפתק שהם צריכים להצביע נגד, גם אם יש פה המון המון דברים חכמים. סגן השר פרוש, הרי שאלתי אותך. אם אתם הולכים על חקיקה, אז אני מוכן להצמיד את החוק שלי אליכם ושלום ולהתראות, לפחות הרווחנו משהו, גם אם זה יהיה עוד שלושה חודשים. אבל אם אתם הולכים על תקנה, לא יהיה דבר כזה. אני אומר לך את זה עכשיו, למה? יפעת כן, כן. אומרים לך את זה. אומרים לך שתהיה, יפעת, יש החלטה של השר, יקראו לו "חוק חיים" מוטי יוגב, חבר הכנסת מוטי יוגב, אני מוכן לזוז ושהחוק יהיה על שמך. אני פה לא בשביל שחקיקה שלי תעבור, אני פה בשביל לשרת את העם ואת הילדים, ואתה יודע שזה מה שנכון. תודה. רגע, אני עכשיו מקשיב. הוא אפילו נחקק ברמת השר הממונה, ולא שר ספציפי, כדי שכאשר זה יעבור, יפעת, אמרתי לסגן השר, שעד עכשיו לא קיבל תשובה, שאם תהיה חקיקה ממשלתית אני מצטרף אליה. אבל הוא לא מדבר על חקיקה, הוא מדבר על דברים אחרים. ולכן, מאלצים אותי להעביר את החוק. הוא מדבר על החלטת ממשלה. לא, לא. אנחנו נשמע את תשובתו של סגן השר. אני מבקשת לסיים.

אני חוזר ואומר, כי הייתה לי שיחה עם סגן השר. אם יש חקיקה, אני מסיר, מסיר, אני אומר, ומצמיד. אם אין חקיקה, שימו לב, אני מבקש שתהיה הצבעה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות המוצמדת, יציג אותה חבר הכנסת דב חנין, ולאחר מכן אנחנו נשמע את תגובתו של סגן השר,

ונדע מה עמדתם של נציגי משרד החינוך. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה לך, אני רוצה לנמק את הצעת החוק שאני מביא, הצעת חוק שהיוזם הראשון שלה הוא ידידי חבר הכנסת איימן עודה, והצטרפו אליו שורה ארוכה של חברי כנסת שיש לי הכבוד להימנות אתם. עמיתי חברי הכנסת, הגיע הזמן לחקיקה שתיתן מענה כולל לצורך בפיקוח על מעונות-יום לפעוטות. אנחנו לא יכולים להישאר במצב מעורפל, לא ברור, שבו הבטיחות של הילדים הקטנים ביותר נמצאת בסימן שאלה, מעוררת חששות אצל הורים, ולעתים אפילו מהווה חומר לתחקירים ביקורתיים ומדאיגים. החוק שאנחנו מציעים, שמוצמד להצעת החוק של חבר הכנסת ילין, מציע הסדר כולל לעניין רישוי של מעונות שבהם שוהים שהות יומית פעוטות שטרם מלאו להם שלוש שנים.

עמיתי חברי הכנסת, מציעים מהלך מהפכני וחיוני: להעביר את התחום הזה למשרד החינוך. מעונות-יום לא יכולים להיות מטופלים במשרד הכלכלה, לא רק בגלל העומס שישנו במשרד הכלכלה אלא מכיוון שזה לא נכון. מעונות-יום הם חלק ממערכת החינוך, מעונות-יום הם חלק ממה שאנחנו נותנים לילדים כדי שהם יוכלו להתפתח, לצמוח, לגדול, לקבל את מה שצריך בגיל הצעיר ולהתפתח להיות בני-אדם ואזרחים מועילים בחברה. מסגרות הטיפול והחינוך לגיל הרך הן ללא ספק מוקד לקידום מטרות חברתיות חשובות ביותר: תמיכה בהתפתחות הילדים, טיפוח היכולות האנושיות שלהם. יש פה ממד מרכזי של חתירה לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים, וכמובן, בצד הדברים האלה, יש המהלך החשוב והחיוני של התמיכה בהשתלבות ההורים במעגל העבודה לטובת עצמאות כלכלית, וגם הפחתת יוקר המחיה להורים עובדים. המצב הקיים בכל הקשור בפיקוח על מסגרות חינוכיות לתינוקות הוא פשוט אבסורדי, לא רק לוקה בחסר אלא פשוט אבסורדי. בעוד אדם שרוצה לפתוח קיוסק או דוכן מכירות זקוק לרישיון מהרשות המקומית, הרי שבפועל, מי שמפעיל "עסק" לטיפול בתינוקות, שהם ילדים בגיל הפגיע והרגיש ביותר, איננו זקוק לרישיון כזה ואין עליו בפועל פיקוח מכל סוג שהוא. הצעת החוק משקפת את הגישה המקצועית המקובלת היום על אנשי המקצוע העוסקים בגיל הרך, שלפיה תינוקות ופעוטות זקוקים לא רק לטיפול ומילוי הצרכים הפיזיים שלהם, אלא גם לטיפוח וחינוך רגשי, החיוניים להתפתחותם הרגשית והשכלית ולפיתוח אישיותם. מייד יעלה כאן, אדוני היושב-ראש, להשיב לי סגן שר החינוך. ואני חושב שבעצם העובדה הזאת אנחנו רואים כמה הצעת החוק הזאת נכונה בדרישה שלה להעביר את הנושא הזה למשרד החינוך, זה מקומו הטבעי, זו כתובתו, זה המקום הנכון. אני רוצה להתייחס להערת הביניים של חברתי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אם שמעתי אותה נכון.

גברתי, מברך על כל התקדמות שתהיה בנושא הזה,

ואין פה שום בעיה של קרדיט, גם אנחנו מוותרים על הקרדיט. ואם כבר מדברים על קרדיט, אני רוצה לציין את הצעת החוק שאת קידמת בנושא הזה, שהיא מקבילה להצעת החוק הזאת. אני רק רוצה להגיד לגופו של עניין, מתוך הכרת המאטריה הזאת, שזו דוגמה קלאסית של נושא שצריך פתרון בחקיקה ראשית. תקנות והסדרים ונוהל של מנכ"ל לא יכולים לתת מענה למגוון המאוד-רחב של המורכבויות והבעיות. תודה רבה, אדוני. ולכן, אדוני, ובזה אני רוצה לסיים, אני הייתי מציע לממשלה להסכים להעביר את הצעות החוק שלנו בקריאה הטרומית, וגם כמובן את הצעת החוק של חברת הכנסת שאשא ביטון. אין לנו שום מטרה לעשות מחטפים פה, חבר הכנסת ילין, אני חושב שאני מבטא גם את עמדתך,

ואנחנו נשמח אם הממשלה תביא מצדה הצעת חוק ממשלתית. נשמח להתחבר אליה ולעשות את הדברים ביחד. חייבים להביא סוף-סוף פתרון לנושא הזה. תודה לך. תודה רבה, אדוני. ישיב סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. חבר הכנסת ילין, תקשיב לתשובת

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת חיים ילין וקבוצה נכבדה של חברי כנסת, כמו גם חבר הכנסת דב חנין וקבוצה נכבדה של חברי כנסת, הצעת החוק שבנדון נדונה כבר בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 13 בדצמבר 2015. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים, וזאת בשל עבודה ממשלתית הנעשית כיום לבחינת הנושא.

לכל המדברים בטלפונים, אנא מכם, תיגשו הצדה. חברי הכנסת, סליחה,

מי שמשוחח בטלפון,

מדובר בהצעת חוק, אדוני היושב-ראש, שמבקשת לקבוע כי האחריות והסמכות בתחום מעונות-היום מגיל לידה עד גיל שלוש יהיו בידי משרד החינוך ושר החינוך, ולא באחריות משרד הכלכלה כפי שהיה עד כה. בנוסף, מבקשת הצעת החוק לקבוע לראשונה בחקיקה הסדר כולל לעניין רישוי של מעונות-יום שבהם שוהים שהות יומית פעוטות שטרם מלאו להם שלוש שנים, ובלבד שהם אינם אחד מאלה: מעון המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לפעוטות בסיכון או לפעוטות עם מוגבלות בלבד, מעון המופעל במוסד רפואי ומשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לפעוטות המאושפזים באותו מוסד רפואי לתקופה ממושכת, או מעון המופעל במקום המשמש דרך קבע מקום מגוריהם של כל הפעוטות השוהים בו בקיצור, הם מעונות-יום. כמו כן כולל ההסדר המוצע הוראות לעניין הפיקוח על פעילותם של מעונות-יום ואכיפת הוראותיו.

אני מבקש לציין כי העברת הסמכויות היא נושא מורכב וסבוך. הנושא דורש בדיקה והיערכות רבה במשרד החינוך. ככל שיוחלט על העברת סמכויות, ראוי גם כי היא תיעשה במסגרת הצעת חוק ממשלתית, לאחר שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים בחנו את הנושא לעומק, ולא במסגרת הצעת חוק פרטית.

יצוין כי העברת הסמכויות, אני אומר שוב: העברת הסמכויות היא נושא,

מורכב וסבוך, הדורש בדיקה והיערכות רבה במשרד החינוך. ככל שיוחלט על העברת הסמכויות, ראוי כי היא תיעשה במסגרת הצעת חוק ממשלתית, לאחר שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים בחנו את הנושא לעומק, ולא במסגרת הצעת חוק פרטית. עוד יצוין כי הבחינה הממשלתית בדבר היתכנות העברת הסמכויות והאחריות למעונות-היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך כבר החלה. בעקבות דרישת השר, שר החינוך נפתלי בנט, הממשלה אישרה ביום 1 בנובמבר 2015 את הקמתה של ועדה לבחינת העברת הסמכויות על מעונות-היום מגיל לידה ועד לגיל שלוש ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. בראש הוועדה עומד מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, והיא צפויה להציג את מסקנותיה בעת הקרובה. יודגש גם כי היסטורית, עוד מימי ראשית המדינה, הסמכויות לגבי הגיל הרך הן בידי שר הכלכלה, או בימים ההם התמ"ת, דבר שלדעת מומחים בחינוך הוא דבר שגוי, שכן משרד החינוך הוא המשרד המקצועי האמון על חינוך הילדים בישראל. יתרה מכך, מחקרים בתחום החינוך מוכיחים כי לחינוך בגיל הרך השפעה רבה על התפתחותו של הילד בהווה ועל הישגיו הלימודיים בעתיד, ולכן חשוב שמעונות-היום יטופלו פדגוגית ומקצועית על-ידי צוותי החינוך המומחים לכך. בהתאם לתפיסה זו, נעשית עבודת צוות מעמיקה ובמסגרתה נבחן הדבר. לכן, חברי חברי הכנסת, עד לסיום עבודת הצוות ועבודת ההיערכות הממשלתית, אני חושב שאין מקום לקדם הצעת חוק פרטית לעניין זה. ולאור האמור, אני מציע להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק הזו, וגם להצעת החוק של חבר הכנסת איימן עודה. ואני רוצה לומר, כמו ששמענו קודם בקריאות הביניים, שוחחתי עם חבר הכנסת ילין, אומנם שוחחתי גם עם חבר הכנסת איימן עודה, אבל יותר בהרחבה עם חבר הכנסת ילין, והוא לרגע אמר שאם תהיה התחייבות ממני שהממשלה, בעוד כמה חודשים, שלושה חודשים, תבוא עם העניין הזה במסגרת הצעת חוק, הוא מוכן לדחות, כאשר הוא ירצה להצטרף. ביררתי, ונתבקשתי לא להתחייב שאנחנו הולכים להצעת חוק, אף שהמגמה היא כמו שאמרתי, והכוונה בסוף היא להגיע להצעת חוק. אבל מאחר שהדבר הזה עדיין בבדיקה בוועדה הבין-משרדית, המשרד אינו רוצה לבוא ולהתחייב היום שזה יהיה דווקא במסגרת הצעת חוק.

אני מציע לחבר הכנסת ילין ולחבר הכנסת איימן עודה, או לחבר הכנסת דב חנין, שנמתין שלושה חודשים כמו שאמר, אני מבקש מכל חברי הכנסת. סגן שר השיכון, בבקשה. לא שומעים אותו,

אני מציע לחברי הכנסת המציעים שיקבלו את ההצעה כפי שהיא באה לידי ביטוי בדברי, וציטטתי, או הבאתי בשם ועדת השרים שהיא ביקשה להמתין שלושה חודשים, כאשר בתוך דברי אמרתי שגם המשרד חושב שראוי שזה ייעשה במסגרת הצעת חוק, אם כי אני לא מתחייב שכך זה יהיה.

אני חושב שלאופוזיציה לא כדאי להכניס את השאלה הזו כאשר יש סיכוי כלשהו שהממשלה מצטרפת לדבר הזה,

היא תבוא עם הצעת חוק לדבר הזה. אני לא חושב שלאופוזיציה כדאי לבחון את כוחה וליפול, חלילה, עם רוב של הקואליציה. מה גם שחשוב שנדבר. אם אני לא טועה, אני לא יודע אם מותר ליושב-ראש לענות לי במקרה הזה, כי הוא משמש כרגע בתפקיד ממלכתי ולא סיעתי, אבל אתה רק תהנהן בראש, אני יודע שחבר הכנסת ילין עמד על מספר 11 ברשימה שלכם,

הוא היה מספר 11. מי שגרם לו לעלות לעשירי היה חבר הכנסת פירון, שעזב את הרשימה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך: אתה מיש עתיד. שר החינוך במשמרת הקצרצרה הקודמת,

היה פירון מיש עתיד, למה פירון לא עשה את הדבר שאתה כל כך עומד עליו ומבקש היום,

היום להצביע עליו? למה הוא לא הסתדר אתו? מה אני רוצה לומר בזה? אתה היית בקואליציה. דברים שרואים משם לא רואים מפה, דברים שרואים מפה לא רואים משם.

גם כשאתה בא מהקבוצה שפירון היה בה, פירון כשר החינוך לא הצליח לקדם את זה.

השר בנט הביא כבר הצעת החלטה, וזה כבר נדון בוועדת שרים, תן את האמון. לכן, אני מציע לחברים להתנגד להצעת החוק הזו.

ואני מבקש להתנגד להצעת החוק הזו. ואני מוכן גם להסביר ולהרחיב. די, הבנו. תודה רבה, אדוני. אני עוד לא סיימתי. אה, אוקיי. אולי תסביר,

אני מסיים כשמרמזים שאפשר לסיים. לכן, אני רוצה לומר כך, אולי תסביר לנו איך הצבעת בעד חילול שבת?

אני רוצה להסביר לחבר הכנסת חסון שאני פניתי לפני שתי דקות ליושב-ראש, גם הוא מהאופוזיציה, אבל הוא ידע לומר: אני מהאופוזיציה ואני נזהר, עכשיו אני ממלכתי. ואני חושב שצריכים ללמוד מיושב-ראש כזה. אם הוא יושב-ראש ישיבה, גם אם הוא חבר באיזו סיעה אופוזיציונית, הוא מתנהג באופן ממלכתי. אני אומר לך את הדבר הזה. אתה צריך לדעת, חבר הכנסת חסון, שכשאתה משמש בתפקיד יושב-ראש אתה חייב להיות ממלכתי, אתה לא יכול לבטא דעות ורצונות אופוזיציוניים.

אני אומר כך, הצעת החוק הזו שהציע חבר הכנסת ילין משתרעת על קרוב ל-30 עמודים, ואני רוצה להתחיל לקרוא את הצעת החוק הזו. מסמנים לך שלא צריך. החברים אומרים שהם מבינים את החוק שלך, והם יודעים כבר מה להצביע, לכן אני מוכן לרדת.

תודה רבה, אדוני. המציעים רשאים להגיב, או מהמקום. חבר הכנסת ילין, בבקשה. כבוד סגן השר, אתה עוד תופתע. חבר הכנסת פרוש, סגן שר החינוך, אני אסביר לך למה השר פירון לא הצליח להעביר את זה: כי שר החינוך עכשיו, כשהוא היה שר הכלכלה, התנגד. מה לעשות. ואני אומנם לא פוליטיקאי גדול, אבל חיכיתי ששר הכלכלה יהפוך להיות שר החינוך בשביל שיד ימין ויד שמאל יהיו מחוברות לשכל ויעבירו את ההחלטה הזאת. זאת התשובה שיש לי לגבי מה שאמרת. ותתקן, אני הייתי ביש עתיד מספר 7, לא 11, אף ש-11 זה מספר נפלא.

לא, כי כשאתה בא ואתה אומר, תדייק באמת. כי יכול להיות שבתוך מה שאתה אומר,

מחילה. אני, אתה יודע, יש לי תכונה טובה. אני מתנצל עכשיו שטעיתי, אני יהודי טוב, ואני סולח לך, כבוד סגן השר. אני מוחל לך על הטעות. אבל אני לא, תשאל את שר החינוך אם מה שאני אומר עכשיו זה נכון או לא נכון. יותר מזה, השר דרעי, תשאל אותו. כשהוא נכנס לתפקיד שר הכלכלה, הדבר הראשון ששאלתי אותו, הדבר הראשון, אמרתי לו: בוקר טוב, מזל טוב, האם אתה מוכן להעביר את סמכויות מעונות-היום למשרד החינוך? הוא אמר לי: אני אבדוק, יש לזה שכל, אבל תן לי קודם כול ללמוד את הנושא. אבל עכשיו הוא גם לא שר הכלכלה. וכשיריב לוין אולי יהיה שר כלכלה הוא יגיד: אני רוצה ועדה. ככה מתנהלת הממשלה. אז מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? סגן השר, אתה מדבר על אופוזיציה, אני מדבר על ילדי מדינת ישראל, לא אופוזיציה ולא קואליציה, י-ל-דים. חינוך. על זה אני מדבר. ואתה מפצל עוד פעם: האופוזיציה, אני אומר לאופוזיציה.

כי כתוב בהלכה, אני אגיד לכם מה אתם צריכים לעשות. למה אתה בא מלמעלה? למה אתה לא חושב שאנשים לא דואגים למפלגות, ודואגים לילדים.

זה לא קיים, השיח הזה בכנסת? זה משהו שלא ניתן להבנה? אבל למרות מה שאמרתי, מכיוון שאני חושב שיש חשיבות, מכיוון שאני חושב שיפעת, חברת הכנסת יפעת, ומירב רוצות מאוד להצטרף גם לחקיקה ולהיות חלק, והן אף חתומות, ויש גם חקיקה ממשלתית, ואני מקווה, זה נכון, דב, מה שאני אומר? אנחנו דוחים את ההצבעה בשלושה חודשים, כמו שביקשת, כדי להצטרף בסופו של דבר לחקיקה שתעשה שכל, לא עם האופוזיציה, תוציא את זה מהראש, מהלקסיקון, אלא תעשה טוב עם כל ילדי מדינת ישראל.

האם אדוני אמר שמסכימים לדחות? אדוני, בבקשה. אני מאוד רוצה להיות נחמד כלפי חבר הכנסת המציע, אני רוצה רק לומר כך: אני ציטטתי מה שבמשרד מבקשים לומר, שהם חושבים שזה ראוי שבתוך שלושה חודשים זה יבוא לפה. אני לא רוצה שהסיכום עכשיו,

יהיה שלושה חודשים. ואם זה יהיה ארבעה חודשים? הוא צריך להסתפק. אני יכול לומר כך: תשובה והצבעה במועד אחר, ואמרתי שהמגמה היא שלושה חודשים. תשובה הייתה. תשובה הייתה, אדוני. בבקשה. תן לי להבין. אתה יודע, אני עכשיו עובד עם אלי על חוק הבנקאות. כשבצ'ק כתוב 90 יום, שלושה חודשים,

חבר הכנסת ילין,

יש זכות תגובה לדב חנין. חבר הכנסת דב חנין.

הצבעה עכשיו. חבר הכנסת חנין, האם רוצה? חבר הכנסת דב חנין. אם לא, אנחנו עוברים להצבעה שמית. אדוני היושב-ראש, אדוני שר החינוך, חיים,

אני רוצה לדבר לשר החינוך, אז אני לא, חבר הכנסת חיים ילין, רוצים לדבר לשר החינוך ולכולם. אני מבקש מכולם לשבת או ללכת הצדה. שר השיכון האלוף גלנט, בבקשה מכם. תודה רבה לך. אדוני שר החינוך, אני שמח שאתה אתנו, ואני רוצה לפנות אליך כיוון שהעמדה העניינית של משרד החינוך היא שהנושא מחייב הסדר, וכיוון שסגן שר החינוך הביא בפנינו עמדה שאומרת שלא חייבים להצביע כרגע, אלא יש אפשרות להמתין ולתת למשרד החינוך שהות מסוימת כדי להביא את עמדתו המגובשת. אני מצטרף, אדוני היושב-ראש, להצעה הזו, ואני חושב שזה גם על דעתו של חבר הכנסת ילין. במקום שנצביע פה בהצבעה שמית על השאלה מי בעד פיקוח על מעונות ילדים, בוא ניתן למשרד החינוך את הזמן, נקדם את הנושא הזה בהסכמה. זה אפשרי. המרחק שבינינו היום, כפי שאני מבין מתשובתו של סגן השר,

ולא נראה לי שצריך להצביע.

תודה רבה. שר החינוך, האם אדוני רוצה להתייחס? בוא בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מביע הערכה גדולה לחברים באופוזיציה, ובעצם יש פה אחדות דעים איפה באמת מעונות-היום צריכים להיות. מעונות-היום במקור קמו ככלי להוצאת נשים לעבודה, והמרכיב הפדגוגי היה כמעט בטל ומשני. אבל היום אנחנו יודעים שגיל לידה עד גיל שלוש, אלה השנים המעצבות. ולכן אני מודה לראש הממשלה שניאות והקים צוות עבודה בעניין הזה. אבל זה עולה הרבה כסף, בואו לא ניתמם. הדברים עולים כסף. אנחנו כמדינה לא יכולים להגיד "כן" ועכשיו להוציא מיליארדים בלי אחריות. אנחנו מנהלים בצורה סדורה. שנייה. אני חושב שמה שלא נעשה 67 שנה עשינו בחצי שנה: הקטנת כיתות, שנים דיברו על זה,

שנים דיברו על סייעת שנייה בגנים, בוצע, שנים דיברו על זה שצריך להפוך את הכיוון במתמטיקה, בוצע. גם הדבר הזה, אנחנו צריכים סבלנות, ואני מעריך שמי שלא יהיה שר הכלכלה הבא יראה את זה בעין חיובית. ואני מקווה שלקראת התקציב החדש אנחנו,

אנחנו נוכל להיכנס למתווה שבו אנחנו,

נעלה את האיכות, תהיה בקרה ופיקוח ופדגוגיה והכשרה של גננות, ומאידך גם נרחיב את זה, כי היום הכיסוי הוא רק לכ-30% מהאנשים. מה עם השאר? אבל זה עולה הרבה מאוד כסף. הממשלה היא ממשלה אחראית, שלא סתם זורקת לכל פינה. לכן אני חושב שהמתווה הנוכחי הוא אחראי והוא הנכון למדינת ישראל.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת החוק הנדונה.

לא ענית בכלל על מה ששאלתי אותך. חבר הכנסת ילין, אנחנו עוברים להצבעה שמית. הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות,

של חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת, הצבעה שמית. גברתי המזכירה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי,

ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן,

אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן,

נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי,

צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין,

משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד

יעל כהן-פארן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד,

מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי,

איימן עודה,

רחל עזריה,

חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, נגד איוב קרא,

מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לעבור לרשימת הנעדרים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה כחלון,

נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח מיקי רוזנטל, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חבר כנסת או חברת כנסת שלא הצביעו? תמה ההצבעה,

בעד ההצעה, 45,

50. הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות ירדה מסדר-היום, לא התקבלה. ברשותכם, אנחנו עוברים להצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות, של חבר הכנסת דב חנין. ההצבעה אלקטרונית. אני מבקש מכולם לשבת.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות,

38 חברי כנסת,

46. סגן שר האוצר איציק כהן,

להוסיף את שמו להצבעה, לא משנים תוצאה, הוא מתווסף. הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות ירדה מסדר-היום,

אנחנו עוברים להצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים, של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי. ישיב על ההצעה סגן השר משולם נהרי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, גם בשנה וגם בקדנציה הקודמת, ועכשיו גם בקדנציה הזאת, הצעתי לטפל בבעיה חברתית כואבת התמכרות להימורים. התמכרות היא מחלה גם כשהיא התמכרות לסמים, לאלכוהול, וגם כשהיא התמכרות להימורים. התוצאות הן הרסניות גם בהתמכרות לסמים, גם בהתמכרות לאלכוהול, גם בהתמכרות ללוטו,

"ווינר". משפחות נהרסות, אנשים נהרסים, השר אקוניס, ולכן יש צורך, מלבד הטיפול עצמו בגמילה, לחייב את המוסד המריץ, הגוף המריץ

לסייע בהקמת מוסדות וגופים לגמילה, במקרה זה פיס,

המועצה להימורים בספורט. וצריך להפריש מהמיליארדים הנכנסים לקופות של הגופים האלה סכום מסוים. סגן השר נהרי אמרו לי שאתה תענה, כתוב 3%. אני מתחייב כאן, מבטל את המספר, להפריש סכום שאתם במשרד תראו אותו נכון ומתאים.

אתם תקבעו מה הסכום המתאים, הסביר, מהמיליארדים האלה, שאפשר להפריש למוסדות כאלה כדי לטפל באנשים ולמנוע התמכרויות. מה תופעות הלוואי? אדוני יודע שיש גם מכונות מזל שפזורות ברחבי הארץ והן נגישות לתלמידים. היא הנותנת. יש מכונות, כפי שאמר השר לשעבר חבר הכנסת כהן, ככה בכל הארץ. תלמיד בן 15, 16 יכול להגיע לשם, ומגיעים לשם כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, כדי להמר במכונה. גם מפסיד לימודים, גם מפסיד כסף, בעיה חברתית. חלק מהמתמכרים האלה אוטומטית זולגים לאלימות, לפשיעה, כך שזה רב-תחומי, רב-משרדי. העניין צריך להיות עניין של כולנו. אני לא יכול להבין למה הממשלה יכולה להתנגד לדבר כזה. אמרו לי שה-3% שציינתי זה יותר מדי. יותר מדי? אמרתי: אני מבטל את המספר, אתם תקבעו כל מספר שאתם רוצים, העיקר לקבל את האחריות המוסרית, השילוחית, של הגופים האלה על אלה שמתמכרים. חייהם נהרסים או כמעט נהרסים, ואפשר להציל אותם. אנחנו חייבים לגלות יתר מעורבות כדי למנוע את ההידרדרות הזאת, כדי לטפל בנגע הזה. זה הזמן. זו האחריות של הממשלה. בואו תקשיבו, אתם כל הזמן אומרים: נו, מה עושים הח"כים הערבים? איזה הצעות מציעים? יש הצעה יותר חברתית מזאת?

יותר אחראית, מההצעה הזאת? תגיבו באופן חיובי, תסכימו, ואם תקבלו את ההצעה הזאת אנחנו בוועדה נביא שינויים ונתאים אותה לעמדה של המשרד המקצועי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אדוני, סגן שר הרווחה חבר הכנסת נהרי, בבקשה. עליזה, גם כשאין חברי כנסת שומעים אותך. תשתי מים מדי פעם. בבקשה, אדוני. אדוני היושב בראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מסכים אתך שהנושא הזה הוא כואב, הוא רעה חולה, וצריך לטפל בו. צריכים לגמול את כל אלה שנגררים להימורים, ויש עוד תחומים אחרים שצריכים גמילה, כיוון שכל הנושא הזה של ההימורים נושא בחובו תופעות שליליות. לא לחינם במקורותינו נאמר, אחמד, עדּו אל-כניסת אחמד א-טיבי, במקורותינו נאמר "המשחק בקוביא פסול לעדות". זה דבר שמשחית את האדם, זה דבר שמפרק משפחות, זה דבר שהורס את הנוער, וצריכים לטפל בו. אני לא בטוח שבדרך הזאת, צריכים להמתין לקבל הכנסות מההימורים ולהפריש מהן כדי לטפל באלה שצריכים גמילה מהימורים. משרד הרווחה, ואני אומר לך את זה מהיכרות אישית, הוא לא מקשיב.

אני אומר לך שמשרד הרווחה, ואני אומר לך מהיכרות אישית של כמה שנים, משקיע בנושא הזה של גמילה בכל התחומים, גם מהימורים. יש מוסדות מתוקצבים שעוסקים בגמילה. היושב-ראש היה שר הרווחה, הוא מכיר את "רטורנו" לנוער, וגם למבוגרים,

ושם צריך להשקיע. אתה צודק, אני יכול לסיים? אתה צודק שצריך לטפל, והמשרדים הממונים על כך צריכים להשקיע ולהשיג את התקציב, בלי שום קשר להימורים. דעתי על ההימורים היא ברורה. צריך למנוע, לטפל במניעה, ולא לטפל בהם אחר כך, אחרי שהם נפגעו. שם צריך להשקיע. אבל זה לא הזמן שאאריך ואומר מה דעתי בכלל על הימורים. אני גם הייתי דירקטור במפעל הפיס, גם אז אמרתי את דעתי, למרות שמפעל הפיס, חלק גדול, אם לא הרוב, של התקציב וההכנסות הולכים לחינוך, ובזמנו הלכו גם לרווחה, אינני יודע אם היום הם הולכים לרווחה, אבל כל ההכנסות הלכו בסופו של דבר לטובת החברה. ומכאן לתשובת השר והמשרד: על-פי הצעת החוק, מי שקיבל היתר בחוק לערוך הגרלות או הימורים יעביר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים 3% מהכנסותיו השנתיות מעריכת הגרלות והימורים למטרת תמיכה במרכזי גמילה. על פניו נראה כי מדובר בהצעה ראויה, המקדמת את המטרה החשובה של שיקום וטיפול באנשים הסובלים מהתמכרות להימורים באמצעות תמיכה מגורמים אשר קיבלו היתר לערוך הגרלות והימורים. על-פי הצעת החוק, תתאפשר העברת כספי הימורים לתמיכה במטרות שיקום וגמילה של מכורים להימורים, כפי שנהוג כיום בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז 1967, לגבי תמיכה בספורט, איגודי ספורט ומועדוני ספורט למיניהם. ככל הידוע, כיום יש גופים בעלי היתר לעריכת הגרלות והימורים המעבירים כספים באופן וולונטרי אל מרכזי הגמילה מהימורים. עם זאת, לדעת גורמים שונים בממשלה, המוצע בהצעת החוק אינו בגדר הסדרה מקיפה וראויה שתמנע את ההשפעות השליליות של ההימורים החוקיים, אלא בגדר הפניה של אמצעים לטיפול בלבד באלה שנמצאו מכורים. חבר הכנסת מרגי. אדוני סגן השר,

חבר הכנסת מרגי,

חבר הכנסת מרגי. אני מבקש מכולם לשבת או לזוז הצדה. בבקשה, אדוני, תמשיך. דרושה הסדרה כוללת בתחום, שתצמצם את הסיכונים האמורים ואת הנזקים החברתיים והכלכליים שעלולים להיגרם מהתמכרות להימורים ולהגרלות אלו. העניין נמצא בדיון במשרד המשפטים, ועד אז ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת טיבי?

אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית.

אני מבקש מכולם לשבת. כן, כן. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית, בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים,

ובכן, נגד, 41, בעד, 35, נמנע אחד.

רק רגע. נא לרשום בפרוטוקול: חברת הכנסת אלהרר טעתה והצביעה נגד והיא בעד, וחבר הכנסת איציק כהן, יש טעות בהצבעה.

חוזר: חבר הכנסת כהן הצביע בעד נגד, הצביע נגד. איציק כהן, יש בעיה.

אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, שנייה, אני שומע. חבר הכנסת כהן וחבר הכנסת אורן אסף חזן וחברת הכנסת קסניה סבטלובה השתתפו בהצבעה. חברת הכנסת קסניה, מה הצבעת? בעד. חבר הכנסת כהן? נגד. חבר הכנסת אסף חזן? חבר הכנסת אסף חזן? אסף אורן חזן? הוא השתתף בהצבעה? אני מבין שהכפתורים לא נלחצו אצל חברת הכנסת סבטלובה והיא הצביעה בעד. חבר הכנסת כהן הצביע נגד, חבר הכנסת אסף חזן הצביע נגד. קארין אלהרר, אמרנו ורשמנו לפרוטוקול.

אדוני היושב-ראש. שנייה. נתקן את התוצאות בהתאם. אני מבקש להוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת רויטל סויד, בעד ההצעה. זה לא ישנה את התוצאה, חברת הכנסת רויטל סויד.

42 נגד, 37

ואני מבקש לתקן את הפרוטוקול. הצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים, של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, לא התקבלה.

להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון, כרטיס קדימות), של חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה, אדוני. הוצמדה להצעתו הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון, כרטיס קדימות) של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, התחלפה ממשלה מאז שהצעתי את החוק הזה בפעם האחרונה, בכנסת האחרונה.

שוויון הזדמנויות, כרטיס קדימות לנכים בתור. בכנסת הקודמת חברי אחמד טיבי ואנוכי הצענו את זה גם כן. ביקשנו להעלות את התיקון הזה, שקורה באירופה. אדוני שר השקופים אריה דרעי, רק תדע, באירופה החוק הזה של כרטיס קדימות לנכים בתור, בעיקר במוסדות ציבור,

משם לקחנו את הרעיון וניסינו לקדם את זה. בכנסת הקודמת, כשאתה ואני היינו יחד באופוזיציה, באו ואמרו לי: תשמע, לא כדאי לחוקק את זה כי יש תקנות ונעשה תקנות, לא חייבים על כל דבר חוק וכו', והפילו לי את החוק. איציק כהן הצביע אז בעד החוק,

הפילו לי את החוק ואמרו לי שזה יהיה בסדר. בדקתי, אדוני השר וחברי לקואליציה, גם יפעת שאשא, אני חושב שאת רגישה לנושאים האלה במיוחד, ושום תקנות לא תוקנו, וגם אם תוקנו, לא מיישמים אותן.

מאז הכנסת הקודמת, בעל מוגבלויות אחד שמגיע לתור בביטוח לאומי או במשרד הפנים, והתור לפעמים מגיע ל-200 איש, עם כרטיס ואומר: תנו לי את זכות הקדימה כי יש תקנות בחוק. עכשיו, יפעת, אני רוצה שתביני. זאת הכנסת השנייה שאני מעלה את החוק הזה. בפעם הקודמת הפילו לי את החוק כי אמרו שיש תקנות,

יתקננו, ויוציאו כרטיסי קדימות לנכים בתור, ולא הוציאו.

כששאלו אותי אם אני רוצה להעלות את זה עוד פעם, אמרתי שכן, כי הסיפור הזה של קדימות בתור לבעלי מוגבלויות ונכים, וזה לא רק לנכים: זה לאימא לילד אוטיסט, והיא הציעה לי את ההצעה הזאת. היא אומרת לי: בוא תנסה אתה לעמוד עם הילד שלי במשך שעה בתור בקופת-חולים או בביטוח לאומי. אני לא מדבר על אנשים שפיזית קשה להם. משם לקחתי את החוק הזה, שאגב קורה במדינות אירופה ומתוקתק בצורה יוצאת דופן. פה אנחנו יכולים ללמוד מאירופה, בניגוד לדברים אחרים. הפעם, חברתי יפעת שאשא ביטון וכבוד השר, אני לא מתכוון לוותר על הצעת החוק.

בפעם שעברה הציעו לי להוריד אותו ואולי נגיע להסכמות עם הממשלה. את כל התרגילים כבר עשו לי. עכשיו אני באמת שואל אתכם, אותך: ממה אתם מפחדים? מלחוקק חוק שקיים במקומות מתוקנים אחרים בעולם, שנותן כרטיס קדימות לנכים ולבעלי מוגבלויות לפי חוק, כדי שאם חלילה הם יצטרכו להשתמש בזה בגלל שיש תור בבנק או במקום אחר, אז תהיה להם האפשרות. את יודעת מה? כשענה לי בפעם שעברה השר יריב לוין,

לא, כי לך יש נשמה חברתית, וגם הצופים בבית. בפעם שעברה השר יריב לוין ענה לי ואמר לי שיש תקנות, יהיו תקנות, עובדים על זה במשרד הפנים וכו' וכו'. את יודעת מה? העליתי את החוק להצבעה אבל האמנתי לו. אמרתי, אם יש תקנות, אז בבקשה.

גם אז התעקשתי לחוקק חוק,

יכול לבוא המנכ"ל הבא ולבטל את התקנות. אם זה יהיה בחוק, גם כן, זה לא חוק תקציבי,

למעט להדפיס בדפוס הממשלתי כמה אלפי כרטיסי קדימות לנכים, ואני חושב שזה עניין של אלפי שקלים לא יותר. החוק הכי לא תקציבי, הכי הומני, הכי אנושי, הכי שוויוני, שהגיע אלי מציבור הנכים, מאותה אימא ומאימהות נוספות, ושנפסל בממשלה הקודמת. אני קודם כול שואל אתכם, ממה נפשכם, חברי לקואליציה, שפסלתם לי בפעם השנייה את החוק הקטן, הזעיר והכל-כך חשוב, ההומני הזה, בוועדת שרים לחקיקה? ישבו שרים וחשבו: מה נפסול? כרטיס קדימות לנכים?

זה לא עולה כסף, זה עוזר לנכים, זה נותן יותר שוויוניות בתור, זה גם חלילה עוזר לאנשים שאולי יש להם כאב או שמלווים אנשים כאלה, אז דווקא נפסול אותו. אני באמת לא מבין את הפסילה הזאת. אני דווקא רוצה שאתם תשאלו את ועדת השרים שוב פעם, ואולי כבוד השר דרעי יוכל לענות לי, למה לעזאזל פסלו את החוק הזה. זה נכון, איציק יודע את זה היטב, לנכים אין גדודים של לובי ואין יחסי ציבור ואין פקודים במרכז הליכוד, אין להם את "דני יסדר".

להם פורום של נכים במרכז הליכוד, אה, יש להם? אוקיי, אז הנה. יש לכם פורום של נכים במרכז הליכוד? את יכולה להגיד לי, נורית קורן, למה פוסלים את החוק הבאמת-קטן הזה? איזה היגיון יש לעזאזל לפסול חוק של הדפסת כרטיס קדימות לנכים בתור? לא ביקשתי מיליונים, לא ביקשתי אלפי מיטות בבתי-חולים,

לא ביקשתי להסעיד מיליוני ילדים רעבים חלילה,

מאות אלפים,

לא ביקשתי מחלפים שיחברו את הפריפריה למרכז. ביקשתי בפעם השנייה, כנסת שנייה, ואחמד הצטרף אלי, כרטיס קדימות לנכים בתור. מה יותר פשוט מזה? מה יותר הומני מזה? מה יותר צודק ושוויוני מזה? בפעם השנייה פוסלים לי את החוק הזה בוועדת שרים. למה? לכן אני אומר לכם, כשאתם מצביעים נגד החוק להענקת כרטיס קדימות, אתם לא רק דוחקים את הנכים והמוגבלים לסוף התור בקופת-חולים, בביטוח לאומי, בלשכת הרווחה, אתם דוחים אותם לסוף התור גם בסדרי העדיפויות שלכם ככנסת וכממשלה. אני רוצה שהשרים וחברי הכנסת החברתיים של ש"ס ושל כולנו,

מהליכוד כבר התייאשתי.

מהליכוד כבר התייאשתי. אולי שרן השכל תשכיל לתמוך בחוק, אני לא יודע. אבל מירב בן ארי, טלי, יפעת, השר דרעי, איציק כהן. דיברנו. מה זה "דיברנו"?

אתי דיברתם על זה?

אתה יושב בוועדת שרים, כבוד השר דרעי, למה פסלו לי את החוק הזה? אתה לא יושב בוועדת שרים? סליחה, מחילה. אני רוצה שתחשבו עוד פעם. באמת, השר דרעי, זה לא חוק שעולה כסף. ואני אומר לך שבפעם שעברה פסלו לי אותו כי אמרו לי שיהיו תקנות.

ואם יש תקנות, אני אומר לך שהנכים פנו אלי ואמרו לי שזה לא ממומש.

השר דרעי, תתרכז שנייה, מבקש כרטיס קדימות לנכים בתור במוסדות, לפחות ציבוריים,

קופות-חולים. למה לעזאזל פסלו לי את החוק הזה? ואיך אתם תוכלו באמת, כבר כנסת שנייה, להסתכל להם בעיניים? הם שפנו אלי, אני מבין למה אתה לא מבין את זה, השר אריה מכלוף דרעי, אני גם לא מבין את זה. לא, טלי, אתם לא תצליחו למצוא את התשובה למה פסלו לי את זה.

רק בקומבינות, וב"אתם תסדרו לי, אני אסדר לכם" יתמכו בחוק? בא חוק שהוא לא תקציבי, הנה,

יש לך תשובה,

אה, זה לא קשור לזה. רגע, אז נשמע את התשובה. אז נשמע את התשובה, ואני רק מבקש מכם דבר אחד, שאם יעלה לפה שר, אני אפילו לא יודע איזה שר עונה לי. מי עונה? פסלו לך את החוק, כי אתם אופוזיציה. אבל מה זה, סגן השר משולם נהרי.

אנחנו תומכים בלא מעט חוקים של הקואליציה למרות שאנחנו אופוזיציה כי אלה חוקים צודקים. ואם החוקים של הקואליציה באים לעזור לעם ישראל או לשכבות חלשות, אנחנו תומכים בהם. לכן אני מצפה שתפגינו אותה הגינות, בלי קשר למה שהחליטה ועדת שרים. ואם יבוא לפה שר ויגיד לכם שהוא מתנגד לזה כי יש, איזה שר משיב לי? סגן השר משולם נהרי.

סגן השר משולם נהרי, אם אתה תשיב לי שאתה פוסל את החוק כי כבר יש תקנות במשרד הממשלתי, אני רוצה שתדע שלא המצאתי את הגלגל. קיבלתי את התשובות האלה בפעם הקודמת, שאלתי את אותה אימא ואת אותם נכים אם יש תקנות והם קיבלו כרטיסים, והם אמרו לי שלא,

ואין פה אף אחד שראה נכה עם כרטיס קדימות בתור. ולכן, אל תיתן לי את התשובה הזאת. חיליק, תבקש מהממשלה להתייעץ עם עוד, כן, אדוני. זמן קצת, לנסות לבדוק, אם כבוד השר חיים כץ, שאני מאחל לו מזל טוב, ואתה אומרים לי "תשובה והצבעה במקום אחר" לא, אבל שאתם מתחייבים לבדוק, תשובה והצבעה, כבוד השר,

זו כבר הפעם השנייה שאני מעלה את זה, ועשו לי את התרגילים האלה. כרטיס, תשובה והצבעה, וגם אם אומרים לך, אני מתחנן, שיש תקנות בחוק,

התקנות לא מיושמות. שיהיה בחוק, תודה. סיכמנו מועד ותשובה בזמן אחר? אדוני, זה מקובל על המזכירות ורושמים את זה? אני רוצה לשאול את חבר הכנסת טיבי. יש הצעה צמודה, אדוני. אז תודה רבה, אדוני השר, ואני מקווה שהתשובה תהיה הפעם מפתיעה לטובה.

תודה רבה, חבר הכנסת חיליק בר. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, שר הרווחה כץ,

ברכותי ותנחומי על בחירתך אתמול. אדוני השר, זו פעם שנייה, גם בכנסת הקודמת אבל גם בכנסת הזאת, שאני מגיש את ההצעה הזאת שהציג חבר הכנסת חיליק בר. אבל תראו איזה שתי הצעות אני הגשתי היום, וגם חברי. הצעה אחת מדברת על מאבק ומלחמה בהימורים, והצעה שנייה עכשיו מדברת על כרטיס קדימות לנכים, אנשים עם נכות של 50% ומעלה, ואפשרות לתת סמכות לשר,

שגם אנשים עם שיעור אחוז נכות פחות מ-50% גם הם שיקבלו את הכרטיס הזה. באירופה זה קיים. פעם אחר פעם חיליק ואני מגישים את ההצעה הזאת, ועונים לנו אותו דבר: יהיו תקנות.

לא היו תקנות, ולא יהיו תקנות. מגיע שר חדש, ואני מקווה שהשר כץ, תקשיב, השר כץ.

אני מקוזז,

לא, יעני מטעמי נימוס, אתה השר האחראי. גם חיליק דיבר ואתה הפנית את הגב שלך, גם אני פונה אליך.

אבל אתה פה כדי לשמוע דברים שנוגעים למשרד שלך. אתה רשאי ללכת. אני לא אאריך בדברים. אני פונה אליך, פונה אל החברים בקואליציה, כרטיס קדימות לאנשים עם מוגבלויות, לאנשים נכים, הוא דבר חיוני מאוד. אתה כל החיים שלך עסקת בעניינים חברתיים,

ותעסוק, למרות הבחירה אתמול. מה זה נוגע אחד לשני? ולכן, אולי הבחירה אתמול תעזור יותר למוגבלים ולאוטיסטים? בהחלט, הבחירה שלך אתמול יש בה אלמנט של טיפול במוגבלים,

היא תחזק, היא בשורה. השר גלעד, מרוב שצעק אתמול, כולו צרוד.

היא תחזק ותיתן לנו יכולת לטפל במוגבלים, אלה שלא מצביעים, אלה שאנחנו עוזרים להם שלא על מנת לקבל תמורה,

אז, א. אני מקבל. היות שגם חיליק וגם אני הצענו אותה הצעה, הוא קיבל את הצעתך, שתשובה והצבעה תהיה במועד אחר, זה מקובל גם עליו וגם עלי, כדי שבמסגרת של חודש אתה תבדוק את זה. הוא לא הציב זמנים.

אמרו לי חודש. מאה אחוז, כמה שצריך. אנחנו לא רוצים לדחות. אנחנו באים בידיים נקיות. אוקיי, אני סומך עליך. אני משמיע את קולם של אנשים בעלי מוגבלות ונכות,

אתה סומך עלי, תחזור על זה,

לא, בנושא הזה של, סליחה, רק בנושא הזה. בוודאי שלא, בנושאים אחרים ממש לא סומך עליך. בנושא הזה, שאתה תתייחס לזה ברצינות,

ותחזור אלינו, כן, ואני מצפה לתשובה הזאת. אני מקווה שתהיה בשורה לאנשים עם מוגבלויות ונכים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. כפי שסוכם, התשובה וההצבעה במועד אחר. לכן, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (הגבלת השימוש בחומצות שומן טראנס), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. יש לך עשר דקות להציג את החוק. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת אחמד טיבי, חברות וחברי כנסת נכבדים, שומן הטראנס המלאכותי, המיוצר על-ידי האדם, אני באמת מבקש להקשיב, כי כולנו צורכים את זה, וראו מה הסכנות. שומן הטראנס המלאכותי המיוצר על-ידי האדם הוא שומן המיוצר בתהליך מלאכותי על-ידי הוספת מימן לשמנים צמחיים. הוספת המימן הופכת אותו ונותנת לו מרקם מוצק, המרגרינה שאנחנו מכירים. הוא זול לייצור, יש לו חיי מדף ארוכים מאוד, עמיד בפני הזמן, ולכאורה שומר על טריות ועמידות האוכל לאורך זמן רב. רק מה, חברי הכנסת, אני מבקש מכם להקשיב, סגן השר משולם, הוא השומן עם ההשפעות הכי שליליות על הגוף שלנו. הוא שומן מסוכן מאוד, וכשצורכים אותו באותם אחוזים שנמצאים היום במאכלים שאנחנו צורכים יום-יום, הדבר מאוד מסוכן. שימו לב לסכנות של שומן הטראנס: גורם לעלייה משמעותית ברמת השומנים בדם, גורם לעלייה של הכולסטרול הרע, מגביר סכנות של מחלות לב, גורם להפרשה מוגברת של אינסולין ומאיץ התפתחות סוכרת, מסוכן מאוד, טרשת עורקים, דלקות בכלי דם, עלייה במשקל. אין שום ספק ששומן הטראנס הוא בעל השפעות שליליות קשות מאוד על הבריאות שלנו, ובמיוחד על הבריאות של הילדים של כל אחד מאתנו. מי מאתנו ומי מהילדים שלנו לא צורך ג'אנק פוד? צ'יפס, בורקסים לרעבים, עוגות, מאפים, מה לא. ראו איך כולנו נלחמים בנזקי העישון, כמה חוקים נחקקו סביב הניקוטין וסביב הסכנות שבעישון, ואילו השימוש המופרז בשומן הטראנס לא זוכה למענה וממשיך לפגוע קשה בבריאות שלנו, ובמיוחד בבריאות של הילדים שלנו. מטרת הצעת החוק היא להגביל את השימוש בשומן טראנס במאכלים שאנחנו צורכים יום-יום, ובכך אנחנו נצמצם את ההשלכות השליליות שיש לצריכת השומן הזה על הבריאות שלנו. הצעת החוק הזו, שהתחילה את חקיקתה חברת הכנסת לשעבר עדי קול, מבוססת על מודלים שונים הנהוגים במקומות רבים בעולם, בדנמרק, בשווייץ, באוסטריה. בשנת 2015, ביולי השנה הזאת, הייתה החלטה תקדימית של מינהל המזון והתרופות האמריקני, שנתנה הוראה לכל יצרניות המזון בארצות-הברית להסיר את שומני הטראנס במתווה של עד שלוש שנים. הצעת החוק מציעה שכמות שומן הטראנס המותרת במזון תעמוד על חצי גרם מתוך 100 גרם של רכיבי השומן באותו מזון. החלת החוק, חברי הכנסת, תהיה הדרגתית, היא לא כאן ועכשיו. בשנה הראשונה מיום תחילת החוק ההגבלה תעמוד על גרם אחד, ומוצע שההגבלות על הוספת השומן, ייקח שלוש שנים עד שאנחנו ניישם את החוק. אני חוזר ומדגיש כי הפחתת השימוש בשומן טראנס תציל מאות-אלפי אנשים, מאות-אלפי אנשים, מבעיות בריאות. מאות-אלפי אנשים. כל רופא שפניתי אליו, ופניתי לרופאים מומחים, אמרו לי שאנחנו המדינה האחרונה שלא מטפלת בשומן הטראנס. החוק הזה אינו תלוי בתקציב. לא צריך להוסיף שקל אחד. צריכה נכונה של שומן טראנס תחסוך למדינה מיליונים, אם לא מאות מיליונים, עלויות של טיפול רפואי. זכרו, מדינות אירופה וארצות-הברית מגלות נחישות, מצמצמות את התופעה. אני מאוד מבקש שגם במדינת ישראל נעשה את זה. פגשתי את שר הבריאות, החוק הזה נכתב ביחד עם אנשי משרדו, והם לא הטילו ספק בחיוניותו. יש הסכמה, ובכל זאת התבקשתי על-ידי השר שהתשובה וההצבעה תהיינה במועד אחר. אני סומך על השר, סומך על מילתו, קיבלתי את הצעתו, אבל זכרו, חברים, חשוב מאוד לילדים שלנו, לנו, לכל מדינת ישראל. יחד עם זה אני כבר מודיע שתעשיית המזון כבר מתגרדת באי-נוחות. אבל זה בדיוק המקום להגיד לתעשייה שהחוק הזה שומר גם על הבריאות שלהם. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. לכן, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים, התשע"ה 2015, של חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ ודוד אמסלם. בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ, כרגיל, עשר דקות להציג לנו את החוק. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, הסכמי אוסלו היו עוול אחד גדול. עוול ליהדות, עוול לציונות, עוול להתיישבות, עוול לערכים הכי בסיסיים שמדינת ישראל הוקמה עליהם על-ידי הסבים והסבתות שלי,

המבוגרים יותר, מדובר על ההורים, עוול לאלפים רבים שנרצחו ונפצעו בגלי טרור באים והולכים מאז נחתמו ההסכמים הארורים הללו ועד היום. ולעוול הגדול הזה נלוו גם עוולות קטנות יותר, שאת אחת מהן אנחנו זוכים היום, ברוך השם, להתחיל לתקן. במלאכת התיקון הזאת התחילו רבים וטובים ממני עוד הרבה לפני. הראשון לעסוק בסוגיה היה נשיא מדינת ישראל דהיום, חבר הכנסת דאז, רובי ריבלין, המשיך אותו השר דהיום, חבר הכנסת דאז, חברי אורי אריאל, המשיך במלאכה השר דהיום, חבר הכנסת דאז, יריב לוין, שיושב כאן אתנו. ואני הקטן, זבוב על פיל, ברוך השם, זוכה לקדם את התהליך הזה שלב אחד נוסף. אני רוצה להאמין ולקוות שאנחנו נצליח הפעם להשלים את המלאכה. כלפי מה הדברים אמורים?

אנשים חלוצים ואידיאליסטים, אוהבי הארץ וגואליה, שהשקיעו במשך השנים כספים רבים בגאולת אדמות בארץ-ישראל ורכשו קרקעות ביהודה ושומרון. במסגרת הסכמי אוסלו הועברו חלקים נרחבים, למעשה 40% משטחי המולדת ביהודה ושומרון הועברו לשליטתה של הרשות הפלסטינית, 18% בשטחי A, 22% בשטחי B, ובאופן מעשי ברור לכולם שבעלי הקרקעות הללו, שרכשו את האדמות במקומות הללו, נשארו ברגע אחד בלי כל יכולת לממש את הקרקעות. ברור שלגור בהן אי-אפשר, לבנות בהן אי-אפשר, להקים עליהן יישובים אי-אפשר, למכור אותן אי-אפשר. פעמים רבות לא היה אפשר אפילו להשלים את הליכי הרישום. ומדינת ישראל באיזה מין, אני רוצה להאמין, תמימות לא ברורה, אולי גם גרוע מכך, אמרה לאותם אנשים: תראו, אתם לא נפגעתם. מבחינה קניינית שום דבר לא השתנה. הקרקע עדיין שלכם, רשומה על שמכם, או שיש לכם זכות כזאת או אחרת להירשם כבעלים עליה, ולכן אתם לא זכאים לשום פיצויים.

ברור שמאותו הרגע שהשטחים הללו הועברו לשליטתה של הרשות הפלסטינית, אין שום יכולת למישהו לממש את הזכויות שיש לו באותן הקרקעות. אז למעשה אנשים מצאו את עצמם מול שוקת שבורה, בלי הכסף שהושקע, בלי שום יכולת לעשות שום דבר עם הקרקע, פרט אולי לאיזה מין רישום פורמלי שלא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. אני שמח מאוד ומודה לחברתי שרת המשפטים, יושבת-ראש ועדת שרים לחקיקה, ולמעשה לממשלה כולה, שבראש ובראשונה הכירה עכשיו בעוול הזה ובחובתה המוסרית הראשונה במעלה של מדינת ישראל לתקן את העוול הזה גם אם מאוחר,

מדובר על מאוחר מאוד, אנחנו למעלה מ-20 שנה מאז שנחתמו ההסכמים הארורים הללו, והגיעה העת שלפחות את העוול הקטן הזה אנחנו נתקן. יש עוד עבודה רבה לפנינו עד שאנחנו נשלים את הליכי החקיקה של החוק הזה. אני סמוך ובטוח, מתוך היכרותי גם עם שר האוצר, שאיננו נוכח כאן עכשיו, אבל מהיכרותי עמו ועם יושרתו, אני יודע שגם הוא מסכים ומבין שיש כאן עוול שצריך לתקן אותו. מדובר בסוף בסכומי כסף לא גדולים,

סמוך ובטוח שבדיאלוג שיתפתח בינינו לאחר שהכנסת, בעזרת השם, תאשר היום את החוק הזה בקריאה טרומית, אנחנו נמצא את המנגנון ואת המודל ודרכי בירור הזכויות וגם את הסכומים שיקבלו אותם גואלי קרקע, אותם צדיקים שרכשו קרקעות ומצאו את עצמם כאמור בפני שוקת שבורה. אני כמובן פונה ומבקש מכל החברים,

בעניין הזה באמת שלא צריכה להיות קואליציה ואופוזיציה. אנחנו לא דנים עכשיו האם לעשות את הסכמי אוסלו או לא. הם נעשו, למרבה הצער. זה עוול שלפי דעתי, דווקא מי שתמך בהסכמים הללו, המחויבות המוסרית הבסיסית שלו היא לתמוך עכשיו לפחות בתיקון העוול הנלווה הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.

קולות הקואליציה שהתנגדה אז ומתנגדת גם היום להסכמים חמורים כאלה, יעבירו בעזרת השם את החוק הזה.

תשיב בשם הממשלה שרת המשפטים, השרה איילת שקד. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים, של חברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, מבקשת לפצות את מי שרכשו מקרקעין בשטחים שהועברו לשליטת הרשות הפלסטינית. חלק מסוים מנזקי אוסלו, צה"ל וזרועות הביטחון ניסו לתקן ב"חומת מגן", וחלקים אחרים אנחנו ממשיכים לתקן עד היום. עוד אחת מתוצאות הלוואי של ההסכם היא הנזקים הכלכליים לאותם ישראלים שרכשו נכסים בשטחי A ו-B בתקופה שקדמה להעברת אזורים אלה לשליטת הרשות הפלסטינית. אני סבורה שיש מקום לקדם הסדר פיצוי לטובת אנשים אלו, והממשלה החליטה לקחת אחריות בנושא הזה ולפצות ככל שיידרש. אחד הנושאים המרכזיים שעדיין דורש ליבון הוא המנגנון להענקת הפיצוי וגובה הפיצוי.

הנוסח הנוכחי מצמיד את מנגנון הפיצוי לפקודת רכישת קרקעות לצורכי ציבור וקובע כפל פיצוי לעומת מה שנקבע בפקודה, ללא הסבר שמבסס את ההכרח לעשות שימוש דווקא במנגנון זה. המציע אמר שהוא כמובן יוותר על כפל הפיצוי. זה גם מה שאושר בוועדת השרים. נושא חשוב נוסף שידרוש עיבוד בהמשך הוא היקף הזכאים לקבלת הפיצוי לפי החוק.

לאור המורכבות הנוגעת לרכישות המקרקעין באזורים אלה ובהתחשב בזמן שחלף. שינויים יידרשו גם בהיבטים נוספים בהצעה, לרבות השלמת בדיקת הנתונים וההערכה התקציבית הנדרשת. אם אני לא טועה, את הצעת החוק הזאת הגישו הנשיא שלנו, רובי ריבלין, גם השר אורי אריאל, גם חבר הכנסת יריב לוין, ועכשיו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואני שמחה שסוף-סוף היא מגיעה כאן לכנסת ולדיון ראוי ומעמיק בוועדה. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף להסכמת משרד האוצר, וכן בתיאום עם משרדי הביטחון והמשפטים. לפני הקריאה הראשונה במליאה ההצעה תחזור לוועדת שרים.

תודה רבה, גברתי השרה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי ביקש להתנגד. אדוני, שלוש דקות לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, די עם הצעות החוק האלה של חבר הכנסת סמוטריץ, שיש להן אג'נדה ברורה. אני כבר אמרתי גם בעניין של חוק החטיבה להתיישבות, שגם הוא כופף את הממשלה ואת הסיעות מהקואליציה, וגם בהצעת החוק הזאת, שלמעשה משמעותה, ושמענו פה מה שהוא אומר על הסכמי אוסלו וכמה הם רעים. אתם רוצים? תבטלו את הסכמי אוסלו. למה אתם מתחבאים? חבר הכנסת סמוטריץ, תבוא ותעלה, וגם כבוד השרה. בואו ותבטלו את זה, תגידו: אנחנו מבטלים את הסכמי אוסלו, אנחנו מבטלים את ההסכמים עם הרשות הפלסטינית, אנחנו מבטלים את כל החלוקה לשטחי A, לשטחי B ולשטחי C. 60% מהשטחים הכבושים בשנת 1967 הם שטחי C שממשלת ישראל אחראית להם, והיא עושה את כל מה שהיא עושה. אתם ממשיכים במפעל הנפשע, שמהווה פשע מלחמה, שזה ההתנחלויות, ואתם באים עכשיו ומבקשים פיצויים. אתם גזלתם מאות-אלפי דונמים של פלסטינים. אתם ממשיכים לגזול בכל מיני אמצעים, בכל מיני תחבולות, בכל מיני חוקים, גם בתוך ישראל יש 30 40 חוקים, וגם החוק של נכסי נפקדים. אתם ממשיכים ומחרימים ומפקיעים קרקעות של פלסטינים גם בתוך ישראל וגם בחוץ. לא שמענו שאתם כל כך מתנדבים לשלם פיצויים. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מסוכנת, כפי שהוא הציע אותה, ומוזר מאוד שהממשלה, כל פעם למעשה מכופף אותה חבר הכנסת סמוטריץ והיא נכנעת ללחצים של הבית היהודי, עם כל ההצעות. לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שכל האופוזיציה וגם חלקים מהקואליציה צריכים להתנגד להצעת החוק הזאת, ואנחנו מתנגדים בכל תוקף להצעת החוק הזאת. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת סמוטריץ,

אחרי ההצבעה, אדוני. בצלאל, חברים, אני מבקש.

שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת סעדי הזכיר פה, חברי חברי הכנסת, את הפלסטינים. אז אני רוצה לעמוד כאן ולומר בצורה חד-משמעית: אין דבר כזה עם פלסטיני, נקודה. בני-אדם.

אין ולא היה, נקודה. זה קודם כול. הממשלה. אחר כך הציע לי חבר הכנסת אוסאמה סעדי לבטל את הסכמי אוסלו ולבטל את החלוקה לשטחי A ו-C, היא, אדמה, ואללה, חבר הכנסת סעדי, אני אתך.

כידוע, לא רק רוצים לבטל את הסכמי אוסלו ולבטל את החלוקה לשטחי A, B ו-C,

אנחנו רוצים להחיל את החוק ואת הריבונות של המדינה היהודית ושל העם היהודי בכל מרחבי ארץ-ישראל, ובכלל זה יהודה ושומרון. הפלסטינים. אני מבקש.

אתה פחדן.

זה מדהים. חברי לקואליציה, זה פשוט מדהים איך האופוזיציה מזדעקת כל הזמן כשאומרים לה את האמת בפנים.

חבר הכנסת אלאלוף,

אתה לא חייב לחתום על הדברים שלי. אני אומר כאן את דעתי שלי, כידוע. חברי הכנסת, חברי הכנסת. מדינה דו-לאומית. תספח. תספח. תספח.

ופעם שנייה, אנחנו נספח.

אם תרצו ואם לא תרצו, כי זו ארץ-ישראל שלנו. היא ניתנה לנו מאז ומעולם על-ידי הקדוש-ברוך-הוא. ראש הממשלה, חבר הכנסת סמוטריץ, רק רגע. אני אתחיל לקרוא לסדר. אני אתחיל לקרוא לסדר. חבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת יואל חסון.

דיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים. אתה רק מאיים.

חבר הכנסת חיליק בר. חברי, חברי, ימשיך אדוני. אנחנו נספח את חבלי המולדת ביהודה ושומרון לארץ-ישראל. זו נחלת אבותינו. אתה קשקשן.

הסיפוח, לספח, בעד הצעת החוק, חברי הכנסת, אני מבקש. בעד הצעת החוק, 44,

40. הצעת החוק עברה, והיא תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני עובר להצעת החוק הבאה: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, הסדרי פשרה והסתלקות), של חברת הכנסת מירב בן ארי. מוצמדת להצעת החוק הזאת עוד הצעת חוק: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, הסדרי פשרה והסתלקות), של חברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה.

לפני זה, חבר הכנסת ביטן, יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה, אדוני.

אנא המתיני. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי הוועדה המיוחדת לפניות הציבור תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת ישראל אייכלר.

תודה רבה, אדוני. מזכירת הכנסת, הודעה. בבקשה, גברתי. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 43) (קובלנות), התשע"ו 2015, מטעם ועדת הכנסת. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו 2015, שהוחזרה מוועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, גברתי. עשר דקות לרשותך, גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי וחברותי חברי הכנסת, התיקון לחוק שאני מגישה היום מסדיר את אופן ההתנהלות של תובענות ייצוגיות במדינת ישראל ומנסה לתקן את הבעיות השונות שקיימות היום בחוק תובענות ייצוגיות (תיקון, הסדרי פשרה והסתלקות). התיקונים המוצעים בהצעת חוק מגיעים לאחר כמעט עשר שנים של בעיות ביישומו של החוק. בין השנים 2007 ו-2012 הוגשו מעל 2,000 תביעות ייצוגיות. אומנם חלק מהתביעות הן ראויות, והסתיימו בפשרה, אבל ישנן תובענות ייצוגיות רבות שהן תביעות סרק, ולמרות זאת הנתבעים מעדיפים להתפשר בהן רק כדי להסיר מעליהם את המטרד שכרוך בהתגוננות מולן. הצעת החוק עוסקת בבעיות אשר נובעות מהקושי להעריך את שווי הפשרה לקבוצה המיוצגת. כל הקשיים האלה בעצם מפחיתים את התועלת של התובענה הייצוגית ומעמיסים עלויות מיותרות על נתבעים ועל בתי-המשפט. ישנם מקרים רבים שבהם הנתבע מסכים לתת טובת הנאה רק כדי לחסוך מעצמו את ניהול ההליך. בקשות כאלה מטילות עומס על מערכת המשפט, גורמות עלויות מיותרות לנתבעים ואינן משרתות את חברי הקבוצה המיוצגת ואת הציבור. ההצעה קובעת במפורש כי התובע המייצג ובא-כוחו לא יקבלו כל גמול, שכר טרחה או טובת הנאה במסגרת הסתלקותם, אלא אם כן מדובר בבקשת אישור או בתובענה ייצוגית שתביא תועלת לחברי הקבוצה. הצעת החוק גם מאפשרת לקבוע כי כל אדם אשר פועל לטובת הקבוצה יוכל להגיש התנגדות להסדר פשרה אשר הוגש לאישור בית-המשפט. כמו כן, כל ארגון אשר פועל לקידום מטרה ציבורית בקשר לאותה תובענה, לעניין אותה תובענה, יוכל גם הוא להגיש התנגדות, ללא צורך בקבלת אישור משר המשפטים. לצד פתיחת האפשרות להתנגד להסדר פשרה שהוגש לאישור בית-המשפט, ראוי לקבוע הסדר המונע את הגשתן של התנגדויות סרק שמטרתן היחידה היא לקבל טובת הנאה מהצדדים תמורת הסתלקות מההתנגדות. כמו כן, הצעת החוק מציינת שלא ניתן להסתלק מהתנגדות, אלא אם כן יש אישור של בית-המשפט, ואין אפשרות לקבל טובת הנאה בעבור ההסתלקות. הצעת החוק גם מציעה לקבוע כי בית-המשפט ישקול פסיקת גמול לאדם או לארגון שהגישו התנגדות, ובמסגרת זו ישקול בית-המשפט את התועלת שהביאה ההתנגדות לחברי הקבוצה. בנוסף, הצענו שבית-המשפט ייתן הוראות פיקוח על ביצוע הסדר הפשרה ויבקש דיווח על ביצוע הסדר הפשרה. כמו כן, הצעת החוק מציעה ששכר הטרחה של העורך-דין המייצג יהיה מותנה, כולו או חלקו, ביישום הסדר הפשרה ומימושו. אני רוצה לציין שברוב הסדרי הפשרה שאושרו, בתי-המשפט לא קבעו מנגנונים לפיקוח על המימוש. מה שקורה, בשפה הרגילה אני אסביר, שהרבה פעמים כשיש הסדר,

חבורה זכתה בתובענה הייצוגית, בעצם אף אחד לא מפקח על זה שבאמת הם מקבלים את מה שהם זכאים לו.

הצעת החוק קובעת שצריך להיות מנגנון של בית-המשפט לפיקוח על המימוש, מאחר שלאחר אישור הסדר הפשרה או מתן פסק-הדין לנתבע ולתובע, אין לאף אחד אינטרס לממש את פסק-הדין, והרבה פעמים חברי הקבוצה המיוצגת בכלל לא יודעים שהם קיבלו פסק-דין לטובתם, לכן הם לא, מה שנקרא, אפילו מנסים לקבל את מה שהם זוכים בו. גם מי שמכיר, בדרך כלל כשקבוצה זוכה בתובענה ייצוגית, מקבלים מין צ'ק קטן כזה. נגיד, קיבלנו בשבוע שעבר צ'ק, כל מי שחבר ב"שופרסל" אני קיבלתי של 76 שקלים, למימוש באותו "שופרסל" שקרוב אלי לבית, אבל רוב התושבים כמובן בכלל לא היו יודעים שמגיע להם אם הם לא היו מקבלים את ההודעה. לכן חייב להיות איזשהו מנגנון שמפקח שאותם אנשים שזכו, באמת יזכו במה שמגיע להם, וכמובן, אם אין, אם חברי הקבוצה המיוצגת לא מודעים לפסק-הדין או שהזכות שלהם לא מתקבלת, שתהיה אפשרות לבית-המשפט לבצע פיקוח על אותם נתבעים, וכמובן לממש את פסק-הדין. אני רוצה להודות לקליניקה לתובענות ייצוגיות של אוניברסיטת תל-אביב. אני רוצה גם לציין את חברת הכנסת לשעבר עדי קול, שהביאה לפתחי את הצעת החוק החשובה הזאת. אני כמובן מודה לשרת המשפטים על התמיכה בהצעת החוק, וקוראת לחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה להצביע בעד הצעת חוק חשובה זו.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת מירב בן ארי, הצעתך.

אני מבקש את סליחתך, חברת הכנסת מרב מיכאלי,

מירב בן ארי, אנא אל תפריעי למרב מיכאלי. לא, אני סגרתי אתה את העניין. בבקשה. ממירב למרב כוחנו עולה.

בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך,

ותודה רבה לחברתי חברת הכנסת בן ארי, שהסבירה כל כך בבהירות את פרטי ההצעה ואת התוכן שלה.

אני אפתח בתודה לחברת הכנסת עדי קול,

זאת הצעה שהיא הגישה בכנסת הקודמת. צריך להגיד אומנם שאני הזדרזתי והגשתי אותה כבר בתחילת הכנסת הזאת, בזמן שחברת הכנסת מירב בן ארי התארגנה והתאקלמה בצורה כל כך מרשימה בכנסת הזאת. תודה. לכן אני לא אכביר מילים על התכנים ועל הסעיפים. אני רק רוצה באמת לדבר על הנחיצות העקרונית של החוק הזה, אני רוצה לדבר בזכות התביעות הייצוגיות. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברות הכנסת, פעמים רבות במקום שהחוק לא נאכף בצורה אפקטיבית, או שיש אפילו לפעמים לקונה בחוק, או שסתם יש ניצול לרעה של ניסוח כלשהו בחוק, יש הרבה אפשרויות שבהן דווקא התביעה הייצוגית נותנת סעד אמיתי במקום שבו כל אחד ואחת באופן אישי לא היו הולכות לתבוע, או משום שהנזק לא מספיק גדול, או משום שאין מספיק נגישות. ללכת לנהל תביעה זה דבר שהוא עצמו עולה הרבה כסף ודורש הרבה זמן ואת הבנת המערכת, ותביעה ייצוגית פעמים רבות באמת נותנת לרבות ורבים את התשובה הנכונה והראויה. הדבר הזה, שבאה קבוצה, לקבוצה יש כוח שאין ליחידה או יחיד. אבל אחרי שאמרתי את זה אנחנו צריכות לעשות שני דברים: 1. לוודא שאין ניצול לרעה של מנגנון התביעה הייצוגית, קודם כול, ואנחנו צריכות וצריכים לוודא שהתביעה הייצוגית אכן משמשת הכלי היעיל שהיא,

כמו שאמרה חברתי, הולכת לאיבוד באופן הזה שמרוויחים ממנה מעטים ולא כל מי שהיא אמורה לייצג, וגם שלא מכשילים אותה בדרך, זאת אומרת, שלא מנצלים את הפתחים שיש בשביל להכשיל את התביעה הייצוגית ולמנוע ממנה לתת את הסעד שמגיע. בקיצור, את כל הדברים האלה מנסה לעשות הצעת החוק הזאת בזה שהיא סוגרת ומסדרת ומכניסה לתבנית נכונה את ההתנהלות של תביעה ייצוגית. אני מאוד מאוד שמחה שהממשלה החליטה לתמוך בהצעה, ואני קוראת לחברי וחברותי אכן להצביע בעד.

תשיב בשם הממשלה שרת המשפטים, השרה איילת שקד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מברכת את חברת הכנסת מרב מיכאלי ואת חברת הכנסת מירב בן ארי, ואת חברתנו עדי קול, על הצעת החוק הזאת. הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון,

התשע"ו 2015, היא הצעה מצוינת, שמבקשת לתקן את חוק תובענות ייצוגיות בנוגע להסדרי פשרה והסתלקות. אני מסכימה עם חברת הכנסת מרב מיכאלי שהכלי הזה הוא כלי חשוב, והוא נדרש במקומות שבהם באמת אין אכיפה,

צריך לראות שאנחנו,

לא מפילים את התינוק עם המים,

ומשתמשים בזה בצורה מידתית, ולא פוגעים בבעלי עסקים יתר על המידה.

מוצע כי התובע המייצג ובא-כוחו לא יקבלו גמול ושכר טרחה במסגרת הסתלקותם מתובענה, אלא אם כן היא הביאה תועלת לחברי הקבוצה ואם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה, על מנת שלא לעודד הגשתן של תובענות סרק. שנית, לאור חשיבותו של כלי ההתנגדות להסדרי פשרה, מוצע לאפשר הגשת התנגדות לכל אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, וכן לכל ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית בעניין שבו עוסקת התובענה.

מוצע שבאישור הסדר הפשרה בתובענה שטרם אושרה כייצוגית, בית-המקדש, בית-המשפט יבדוק שהתובענה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בחוק. בית-המקדש, פרויד חוגג עכשיו. אוקיי, אוקיי. הבנו. מותר לטעות. בבקשה. רביעית, השאלה היא איך אתה טועה, בבקשה, די. אני מבקש לאפשר לשרה. מוצע לקבוע כי בית-המשפט ייתן הוראות בדבר פיקוח על ביצוע הסדר פשרה, וכן יורה לצדדים לדווח לו על ביצוע הסדר פשרה. בנוסף מוצע לקבוע כי תשלום שכר הטרחה לבא-כוח המייצג יהיה מותנה במימוש הסדר הפשרה והשלמת ביצועו, על מנת לתמרץ את עורכי-הדין להביא את ביצוע הפשרה בפועל. לבסוף מוצע כי כאשר נקבע פיצוי בדרך של תרומה, תרומה זו תועבר לקרן חיצונית נטולת פניות, אשר תחליט על חלוקת התרומות. אני סבורה כי יש טעם בהצעת החוק, ואני שותפה לרצון לפתור את הקשיים שההצעה מבקשת לפתור.

חלק מהפתרונות המוצעים מצריכים ליבון ובחינה מעמיקה, בשביל זה יש לנו ועדות כנסת.

בחינת הקמת קרן חדשה לחלוקת תרומות לעומת שימוש במנגנונים קיימים. בימים אלו מתבצעת במשרדי בחינה יסודית של החקיקה בתחום התובענות הייצוגיות, ובכלל זה נבחנים גם הנושאים שהועלו בהצעת החוק. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק, בכפוף להסכמת משרד המשפטים, וכן בתיאום עם משרד האוצר והכלכלה והתעשייה.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ביקשה להתנגד. רק אני מבקש לציין,

לאיזו הצעת חוק את מתנגדת, להצעת החוק של חברת הכנסת מירב

בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. הסירי דאגה מלבך, חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא זו הצעת החוק שאני רוצה להתנגד לה, אבל אני כן רוצה לנצל את התקנון כדי להביע שאט נפש, בושה, חלחלה, ואין לי מילים אחרות לומר, על הפקרת הילדים במדינת ישראל. בהמשך היום אנחנו נבוא, נתבקש להצביע פה בעבור הצעת חוק שבאה להוריד את גיל העבודה, חוק עבודת הנוער. לאיזה גיל? 13. בחופשה.

יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. גם היום משרד הכלכלה קורס. אין לו מספיק מפקחים, אין לו מי שייתן קנסות, אין מי שיאכוף את חוק עבודת הנוער. תיגשו ותראו את המחקרים, הנפגעים הקשים ביותר בשוק העבודה הם אותם ילדים שלא יודעים מהן הזכויות שלהם ואיך הם יגנו על הזכויות שלהם, ואתם באים ברגע אחד, וזורקים או מגישים על מגש של כסף את ילדי מדינת ישראל לעבדות ב-2015. אנחנו לא סין, לא הודו, אבל יש פה חברים במפלגה שהיא כביכול מפלגה חברתית, שבאים ואומרים: הילדים צריכים לעזור בפרנסת המשפחה, כי המשפחה לא יכולה לספק להם תרבות פנאי. ואני שואלת: זו ההצעה של כולנו למלחמה בעוני במדינת ישראל? עבדות ילדים? מה תעשה אותה ילדה בת 13 אם חלילה וחס מישהו יטריד אותה במקום העבודה? האם מישהו פה חושב שהיא יודעת מה הזכויות שלה ומי הממונה על נושא ההטרדות המיניות? מישהו יודע מה קורה היום עם בני 15 ו-17 כשהם מסיימים משמרת ב-12 בלילה? אני דנתי בוועדה לזכויות הילד, שמענו את הילדים, איך שולחים אותם ב-24:00 ו-01:00 בטרמפים. שמענו אותם. זה בניגוד לחוק.

תאכפו את החוק. את באה ומרחיבה את החוק. בתור מי שאמורה להיות שומרת הסף של הילדים, את מפחידה.

את יוצרת פה איזושהי פלטפורמה שכל-כולה תהיה בסוף פגיעה בילדים המוחלשים ביותר בחברה. החזקים, ישלחו אותם ל"סאמר סקול"; החזקים, ישלחו אותם למקומות עבודה, אולי לידם, מאוד טובים. את מבקשת עבדות ילדים במדינת ישראל.

שהילדים של העניים ילכו להוציא אותם מקו העוני. הממשלה?

היא מאשרת הלכה למעשה שילדים בגיל 13 ילכו וינסו להוציא את משפחתם מקו העוני. זו מדינה נורמלית? מה עם הזכות של ילד להיות ילד? מה עם הזכות של הילד ליהנות, במקום להציע תרבות פנאי,

פעם היה פרויקט שיקום שכונות חברתי שנתן את זה. בהצעת החוק הם אומרים: אין להם מה לעשות. ותקשיבו לציטוט הבא, מתוך הצעת החוק: "הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום מביא לידי חטא", כאילו מדובר באיזה מטיף בכנסייה מורמונית ביוטה. אתם נורמליים? השתגעתם? קצת תתביישו לכם, ואל תיצרו פה איזו עבדות נוסח כולנו.

לעבדות מעוני לעוני. תודה לך, גברתי. תקנון הוא תקנון. חברת הכנסת עליזה לביא ביקשה להתנגד להצעת החוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי.

אבל מה הקשר, אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אני רוצה להמשיך את הדברים החשובים מאוד שנאמרו על-ידי חברת הכנסת אורלי לוי, שהובילה פה בכנסת התשע-עשרה את הוועדה לזכויות הילד באופן ראוי להערכה ושמרה על מעמדם של ילדים במדינת ישראל. החוק הזה הוא חוק לא ראוי, הוא חוק לא נכון. הרי אתם יודעים שבמדינת ישראל, משרד הכלכלה לא מצליח לאכוף בתלונות של ילדים. כל קיץ מחדש, תלונות על שעות עבודה בלילה, על אי-תשלום על נסיעה, על ניצול של ילדים, כל המנגנון של משרד הכלכלה לא מצליח בכלל להתמודד עם מבול התלונות של ילדים. למה להוריד את גיל הילדים? אז שאלתי את חברת הכנסת שמציעה את ההצעה האומללה הזו, ומה היא ענתה לי? היא ענתה לי,

עבודה ב"בזק" ב"בזק" עושים עבודה, ולא נותנים לילדים של העובדים ב"בזק". קודם כול ש"בזק" ישלמו את הקנסות שמטילים עליהם, לפני שאת דואגת לילדים של עובדי "בזק". זו התשובה שלך? חברת הכנסת שאשא ביטון, זו התשובה שלך? את מחזירה את העבדות למדינת ישראל. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה?

אתם מעבירים את זה, מה, לגיל 13?

לְמה? לְמה? אני לא מצליחה להבין את זה. עובר פה חוק בלי שום הבנה של המציאות בישראל. כל קיץ, כל חופש גדול, ילדים מנוצלים במדינת ישראל. אין אכיפה של הנורמות, של הכללים. ילדים נאלצים, כי צריך לצאת לעבוד. אז למה לעשות את זה בצורה כזאת? קודם תתקנו את המנגנון הקלוקל של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה לא מצליח לטפל בבעיות, במצוקה שהילדים מצביעים עליה. הרי אנחנו מדברים על זה כאן בכנסת בכל קיץ מחדש. אז פתאום לבוא ולהגיע, להוריד את זה ככה בבת אחת לגיל 13,

יש לנו הצעה להוריד את זה לגיל תשע. זה יותר טוב.

מכרו אתמול תינוקת, ניסו למכור תינוקת בת שלושה חודשים. אז אולי גם בכלל, צריך לעשות את זה.

ממש. אז לְמה לעשות את זה? לְמה להעביר את זה בכזאת צורה חסרת אחריות? אני לא מצליחה להבין את זה, חברת הכנסת.

למה את עושה את זה? למה את מביאה את זה בצורה כזאת? קודם כול טפלי במנגנון.

אנחנו רואים שילדים משחקים ומופיעים במועדונים שהכניסה אליהם אסורה עליהם ועל חבריהם. רק עכשיו אנחנו מטפלים בתלונות, ואת שותפה לכך שילדה בת 14 מופיעה במועדונים שהכניסה אליהם מותרת רק מגיל 19 או מגיל 18. אז מדברים עם המעסיקים, מדברים עם משרד הכלכלה, אף אחד לא אוכף את זה. הכול פרוץ, הכול מותר, ופתאום, הדבר הראשון שיש לנו לבוא ולעשות זה להוריד את גיל העבודה של ילדים לגיל 13? בואו נטפל בחוק הקיים, שזה גיל 14, נתקן את מנגנון האכיפה, הרי את שותפה לזה שמשרד הכלכלה לא מטפל בנושא הזה. תקני את זה, תקני את זה, ואז נראה איך ממשיכים הלאה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ראו, היה ראוי שידונו בגופי החוקים, אבל תקנון הוא תקנון, זה בסדר גמור. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה? סליחה, היא עוד מעט מציגה את החוק. הודעת על הצבעה, מצביעים. הודעת על הצבעה, הוא הודיע על הצבעה. נכון, יש לך זכות להגיב, בבקשה, גברתי, תעלי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, לא באתי לעסוק כרגע בחוק הזה. זה חוק של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון והיא תייצג אותו נאמנה, זה חוק שלה. אני חושבת, ובאמת, אני לא נמצאת כאן הרבה זמן,

זה נראה לי כמו שיח חירשים. קמה חברת הכנסת עליזה לביא ומתנגדת להצעת החוק של מרב מיכאלי, כשהצעת החוק של מרב מיכאלי בכלל עוסקת בתובענות ייצוגיות. רגע, רגע, אני יודעת, אל תצעק עלי. חבר הכנסת מיקי לוי. תקשיב, שמעתי את הנאום שחבר כנסת יכול להגיד מה שהוא רוצה. נכון, תקלטו את זה. הבנתי את זה, ואני קולטת דברים מהר, תאמין לי. אבל מותר לי, סליחה, כמו שלחברת הכנסת אורלי לוי מותר לעלות פה,

ולדבר על חוק אחר, אז לי מותר למחות ולהגיד שבעיני, כשחברת כנסת באה ומתנגדת לצורך העניין, לא על זה. את אפילו לא אמרת שאת מתנגדת לחוק. אבל כשחברת כנסת, אבל זו זכות המחאה. יפה, מותר לי להביע את זה, כי זה נראה לי קצת עקום. אני דיברתי עם חברת הכנסת מיכאלי ואמרתי לה באופן אישי, והסברתי לה שאני, יפה, אוקיי. חברת הכנסת עליזה לביא, חברי הכנסת, אני מבקש לתת לה לסיים. אני מבקש מכם. תנו לי לסיים, חברים. את הצבעת נגד חוק שאת היית בעד, חבר הכנסת ילין. חבר הכנסת ילין, אני מסתדרת, תן לי רגע לסיים משפט ואני יורדת מהבמה. כמו שלחברי כנסת מותר לבוא ולהגיד, מותר לי לעלות ולהגיד שבעיני זה היה קצת שיח עקום. זה בסדר, מותר לי להגיד את זה. ואני יודעת, אתם תצביעו בעד חוק תובענות ייצוגיות, כי זה חוק טוב, זה חוק חכם, וזה חוק שיעזור לאזרחי ישראל.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת מרב מיכאלי? הצבעה. עוברים להצבעה. תודה רבה, גברתי. ובכן, אני מבקש מכולם לשבת. הצבעה אלקטרונית, כך נאמר לי.

להעביר את הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון,

התשע"ו 2015, לוועדת החוקה,

ובכן, 48 בעד, אין מתנגדים,

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון,

התשע"ו 2015, והצעת החוק שהוצמדה אליה, יעברו לוועדת

סליחה, הצעת החוק הראשונה תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כעת נערוך עוד הצבעה, על הצעתה של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, הסדרי פשרה והסתלקות), התשע"ה 2015,

חוק ומשפט נתקבלה. 34 בעד, אין מתנגדים. גם הצעה זו תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. ברשותכם, אנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק), התשע"ה 2015, הצעת חוק של חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני יציג את הצעת החוק. עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, רשמת פרלמנטרית, חברותי וחברי חברי הכנסת,

קצת קשה, צריך המון אנרגיות כדי לעמוד בסטנדרט של הדיון הקודם.

זה נכנס לי ככה, אולי מהריקושטים לחטוף.

זה בסדר גמור, אין לי תלונות. חברותי וחברי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להודות לשר התקשורת, שהוא גם שר הכלכלה, החוק שמונח בפניכם מובא בהסכמת שני המשרדים האלה. הוא הסכים עם שר הפנים? היה דיון והייתה הסכמה. בסופו של עניין, במה דברים אמורים? אני אקריא בקצרה את הדברים ואתייחס לכך, אנסה קצת להרחיב. מטרתה של הצעת החוק היא להרחיב את חובתו של העוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן לספק לצרכן שירות טלפוני מהיר ויעיל, שיפור איכות השירות ומניעת תחושת תסכול ובזבוז משאבים מצד הצרכן. חברות רבות עושות שימוש בנתב שיחות כאשר צרכן מנסה ליצור אתן קשר. פעמים רבות חשים הצרכנים, וביתר שאת הצרכנים המבוגרים, תחושת תסכול כאשר הם אינם מצליחים להגיע כלל לנציג שירות, מענה אנושי שיסייע להם. כמו כן, בגלל המורכבות של נתבי השיחות, אנשים מעדיפים ללכת למרכז שירות הכולל קבלת קהל על מנת לקבל שירות, או במקרה הגרוע בכלל לא מטפלים בבעיה שיש להם עם העוסק. על כן מוצע כי בעת התקשרות טלפונית לעוסק, כבר בתפריט הראשון תופיע אפשרות להגעה לנציג שירות, קרי, למענה אנושי. אני אומר את זה, זו תופעה שמוכרת כאן לכולנו, חברותי וחברי חברי הכנסת, ואף אחד מאתנו לא נמנע ממנה. גם כשאתה VIP ואתה מתקשר למקום, לא משנה לאן, אתה עובר מסלול ייסורים. כשאתה מבקש לקנות מוצר, עוד לפני שהם בכלל יודעים, הם עונים לך מייד, ותמיד תהיה להם תשובה על כל שאלה, ותמיד הם ידעו, אדוני היושב-ראש, מה להשיב. דע מה להשיב, זה כשאתה רוצה לקנות, לקנות מוצר. אבל שנייה אחרי שנכנסת למאגר הרוכשים, לך תחפש את החברים שלך. לפעמים זה בוטה, זה בוטה עד כדי כך שאתה עובר מסלול ייסורים. אתה בסך הכול רוצה לפעמים לשאול שאלה, שאלה פשוטה, קצרה, ואתה נדרש: לשמיעה לחץ 1, להאזנה לחץ 2, אם אתה רוצה שידברו אתך לחץ 3, למענה אנושי לחץ 4, אם אתה רוצה לשוחח עם סבתא שלך לחץ 5. לחצתי, לא עזר. לא קיבלת אותה. אל תדאג, אתה לא מקבל כלום. היית צריך ללחוץ 5 סולמית. לא, ואז מה קורה? יש כאלה שאומרים לך: לייעול השירות הזן את מספר תעודת הזהות. וכשאתה מגיע לסוף התפריט, התפריט שכח את מספר תעודת הזהות והוא אומר לך, להקלה בשירות או למענה אנושי מהיר, הזן את מספר תעודת הזהות, או סולמית. כן, או סולמית. תשמע, זה כאילו כל זמננו הוא לבזבז אותו על השיח עם המכשיר המטומטם הזה. הי, יש כאלה שהמציאו את המכשיר הזה. טוב, אני מתנצל. לפעמים מסתבר שהמכשיר יותר חכם ממי שהמציא אותו. הלו, הלו. מה שאני מבקש בעצם לומר וזה מהלך שגם במשרד התקשורת וגם במשרד הכלכלה מבינים, שהגיע הזמן לעשות סדר בעניין הזה. כשהבאתי את הצעת החוק שעברה, של שלוש הדקות, תמיד מצאו להם, העוסקים, דרך להתחמק מזה, מצאו דרך איך לעקוף את זה,

כדי שלא תקבל את השירות. אני חושב שבחמש, עשר השנים האחרונות עברנו כברת דרך אמיתית במערכת היחסים. הצרכן הישראלי כבר איננו באותו מקום שהוא מרשה לעצמו להסתובב רק עם "אתא", שהיה מוצר נפלא ככל אשר היה, ולקבל את הכול כראה וקדש. זה כבר לא יהיה, וזמנו של צרכן איננו זול יותר מזמנו של העוסק. אתם אולי לא שמתם לב, אדוני היושב-ראש, אדוני השר יריב לוין, כשרוצים למכור לך משהו, מוקדי השירות, זמני התגובה שלהם הם כמעט כל היום. אם אתה רוצה לקבל סיוע, זה לעתים מחצית מהזמן.

כשמדובר באנשים מבוגרים, והשבוע, אני חושב, כל חברי הכנסת קיבלו, חברת הכנסת מרב מיכאלי, את הסיפור, אני לא יודע אם זה אמיתי, אם זו לא בדיחה, על אותו קשיש בן 88 שמכרו לו קורקינט. כולנו קיבלנו.

אני מקווה שזאת בדיחה רעה. הוא עבר לרולר-בליידס. אני אומר את זה. ועוד מה, כשהוא ביקש, הוא כותב, הוא מספר סיפור אישי משפחתי קשה, והוא מספר, כשהוא קיבל את החבילה הסתבר לו שזה לא מתאים לו, לגילו. הוא כותב את זה בסוג של תום כזה, שאתה כבר אומר: אולי מישהו פה עושה לך איזה סיפור. והשורה התחתונה היא שאומרים לו שהוא חייב להחזיר את זה תוך כך וכך ימים, זה החוק שבזמנו כבר העברתי,

הוא לא יוכל לקבל את כספו בחזרה, והם לא שולחים שליח לקחת את זה ממנו.

כל מערכת היחסים המתקיימת בין הצרכן לבין העוסק צריכה לעבור שינוי, ואני שמח שהן משרד התקשורת והן משרד הכלכלה הסכימו שהנושא הזה, של מערכת היחסים המתקיימת בין הצרכן לבין העוסק, חייבת לקבל מפנה, חייבת לקבל תפנית. אחרת, חברת הכנסת מירב בן ארי, בין היתר, זה חוק שגם אנחנו פועלים, שאת מובילה אותו, בעניין תגובה לסמ"ס, מתי מסתיימת התקשרות בין עוסק לבין צרכן, זה חלק מאותו מכלול שלם של דברים, ואני מאוד מקווה, נכון. כל נושא השירות חייב לקבל תפנית מקצה עד קצה. תודה רבה לכם, ואני שמח שאתם תומכים בהצעה. תודה, אדוני. אני שמח לראות אותך. גם אני אותך. תודה רבה, חבר הכנסת כבל. הצעתך חשובה. ישיב השר יריב לוין, בבקשה, אדוני. זה בתוקף היותך שר הכלכלה והתעשייה העתידי? זה כבר הכנה? זה סטאז'?

אני לא מתנגד להגדיר את זה כך.

בודקים את בקיאותך בנושאים. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת כבל מבקשת לקבוע כי בעת התקשרות טלפונית של צרכן לעוסק, כבר בתפריט הראשון תופיע האפשרות להגיע לנציג שירות או למענה אנושי. ההצעה מכוונת בעיקר לאוכלוסיית הקשישים, שלא מצליחים להגיע לנציג שירות ולמענה אנושי שיסייע להם, בגין מורכבות נתבי השיחות. יש כאן איזון עדין שצריך לקיים בין העלויות שיושתו על הצרכנים בסופו של דבר, בין הרצון לעזור ולהקל על הצרכנים, ובפרט על אזרחים מוחלשים, ובין הצדדים המקצועיים, שבהם לעתים יש ערך אמיתי בתפריט אחד לכמה שירותים, באופן שיביא בחשבון את מורכבות השירות אך יאפשר מספר טלפון אחד. בעניין הזה חשוב לציין שבשנים האחרונות חלו כמה שינויים בכל עניין ההסדרה של המענים הטלפוניים, וחשוב לייצר בנושא הזה גם איזושהי ודאות, ולא לשנות את הדברים לעתים תכופות מדי. נוסף על כך, בחלק מהעניינים שהחוק דן בהם נמצא משרד התקשורת זה זמן בהליכי בחינה והסדרה. מאחר שההצעה מבקשת לפתור בעיה שנוגעת בכולנו, עם דגש מיוחד על אוכלוסיות מוחלשות, באופן עקרוני נכון בהחלט לתמוך בה. עם זאת, יש לבחון אם ההסדרה הספציפית שמוצעת היא באמת הדרך הנכונה לטפל בנושא הזה. לכן, מתוך שקלול כלל הפרמטרים, כפי שציינתי קודם, ומאחר, מכובדי באופוזיציה, שהממשלה הזאת היא ממשלה עניינית, שגם מקבלת החלטות על בסיס ענייני, הרי שהממשלה בהחלט נכונה ומציעה לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה טרומית, ולאחר מכן כמובן יתקיים דיון מקצועי, יחד עם המציע, של הגורמים הרלוונטיים, על האופן הנכון להסדיר את הסוגיה הזאת, תוך הבאה בחשבון,

גם היבטי עלויות וגם היבטים אחרים. על כן, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, כפוף להסכמה שהמציע שותף לה, שהמשך הליכי החקיקה ייעשה בתיאום מלא עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובכלל זה משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד התקשורת.

תודה רבה לך, אדוני השר. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, בעד.

מי שנגד, נגד. הצבעה, בבקשה. מי שנגד, נגד. מי שבעד, בעד.

חשבתי שאני מצביע על הצעה לסדר. זה קורה לנו לפעמים, זה בסדר. תודה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק), התשע"ה 2015, לוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, 43 בעד, אין מתנגדים. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק), התשע"ה 2015, תועבר להמשך דיון לוועדת הכלכלה. אני מצרף את קולותיהם של חברת הכנסת נורית קורן,

חברת הכנסת יחימוביץ, חבר הכנסת אורן

גם אם לכאורה המעשים נעשים בהסכמה, ובין שני בגירים, הרי ששאלת ההסכמה כמוה כבעיה של תלות נפשית בין מטפל למטופל, ובמקרים רבים, גם במקרים של גורואים שונים, או כתות הרסניות, המדינה מתקשה להעמיד לדין את המנהיג הרוחני שמשתמש לרעה בכוחו. הצעת החוק הזאת תיתן למערכת המשפטית את האפשרות לפעול נגד אותם כוהני דת שמנצלים את מעמדם ומעוללים רעה למאמיניהם, ותציב גבולות מפורשים. אני רוצה להודות לשרת המשפטים על התמיכה, למשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, שבהחלט ראו את הצורך בחקיקה הזאת ובתיקון, להודות ליועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע, עורכת-הדין ליאת קליין, ליועץ וליועצת הפרלמנטריים שלי שקד מורג ושי הבט, תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת רוזין. יש תשובה לממשלה? שרת המשפטים? השרה רגב, את משיבה בשם הממשלה? בעילה אסורה, כן. אין תשובת ממשלה. אין תשובת ממשלה.

אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה. פספסתי,

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של כוהן דת),

חוק ומשפט נתקבלה. 42 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מוסיף את קולותיהם של חבר הכנסת אלאלוף, חבר הכנסת ביטן, חברת הכנסת,

חבר הכנסת מזוז, חבר הכנסת אוחנה. תקפידו להצביע, חברים. חבר הכנסת סמוּטריץ. סמוֹטריץ, סמוֹטריץ. מה יהיה עם השם הזה? ההצעה עברה? ההצעה עברה? זה לא עובד כך. מי שיצביע ראשון.

ההצעה תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה ראשונה. המשך סדר-היום: הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון, גיל עבודה בחופשת לימודים), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. בבקשה, גברתי. חברת הכנסת יחימוביץ ביקשה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. יהיה רק אחד, והראשון יתנגד. חברת הכנסת יחימוביץ הייתה הראשונה. אני מנסה לאזן. אז לא ראיתי, אז גם אתה ביקשת.

עשר דקות לרשותך. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אז אחרי כמה ימים של פרופגנדה שקרית ומסולפת, קצת מהאמת שמאחורי סיפור הצעת החוק הזאת. אתחיל בכך שהצעת החוק היא בעצם יוזמה של המועצה לשלום הילד, שחברי לסיעה חבר הכנסת רועי פולקמן ואני קידמנו. והצעת החוק, אני נדרשת להבהרה קלה לפני שאני אסביר את מהותה, הועלתה בטעות ב"סנהדרין" בנוסח המקורי של המועצה לשלום הילד. אלא שמה? גילינו את זה מאוחר מדי.

בייעוץ המשפטי המליצו לנו לא לפתוח את כל התהליך מחדש, הסבירו לנו שאם המהות היא הורדה של הגיל בשנה, והסיפור הוא שינוי דברי ההסבר, שזה בעצם החלק שעליו עבדנו במשותף, אז אנחנו נוכל לעשות את זה בתהליך החקיקה, ואני מניחה שהוותיקים כאן מכירים את התהליך הרבה יותר טוב ממני. כתלמידה חדשה וטובה קיבלתי את הצעת הייעוץ המשפטי, והנה אני כאן לפניכם. קצת עובדות על מה שעומד מאחורי הצעת חוק עבודת הנוער. חוק עבודת הנוער נחקק לפני 63 שנים, והוא מתיר היום עבודה במהלך החופשות מגיל 14. כמה, הצעת החוק שאנחנו מגישים מבקשת להוריד את גיל התעסוקה אך ורק בחופש הגדול לגיל 13, ואך ורק במקומות מאורגנים ומוסדרים שיאושרו בתהליך החקיקה. מי יאשר?

מי שיהיה שותף בתהליך. מפניות שהגיעו למועצה לשלום הילד, נא לא להפריע. חברת הכנסת לביא, נא לא להפריע. אפשר להשתיק קצת את השוּק הזה כדי שהם יוכלו גם להבין?

גברתי. את עושה שוק, חברת הכנסת עליזה לביא, את צריכה לראות איך את נראית. קצת תקשיבו לאמת. קצת תקשיבו לאמת. תראי איך את נראית.

נא לעצור רגע. נא לשבת. אני מבקש ממך לשבת, אני מבקש ממך לא לקרוא. אני מבקש להיות בשקט. סליחה, גברתי, אף אחד לא יקרא למליאת הכנסת שוק.

רק האווירה פה שמדברים והכול פה מאוד מאוד רועש. יש כאן חברי כנסת שמביעים את עמדתם כמוך. הם לא עושים פה שוק. אז, גברתי, תמשיכי, ונא לשמור על הסדר. מפניות שהגיעו למועצה לשלום הילד עולה גם שפעמים רבות העבודה תתאפשר לצד הוריהם של הילדים, כיוון שמדובר בפניות של ארגונים שמבקשים לייצר תוכניות עבודה לילדי עובדים במהלך החופשות, אך יוצא שדווקא את הצעירים שבהם הם לא יכולים להעסיק.

אם אנחנו נאפשר את הורדת הגיל, אנחנו נוכל גם לקדם פתרון להורים, אבל אנחנו גם נוכל לקדם צ'ופר עבור הילדים, שיוכלו ליהנות מדמי כיס. אך כאשת חינוך שמכירה את השטח זה 22 שנים מקרוב, מכירה את השטח, באמת. מובילה ומנהלת מערכות חינוך יישוביות, מכירה את העבודה עם הנוער, כמוני גם אנשי המקצוע מכירים את המגמות של ההתנהלות של בני-הנוער במהלך החופשים. ולכן, החשיבות של התיקון היא בכך שככל שהילדים יהיו עסוקים יותר ביום, הם ישוטטו פחות בלילה. הם לא יחליפו את היום בלילה, כפי שיודע גם כל הורה, לא צריך להיות איש חינוך בשביל להבין את המגמה הזאת. מה יותר, הם ילכו, הם ישוטטו פחות, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים שוטטות מובילה,

אני מבקש. תודה. שימי נקודה. תודה. להתנהגות מסוכנת. אני מתביישת להיות חברת כנסת,

בימים הקרובים, וגם פה במליאה, תגיד לי, כבוד היושב-ראש, אפשר לנהל דיון בצורה כזו? אני חוזרת בי מהמילה הקודמת שכיניתי, אבל בוא תגיד לי אם זה נראה לך אחרת.

תמשיכי את דברייך, אני מבטיח להגן על זכותך להישמע במליאה.

וגם כאן במליאה, שמעתי אמירה כמו "תמצאו להם מסגרות חינוכיות", "תטפלו בזה חינוכית" זה הפתרון, אבל שכחתם בערך שני פרטים חשובים.

אנחנו לא מדברים על ילדים קטנים שמעירים אותם בבוקר, מלבישים אותם ושולחים אותם לקייטנה. וגם כשיש פעילויות קיץ, הם לא תמיד מתייצבים בבוקר, כי הם מעדיפים לישון. וגם את זה יודע כל הורה, ולא צריך להיות איש חינוך בשביל זה. אז הפתרון לשלוח אותם לעבודה? והדבר השני ששכחתם הוא שגם בעבודה יש ערך חינוכי,

ויש ערכי מוסר, תודה רבה. חבר הכנסת ילין, נא לשבת. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ויש ערכי עבודה, ויש אחריות ויש מחויבות, ואין לי מושג איך במדינת ישראל עבודה מבוקרת הפכה לעבדות. אין לי מושג, חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. תודה רבה. חבר הכנסת חיים ילין, נא לשמור על השקט.

בוא תקשיב קצת לעובדות ולאמת, אולי זה יעשה קצת שכל. אי-אפשר לא לאפשר לה לומר את דבריה, באמת. בסקירה בין-לאומית בנושא עבודת הנוער שביקשו במשרד הכלכלה, וביקשו את זה האגף שאחראי על תעסוקת נוער, אנחנו רואים שיש, זה לא אומר שהוא צודק, אתה בכלל לא יודע מה אני רוצה לומר, העיקר לצעוק, כאילו זה הופך אותנו לצודקים. בסקירה הבין-לאומית אנחנו רואים שבמרבית המדינות המפותחות, אם זה גרמניה ואם זה הולנד ואם זה ארצות-הברית ואוסטרליה ונורבגיה וקנדה ועוד ועוד ועוד, גיל התעסוקה לעבודה קלה הוא 12 ו-13.

תודה רבה. תודה. חברת הכנסת לביא, אני קראתי אותך פעם ראשונה בתולדות כהונתך בכנסת לסדר. אני לא רוצה לעשות את זה שוב. קשה לשמוע את האמת אחרי שלושה ימים כל כך אינטנסיביים של תעמולה שקרית, אבל תנו דקה. יפעת, את נגד העברת ילדים עד גיל שלוש מכלכלה לחינוך, ועכשיו את מטיפה לנו?

חבר הכנסת ילין, תודה רבה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה רבה.

בבקשה, גברתי. במרבית המדינות המפותחות גיל התעסוקה הוא 13-12, ואף אחת מהמדינות שמניתי כאן היא לא מדינת עולם שלישי. אני מניחה שבנתון הזה אתם תסכימו אתי. נו באמת.

על-פי הסקר, הגישה הרווחת במדינות האלו תומכת בעבודת נוער, תקשיב ואולי תלמד משהו,

חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תגיד לי, זה נראה אחרת מההגדרה הלא-יפה שנתתי?

אני מנסה, אני באמת מנסה. חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, נא לצאת מהאולם. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת מהאולם.

מספיק. נא לצאת מן האולם, תודה רבה. לצאת מהאולם. תודה. אני אחזור, אבל אני מקווה שיתווסף לי הזמן. נא לצאת מהאולם.

לא שמעתי שהוא קרא לי. אני מבקש להוציא את חבר הכנסת מיקי לוי. אני לא אהסס להוציא את חברי הכנסת. תודה רבה.

אני מוסיף לחברת הכנסת שאשא ביטון חמש דקות, תודה רבה, כבוד היושב-ראש. ואני מבקש לא להפריע לה. אני מבקש לא להפריע לה. חברים, בסקירה הבאה,

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. על-פי הסקר, שנייה. אני לא אוסיף יותר זמן.

על-פי הסקירה,

שמניתי ממנה את המדינות המפותחות שבהן הגיל המותר לעבודה קלה הוא 13-12, מדברים על גישה רווחת שבה התמיכה בעבודת הנוער היא בחלק מהתפתחות תקינה של הנער וכמנגנון ששומר עליו מפני הבטלנות וההסתבכות בהתנהגויות בסיכון. זאת אומרת שאנחנו לא ממציאים פה שום דבר, והגישה המקובלת בעולם של אנשי מקצוע דומה מאוד למה שהמועצה לשלום הילד יחד אתנו ויחד עם אנשי המקצוע באים ומבקשים לעשות כאן.

עוד נתון שאולי יהיה לכם, כדי לעזור לכם קצת לומר את האמת כשאתם יוצאים מכאן, זה שבהשוואה למדינות מפותחות, ישראל נמצאת בין מדינות זה האמת שלך,

נכון, זאת האמת שלה. בדיוק. ישראל נמצאת בין המדינות בעלות שיעור תעסוקת נוער נמוך ביותר, 10% לעומת 31% 50% במדינות שמניתי. ישראל קובעת גיל מינימום גבוה יחסית לעבודה, מגיל 14 בחופשות, לעומת 13-12 ברוב המדינות המפותחות. אין שאלה שכל השיח והוויכוח,

התחיל כאן, כי לפני כמה ימים היה מאוד קשה למצוא מתנגדים לחוק הזה, לפחות לא בקרב אנשי מקצוע.

אין ספק שהשיח שנוצר פה נע בין הציר של להגן על הילד מפני ניצול מצד אחד, והוא חשוב, לבין הזכות של המתבגר להתנסות בעבודה כרכיב חיוני בתהליך ההתבגרות מאידך. אבל לא מספיק לצעוק שיש ניצול, ולא מספיק לעמוד בראש הוועדה לזכויות הילד ולהגיד שיש ניצול. לא מספיק להתלהם, ולא מספיק להתעמת, בשביל לעשות שינוי צריך לפעול. והיום יש לנו כאן הזדמנות לפעול. שימו לב מה קורה פה בימים האחרונים: העלינו את סוגיית עבודת הנוער על סדר-היום הציבורי. כבר השגתי את אחת המטרות של החוק, לשים את החוק הזה על סדר-היום הציבורי, ובתוך תהליך החקיקה הזה יש לנו הזדמנות מצוינת להעלות את עבודת הנוער ולהסדיר אותה באופן יסודי ומעמיק.

חברת הכנסת לוי אבקסיס. בדיקה מחדש של סוגיות בחוק עבודת הנוער מציבה את חובת המדינה לפיתוח מסגרות תעסוקה,

ולפעול לקידום של מנגנונים מוגברים לאכיפה ופיקוח. ואני עומדת כאן ומתחייבת בפניכם: אני לא אקדם את החוק הזה,

אם הוא לא יכלול מנגנונים ברורים,

של פיקוח ואכיפה, לא ברמת ההצהרה, לא ברמת ההמלצה, אלא ברמת המכניזם של איך זה הולך לעבוד. אז עמדו פה חברות כנסת וצעקו: מנצלים את הילדים שלנו, יש כאן עבדות, לא אוכפים את החוק. מה עשיתם בשביל למגר את התופעה הזאת במשך כל השנים שהייתם כאן? אז צועקים, יופי, זה טוב לעוד איזה כותרת בעיתון. אבל אם באמת חשוב לכם, אם באמת חשוב לכם לטפל בסוגיה הזאת, תצטרפו לתהליך הזה, תעזרו לנו לגבש הצעת חוק שהיא הוגנת עבור הילדים, שמאפשרת פתרון בחופשת הקיץ, ושבונה מנגנוני פיקוח מסודרים אחת ולתמיד. זה בידיים שלנו. אני אשמח לראות את כולכם, גם

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, וגם אותך, חברת הכנסת לביא. תודה רבה. תודה רבה לך, חברת הכנסת שאשא ביטון. ישיב שר הכלכלה. בבקשה, אדוני, השר לוין. בשם. בשם שר הכלכלה. לא, הוא היה רוצה שאני אהיה נביא. אתה צריך עובדים לבתי-מלון, ילדים לבתי-מלון? אגב, בתנ"ך יואל היה נביא, אתה יודע. יואל היה נביא, במקורות. כמה פרקים יש בספר יואל? אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, יש ביטוי בערבית: מן תֻמכ לבאב אללה. נדמה לי שהוא אפילו לא צריך תרגום, אבל לטובת מי שבכל זאת לא הבין: מהפה שלך, מה שנקרא, לאלוהים. מכובדי ליווה אותך, תגיד יש פה בר-סמכא, השר לוין, בבקשה. חבר הכנסת פרץ, תודה. מכובדי, הנושא הוא בהחלט נושא קונטרוברסלי. בחוק עבודת הנוער כיום מתאפשר רק לבני-נוער מגיל 14 לעבוד בחופשות לימודים רשמיות, בעבודות קלות, שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו של הנוער, ואני מוכרח לומר שלא הייתי מתפלא, אולי אני אפילו מאוד מתפלא איך אף אחד לא הציע אולי להעלות את הגיל, כי אני מבין את הבעיה בצד הזה.

יש כאלה שאומרים שדווקא התחימה בגיל 14 גם היא לא טובה ולא נכונה, מכיוון שגם ילדים ובני-נוער בגיל 13 יש להם הרצון והיכולת, הרבה פעמים אין להם את ההבנה של הזכויות.

לעסוק באותן עבודות קלות בדומה לבני ה-14, ובכך גם לנצל יותר טוב את זמן החופשה מבחינתם וגם להשיג דברים אחרים.

וראינו את זה גם כאן במליאה, שיש מגוון דעות נרחב בסוגיה הזאת. מצד אחד, לאור השינויים בשוק העבודה, ההגבלה קיימת ממילא בתקנות עבודות אסורות, והסקירה הבין-לאומית מראה כי במדינות רבות גיל העבודה הקלה הוא מתחת ל-14. הדוגמאות הן רבות: קנדה, גרמניה, נורבגיה, יפן, הולנד, בהחלט מדינות מתוקנות. יש בכך ערך, יתרון של הקניית ערכי עבודה בגיל מוקדם. מה זה אומר, שאם נוריד את הגיל נהיה מתקדמים עכשיו? לפעמים האלטרנטיבה של בני-הנוער והימצאותם, מה זה אומר? מה

שאלה. זה לא שעת שאלות לשר. אין שאלות לשר. למה אין שאלות לשר?

תודה רבה לך, אדוני השר. חברי חברי הכנסת, היו כמה חברי כנסת שביקשו להתנגד, לפי הסדר: חברי הכנסת שלי יחימוביץ, אורלי לוי אבקסיס, אילן גילאון וחיים ילין. לכן, אני מאפשר לחברת הכנסת שלי יחימוביץ להתנגד, בבקשה. הבקשות לגבי הודעה אישית, אני אתייחס אליהן אחרי ההצבעה. בבקשה, חברת הכנסת יחימוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם החוק הזה יבשיל ויתגלגל ויגיע לכדי חקיקה, זה יהיה אחד הרגעים השפלים והמבישים ביותר בתולדות הכנסת, ולא חסרים לנו כאלה. 2015, כנסת במדינה מערבית מחוקקת חוק, או רוצה לחוקק, אתם לא תחוקקו את החוק הזה בסופו של יום, כי הוא לא קונטרוברסלי, השר לוין. כל בר-דעת במדינה נורמלית לא מוריד את גיל העבודה. בעבר אנשים היו יולדים הרבה ילדים, בימי הביניים ובימי קדם, כדי שיעבדו בעבודה פיזית במשק הבית. חלק מהקדמה, חלק מהנאורות, חלק מעידן ההשכלה, כל מה שקרה אחרי המהפכה התעשייתית, היה חילוץ הילדים מעולם העבודה והארכת גיל הילדות. ומה אתם עושים? אתם מקצרים בחזרה את גיל הילדות. עושים לילדים טובה ומורידים את גיל העבודה לגיל 13. אתם לא מתביישים? זה אלף-בית, זה בסיס מוסרי של מדינה מערבית. אפילו אין כאן מה להתפלפל בחקיקות ובתיאומים. חרפה, פשוט חרפה. בהתחלה חשבתי שמישהו צוחק כאן, או שאני לא מבינה, שאולי אני לא מבינה את החוק הזה ויש בו משהו שהוא לא ברור, וקראתי את החוק. החוק אומר דבר נורא פשוט, שורה אחת: במקום "14 שנה" יבואו "13 שנים". עכשיו ההנמקה: דיברה חברתי אורלי לוי על כך שהבטלה מביאה לידי שעמום והשעמום מביא לידי חטא במסגרת דברי ההסבר של החוק. אבל יש דברים יותר גרועים. במצב הכלכלי הנוכחי, מספרים לנו המחוקקים, וועדת שרים לחקיקה מאשרת, נדרשים בני-נוער רבים לצאת לעבוד, בין היתר כדי לסייע להוריהם. זהו, מצאנו את הפתרון לסוגיית העוני? הילדים של האנשים העניים ילכו לעבוד בגיל 13 ויסייעו למשק-הבית? אתם לא מתביישים? מי ילך לעבוד? הילדים שלי ילכו לעבוד בגיל 13?

לא נתתי להם ללכת לעבוד בגיל 13. הילדים שלכם ילכו לעבוד? הנכדים שלכם ילכו לעבוד בגיל 13?

ילדים של אנשים עניים ילכו לעבוד בגיל 13. במקום להעלות את הגיל, במקום להעלות את גיל העבודה אתם מורידים אותו? זאת המפלגה החברתית שלכם? ויש שם עוד הסברים, החוק הזה זה ממש, החוק נחקק, מסבירים לנו, לפני למעלה מ-60 שנה, ונראה כי בחלוף השנים, ההתבגרות והבשלות של בני-הנוער מוקדמות משהיו בעבר. באיזה עולם בדיוק זה קורה? בעולם הנורמלי הילדות מתארכת, לא מתקצרת. תנו לילדים להיות ילדים. אל תשלחו אותם לעבוד ולפרנס משפחות. שמעתי את השר יריב לוין עונה כאן בחצי פה ואומר שזה קונטרוברסלי, וראיתי את האי-נוחות שלו, כי כל בר-דעת, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, האם אתה רוצה להוריד את גיל העבודה לגיל 13? שולחים את הילדים לעבדות. האם אתה, אני שואלת אותך, אדוני ראש הממשלה, האם אתה רוצה להוריד את גיל העבודה ל-13? זה נראה לך הגיוני? האם הילדים שלך עבדו בגיל 13? האם הילדים של גלעד יעבדו בגיל 13? האם הילדים של בנט יעבדו בגיל 13? האם הילדים שלך, יריב, יעבדו בגיל 13? ישראל כץ, הילדים שלך עבדו בגיל 13? יצאו לעבודה? איזו חוצפה זאת, איזה חוסר רגישות, איזו קהות חושים, הילדים של העניים, אלה שאנחנו לא רואים, הם ילכו לעבוד בגיל 13. אתם יודעים כמה עבריינות,

יש בעולם העבודה אצל ילדים? אתם יודעים איך חוקי העבודה לא נאכפים? כמה ילדים מנוצלים בגילים האלה? האם אתם מלווים את הצעת החוק שלכם בהעלאת כמות הפקחים במשרד הכלכלה שיאכפו את חוקי העבודה? לא, חס וחלילה. אני מציעה שההצעה הזאת תיגנז לפני שתעלה לטרומית. הרי אנחנו יודעים שהיא לא תעבור,

אז בואו נחסוך לעצמנו את הבושה ואת ההשפלה של להצביע אפילו בקריאה טרומית, אדוני ראש הממשלה,

על הורדת גיל העבודה ל-13. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת יחימוביץ. חברת הכנסת שאשא ביטון, ביקשת להגיב. בבקשה, גברתי. שלוש דקות עומדות לרשותך. העיקר עושים במתמטיקה, בני 13 ילכו לעבוד. השתגעתם? בבקשה, גברתי.

אשמח אם יהיה שקט כדי שאוכל גם להשלים את הדברים. חברים יקרים,

לקחו איזושהי סיטואציה מאוד תמימה, מוגדרת, הפכו אותה לאיזושהי תמונת קיצון קשה,

כאילו אנחנו איזושהי מדינת עולם שלישי באמת. כשאנחנו רואים שבכל המדינות המפותחות לגיטימי וטבעי, תתביישי לך. שילדים במסגרות מבוקרות, אני הקראתי. בארצות-הברית, באוסטרליה,

בגרמניה, בהולנד, בנורבגיה, דוח, לא אני עשיתי. מחקר משווה בין-לאומי, מאפשרים לילדים לעבוד בעבודה קלה. כבוד היושב-ראש, אי-אפשר לדבר ככה. אני מרגישה שאני נאלצת לצעוק. אבל שם מפת העוני לא כל כך גבוהה, זאת הבעיה.

את לא בבית-הלורדים, תמשיכי. חברים, אין פה עניין של עוני. יש פה עניין של חינוך. יש פה עניין של מסגרת במהלך החופש הגדול. כולנו לצאת למלחמה בעוני, עבודה היא לא עבדות. לעבודה יש ערך, ויודעים את זה היטב גם מי שיושבים בצד הזה של האולם. כולם נלחמים בעוני. אנחנו מדברים על מקומות עבודה מאוד מסוימים. תודה, תודה. גברתי, נא לעצור. חברת הכנסת סופה לנדבר, חברת הכנסת גלאון, חבר הכנסת פולקמן, אני מבקש לשבת, אי-אפשר ככה. נא לצאת. זה המלחמה בעוני שלכם? סליחה, חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני מבקש. חברת הכנסת יחימוביץ, נא לנהל את השיחות האלה בפינה, לא ברחבה כאן. איך שר החינוך מרשה שילדים בגיל 13, נא להמשיך.

חברים, אתם מציגים את זה באמת בצורה דרמטית. ילד שעוזר למדריך בקייטנה, האם אין לזה ערך חינוכי? לא. לא.

תודה, תודה. אין לזה שום ערך. לא צריך לצעוק. לא צריך, חבר הכנסת מיקי לוי, אבל לא צריך לצעוק. תודה, אבל לא לצעוק, שומעים את זה. חברת הכנסת שאשא ביטון, אני יודע, שאלה אלייך, אני יודע ש"הנוער העובד והלומד" הודיעו, הבנתי שזה כרגע הגיע, שבשום מדינה בעולם אין עבודה מגיל 13. הם יודעים והם מכירים את הנושא הזה.

אנחנו לא מדברים על עבודה, אנחנו מדברים על עבודה בחופשים בלבד. אין עבודה בכלל. "הנוער העובד" הוא היחיד שמתנגד.

בכל המדינות המפותחות, מסמך ממשלתי, עובדים בני-נוער גילאי 13-12. תלמדו את הנתונים.

אני רוצה לסכם. תודה רבה.

אני רוצה לסכם. לא מדובר בפרנסה, לא מדובר בעוני, לא מדובר בעבדות, מדובר כאן בערכי עבודה ובהיבטים חינוכיים, מדובר בהעסקה במקומות מאורגנים, מדובר בהתאמה של חוק שנחקק לפני 60 שנה. קרו כאן איזה דבר או שניים ב-60 השנה האלה.

וכן, מחובתנו לעשות את הכול כדי לוודא שהילדים שלנו נמצאים בסביבה הוגנת ולפקח שלא מנצלים אותם. וכפי שאמרתי, החוק הזה יקודם, תודה רבה. נא לסיים. רק אם יהיה בו מנגנון אכיפה ופיקוח מוגדר. חברת הכנסת שאשא ביטון, תודה רבה לך. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה, אדוני ראש הממשלה, אתה רוצה לגשת להצבעה? אפשר לדחות את זה, אדוני ראש הממשלה, מה ההחלטה? אנחנו ניגשים להצבעה? השר המקשר, אנחנו ניגשים להצבעה אני מבין. ניגשים להצבעה. ההצבעה היא הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. רגע, רגע. אני מבקש לאפשר לראש הממשלה. בבקשה, אדוני. אני קראתי עכשיו מכתב של יצחק קדמן מהמועצה לשלום הילד, שהוא תומך, ומקדם את החוק הזה. אני חושב שהמועצה לשלום הילד באמת דואגת לילדים. הוא מדבר על חופשת קיץ, והוא נותן שם נימוקים. מנגד אני שומע את הטענות שמועלות על-ידי חברי כנסת שונים, ואני חושב שהדבר הנכון בעת הזאת זה להעביר את זה, וניתן את זה בתוך הוועדה, שיהיה דיון בתוך הוועדה. לשמוע את כל הצדדים, אם הדבר הזה, לא להפריע לראש הממשלה. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. ראש הממשלה, תודה רבה. שמענו. אנחנו ניגשים להצבעה. בבקשה, הצבעה שמית. הקואליציה ביקשה. מי ביקש שמית? אנחנו לא ביקשנו. מי ביקש? אלקטרונית. הצבעה אלקטרונית, בבקשה, עכשיו.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון, גיל עבודה בחופשת לימודים), התשע"ה 2015, נתקבלה. ובכן, 43 בעד, 43 נגד.

אנחנו עוברים להמשך סדר-היום: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הפערים בהישגים בין מערכת החינוך הערבית למערכת החינוך היהודית, הצעת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אוקיי, אני מאפשר לחברת הכנסת לביא הודעה אישית. בבקשה. חבר הכנסת ג'בארין, נא להמתין שנייה, תודה. הייתה התייחסות אליה, אדוני, ואני יכול לאפשר לה. אל תעשה לי עם היד ככה,

זה לא מכובד ולא יפה. אתה יודע מה היה פה? אתה עסוק בניירות שלך.

הצעת החוק הזאת יצאה לא ראויה, יצאה לא נכונה, יצא שהיא עושה פה העדפה לילדים שההורים שלהם עובדים במסגרות מאורגנות כאלה ואחרות. הבעיה שלנו במדינת ישראל זה שאין אכיפה. היום הגיל הוא 14. המון תלונות, אדוני ראש הממשלה, מגיעות אלינו, על שעות לא שעות, על אי-תשלום, על התעמרות בילדים.

למה לאפשר את החוק האומלל והנורא הזה? תודה. ותשקלו את זה ותעצרו את זה. אפשר היה לעצור בערר ואפשר היה למשוך את זה ואפשר היה להיענות לבקשתו של ראש הממשלה.

אדוני היושב-ראש, אני מוחלת על האמירות הקשות שנאמרו כלפי על-ידי חברת הכנסת המציעה, ומקווה ומבטיחה שאנחנו נעשה את הכול, ככל יכולתנו, לעצור את החוק הנורא והאומלל הזה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת לביא. אדוני חבר הכנסת פרץ, אני מאפשר לך מהמיקרופון. בבקשה, אדוני. אני מאפשר לך מהמיקרופון, הייתה התייחסות. אני רק משפט אחד. בבקשה, אדוני. אני רוצה להגיד לראש הממשלה: אדוני ראש הממשלה, זה המקרה הקלאסי שבו לעתים עודף כוח גורם לכך שהקואליציה גם אכלה את הצפרדעים וגם גירשו אותה מהמליאה, וחבל. היינו יכולים סביב החוק הזה לשמור על קצת יותר הגינות. תאמין לי, אדוני ראש הממשלה, אני עבדתי בגיל 13, אני לא רוצה שאף ילד בישראל יעבוד בגיל 13. כל הכבוד. כל הכבוד. תודה רבה לך, חבר הכנסת פרץ. אנחנו חוזרים לנושא הקודם: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הפערים בהישגים בין מערכת החינוך הערבית למערכת החינוך היהודית. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. עשר דקות עומדות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בבקשה, אדוני. כן, יש לי עשר דקות, אבל עדיין לא,

פשוט אני אחכה עד, תראה, אני לא יכול לשלוט פה על כל אחד מחברי הכנסת. אני מקווה מאוד שדבריך יהיו מעניינים והם בכל זאת יקשיבו. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קשה לעלות לדוכן הזה אחרי דבריו של סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת סמוטריץ ולא להתייחס אליהם. עולה כאן סגן יושב-ראש הכנסת, חבר במפלגה בכירה בתוך הקואליציה, ואומר לנו מעל הדוכן הזה שאין עם פלסטיני. ראש הממשלה, ששמע את הדברים הללו, לא מצא לנכון להתייחס ולו במילה אחת למשפט הזה ששמענו.

והנה סמוטריץ אומר שאולי ראש הממשלה מסכים. אתה אומר שאין עם יהודי. אתה אומר את זה.

אתה אומר את זה. אני רוצה להזכיר לחבר הכנסת סמוטריץ, וגם לחברת הכנסת ברקו, אתה אומר את זה.

העם הפלסטיני אינו צריך את ההכרה שלך ולא את ההכרה שלך. העם הפלסטיני קיים, והוא נמצא תחת הכיבוש הישראלי האכזרי. העם הפלסטיני גם ידע להיאבק בכיבוש הזה ולהשתחרר ולהקים את המדינה העצמאית שלו ליד מדינת ישראל. אל מול יוזמת השלום הפלסטינית, שמדברת על שתי מדינות, מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל בגבולות 67', הנה ההצעה שמתכחשת לקיומו של האחר ולזכותו של האחר. ולכן, חבר הכנסת סמוטריץ, אתה יכול לנוח, כי העם הפלסטיני יקים את המדינה שלו ויחגוג את העצמאות שלו, בסוריה. בסוריה, במצרים, בירדן.

איפה? וירושלים המזרחית גם תהיה הבירה שלו. תקימו בסוריה, תקימו בעיראק, תקימו בסעודיה. אין

ואיך שאנחנו אומרים (אומר בערבית: ירצה מי שירצה וימאן מי שימאן.) אני מניח שאולי לפחות חברי שמכירים את השפה הערבית מכירים את המשפט המפורסם מהשיר של ראשד חוסיין: (אומר בערבית: נעשה שהסלעים יבינו אם בני-האדם אינם מבינים:

כבוד היושב-ראש, אני רוצה לחזור לסוגיה שבגללה עליתי לדוכן, ההצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הפערים בחינוך בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים. מי ישיב לי, סגן השר פרוש? כן, סגן השר פרוש. סגן השר פרוש, אתה משיב? אני רוצה לפתוח בציטוט מתוך פסיקה של בית-המשפט בענייני שוויון, והציטוט הזה אומר: אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה, היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם. לעניין החינוך, אני מדגיש כבר בהתחלה שהנושא הזה הוא לא חדש. אבל יכול להיות שמה שחדש בנושא זה העובדה שבתקופה האחרונה אנחנו נחשפים לנתונים רשמיים של משרד החינוך ושל משרד האוצר בעניין הפערים בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים במערכת החינוך. ואולי הנתון שאני אדגים, ההשקעות התקציביות בחטיבה העליונה, יכול להדגים לכם על מה אני מדבר כאן. תלמיד ערבי בחטיבה העליונה, ואני הולך לנקוב במספרים שהם מספרים של משרד החינוך תלמיד ערבי בחטיבה העליונה בחינוך הרשמי מקבל בממוצע 18,667 שקלים חדשים, לעומת, תראו את המספר, תלמיד יהודי בחינוך הממלכתי-דתי, שמקבל 29,045 שקלים.

פער של יותר מ-50% בין תלמידים ערבים לתלמידים בחינוך הממלכתי-דתי. הממוצע של ההשקעה בתלמיד היהודי בכלל הוא ממוצע של 24,631 שקל. זה גם פער עצום של כ-30% בחטיבה העליונה. אני רוצה גם לומר, סגן השר פרוש, אני מקווה שאתה מכיר את הנתונים הללו ואתה גם תתייחס אליהם. הפער הזה, היום משרד החינוך מכיר בו. אלא שבמשרד החינוך אומרים לנו שאין להם בעצם שום תוכנית כדי להתמודד אתו. משרד החינוך מתגאה כיום בתוכנית התקצוב הדיפרנציאלי, אבל אני כבר אומר שתוכנית התקצוב הדיפרנציאלי חלה רק על היסודי ועל חטיבת הביניים, והיא בכלל לא נוגעת בחטיבה העליונה. זאת אומרת שגם אם תבוצע תוכנית התקצוב הדיפרנציאלי במלואה, היא לא תיגע בפער העצום הזה בהשקעות בחטיבה העליונה. מובן שהשקעות משמעותן גם פגיעה בהישגים של התלמידים, ואני רוצה לתת לכם רק דוגמה אחת ממבחני המיצ"ב האחרונים. מבחני המיצ"ב הראו שהממוצע של התלמידים היהודים הוא פחות או יותר הממוצע של מדינות ה-OECD. זאת אומרת שמדינת ישראל נמצאת פחות או יותר באותו ממוצע של מדינות ה-OECD. אבל כשמגיעים ולוקחים רק את ממוצע הציונים של התלמידים הערבים, אנחנו רואים שזה 150 נקודות מתחת לממוצע. 150 נקודות, זאת אומרת ממש בתחתית סולם ההישגים. ולכן, כשמתבוננים בפער הזה בין הישגי התלמידים היהודים ובין הישגי התלמידים הערבים, אנחנו חושבים לרגע שאנחנו מדברים על שתי מדינות שונות. ממש שתי מדינות. אל מול הנתונים הללו, גם משרד החינוך לא בא עם שום תוכנית ממשית כדי לגרום לשינוי משמעותי. הפער הזה גם מתבטא בהישגים במבחני הבגרות, מבחני הבגרות שהם הכלי הכי משמעותי לכניסה להשכלה הגבוהה. חבר הכנסת חאג' יחיא,

אני רוצה גם שסגן השר פרוש, אני מקווה גם שלא ייצמד רק למה שכתוב אצלו שם, אבל גם קצת יתייחס לנתונים הללו. שיעור, חייב לציין שבכל זאת בעשירייה הפותחת של בתי-הספר המצליחים ביותר מופיעים בתי-ספר מהמגזר הערבי. אתה צודק באופן כללי, אבל חייב לציין את זה. כן, אבל זה רק משפר את הממוצע. אם אתה לוקח את כל הממוצע, חייב לציין את זה בשביל לחזק את אלה שמצליחים. לא, מה שאתה אומר נכון. יש בתי-ספר ערביים מצטיינים, יש גם הרבה תלמידים מצטיינים. זה מובן מאליו. אבל תאמין לי שהם מצטיינים פשוט על-אף התת-תקצוב ועל-אף הקשיים ועל-אף האפליה, ולא בזכותה. אבל זה גם דוגמה שיש הפוטנציאל הזה ואם משקיעים בו אפשר להצטיין. אני רוצה לחזור לדוגמה של מבחני הבגרות, סגן השר פרוש. הנתונים האחרונים מראים שרק 23% מבני-הנוער הערבים בגיל הרלוונטי, 17, 18, רק 23% מקבלים תעודת בגרות שבכלל יכולה להכשיר אותם לקבלה לאוניברסיטאות.

כמעט תלמיד ערבי אחד מכל חמישה תלמידים יכול להמשיך להשכלה הגבוהה, יכול ללמוד במוסדות להשכלה הגבוהה. ואני תוהה, מה קורה עם כ-80% מהצעירים שלנו? אותם עשרות-אלפי מסיימים שאין להם תעודה שבכלל יכולים לפיה להיכנס לאוניברסיטאות או למכללות האקדמיות? זה נתון שהוא תעודת עוני לממשלה, אבל זה נתון שגם מהווה כתב-אישום, כתב-אישום למשרד החינוך על המחדל שלו בהתמודדות עם הפערים התהומיים הללו, הן ברמת התקצוב והן ברמת ההישגים, גם כשזה נוגע לבגרות וגם כשזה נוגע למבחנים בין-לאומיים כמו המיצ"ב והפיז"ה. לפיכך, אם משרד החינוך לא נותן את התשובות הללו, ההצעה שלי היא שפשוט תקום ועדת חקירה פרלמנטרית שתשב על המדוכה במשך כמה חודשים, תלמד את הנושא הזה לעומק ותציע גם למשרד החינוך וגם לממשלה תוכנית עבודה איך להתגבר על הפערים הללו.

אלו פערים היסטוריים, והגיע הזמן, סגן שר החינוך, לטפל בסוגיה הזו, אבל לטפל באופן מהותי, לא רק בססמאות ולא רק בתוכניות שאף פעם לא מבוצעות.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. ישיב סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע יוסף ג'בארין, אני כן אשתדל להיצמד לטקסט. קודם כול, כשאני מקריא את הטקסט מטעם המשרד, שיהיה לך ברור, אם משהו לא נכון, זה פשוט דבר שיכול לעלות למעלה ולהיחקר בכל מקום שרק יהיה. אני אומר לך נתונים של המשרד, אם אני אמרתי משהו לא נכון במה שכתוב, אז פשוט אני צריך לבוא ולומר: סליחה, רבותי, הטעו אותי, אמרתי שקר. מאחר שאני חושב שהמשרד מאוד מאוד, מאוד מאוד, נזהר בנתונים שאני צריך להביא בפני חברי הכנסת, אז אני כן נצמד לטקסט. תאמין לי שהטקסט הוא לא כל כך גרוע. אתה תרצה אותו אחר כך, שאני אתן לך אותו, ויהיה ויכוח בינך לקצרנית מי מקבל את זה, גם אם אני אתן את זה לקצרנית, אני אזמין מייד שיעלו לי לכאן אחד ותקבל את הטקסט. חשוב לך לשמוע.

הטקסט מתייחס לנושא, בסדר. בוודאי שהוא מתייחס לנושא. השאלה אם הוא מתייחס בסוף להקמת ועדת חקירה. לא על כל דבר מקימים ועדת חקירה. אם אחד עושה אז צריכים לחקור אותו? כשאחד לא עושה יש ועדת חקירה. אבל כשתשמע שעושים, על הגבול הדק הזה יש חילוקי דעות. כמדיניות, משרד החינוך מייחס חשיבות לקידום החינוך בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל,

מתוך תפיסה כי החינוך וההשכלה הם הכלי החשוב ביותר לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולהגברת השוויון, גם ברמת הפרט וגם כקולקטיב. חינוך והשכלה הם הדרך והמפתח היחיד, ויש ביכולתם לסייע רבות בהשתלבותה ומעורבותה של האוכלוסייה הערבית, עד כמה שהיא רוצה כמובן,

בחיי המדינה והחברה הישראלית. הרי, אדוני סגן השר, אין עוררין שיש פערים מאוד מאוד גדולים. למה לא באמת לבדוק אותם אחת ולתמיד? כי גם אתה רוצה לצמצם פערים, אז אולי זאת ההזדמנות לחקור,

לבדוק ולצמצם פערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית במערכת החינוך. אני רוצה לומר כך: אם אני, למשל, הייתי שומע אותך אומר, הרי אין חולקין על כך שגם החרדים וגם הערבים סובלים מקיפוח. אם היית אומר את האמירה הזו הייתי אומר: אתה יושב-ראש, enough fair, מוכן להתייחס. אבל אתה לא עושה את זה.

ואני שוב אומר, אתה כיושב-ראש צריך, סליחה שאני אומר לך,

אני שואל. זאת שאלה. כיושב-ראש אתה צריך להתנהג באופן ממלכתי ולא לצדד, בצד של האופוזיציה. לא, אני שואל שאלה. מה? אז אם השאלה שלך הייתה, הרי כולם יודעים שאצל החרדים ואצל הערבים יש קיפוח, תענה לי. אבל זה לא הנושא עכשיו.

אבל הרי אני עונה תשובה כללית עכשיו, נכון?

אתה אמור לענות להצעה לסדר-היום בנושא. לא, אני בא להגיד מה יש לערבים ולאחרים אין. אז אולי אני הולך להגיד עכשיו שהחרדים גם אין להם? אתה מייד, אז תגיד. אבל אני שאלתי על הנושא עצמו, אדוני.

אבל אתה שואל לפני שאני אומר. אבל אתה שואל לפני, אולי תשמע? כבוד היושב-ראש, אני מוכן להרחיב את ההצעה שתכלול גם את החינוך החרדי. אוה, מה דעתך? אני רוצה שאתה תזדהה. אז אני מצטרף, הנה.

זה שחבר הכנסת ג'בארין, כי הוא מרגיש מה המיעוט מרגיש,

אז אני חושב שחבר הכנסת ג'בארין אמיץ מאוד בזה שהציע את ההצעה לשלב גם את הציבור החרדי בבדיקה הזאת, והנה זה רעיון טוב. אפשר להגיע להסכמה פה במליאה להעביר את ההצעה הזו. ואני חושב שאתה כיושב-ראש הישיבה הזו צריך לנהוג בממלכתיות ולא לנקוט צעד אופוזיציוני. זה לא מה שעשיתי, אדוני. אתה יכול להגיד את זה עוד ארבע פעמים. אני אומר את זה, אני אומר.

אתה יכול להגיד את זה עוד ארבע פעמים, זה לא מה שקרה. זה לא מה שקרה. אוקיי, אני אומר כך.

לי אין שום בעיה. עליזה תגיד לי "גמרנו" מצביעים. אכן כך, אפשר להצביע?

שמית, שמית.

אבל יש לי מה לומר עוד. אכן, נתגלו פערים בתקצוב אשר נבעו משיטת התקצוב שהייתה נהוגה במשרד החינוך עד כה. משרד החינוך נדרש לנושא ובהתאם לזאת יצא לתוכנית כוללת, תוכנית התקצוב הדיפרנציאלי, שבמסגרתה תוקנה שיטת התקצוב בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים. סגן השר, אלקטרונית, אלקטרונית. אני מצטער מאוד. תוכנית התקצוב הדיפרנציאלי של שעות ההוראה אומצה על-ידי שר החינוך הנוכחי ונמצאת בשנה השנייה ליישומה. במסגרת התוכנית, אשר מוטמעת באופן הדרגתי, יגדלו שעות ההוראה בבתי-הספר החלשים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים על-פני חמש שנים בכמיליארד שקל. התוכנית תגיע ליישום מלא בשנת תשע"ט. תוכנית זו, כל מטרתה היא קידום השוויון וצמצום פערים, והיא צפויה לחזק באופן משמעותי את בתי-הספר בפריפריה החברתית-כלכלית של מדינת ישראל, ומטבע הדברים גם את רוב בתי-הספר במגזר הערבי. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת ג'בארין, שאני מציע לך לקבל את הטקסט שלי, ובטקסט הזה, תספר את זה אחר כך גם ליושב-ראש הישיבה הנוכחי ותגיד לו עד כמה גם בחינוך קדם-יסודי יש למגזר הערבי יותר מאשר למגזר הכללי, גם בחינוך יסודי ובחטיבות ביניים יש למגזר הערבי יותר מאשר למגזר הכללי, גם בחינוך העל-יסודי כך הדברים. ואני מצויד פה בטבלאות, טבלאות שונות. אני חושב שאחרי שאתה תקרא את זה, חבר הכנסת ג'בארין, אתה תהיה בטוח בכך שאין כל צורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתדון בעניין הזה, מכיוון שיש עשייה גדולה במשרד החינוך לטובת המגזר הזה. אבל מאחר שכבר מראש חושבים כאלה שחושבים שהדברים האלה הם בין כה וכה לא מספיקים, אז אני מציע שנעבור להצבעה.

תודה רבה לך, סגן השר פרוש. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכנסת לא נתקבלה. ובכן, 13 בעד, 33 נגד. ההצעה לא התקבלה. נא להוסיף את חבר הכנסת נחמן שי, שהצביע בעד, אני משער. הצביע בעד. המשך סדר-היום. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: מתקפת ה-BDS נמשכת ומתעצמת, מס' 2132, 2134, 2156, 2171, 2182, 2185, 2189 ו-2199. ראשון חברי הכנסת, חבר הכנסת נחמן שי,

שלוש דקות עומדות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, שרים, חברי הכנסת, המאבק המדיני, הכלכלי, המשפטי וכו' נגד ישראל נמשך והולך. רק בעת האחרונה הגדיר האיחוד האירופי לחבריו את הצורך לסמן מוצרים מישראל. רק בעת האחרונה, בשבוע האחרון, החליט הפרלמנט היווני להכיר במדינה פלסטינית, ואם כי זאת לא הממשלה, זה הפרלמנט, זאת החלטה משמעותית. ועוד ועוד גילויים שאני לא אלאה את הכנסת בהם. בשורה התחתונה, הפלסטינים ממשיכים, ובתנופה גדולה, במצור על מדינת ישראל. זה לא אנחנו צרים עליהם, זאת טעות, הם צרים עלינו. הם צרים עלינו, בתמיכה גם של מדינות, בתמיכה של ארגונים, דווקא ארגוני שמאל, שמאל רדיקלי, שרואים במערכה הזאת מערכה חשובה. הטרמינולוגיה שלהם היא טרמינולוגיה של ישראל כמדינת אפרטהייד, ישראל כמדינה קולוניאלית. הם מתעסקים אומנם עם ההתנחלויות והשטחים, אבל מאחור יש גם עניין לעסוק במדינת ישראל עצמה, לבודד אותה, לכלוא אותה באיזו פינה ולהכניע אותה. שלא יהיה ספק לאף אחד בבית הזה: אני מתנגד בצורה מלאה, בשכנוע מלא, לכל הפעולות של ה-BDS, גם למערכה הכללית וגם לאמצעים שננקטים נגד ישראל. אני חושב שאלה אמצעים חמורים, שליליים, שכל אחד מאתנו צריך להתנגד להם. יחד עם זאת אני רוצה לומר,

בבית הזה, וגם היום, שאנחנו לא מנהלים את המלחמה הזאת כמו שצריך. ייתכן מאוד שנשמע מהשר ארדן, שמשרדו מופקד עכשיו על כך, שורה של פעילויות, אם הוא ירצה או לא ירצה לחלוק אתנו, זאת זכותו. אבל גם השר ארדן צריך לדעת, וגם כולנו פה בבית, שאם לא נקדם פתרון מדיני במקביל, אני לא אומר לוותר על הBDS-; אני לא אומר שהפעולה שאתם עושים או תעשו היא לא חשובה.

אני אעזור בה, וכשאני אהיה בחוץ-לארץ אני אהיה חלק ממנה. יחד עם זאת, חייבים לקדם פתרון מדיני, מפני שזאת מלחמה של שתי זרועות: זרוע אחת מכה ב-BDS ובטרור שהוא שכן לו, וזרוע שנייה מחפשת יד ממול ללחוץ אותה, ואומרת: עם הפלסטינים האלה אנחנו נצטרך בסופו של דבר להגיע להסדר. אנחנו לא יכולים להתעלם מהם. זה צריך להיות המאבק המשולב. זה מה שאני אומר לך,

וזה מה שאני אומר לממשלת ישראל: שני המאמצים יחד, תוכל להתגבר על ה-BDS הרבה יותר טוב אם תופיע עם יוזמות, אם תופיע עם פעולה חיובית ואם תאמר, ותבצע את זה: אנחנו רוצים לעשות הסדר. זה השילוב שאני מציע לך ולכנסת ישראל ללכת בו.

תודה לך, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אחריו, חברת הכנסת ברקו. בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, השרים, חברי חברי הכנסת, כשמדברים על הBDS-, ועל מצבה של מדינת ישראל בעולם, צריך להסתכל אל השורש. בהמשך לדברים שאמרתי כאן קודם, שקצת קוממו עלי חלק מהבית הזה, אני חושב שכל עוד אנחנו מדברים אך ורק על שיקולים של ביטחון, על שיקולים טקטיים כאלה ואחרים, והצד השני, שעומד מולנו מדבר במונחים, בנרטיבים,

של מוסר, קשה מאוד לבוא בטענות לעולם. אם אדוני, היושב-ראש, ראש הממשלה שלנו, של הימין, בנימין נתניהו, שכתב את הספר "מקום תחת השמש", אומר לעולם בנאום בר-אילן, ואחר כך עוד כמה פעמים, שכאילו הפתרון הצודק והמוסרי לקונפליקט היהודי ערבי שישנו כאן יותר מ-100 שנות ציונות, עובר דרך חלוקת הארץ, אז מה לנו כי נלין על אומות העולם שדורשות מאתנו להתקדם אל הפתרון הזה? הרי אם אתם טוענים שזה הפתרון, אז תעשו אותו, יש לכם בעיות ביטחון? נמצא פתרונות. תקבלו "כיפת ברזל", תקבלו "שרביט קסמים", תקבלו עוד מיליארד דולר בחבילת הסיוע הביטחוני האמריקני. טיפול שורש אמיתי במצבה של מדינת ישראל בעולם יכול להיעשות רק כאשר אנחנו נחזור לדבר במונחים של צדק ושל מוסר, נחזור ונאמר את הדברים הכי בסיסיים, שארץ-ישראל שייכת לעם ישראל, שאין דבר צודק ומוסרי יותר, בפרספקטיבה היסטורית ולאומית, מהתהליך הזה שעם ישראל חוזר הביתה שלו אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות, אחרי אינקוויזיציות, רדיפות ושואה, והוא מקים כאן מחדש את הבית החדש שלו,

בכל מקום, גם ביהודה ושומרון, כי כמו שאמרנו קודם, סיפורי התנ"ך היו כאן, זאת הארץ שלנו, ואין נרטיבים אחרים. זה כתוב בכתבי הדת של הנוצרים, זה כתוב בכתבי הדת של המוסלמים,

שהוא ברובו דתי, יכיר בזה רק אם אנחנו נאמר את זה. זה עוד הרבה לפני הוויכוחים,

הטכניים של,

יכול להיות שאתה צודק,

קודם כול לדבר על הצדק, לבוא לעולם ולומר את האמת ההיסטורית והיהודית הכל-כך פשוטה והכל-כך אמיתית, שקשה להבין איך אפשר להתווכח אתה.

יש שאומרים שלא היה בית-מקדש אף פעם, ולא היינו פה אף פעם, והם היו כאן לפנינו, אבל אנחנו הרי יודעים שזה שקר. בואו נגיד את זה לעולם. אדוני השר ארדן, יש לך משימה אדירה על הכתפיים. אם תנסה לנהל כל הזמן קרבות חפירה, קרבות נסיגה והשהיה, לא תצליח, בשוליים אולי יהיו לך הצלחות כאלה ואחרות. אבל אם תלך על כל הקופה, אם תבוא אל העולם ותאמר ותציג את האמת הכל-כך פשוטה של עם ישראל,

את השייכות, את הזיקה שלנו למקומות האלה, את ההסבר הכל-כך פשוט שלנו, למה אסור שתקום מדינה פלסטינית, להערכתי, גם אם זה ייקח קצת זמן, זאת דרך ארוכה שהיא קצרה, שתגרום בסופו של דבר גם לעולם להעריך את העמדה הזאת שלנו, לכבד אותה, וכנראה גם להשלים אתה.

תודה לך, אדוני. חברת הכנסת ענת ברקו,

שלוש דקות, גברתי. עוד לא התחלתי לדבר וכבר התחלת לספור,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה קורה כשה-BDS פוגש את הספורט, מהי תחרות ספורטיבית ללא המנון וללא דגל? מהי אותה תחרות במלזיה, כשרצו לקחת את הנוער, את השייטים שלנו, אבל לתת להם להתחרות ללא דגל ישראל, כפי שעשו באבו-דאבי בתחרות הג'ודו תחת הדגל של איגוד הג'ודו? האם הסמל, ההמנון, הדגל, הם לא חלק מנשמת אפה של המדינה, של הזהות המתחרה, הייצוג של הלאום בתחרויות מעין אלו?

המאמץ שהספורטאים משקיעים בתחרויות האלה, מכינים את עצמם כל החיים, וחלקם זכו במדליות באבו-דאבי. אבל ההחלטה שלא לאפשר להתחרות ללא שימוש וללא הייצוג ההולם של המדינה עם המנון ודגל היא ההחלטה הנכונה, כי מדובר במדרון חלקלק של דה-לגיטימציה. אין כזה דבר דגל נייטרלי. אין כזה דבר דגל של איגוד ללא דגל של המדינה. ואנחנו רואים שגם כאלה שפעלו למען ה-BDS, כמו ארגון פיפ"א והטרוריסט ג'יבריל רג'וב, נצר למשפחת טרוריסטים ידועה מה"חמאס", גם הוא כשהוא נלחם בנו כדי שאנחנו לא נוכל להשתתף בתחרויות הספורט, אנחנו רואים מה עולה בגורלם, שאותם שותפים בשחיתות, מכירת משחקים וכדומה, אלה אותם אנשים ששיתפו פעולה ב-BDS נגד מדינת ישראל. גם ארגונים, ארגוני BDS, שמסתתרים מאחורי רעלה של צדקנות ומוסרנות, הם אותם סוכני השפעה, לצערי, גם אלו המצויים בקרבנו המוציאים דיבתה של הארץ רעה ועובדים בשליחותן של מדינות זרות. מדובר בחרב פיפיות, למנוע מספורטאים להתחרות זה בעצם לחסל את המשחקים האולימפיים ואת הרעיון שעומד מאחורי המשחקים הללו. אין שום משחק הוגן בלערב פוליטיקה וספורט, אבל אנחנו רואים שהדברים הללו קורים, ואני חושבת שכאשר מתחילים בדה-לגיטימציה של הספורטאים שלנו מובן שזו דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. זו עוד צורה של לחימה שלא משנה מאין היא יונקת, שנאת יהודים, שנאת מדינת ישראל, הסתה, תעמולה,

אבל זו עוד צורה של לחימה נגד מדינת ישראל. ולכן, במלחמה כמו במלחמה, היא תהיה מצדנו מלחמת חורמה. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף בכנס בראשותו של כבוד השר ארדן, ב-6 בינואר, של השדולה ללוחמה ב-BDS. אנו מצפים לראות אתכם שם,

לצאת עם איזושהי חשיבה מה צריך לעשות יותר טוב כדי שהאמת שלנו תצא לאור.

תודה רבה לחברת הכנסת ברקו. חבר הכנסת מייקל אורן,

חבר הכנסת רוברט אילטוב, לא נמצא. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, תודה, יום ארוך, חברותי, חברי חברי הכנסת, לוקחים לנו את הדגל. בשבועות האחרונים המתקפה של ה-BDS נמשכת ומתעצמת: בשבוע שעבר מכיר הפרלמנט ביוון במדינת פלסטין, באוגוסט האחרון, מארגני פסטיבל רוטוטום שמתקיים מדי שנה בספרד, בלחץ של תנועת ה-BDS בפסטיבל, דורשים מהמוזיקאי היהודי מתיסיהו, שבנה קריירה למסרים של שלום, תקווה ואחווה, הם מבקשים ממנו לחתום על הצהרת תמיכה במדינה הפלסטינית,

תבוטל ההופעה שלו. הוא מסרב וההופעה מבוטלת. לאחר מכן, אחרי הביטול שלו, מארגני הפסטיבל, שהופעל עליהם לחץ נגדי, מבינים את הטעות שלהם ומתנצלים, ומרשים לו להופיע ללא כל חתימה על המסמך שהם דרשו מראש. במלזיה, נעבור למקום אחר, נאסר על נבחרת הנוער להשתמש בסמלי הלאום של מדינת ישראל כשהם השתתפו באליפות העולם לנוער בשיט. ובשנה האחרונה היה ניסיון, ביוזמתו של יושב-ראש ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל ג'יבריל רג'וב, להרחיק את ישראל מפיפ"א. בקונגרס השנתי של פיפ"א התכנסו במטרה לדון בהצעה הזאת, להשעות את ישראל, או להטיל עליה סנקציות, כולנו זוכרים היטב את הדיונים ואת ההתארגנות, אבל למהלכים הללו לא היה תקדים. הזירה החדשה, שמבקשים לבוא ולהשמיץ ולקלס את מדינת ישראל, מחייבת אותנו בהתארגנות ובהתמודדות נוספת. לשמחתנו הצלחנו למנוע גם את זה, אבל ההתגייסות דורשת מקצוענות, דורשת עמידה בסטנדרטים שמציבים לנו אויבינו. עליית המדרגה הזאת והניסיונות החוזרים והנשנים לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל מקשים עלינו, אבל אנחנו יכולים, אם נעבוד נכון וראוי ומדויק, כמו שאנחנו יודעים לעבוד גם בזירות אחרות, נוכל.

רק בחודש שעבר, והזכירו את זה קודמי, נבחרת ישראל בג'ודו מסיימת את ההופעה שלה ב"גראנד סלאם" באבו-דאבי עם מדליות ראשונות אי-פעם על האדמה הזו, ולמרות ההופעה המרשימה של ירדן ג'רבי ושגיא מוקי, הפריע לי מאוד לראות שספורטאי ישראל עלו למזרן ללא כל סממן, כל סממן, של זהות, שחושף את הזהות, את השיוך, של המדינה שלנו, אלא תחת, לא דגל ישראל חלילה, אלא תחת דגל איגוד הג'ודו העולמי. אפילו הדגל שהיה תפור על הבגדים של החבר'ה שלנו, הישראלים המצטיינים,

תודתנו הגדולה על ההצלחה הנהדרת שלהם, אפילו הדגל על הבגדים כוסה במדבקות שחורות. מדובר בהחלטה אומללה של איגוד הג'ודו העולמי. איך אפשר להבין ולקבל החלטה שמונעת מספורטאי להיות מזוהה עם המדינה שהוא מייצג? ומה הרציונל שעומד מאחורי זה? אנחנו באמת באמת באמת חוזרים ורואים את ההתעמרות והיחסים הלא-טובים הללו. גם נבחרת הג'וניור של ישראל בג'ודו, שמתבקשת ונאלצת לוותר על ההשתתפות באליפות העולם שנערכה גם כן באבו-דאבי, ובגלל הקשיים שמערימים על המארגנים בקבלת הוויזה, והתחרות, שהיא הכי חשובה ויוקרתית לספורטאים עד גיל 21, נמנעת מהספורטאים הישראלים שמתאמנים עבורה כל השנה, ולמה?

רק משום שהם מייצגים את מדינת ישראל. נא לסיים, גברתי. אז השימושים האלה כלפי מדינת ישראל, הצגת המעשים הלא-מוסריים,

אדוני היושב-ראש, נדרשת יד אחת מכוונת. יש יותר מדי זרועות שמנסות לטפל. אנחנו צריכים, בשום שכל,

לבוא ולהתמודד בצורה מדויקת ונכונה עם כל מי שמבקש להכפיש את שמה של מדינת ישראל בצורות שלא הכרנו קודם. אז אם כך מתנהגים כלפינו, אנחנו צריכים לדעת ולהקדים בהתארגנות מדויקת ומקצועית את אויבינו בכל צורות ההתנגדות כלפי מדינת ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חברת הכנסת לביא. חבר הכנסת מיכאל אורן, בבקשה. שלוש דקות. תודה, אדוני. נתחיל מהסיפור, עוד ב-2009, בעודי מכהן כשגריר ישראל בארצות-הברית, בקמפוס אמריקני, הסנאט של הקמפוס קיבל החלטה להחרים את ישראל. ישבתי עם הצוות של השגרירות ואמרתי: הנה, זה קמפוס אחד בתוך 7,000 קמפוסים בארצות-הברית שהחליט ככה, להחרים את מדינת ישראל. ואחד מהדיפלומטים היותר משכילים פנה אלי ואמר: כן, אבל זה קמפוס אחד יותר, מה שלא היה לפני שנה, וכעבור עוד שנתיים יהיו חמישה קמפוסים. לך תדע כמה קמפוסים שהחליטו להחרים את מדינת ישראל יש היום. אותו דבר, כנ"ל לגבי הסיפור של מלזיה. מה שהתחיל בחרם של מדינה מוסלמית נגד ספורטאים ישראלים, ומחרימים דברים מאוד ספציפיים, את הסמל, את ההמנון, בעיקר כשמדובר בספורטאים מן המצטיינים בעולם, שיש להם סיכוי טוב מאוד לזכות במדליית זהב, הם לא השמיעו את ההמנון. מה שמתחיל כאן אומנם בחרם של מדינה אחת, וחרם אומנם חלקי, יכול להתגלגל מהר מאוד לממדים הרבה יותר גדולים ומסוכנים ולגלוש לתחומים אחרים, מהספורט, מהאקדמיה, אל תוך המוסדות הפיננסיים והבנקאיים הגדולים ביבשת אירופה, ולפגוע בנו,

בצורה אסטרטגית. לכן אני מצטרף לכל אלה שדיברו היום וקוראים להתייחסות הרבה יותר רצינית לנושא הלחימה נגד ה-BDS, למאמץ לשמר את הלגיטימציה של מדינת ישראל. כבר לפני כמה חודשים ביקשתי מהממ"מ של הכנסת מחקר על היקף הכסף שהוקצב על-ידי המדינה למלחמה בנושא הזה, וקיבלתי תשובה ש-500 מיליון שקל למעשה. אדוני השר,

קיבלת סכום מכובד מאוד, ואני יושב ועובד בשיתוף פעולה מלא עם הצוות שלך, ומאוד מתרשם שהם עושים עבודה רצינית ביותר. יש לך חלק מהתקציב הזה, יש עוד חלק גדול מאוד שהולך למקומות שונים לחלוטין. ואני חושב שאם נתאמץ ונביא את כל הנכס הזה, האדיר מדובר על סכום משמעותי, ונמקד את המאמץ לשמור על השם הטוב ועל הלגיטימציה של מדינת ישראל, אנחנו יכולים להגן על עצמנו, ואפילו להעביר את המתקפה לצד השני,

תודה רבה לך, חבר הכנסת אורן. ישיב שר ההסברה, בכובעו כשר ההסברה, כך כתוב,

זה נקרא: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה. אוקיי, הנה, בבקשה, אדוני. אני מראה לך,

אני מאמין, מאמין. צריך לתקן את מזכירות הכנסת. אדוני היושב-ראש, זה לא יהיה פשוט. קודם כול אני מבקש להודות לחברי הכנסת שהעלו את ההצעות. אני מקווה שאתה לא מידבק, אדוני השר. אני קצת חושש להיות לידך. אני מקווה שכן. אחרי הדרך המיוחדת שבה ניצלת את התקנון, אולי כדאי שתנוח קצת. הייתי רוצה כבר לנוח אחרי הדיון הסוער שהיה פה. טוב, בכל מקרה, אני מודה לחברי הכנסת שוב, אני רק רוצה, אתה

תודה, אבל, בכל אופן. נחמן שי יודע להציע מים, כמו שאתה יודע. אני רוצה רק לעדכן את חברת הכנסת לביא, ששמעתי שהיא אמרה שזה חסר תקדים:

זה ממש לא חסר תקדים, ואני מניח שחבר הכנסת נחמן שי יוכל לספר לחברת הכנסת לביא שניסיונות חרם ודה-לגיטימציה היו בעבר נגד מדינת ישראל,

אפילו היו ניסיונות מוצלחים יותר. אני לא יודע, היו ימים שבהם אי-אפשר היה לקנות כאן כלי רכב של "טויוטה" למשל.

"קוקה-קולה" אני לא זוכר. הייתי כנראה צעיר מדי. "מקדונלד'ס". לא במקום של תחרויות וארגונים,

הנושא הוא, לא רק שהוא חשוב, אני רוצה לומר שהוא אתגר עם פוטנציאל אסטרטגי, אבל להגיד שהוא חסר תקדים זה קצת מרחיק לכת.

עם כל הכבוד להחלטות במלזיה או באוניברסיטה כזו או אחרת. אבל אתה לא רואה עלייה ברף של הפגיעה בארגונים בין-לאומיים? אני רואה עלייה ברף, אבל היא לא חסרת תקדים. היא פושטת ולובשת צורות, החרם או ניסיונות החרם והדה-לגיטימציה היו לאורך כל השנים. ברור שבעידן האינטרנט כל החלטה בכל מקום מגיעה לכל אחד מאתנו מיידית, אז התחושה היא זה מעצים את התחושות. אבל בואו נחזור רגע לעניין. פעילות ה-BDS היא רק הביטוי האופרטיבי של קמפיין תודעתי רחב הרבה יותר, ששואף להציג את ישראל כתכלית הרוע וכמנוגדת במהותה לערכים הנאורים של העולם הדמוקרטי, כשהכוונה היא כמובן לפגוע באינטרסים החיוניים שלה, לבודד אותה בקרב משפחת העמים ובסוף להביא לסוף קיומה כבית הלאומי של הבית היהודי. אני כמובן מניח שחבר הכנסת נחמן שי לא מצפה ממני להציע כאן הצעות מדיניות חדשות שיקלו את ההתמודדות. בישיבות ממשלה, ודאי וודאי. בסופו של דבר זו סמכותו של ראש הממשלה, בתחום המדיני. אני רוצה להסביר קצת מה אמור לעשות בעצם המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, כי באמת היו הדוגמאות שציינתם, בין אם זה במלזיה, או גם דוגמאות של הניסיונות להעמיד חיילי צה"ל לדין על מה שהם עושים במסגרת חובתם להגן על אזרחי ישראל מירי טילים ורקטות, וכל הפעולות האחרות שקשורות לאקדמיה ולמוסדות בין-לאומיים, וכן הלאה וכן הלאה. אז בממשלה הנוכחית, בשונה מבעבר, הוכר הצורך בעצם באופן פורמלי על-ידי החלטת קבינט ביטחוני,

כי היא סודית, אבל יש החלטה כזאת, שמכירה בצורך לגבש מענה שיטתי ומקיף לאתגר הזה, ולמעשה היא הטילה עלי ועל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה את האחריות, לא להחליף את כל המשרדים שעוסקים בנושא, כי יש הרבה מאוד גופים שעוסקים וגם הרבה מאוד ארגונים יהודיים ופרו-ישראליים בארץ ובעולם, אלא למעשה להיות גורם שמגבש מדיניות וגם מתאם ומתכלל את כל הגופים שקיימים, גם להעצים את הידע שקיים בהם, גם את התקנים, וגם לאסוף מידע ומודיעין בנושאים הללו. והכול הכול,

במטרה לא רק לסייע לחזק את המיתוג החיובי של מדינת ישראל ואת ההבנה מה מדינת ישראל מייצגת ומה הערכים שלה, אלא גם להשיב מלחמה שערה ולהפוך למעשה את גורמי הדה-לגיטימציה מאלה שרודפים ותוקפים לנרדפים ומותקפים. פעמים רבות, אם אנחנו נחשוף מי מאחוריהם, מה מקורות המימון שלהם, איזה עבירות הם עושים, והם עושים, אנחנו חושבים שזה יסייע מאוד להדוף את המתקפות האלה. כפי שאמרתי, המשרד כבר עובד, ויעבוד בשיתוף פעולה עם כל השרים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, אבל לא רק, אני חושב שגם לחברי הכנסת מימין ומשמאל יש פוטנציאל מאוד גדול להשתלב בפעילות הזאת, כי חברי הכנסת, מי כמוהם מכיר את מה שקורה באמת במדינה ואת הטיעונים, ואני חייב לומר שרוב רוב רוב חברי הכנסת, כאשר הם מייצגים את מדינת ישראל בעולם, הם גם נוקטים גישה ממלכתית, כי הם יודעים את האמת והם יודעים גם מה עומד מאחורי ניסיונות החרם, שזה לא באמת לנסות לקרב בין הצדדים או לפתור את הסכסוך, שזה דבר שאולי יש בינינו חילוקי דעות איך להשיג אותו,

היריב שלנו, שמקדם דה-לגיטימציה, לא זה השיקול שמנחה אותו.

כפי שאמרתי, המאבק הוא לא עניין של ימין או שמאל, ואני גם לא חושב, יכול להיות שאם המדיניות הייתה אחרת, וגם על זה אפשר להתווכח, נחמן, אם היינו מרוויחים יותר זמן או פחות זמן.

אני תמיד מציין כדוגמה את הדבר המעצבן שדווקא אחרי תוכנית ההתנתקות, כשישראל נדרשה ל"עופרת יצוקה" כדי להגן על עצמה, אז הפוליטיקאית הראשונה שהוצא נגדה צו מעצר בבית-משפט אירופי הייתה ציפי לבני.

עוד פעם, לא רוצה להיכנס לוויכוח על מדיניות וכמה היא מחסנת אותנו מפני דה-לגיטימציה, זה פחות בתחום שלי, אני חושב שיש הרבה הרבה עבודה לעשות עוד, בתחום שלי, כדי כן להדגיש ולהביא לידי ביטוי את מה שקיים במדינת ישראל, ולהציג את האמת העובדתית על מה שמתחולל כאן ולא את השקרים שמופצים על-ידי ארגוני הדה-לגיטימציה. חשוב לי להדגיש, לסיום, שהאתגר הזה הוא אכן בעל פוטנציאל שלילי אסטרטגי נגד מדינת ישראל,

כפי שציינתם בצדק, נדרש גיבוש מענה מקיף ורציני, ופעם ראשונה גם שהועמד תקציב.

אבל הוא,

חסר תקדים מול מה שהיה בעבר, כ-100 מיליון שקלים, שבו אני אמור לגבש תוכנית עבודה.

גם אם היו 2 מיליארד הייתי מוצא מה לעשות בהם, אבל ב-100 מיליון צריך לחשוב איפה אנחנו מעצימים פעילויות חיוביות שצריך להן יותר כסף, כי הן אפקטיביות, או איפה יש ואקום שעם הכסף הזה צריך לעודד פעילות, למשל הבאה של הרבה יותר משפיענים לא-יהודים למדינת ישראל, בדומה למה שעושה פרויקט "תגלית" עם הנוער היהודי, אבל עם קהילות שאנחנו פחות מחוברים אליהן או שהן פחות מכירות את מדינת ישראל, בין אם אלה פרלמנטרים מהאיחוד האירופי ובין אם הם מובילי דעת קהל של הקהילה ההיספנית או האפרו-אמריקנית בארצות-הברית, או איגודי עובדים רבים בעולם, שהם היום משפיעים מאוד בתחומים הכלכליים ופחות מכירים את מה שקורה במדינת ישראל. חשוב לי לציין, לסיום, שמדינת ישראל, בשונה ממה שמנסים לפעמים לומר, בדברים שאמרת,

מטפל גם משרד החוץ. זאת שאלת המפתח, איך אתה מסנכרן את הפעילויות. הם גם עוסקים בלהביא. אני מסכים אתך שזה כיוון נכון. כפי שאמרתי, קודם כול, את עמדתי אני לא מסתיר, אמרתי, בדיעבד,

הייתי מעדיף להיות שר החוץ.

אם היו מציעים לי לא הייתי שולל כנראה, וגם הייתי חושב שהתחום הזה יכול היה להשתלב כחלק מפעילות משרד החוץ.

שאינני קובע את הרכב הממשלה ואת חלוקת המשרדים, ואני פועל במסגרת מה שהוחלט. ולכן אני מבין היטב שצריך תיאום מלא עם משרד החוץ, אין לנו שום כוונה להחליף את היכולות שלו ואת ההימצאות של הנציגים שלו.

רוב המידע שזורם אלינו כרגע זורם על-ידי הנציגויות של משרד החוץ. מובן שעל זה אפשר להוסיף עוד ארגונים שיעשירו את הידע הזה, ואם נשכיל כולנו ונבין שבנושא הזה אנחנו פועלים למען אותה מדינה, בין אם קוראים לזה משרד x או y או מפלגה כזו או אחרת, אני חושב שנעשה שירות חשוב לעתידה של מדינת ישראל. אני באמת מחפש פה לנצל את מיטב הכוחות והמוחות שקיימים בעם היהודי.

לא בטוח שאני זקוק בעיקר לאנשי ימין בנושא הזה, אני לא מחפש to preach to the choir. תראה מי יושב פה.

אני אומר: בחוץ-לארץ דווקא חלק מהבעיות שלנו הן עם קהלים שמזוהים מרכז שמאל, ולפעמים מנסים לנצל את זה כדי לקחת אותם למקומות שהם לא תמיד מבינים שזה לא יעזור לפתור את הסכסוך או לקרב בין הצדדים, אלא בדיוק להפך. מה שכן היה חשוב לי לציין זה שבכל זאת עדיין לא צריך להספיד אותנו, כל כך מהר, ישראל עדיין לא מדינה מבודדת, אני חושב שהקשרים שלנו, גם הכלכליים וגם האקדמיים, ממשיכים להתפתח ולצמוח, ויש הרבה מדינות שפונות למדינת ישראל בבקשות לסיוע ושת"פ. אני לא אגנוב לראש הממשלה את כל ענייני הסייבר, אז אני לא אתחרה בו בעניין הזה, אבל בהחלט אפשר לציין שרק בחודשיים האחרונים הגיעו לישראל שבעה ראשי מדינות, מי שחשוב לו: יוון,

אוקראינה ואלבניה, ומגיעים כל הזמן הרבה מאוד שרי חוץ ושרים בכירים נוספים. אנחנו חותמים כול הזמן על הסכמי שת"פ כלכלי ומדעי, רק בשבועות האחרונים עם אוסטרליה, הונג-קונג ופנמה, ולקראת חתימה על הסכם נוסף עם יפן, משא-ומתן רציני עם סין ומדינות נוספות. מ"הורייזן 0 ,"202כבר כמעט 400 חברות ויזמים ישראלים קיבלו מענקים במסגרת השת"פ המדעי. בריטניה, שהיא אולי המוקד של מתקפת הדה-לגיטימציה, יש לנו אתה עלייה של 36% בסחר החוץ ההדדי מאז 2010. ועל הנציגות הרשמית באבו-דאבי, שנפתחה לאחרונה, לא צריך להרחיב. גם בתחום המאבק עצמו, של ה-BDS, וזה עוד לפני שאנחנו עובדים באופן מאורגן ומסודר כפי שאני מקווה שיקרה בקדנציה הזאת, אפשר לציין לטובה גם אירועים כמו שקרו לאחרונה בארצות-הברית: אומצה חקיקה פדרלית נגד ה-BDS.

לא רק ברמה הפדרלית, גם ברמת המדינות, ואני מקווה שזו תופעה שתלך ותתרחב, באנגליה מקודמת חקיקה כזו, שתמנע פעילות BDS בשלטון המקומי, בצרפת בית-המשפט העליון אישר את הרשעתם של פעילי BDS שניסו למנוע מכירה של מוצרים ישראליים. באופן טבעי, כשעוברת החלטה נגד ישראל, היא מקבלת בולטות מאוד מאוד גדולה, אני אומר בצער רב, בתקשורת הישראלית, דבר שנותן להם, לארגונים הללו,

כשיש החלטות הפוכות, למשל של 200 ראשי אוניברסיטאות בארצות-הברית שמגנים באופן פומבי את פעילות ה-BDS, אז אולי חוץ ממני ועוד כמה מעורבים אף אחד לא שומע על ההחלטה הזאת.

למנות עוד ועוד,

שלא שיובן מדברי שבגלל זה אנחנו אמורים להיות שאננים. ממש לא. התופעה זאת מתרחבת בהחלט, ומטעים באמצעותה גם הרבה מאוד אנשים טובים ותמימים שחושבים שבכך הם אולי תורמים לקידום של איזשהו תהליך שלום, וגם הרשות הפלסטינית, שלצערי בחרה בדרך החד-צדדית, שבעבר פחות הייתה מעורבת בנושא הזה, עכשיו מגבה, ומעורבת באופן ישיר בפעולות הדה-לגיטימציה וההחרמה.

אנחנו לא נהיה שאננים, אנחנו נגבש את התוכנית הזאת, אנחנו נשמח לקבל כל רעיון או הצעה, כי החוכמה לא מצויה רק אצלנו, ויש פה אנשים מאוד מנוסים בתחום הזה. אני אשמח להעביר את זה לדיון, או בוועדה או במליאה, כפי שהמציעים יבקשו.

תודה רבה, אדוני השר. רק שתדע שמשרד הבריאות ממליץ למי שחולה בתקופה הזאת להישאר בבית, אדוני השר,

אז פה אתה מדביק בכלל את, אולי זו באמת תוכנית מכוונת שלך. אז היו מפסידים בהצבעה. לא היינו מקזזים, האופוזיציה הייתה מתקזזת. האמת היא, אוקיי. השר מסכים למליאה או ועדה. יש הצעות אחרות של חבר כנסת, של המציעים? ועדת חוץ וביטחון. ואז מה יהיה? מתי נעשה את הדיון הזה? לא, את יכולה, בוועדת משנה לענייני חוץ. בוועדת משנה לענייני חוץ, טוב. אנחנו בעד. מאה אחוז. אנחנו נצביע. מי שבעד ועדת חוץ וביטחון, יצביע בעד, ומי שנגד,

מה לעשות.

אם אתה בעד ועדת חוץ וביטחון, בעד. נגד, נגד מה? אתה נגד, הסרה מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. תודה רבה על ההצבעה. ההצעות לסדר-היום בנושא מתקפת ה-BDS נמשכת ומתעצמת תועברנה לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום. דוח טאוב: הפערים החברתיים מעמיקים ומשבר הדיור מחריף,

ראשון המציעים, חבר הכנסת מקלב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, חלום פרעה ופתרון יוסף, היו בו שני היבטים מרכזיים. פרעה התקשה לקבל את כל הפתרונות של כל החכמים וכל החרטומים, מכמה סיבות. שתי סיבות מרכזיות לכך שהם לא הניחו את דעתו היו הפערים שנראו לו בחלומות מצד אחד שבע פרות שמנות, בריאות בשר ויפות מראה, מול שבע פרות רעות מראה ודקות בשר, פערים כאלה. והחלום השני היה גם כן, על שיבולים: שבע שיבולים בריאות וטובות מול שבע שיבולים דקות ושדופות. זה לא הסתדר לו. כל הפתרונות שנתנו לו לא הניחו את דעתו. והדבר השני הוא: למה צריך שני חלומות? למה לא מספיק חלום אחד? למה צריך שני חלומות? היה מספיק גם חלום אחד. יוסף פתר לו את זה, הוא הסביר לו הסבר, קודם כול, על הפערים, הוא הסביר לו איך יכול להיות שמצד אחד יכולות להיות שבע שנות שובע ומצד שני מייד לבוא שבע שנים של רעב, שמשכיחות את כל שנות השובע, וכן הלאה, ומדובר באוכל. זה הניח את דעתו.

כשיש פערים, הפערים האלה יכולים להיות, לא צריך שנים אחרות, זה יכול להיות באותה שנה, ועל זה דוח טאוב מצביע.

שהוא מצביע על פערים גדולים מאוד, שמצד אחד יש אוכלוסיות שמרוויחות ושההכנסה שלהן לנפש עולה באופן דרמטי, מול קבוצות גדולות במשק, כאלה שמפרנסים ושההכנסה שלהם נמוכה יותר. הוא, דוח טאוב, לא מדבר דווקא על עוני. צריך לשים את הדגש: הוא מדבר על כך שיוקר המחיה וההכנסה הממוצעת לנפש לא מקבילות, ההכנסה פחותה מסל הצריכה הממוצע. סל ההכנסה, רמת ההכנסה לנפש יותר נמוכה מעלות ממוצעת של סל הצריכה, וזה גורם לפערים, כי אנשים בעצם לא יכולים לכלכל את מעשיהם, ונוצרים להם פערים גדולים מאוד במצבם, וזה לכל אורך השדרה. מ-2003 עד 2015 שיעור ההכנסה עלה ב-5% ועלות הצריכה עלתה ב-21%. אנחנו בפערים האלה אלה הפערים הכי גדולים שקיימים, גם בהשוואה למדינות ה-OECD, ושם לא קיימים פערים כאלה. זה יוקר המחיה, יוקר המוצרים במדינה, וזה מגיע עד כדי אבסורד שבמחירי החלב והביצים, הפערים בין המחירים אצלנו למחירים שם,

כחקלאות שקיימת, או הלולים, ענף הלול, בדברים שאנחנו מייצרים, ההבדל בינינו לבין מדינות ה-OECD הוא ב-45%, הפערים בעלויות. זה אומר שיש כאן פערים גדולים מאוד, והטיפול צריך להיות,

אני מייד מסיים. באמת ממוקד בעניין הזה. מעבר לכך ש-20% מאלה שעכשיו, הקשישים, מאלה שאמורים היום להיכנס לגיל הפנסיה, או לגמלאים, 20% מהם מקבלים מתחת לפנסיה, והצעירים יותר, שמפרנסים, תודה. הנה, משפט אחרון. את משק-הבית, וגם כששני בני-הזוג, המפרנסים הראשיים, עובדים, הפער ביניהם מתרחב יותר. אנחנו לא מדברים כאן על הדירות, שם זה מתרחב יותר, היכולת להגיע לדירה נהפכת לחלום.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.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 השבוע התפרסם הדוח השנתי של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. הדוח עוד פעם מצביע על עלייה במחירי מוצרי הצריכה בישראל, והם מהגבוהים במדינות המפותחות, וגם עולה כי יוקר המחיה הולך ועולה. לפי הנתונים, מחירי המזון עלו מאז, מ-2000 עד 2014, בכ-56%; מחיר הדיור עלה בכ-44%; שירותי הבריאות התייקרו ב-39%; שירותי החינוך והתרבות התייקרו ב-7%. אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל היא מדינת השסעים, הפערים, והיא מדינה, באמת, שהיא שתי מדינות, או שלוש-ארבע,

אבל שתיים מבחינת ההכנסה ומבחינת העושר. יש כאלה שיש להם, והם מעטים, ויש כאלה שאין להם. יש עוני במדינת ישראל, הצביעו על זה דוח הביטוח הלאומי ועוד דוחות. אדוני היושב-ראש, הפערים האלה מצטיירים ונראים בצורה ברורה במערכת החינוך. לפני כמה ימים הייתה לנו השקה של שדולת החינוך, קידום החינוך הערבי, ומרכז המחקר של הכנסת הגיש שם דוח שאנחנו ראינו בו את ההקצאה לכל תלמיד ואת הפער בין התלמידים היהודים והערבים, למשל, בחטיבות העליונות: 30%. נכון, משרד החינוך מנסה, וזה טוב, דרך תקצוב דיפרנציאלי, דרך הסייעת השנייה, ועוד דברים אחרים, לחפות ולהתגבר על הפער הזה, אבל צריך לעשות המון כדי שבאמת יהיה צדק חלוקתי בכלל, במשאבים, בהזדמנויות. המדינה צריכה להיות מדינת רווחה למען אזרחיה ולמען האדם, ולא להפך. לכן, צריך שינוי, צריך שינוי בדיסק. למשל, אני מתכוון לאוכלוסייה הערבית, שסבלה מאפליה, וסבלה מהזנחה, ואת זה כל הממשלות אמרו, אבל הן צריכות לפעול, לעשות שיהיה שוויון וצדק אמיתי, משום שזה תפקידה של מדינה, שתהיה למען כל אזרחיה, ולא רק חלק מהאזרחים. אנחנו צריכים מדינת רווחה. אני רק מביא דוגמה מההיסטוריה הערבית והאסלאמית בזמנו של הח'ליף עומר אבן אל-ח'טאב, שהוא הח'ליף הרשידי השני: היה רעב במדינה, אז הוא לא לקח מסים מהאנשים, ואפילו לא הפעיל את חוקי העונשין, לא שילמנו, נגד הגנבים. לא שילמנו, הוא לא הפעיל. וכאשר אמרו לו: מה, אתה לא רוצה שהם ישלמו לפחות את ה"זכאת", שהיא אחד מעמודי התווך של האסלאם?

אמר להם (אומר בערבית: לא נדרוש מהם את אשר לנו, עד שאנחנו נעשה להם וניתן להם מה שאנחנו חייבים לתת להם כמדינה.) תודה.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת מרגי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מכובדי השר וסגן השר, ההצעה לסדר-היום מדברת על ממצאי דוח טאוב, על הפערים החברתיים המעמיקים ומשבר הדיור המחריף. כמעט כל שנה אנחנו עולים ומדברים

על הפערים החברתיים במדינת ישראל, אם זה דוח של הביטוח הלאומי, דוח טאוב, דוחות של מכונים כאלה ואחרים, מחקרים.

תחושה שיש מי שרוצה באמת לפתור את הבעיה הזאת, שנקראת הפערים החברתיים, בחלקה. יש צעדים כאלה ואחרים, שתורמים אולי במעט, ואנחנו רואים גם,

האמת צריכה להיאמר, וביושר, התקציב האחרון של הממשלה, ולו יצויר שהוא ייושם כולו במלואו יש בו כמה פרמטרים שלכאורה יכולים להביא לצמצום פערים. אבל צמצום פערים, אי-אפשר להיאבק בפערים באמצעות טפטופים פה ושם. זה חייב להיות במאבק מערכתי, משולב,

כל הממשלה, על כל משרדיה, בכל התחומים. כי אנחנו רואים,

משרד מסוים, שר מסוים יכול לקבל החלטה שיכולה להביא לצמצום פערים במידה מסוימת, ומשרד אחר יכול לעשות צעד הפוך לגמרי, וצעד בולע צעד, ואנחנו שנה אחר שנה עם פערים הולכים ומתרחבים, פערים בחינוך, פערים בהשכלה הגבוהה, פערים בתעסוקה, פערים בדיור. ואין ספק, אם אני באמת רוצה להצביע על פתרון מיוחל, שיביא, ושייתן גם את התחושה שהממשלה באמת רוצה להיאבק בפערים החברתיים במדינת ישראל, צריך רשות מתכללת, צריך משרד שמתכלל את כל הפעילויות, את כל הפעולות. כשראינו שהממשלה קיבלה החלטה אמיצה להיאבק בחסמים הביורוקרטיים במשק, או להוביל לרפורמות מסוימות,

פרסונה מיוחדת כדי שתוביל, הקימה ועדה מיוחדת כדי שתוביל את הרפורמות האלה. כשרוצים, כשרוצים להיאבק בעוני, רוצים להיאבק בפערים ולהביא לצמצום הפערים החברתיים, צריך להקים או רשות, או ועדה, עם ראש ועדה שמחויב אך ורק לנושא הזה, או משרד ממשלתי, או שר ייעודי לזה. אי-אפשר לסמוך על זה שצעד זה או אחר יביא לפתרון המיוחל.

אם אני מסכם את ההצעה לסדר-היום,

אם לא נעשה את הצעדים האלה, אם הממשלה לא תפקיד את הסוגיה הזאת בידי כתובת פרסונלית אחת,

אנחנו נעמוד כאן כל שנה, ונדבר על הפערים החברתיים.

בפערים חברתיים, אדוני היושב-ראש, בזה אני מסיים, בפערים חברתיים אנחנו לא יכולים לסמוך על הנס. יבוא היום, בסוף, שזה יתפוצץ לנו בפרצוף. הרי בואו, אני אומר לכם בכנות, אנחנו זוכרים את המחאה של קיץ, זה היה 2011, המחאה של הקיץ? כן. ב-2011. בהתחלה הגבנו באדישות לאותה מחאה. מתי הממשלה נכנסה ללחץ? כשהיא הבינה שהולך לקרות משהו, כשהיא הבינה שהציבור, גמרנו, כשהתחילו גלי אלימות. לא לעולם חוסן, ואני לא קורא לאף אחד, אבל אי-אפשר לסמוך על הנס בצמצום פערים חברתיים.

אני קורא לממשלה להקים רשות, או למנות שר או משרד, או להקים ועדה, שתיאבק ותביא לצמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, אדוני. ישיב סגן שר הרווחה והשירותים החברתיים משולם נהרי. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה להתייחס לדוח מרכז טאוב, שבמסגרתו הוגשו ההצעות לסדר-היום. בכותרת הדוח מופיע אומנם ציון של שנת 2015, אך רוב פרקיו מתייחסים לשנים עברו, מלבד הפרק על הוצאות הרווחה, שמעודכן לשנת 2014. הפרק הדן בעוני והפערים החברתיים-כלכליים מתייחס לתקופה עד 2011, ובמקרים מסוימים אף רק לתקופה עד שנת 2010, כך שאין בו כל עניין חדש, בפרט לאחר שהוגש לא מזמן דוח ממדי העוני והפערים החברתיים, עם הנתונים העדכניים ביותר שיש, נתוני 2014. דוח הביטוח הלאומי זכה לסיקור נרחב במעמד השר ובמעמד מנכ"ל הביטוח הלאומי. הפרק על שירותי הרווחה מתאר בצורה קולעת ותמציתית את עיקר המסקנות של סקירת השירותים החברתיים של משרד הרווחה ושל הדוח השנתי של הביטוח הלאומי, שניהם לשנת 2014, שהתפרסמו,

באוקטובר ובספטמבר 2015. כפי שהדגיש השר חיים כץ במסיבת העיתונאים על דוח ממדי העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי, ועל בסיס נתונים מעודכנים עד לשנת 2014, הפערים שעדיין נותרו, למרות השיפור שחל בשלוש השנים האחרונות בשיעור המשפחות העניות, מחייבים נקיטת מדיניות משמעותית נוספת, הכוללת הגדרת יעדים לצמצום ממדי העוני לרמה של ממוצע העוני בארצות ה-OECD, בפרט בקרב ילדים. השר הדגיש גם את החשיבות של הטיפול באנשים העניים ביותר, שהם בגיל העבודה, ואנחנו פועלים יחד עם המוסד לביטוח לאומי להגדלת קצבאות הבטחת הכנסה לעובדים, באמצעות הפחתת שיעור הקיזוז של הקצבה. נוסף על כך, בכוונתנו לקדם באופן משמעותי, בשיתוף עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, את הנושא החשוב של קצבת הסיעוד, דבר שיהווה אור בקצה המנהרה, במיוחד עבור אלה בעלי התפקוד הנמוך ביותר, שהקצבה עבורם היא קריטית. כמו כן, בנושא זה אנחנו מתכוונים להקל את מבחן ההכנסה, כך שגם אנשים סיעודיים ממעמד הביניים יוכלו ליהנות מקצבת הסיעוד, יותר ממה שהיה עד כה. נוסף על אלו, שר הרווחה תומך ופועל לשיפור מענק העבודה, בעיקר עבור משפחות חד-הוריות. המענק שניתן כיום, והוא באחריות משרד האוצר, נמוך משמעותית מהמענקים שניתנים בארצות מפותחות אחרות. אנחנו פועלים ונוקטים את כל האמצעים לשפר את השירות הן של משרד הרווחה והן של המוסד לביטוח לאומי, בפרט בנושא של מיצוי זכויות. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מטפל באוכלוסיות החיות בעוני ובהדרה, ומפתח שירותים ומענים עבור אוכלוסיות אלו. להלן כמה דוגמאות לתוכניות שפותחו עבור אותן אוכלוסיות חלשות החיות בעוני ובמצוקה או נמצאות בסיכון לחיות בעוני: תוכנית הדגל של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשנת 2015 היא תוכנית "נושמים לרווחה". תוכנית זו פועלת ב-95 רשויות מקומיות ומסייעת לכ-3,020 משפחות החיות העוני ובהדרה להתמודד טוב יותר עם מציאות חייהן ולהיחלץ ממעגל העוני. התוכנית ממומנת על-ידי המשרד בתקציב כולל של כ-100 מיליון ש"ח לשנה. התוכנית מקצה טיפול של עובדים סוציאליים ייעודיים, העובדים עם המשפחות באופן פרטני, ויש גם מלווה מומחה צמוד לכל משפחה, שמסייע במתן כלים ורכישת ידע ומיומנויות. נוסף על כך, התוכנית כוללת גם השקעה כספית עבור כל משפחה, כדי להתמודד עם צרכים קונקרטיים ומיידיים של המשפחה, בהתאם לתוכנית ההתערבות שנבנתה עמה. בקיצור, זו מעטפת שניתנת לאנשים נזקקים, ששם הכול מרוכז, מיצוי זכויות, העצמה, וכל הדברים שנצרכים, ולא עוד התור הזה שעומדים בו במשרד לשכת הרווחה, שלא מוסיף הרבה כבוד לאנשים, ולכן אנשים נמנעים מלגשת לשם. פה הם באים למקום שהוא מובנה, מקום חם, מקום נעים, מקום שנותן להם הרגשה טובה. כדאי וטוב לבקר המקומות האלה. אני רואה בזה בשורה. כמדד הצלחה של התוכנית נקבע ש-50% מהמשפחות ישפרו את מצבן לפחות בשלושה יעדים, הכוללים, שילוב או קידום בתעסוקה, שיפור מיומנויות בניהול תקציב משפחתי חכם, צמצום משמעותי של תלות המשפחה בשירותי הרווחה, הגברת היכולת למיצוי הזכויות של המשפחה, הרחבת מערכות התמיכה הטבעיות ותחושת שייכות לקהילה, שיפור התפקוד בין בני המשפחה ובין המשפחה לסביבתה. מרכיב אחר של התוכנית, לצד הטיפול הפרטני הממוקד במשפחות, הוא מרכזי העוצמה שהוקמו ומופעלים ב-95 יישובים, מרכזי העוצמה הם מרכזים ייעודיים המבקשים להבטיח הנגשת שירותים למיצוי זכויות, על רצף שממתן מידע ועד סנגור אקטיבי, ומופעלות בהן תוכניות מגוונות לקידום זכויות. מוצעות בהן תוכניות קבוצתיות וקהילתיות בדגש על תחום התעסוקה, אך גם תוכניות להעצמה ושיקום כלכלי. מרכיב חשוב נוסף במרכזים הוא קידום שינוי מדיניות חברתית לטובת אנשים שחיו בעוני. מרכזי התעסוקה, תוכנית לשילוב וקידום תעסוקתי למשפחות מוחלשות. תוכנית זו פועלת בחמישה יישובים. בבסיס התוכנית, ראיית הפרט בארבעת המעגלים המרכזיים של חייו: האישי, המשפחתי, הקהילתי והתעסוקתי. השירותים ניתנים תוך איגום ידע ומשאבים מגורמים מקצועיים שונים לקידום התעסוקה. אוכלוסיית היעד של מרכזי התעסוקה היא: 1. לקוחות הרווחה, המתקשים להשתלב בעולם העבודה, חסרי תעסוקה או כאלו שרוצים לשדרג את מעמדם המקצועי או להגדיל את הכנסתם, 2. לקוחות בעלי חסמים תעסוקתיים, נעדרי מיומנויות עבודה, השכלה וניסיון מקצועי, ובעלי בעיות רגשיות וקשיי הסתגלות. מרכזי התעסוקה פועלים על-פי כמה עקרונות: עבודה רב-מערכתית, איגום משאבים, הסרת חסמים תעסוקתיים אישיים, משפחתיים, קהילתיים, תרבותיים וכלכליים, התערבות רגישת-תרבות, מיקוד כוחות ושימוש במשאבי הקהילה, שילוב איכותי ארוך טווח בתעסוקה וליווי לכל אורך התהליך, קידום והכשרה מקצועית, תוכנית ממוקדת תוצאות. תוכניות נוספות של המשרד המהוות מסלול מורחב של מרכזי התעסוקה, תוכנית "אשת חיל" המיועדת לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסיית העולים, פועלת בכ-70 יישובים בארץ. היא הוקמה במטרה לספק לנשים את הכלים הנדרשים לשילובן המוצלח בשוק העבודה, באמצעות הגברת המוטיבציה, פיתוח מסוגלות תעסוקתית, הקניית מיומנויות נדרשות ומתן ליווי והכוונה אישית וקבוצתית להתפתחות מקצועית, תעסוקתית והשכלתית. תוכנית "תעסוקה לרווחה" פועלת ב-20 יישובים ונותנת ליווי כלכלי ושילוב בתעסוקה כאמצעי ליציאה מעוני עבור משפחות המוכרות במחלקות לשירותים חברתיים. תוכנית מפ"ה, משפחות פוגשות הזדמנות, תוכנית הפועלת בשמונה יישובים במחוז הדרום, בדגש על עבודה עם משפחות, על מיצוי זכויות ושיפור התפקוד, בליווי אינטנסיבי של עובדים סוציאליים. ביטחון תזונתי, הטיפול בנושא זה הוא אחד הצעדים המשמעותיים שננקטים כדי להרחיב את הסיוע לנזקקים ולצמצם את תופעת העוני והפערים החברתיים. בתקופת הכנסת התשע-עשרה נעשו כמה מהלכים בנושא, חלקם הגדול ברוח המלצות דוח מבקר המדינה, הושקה תוכנית להגברת הביטחון התזונתי, הוקצו עבורה לראשונה תקציבים ממשלתיים, שנועדו בין היתר לסייע במפעל הזנה לאספקת ארוחות לאוכלוסיות נזקקות. 70,000 ילדים נוספו למפעל ההזנה. אלפי עובדים עניים עם צרכים מיוחדים וקשישים במועדוניות מועשרות מקבלים בכל יום ארוחה חמה, ועוד. המועצה לביטחון תזונתי בוחנת דרכים לסייע למשפחות נזקקות ולגבש המלצה מיטבית לממשלה, בין היתר על-ידי בחינת עלויות של סלי מזון, הורדת מע"מ, הורדת מסים, פיקוח על מחירים, סיוע כספי ועוד. בעניין התקציב, הממשלה הקצתה כ-230 מיליון ש"ח לנושא הביטחון התזונתי, מהם 170 מיליון ש"ח הוקצו לתוכניות הזנה שונות, קיימות ופעילות, עבור תלמידים ואזרחים ותיקים, ו-60 מיליון ש"ח הוקצו לטובת סיוע ישיר למשפחות נזקקות באמצעות עמותות המזון, אולם הדבר לא הגיע לידי יישום בגלל בעיות משפטיות הקשורות להתקשרות של העמותות על-פי מכרזים.

תודה רבה לך, סגן השר נהרי. מה אתה מציע? אני מציע להסתפק בתשובה. מה פתאום, ועדה. הוא מציע להסתפק בתשובה. ועדה, ועדה. טוב, זאת עמדת הממשלה. לא, הוא יכול, הוא מתיישר אתנו. אתה מתיישר, אדוני?

יתיישר. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי שבעד ועדה, אלא אם כן יש הצעות נוספות. יש הצעות נוספות?

מי שבעד ועדה יצביע בעד ועדת העבודה והרווחה. בבקשה.

חברת הכנסת ברקו, הקפידי להצביע. הצבעתי. כל הכבוד. אתה נוזף בי לשווא,

אני רוצה לוודא שאת מצביעה גם בנושאים שאינם טרור. עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת מרגי. המשך סדר-היום, הצעות לסדר-היום בנושא: המשך פעילות בתי-החולים הפסיכיאטריים הפרטיים, הצעות מס'

חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה.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

יש מקומות שהכנסת מעדיפה שלא להסתכל לכיוונם, בדרך כלל מדובר במקומות שהם בקצה הסקאלה החברתית, ואין שום ספק שבתי-החולים לפגועי נפש, או יותר נכון המוסדות המטפלים בפגועי נפש, הם מסוג המקומות הללו, אף שאני יודע, אדוני השר, שאתה ביקרת במקום, כחלק מהמדיניות שלך להגיע, בפעלתנות הידועה שלך, בהפתעה לכל מקום ולראות את הדברים בזמן אמת,

אני מברך אותך. אנחנו, חבר הכנסת גילאון ואני, ביקשנו להעלות על סדר-יומה של הכנסת את הנושא של המשך פעילות בתי-החולים הפסיכיאטריים הפרטיים. באוקטובר 2012 זעזעה את מערכת הבריאות בישראל פרשת "נווה יעקב" יש שני מוסדות שמטפלים, אחד מהם הוא "נווה יעקב" והשני "אילנית" מוסד שמקבל תהודה בתקשורת, בעיקר בתוכנית של קרן נויבך אבל לא רק. באותו תחקיר, אדוני היושב-ראש, עשרות אנשי צוות, בהם גם המנהלים והבעלים של מוסד החוסים הפרטי, נחקרו בחשד לתקיפה של חסרי ישע, התעללות, הזנחה, עבירות מין ואי-דיווח. למחרת המוסד נסגר על-ידי משרד הבריאות. עקב אותה פרשה אומללה הקים משרד הבריאות צוות, ובעצם המגמה שהסתמנה אז הייתה לוותר על המוסדות הפרטיים ולסגור את שני המוסדות הנותרים, "נווה שלווה" ו"אילנית" סליחה, אתה תתקן אותי לגבי השם הראשון. גם השרה לשעבר, שרת הבריאות לשעבר, התבטאה בדבר הצורך לסגור את המוסדות, והגדיל לעשות מנכ"ל משרד הבריאות הקודם,

אדוני היושב-ראש, "אלו לא בתי-חולים, והפתרון שהם מציעים הוא אכסון של מטופלים ולא טיפול בהם. יש מעט מאוד שיקום ומעט מאוד רווחה". בינואר 2014 שלח מנכ"ל משרד הבריאות הודעה לבעלי "אילנית" על הפסקת ההתקשרות עמם, וחודשיים אחרי זה, אחרי שהוא עזב את תפקידו, פרסם המשרד מכרז להפעלת הוסטלים ודירות מוגנות בקהילה כחלופה לחלק ממטופלי "אילנית" ו"נווה שלווה". באותו חודש, כאמור, הודיע גמזו על עזיבתו, ולאחר מכן השתנה הכיוון. אנחנו למדים, כבוד השר, שלא זו בלבד שהמוסדות האלו ימשיכו לפעול, אלא שהמכרז בעצם מדבר על פתיחה של מסגרות פרטיות חדשות לטיפול באותם חוסים.

יש כמה בעיות, ובזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש. המוסדות האלה הם בעייתיים מכמה סיבות. קודם כול, יש טענה קשה, כבוד השר, על סטנדרטים נמוכים במיוחד באותם המקומות. יש בעיה קשה, טענה קשה שעולה, בדבר חוסר רגולציה מספקת מצד משרד הבריאות. זאת לא ביקורת פרסונלית, אלא ביקורת מערכתית, שהיא לא מספיק מתואמת ולא מספיק ברורה. והשאלה שלנו, כבוד השר,

בהינתן התנאים האלה, בכלל, האם תחום כזה צריך להיות מנוהל על-ידי גופים פרטיים? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, האם באמת הרגולציה של משרד הבריאות תבטיח שמקרים כמו אלו שקרו בשנת 2012 לא יחזרו? תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת

שר הבריאות,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מחלקות האשפוז ב"אילנית" וב"נווה שלווה", שני בתי-החולים הפסיכיאטריים הפרטיים שקיימים כיום בישראל, מטפלות כיום בכ-150 אנשים אשר להם לקות כפולה, הפרעה נפשית והנמכה קוגניטיבית, המצריכה התייחסות טיפולית ייחודית. מאז פרשת "נווה יעקב", ולאור ההחלטה של מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, פרופסור רוני גמזו, מוביל המשרד תהליך לבניית שירות חדש המותאם לאוכלוסייה זו. מודל השירות החדש: קהילה שיקומית בגישה אקולוגית, מגדיר מחדש את הגישה הטיפולית לאוכלוסייה זו, תוך שימת דגש על אוריינטציה שיקומית וקידום יכולותיהם התפקודיות בהיבטי חיים שונים. הגישה האקולוגית-סביבתית מתייחסת לסביבות ולמעגלים השונים שבהם נמצא האדם,

המשפחתי, הקבוצתי והקהילתי, ושמה דגש על השתלבותו של האדם בכל אחד מהם. יצוין כי בשל מורכבות הקשיים שעמם אוכלוסייה זו מתמודדת, ולאחר שהמשרד קיים בחינה מעמיקה של הגישה המתאימה ביותר לקידום הדיירים במחלקות אלו, נבחרה גישה טיפולית המאזנת בין הרצון לקידום תפקודי ושילוב בחיי קהילה ובין היכולת להעניק סל רחב של שירותים במסגרת מתאימה. תהליך זה של יישום מודל השירות המתאים ביותר לאוכלוסייה זו נמצא בשלבים אחרונים לקראת פרסום מכרז להפעלת שתי מסגרות של קהילות שיקומיות בגישה אקולוגית. הסטנדרט השירותי החדש שנכתב למכרז והמבטא את עקרונות המודל שפורטו לעיל שונה לאין ערוך מצורות העבודה שמתקיימות היום ב"אילנית" וב"נווה שלווה", הן מבחינת מרחבי המגורים,

פעילות ותכולה, והן בהיקפי משרות העובדים המקצועיים והפארה-מקצועיים. משרד הבריאות צופה כי כמה ספקי שירות יגישו הצעות להפעלת המסגרות האלה ומהם ייבחרו המפעילים של השירותים. לא מן הנמנע שגם המפעילים הנוכחיים של "אילנית" ו"נווה שלווה" יגישו הצעותיהם להפעלת המודל החדש, אולם יודגש כי לנוכח השוני המהותי בין אופן הפעלת שירותים אלו כיום ב"אילנית" וב"נווה שלווה" ובין הסטנדרט החדש הכלול במכרז, יידרשו מסגרות אלה להתאמות רבות ומשמעותיות של התשתיות, כוח-האדם ושיטות העבודה כדי שיוכלו לעמוד בתנאי המכרז. אם יעשו כן, תעמוד להן הזכות להתמודד במכרז כמו לכל ספק שירות אחר. אשר להיבטי הפיקוח והבקרה, הקהילות השיקומיות בגישה האקולוגית יהיו כפופות ישירות למטה בריאות הנפש במשרד הבריאות ותעמודנה בפיקוח אינטנסיבי של צוותי הבקרה של המשרד. לצורך זה ייבנה כלי בקרה ייעודי למסגרות החדשות שיוקמו, שיבחן עמידה בכל תנאי הנוהל ואיכות חיים מיטבית למטופלים. זו התשובה הפורמלית. עכשיו אני אסביר לך.

נעשה ביקור פתע עם חבר הכנסת אילן גילאון, ביקרנו במקום והקפדתי להיכנס לכל החורים, לא ויתרתי על שום דבר: מטבח,

וזו הפעם השנייה שאני שם. הייתי כבר פעם, לפני כמה שנים, ללא הכר. שיפור באלף מעלות. לך אני אומר: נקי, מצוחצח, מסודר, חבל על הזמן. למחסן נכנסתי, הכול, והם לא ידעו שאנחנו באים. מאיפה אני יודע שלא ידעו? כי לא רצו להכניס אותנו, מלמעלה, עד שהזדהיתי כשר. באתי עם טלוויזיה גם, רדיו, טלוויזיה. לכן, אני אומר: לא דנים.

מה הטענה של חברי הכנסת, של אילן, שאני מזדהה אתה? וגם קורא,

כשעליתי לתוכנית, ואני לא יכול לעזור בזה,

אילן טען שהייתה אלימות. אני, כרשות, כפוף למשטרה. אני לא יודע שום דבר אחר. אני לא שוטר, לא חוקר, לא בודק. הגשנו תלונה למשטרה, המשטרה טיפלה, סגרו את התיק, כך אני שומע. אז אני לא יכול לבוא בטענות למשטרה שסגרה את התיק. מי אני שאכריע בדבר? אני חייב לקבל מה שהמשטרה אומרת. אני נגד אלימות. אגב, אני בודק אפשרות, ואני לא מתחייב, אני אומר במפורש,

אבל אני בודק אפשרות שמישהו שתפסו, והוא מואשם, לא מואשם בפועל אבל חושדים בו שהוא הרביץ, יכול להיות שאנחנו צריכים להשעות אותו. לא לפטר, כי אנחנו לא יודעים מה שהיה, זה קיים במשפחתונים, אגב.

אבל מה שיקרה כאן, ואני בדקתי את זה במהלך הסיור: במקום הזה, כמו בעוד מקומות, יש כמה אנשים אלימים, לאו דווקא חולי נפש, כאילו זה חולי נפש אלימים, אני לא רוצה להגיד לך מאיזה אוכלוסיות.

טענו אנשי המקום, וזה אמת, שלפעמים לא נותנים להם, לשם, תיאורטית, אז הוא אומר: אני אגיד שהתחלת אתי.

צריך להיזהר מאוד במה שאנחנו עושים. אני לא שוטר, לא שופט, לא יודע מה להגיד על זה. בגלל זה אני צריך הרבה שיקול דעת לראות מה צריך לטפל במקרים של,

אולי אתה יכול להציע, אני לא יודע אם זה קיים או לא, אבל זה עולה לי עכשיו בראש, כתיבה של איזשהו קוד אתי לאותם מוסדות. למשל, הוא יבוא. בוא, אני אגיד לך, שנייה אחת. אחת הדוגמאות שנותנים לנו זה שקושרים אנשים למשך שלוש-ארבע שעות לכיסא. אני לא יודע, שמולי,

להגיד איפה נגמר הקו המקצועי. איציק, יש ועדות שמאשרות את זה בכל מקום כזה. צריך לזה אישור מיוחד, יש בידוד, יש הרבה דברים,

לזה צריך אישור מיוחד, זה לא סתם. רציתי לראות גם את הכיסא,

בדקתי את כל הדברים.

קטונתי מלהגיד לך כרגע שיש לי, אני נוטה, לבי נוטה, שמישהו שמאשימים אותו שניסה באלימות, במקומות כאלה להשעות עד בירור. בד בבד, לבי גם אומר לי, אני מדבר אתכם פתוח, שלא תגידו לי שהחלטתי, שיגידו: הוא אמר מעל בימת הכנסת, אני מדבר אתכם, בעצם מתייעץ אתכם גם כן. לעומת זאת, יש עוד דבר: לחייב את המשטרה, שהוא צריך לתת החלטה בתוך שבוע ימים. אי-אפשר להשעות סתם ככה. אז מצד אחד אני משעה, מצד אחד אני צריך אישור של המפכ"ל שהוא מתחייב לי שבתוך שבוע ימים הוא גומר את התיק הזה, לכאן או לכאן. לא משנה לי מה, אבל תחליט. אל תסחבו את זה, לא יודע. ואז, יש לי סמכות, ומוסרית גם כן, להגיד:

אני משעה אותו, אם אני יודע שבתוך שבוע ימים הכול מתבהר. אני לא אוריד לו כסף, חלילה וחס, אבל אני מדבר על תכל'ס. זאת התשובה שלי. אני, אין לי בעיה לדון בוועדה,

תודה רבה. חבר הכנסת שמולי, לוועדה? עבודה ורווחה.

אז אנחנו נצביע. ההצעה להעביר את הנושא

תודה, אדוני השר. בעד, 6, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצעות הבאות לסדר-היום: קמפיין עידוד ההימורים של מפעל הפיס,

חבר הכנסת רועי פולקמן, בבקשה, וחברת הכנסת מרב מיכאלי אחריו. משיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, בימים האחרונים אנחנו עדים לקמפיין שיווקי לעידוד הימורים. הוא עוסק, בשתי צורות, הייתי אומר קמפיין מתוחכם, אחד עוסק בסיפור של כמה ההימורים האלה מועילים לעם ישראל,

בזכות הפיס אנחנו מפתחים, בונים בתי-ספר, ודרך אגב,

מצד שני גם יוצאים בקמפיין כמה חשוב, כשכבר מהמרים, להמר באחריות. וגם הדבר הזה מוסכם,

הדבר המרכזי שהציק לי בסיפור הזה, וזה פרי תהליכים שכבר מתנהלים תקופה ארוכה, זה שאני מצפה ממפעל הפיס, וגם מהטוטו, לעשות מעשים, ולא רק לצאת בקמפיין שבסוף גורם לאדם הפשוט לחשוב, כל אדם, ש-1. זה טוב שהוא מהמר, ו-2. זה באמת רק עניין של אחריות. ועוד יותר מזה,

במקביל לכל הקמפיינים האלה, כל אדם חולם שאראלה תתקשר אליו, חלום. חלום של כל אדם, ובאמת זה קמפיין שיווקי מאוד מאוד מוצלח. עכשיו, אנחנו שומעים הרי סיפורים לא מעטים על התמכרות להימורים, ואנחנו גם שומעים לא מעט סיפורים על אנשים שגם אם הם לא מכורים להימורים, היקף ההשקעה וההוצאה שהם מוציאים על הימורים הוא כזה שפוגע בתפקוד של המשפחה. זה יכול להיות אדם שלוקח את קצבאות הילדים ובמקום לקנות בהן בגדים לילדיו הולך ומהמר בשביל החלום להרוויח יותר. והפרסום הזה, כאילו באצטלה של להיות אחראיים, וזה גם טוב,

מה שמפריע לי בקמפיין האחריות הוא זה: האמירה אומרת: תשמעו, זה התפקיד שלכם להיות אחראיים. אנחנו נפתח את ההימורים כמה שיותר, ובימים אלה הוקמה ועדה במשרד האוצר, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שתכליתה לבדוק את נושא ההימורים, כולל שאלה שלא קיבלה מענה שנים רבות והיא: מהו היקף ההימורים הרצוי, כי הטענה הקבועה שמושמעת על-ידי גופי ההימורים היא: אם לא יהמרו אצלנו, חוקית, ילכו להימורים הלא-חוקיים. אז אכן יש פה שאלה, מהו המינון הנכון שבו צריך לאפשר הימורים, אבל השורה התחתונה, מבחינתי, ועליה נסובה כל ההצעה לסדר-היום, היא שזה לא מספיק שגופי ההימורים במדינת ישראל יצאו בקמפיין "קחו אחריות". מבחינתי, צריך לעשות מעשים. המעשים שצריך לעשות, בשלב הראשון, כי יש הרבה נושאים שקשורים להסדרה, אבל הדבר הראשון, וגם הנחתי הצעת חוק בנושא הזה, בנושא כרטיס שחקן, הדבר הבסיסי ביותר שאני דורש בנושא ההימורים הוא אחד: בכל הימור במנגנון חוקי במדינת ישראל יידרש זיהוי. היום במפעל הפיס, בין 20% ל-30% מהכספים, מהרווחים, מגיעים מהימורים במכונות מזל או בכרטיסי זיהוי שאינם מזוהים. בהימורים אחרים אתה צריך לתת כרטיס אשראי,

בטוטו בכלל אין זיהוי. אז, 1. חייב להיות זיהוי. כלומר, אדם בא להמר, שיוציא כרטיס. וכמובן, גם הגבלת גיל,

שילדים לא יהמרו. הדבר השני הוא עניין ה-limit, ההגבלה. אדם הוציא כרטיס שחקן, לא בקפריזה של רגע, הוא לא נגרר לזה. הוא אומר: אני מוציא כרטיס, ואני קובע שאני יכול להוציא בחודש עד 200 שקלים על הימורים,

וכשאני בא להמר בטוטו או בלוטו, בפיס או בכל דבר אחר, אני מעביר את הכרטיס שלי. זה גם מזוהה שמית, וזה גם מוגבל, ואם עברת את הסכום אומרים לך: אדוני, הגדרת כרטיס, הגדרת שאתה לא מוציא יותר מ-200 שקלים בחודש, אתה לא יכול יותר להמר החודש. שני דברים בסיסיים, שהם מעבר לאמירה "קחו אחריות". כי עובדה שאם היינו לוקחים אחריות לכל דבר, לא סתם אנחנו מעלים מחירים של סיגריות, הרי היה אפשר למכור את הסיגריות במחיר אפס ולהגיד: תשמעו, קחו אחריות. אנחנו יודעים שיש פה התמכרות. יש פה איזון מסוים בין התפקיד של המדינה להגן על אנשים לבין פתרונות,

ולכן, המסר שלי הוא פשוט: קמפיין זה טוב, אין ספק שיש גם היגיון מסוים בלהרשות הימורים חוקיים במדינת ישראל. אבל אני מצפה שנקדם במהרה הן את הזיהוי והן את ההגבלה, לפחות כצעד ראשון.

תודה רבה לחבר הכנסת רועי פולקמן. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי וחברתי חברת הכנסת, קודם כול, "בזכות הפיס"?

לא בזכות הפיס, בזכות הכסף של הציבור שמהמר במפעל הפיס, וחלק ניכר מהציבור הזה זה דווקא הציבור המוחלש והמוחלשת ביותר במדינת ישראל, שהכסף שלו דרך מפעל הפיס בא כאילו לעשות דברים טובים, אחרי שהוא עושה דברים מאוד רעים לכל האנשים האלה, שמהמרות ומהמרים במפעל הפיס. זה בעצם סוג של מס עקיף. המדינה צריכה כסף לבנות כיתות? בואו ניקח, נהמר, ניתן למי שאין לה כסף להמר, ומהכסף הזה נבנה כיתות או נבנה אולמות פיס או מתנ"סים או מה שזה לא יהיה. זה בעצם מיסוי, וזה המיסוי הכי גרוע שיש,

הוא סמוי, והוא לוקח מהאנשים שהכי פחות צריך לקחת מהם. להמר באחריות? אנחנו מדברות על הימורים, זה אחד הדברים הממכרים ביותר שיש. אז מצד אחד לאפשר את זה ומצד שני לבוא ולהגיד: לא לא לא,

זאת אומרת לשים מכשול לפני עיוורות ועיוורים, אבל ממש מכשול בסדר גודל, לשים קיר, הם מתנגשים, ואומרים: תלכו באחריות,

אז באמת, הציניות היא מאוד מאוד מרשימה. אני רוצה להגיד, חברי מר פולקמן ציין את זה, רבע מהרווחים של מפעל הפיס, חברי מר פולקמן, רבע

לא מההכנסות, מהרווח הנקי של מפעל הפיס, בא לו ממכונות ההימורים האלקטרוניות, שהן הדבר הכי ממכר שיש, לא רק כי זה לא מזוהה, אלא כי זה אלקטרוני, מנצנץ, המהירות של הסיפוק המיידי היא מדהימה, אתה עושה עוד סיבוב,

ממש כמו וגאס, זה ממש קזינו ברישיון. זה הכי ממכר שיש. זה רבע מהרווחים שלהם, ואת זה, חברי היקרים, את זה מפעל הפיס לא מפרסם, וזה הדבר הכי נגיש, שנמצא בפיצוציות, 500 כאלה ברחבי הארץ, 500, נגישות גם, אגב, לבני-נוער, ואגב אותן מכונות בדיוק כמו המכונות הלא-חוקיות, מה שמאוד מאוד מקשה להבדיל מה הן המכונות החוקיות ומה הן המכונות הלא-חוקיות, והמשטרה היא הראשונה שאומרת את זה. והמשטרה, שהיה צריך להיוועץ בה לפני שנתנו למפעל הפיס את הרישיון הזה, לא נועצו בה. והמשטרה תגיד לכם כמה פשע פורח מסביב למכונות האלה.

מפעל הפיס עצמו נוהג בחוסר אחריות נורא, ולא רק בחוסר אחריות, אלא בניגוד לחוק. מפעל הפיס עצמו לא עומד בתנאי ההיתר שלו,

ההחרגה הזאת מחוק העונשין. ההיתר שהוא קיבל בשביל מכונות המזל האלה, הוא אמור לעמוד על החזר של 90% למהמרות ולמהמרים, הוא לא מגיע אפילו ל-70%.

היה דוח של מבקר המדינה, ומפעל הפיס אמר: כן כן, אנחנו נתקן,

אבל הם לא עומדים בתנאים שהם מחויבים בהם, זאת אומרת: הם לוקחים מהציבור המהמר והמהמרת הזה עוד יותר ממה שמותר להם לקחת. עכשיו צריך להגיד בסוגריים דבר מאוד חשוב, יכול להיות שהמדינה צריכה לאפשר הימורים מתקבלים על הדעת, כאלה של פעם בשבוע, אולי כאלה של אפילו פעם ביום, של אחד, אבל בואו נזכור שכל זה מדובר פה,

כשראש הממשלה שוקל ברצינות גמורה לפתוח קזינו, לא של הממשלה, במדינת ישראל, להגדיל את ההתמכרות, להגדיל את המיסוי העקיף הזה, לטובת אנשים שהם גם לא המדינה והם לא כיתות לימוד. אני רוצה להגיד, גבירותי ורבותי, אני הגשתי הצעת חוק לביטול מכונות המזל של הפיס. זה הדבר הראשון שצריך לעשות, כי זה הנזק הכי גדול, זה הנזק הכי גדול לציבור.

בכל הנקודות האלה,

אמרו לי כל פעם: תבואי ביום שמחלקים את דמי הביטוח הלאומי, ותראי את הציבור חוצה מסניף בנק הדואר, הם מקבלים את הכסף מביטוח לאומי וחוצים לפיצוצייה הקרובה, מאחורי הווילון, מאחורי מה שזה לא יהיה, ויושבים שם וגומרים כמויות אדירות של כסף. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת. לצערי, שר האוצר, שבעיקרון כבר התבטא בפומבי, שגם הוא מתנגד למכונות האלה וגם הוא מכיר בנזק הנורא שהן גורמות, הפיל אותה בוועדת שרים לחקיקה, פשוט הפיל אותה. עכשיו, השר דרעי הגיש ערר, ושם זה עומד. אני מבקשת

אז אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את חברי, א. להפציר בחברי רועי פולקמן להפציר בשר האוצר לשקול מחדש את עמדתו בעניין זה, ב. להזמין אתכם לכנס שאנחנו מקיימות ב-20 בחודש ינואר בעניין הימורים והתמכרויות למפעל הפיס, וכאמור לעשות גם את מה שאתה אמרת,

מר פולקמן. אלה צעדים הכרחיים, ביטול המכונות הוא הצעד הראשון ההכרחי, וגם צמצום היקפי הפרסום של מפעל הפיס ושל ההימורים בכלל, גם הוא דבר שצריך לעשות.

תודה. חבר הכנסת יצחק כהן, סגן שר האוצר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, וחברות, הצעות דחופות לסדר-היום בעניין קמפיין עידוד ההימורים של מפעל הפיס. הוראות ההיתר שניתן למפעל הפיס כוללות כיום מגבלות ברורות הנוגעות בעריכת פרסומות.

בהתאם להמלצות הצוות לגיבוש תוכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל, בכוונתנו לאמץ את המגבלות הנוספות שנקבעו בעניין זה. הצוות לגיבוש תוכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל, שהוקם מכוח החלטת הממשלה מס' 4474 מיום 35 במרס 2012, במסגרת כתב המינוי של שר המשפטים דאז, ואשר השתתפו בו גם נציגי אגף תקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, בחן את ההיבטים השונים של פרסום ושיווק ההימורים ואת דרכי ההסדרה בתחום זה, ואלה עיקריהם: מוצע כי תיקבע הסדרה ייעודית לנושא הפרסום והשיווק של ההימורים. בכלל זה מוצע לקבוע איסורים כלליים, דוגמת האיסור להציג את ההימורים כמשנים חיים, מהווים אלטרנטיבה לעבודה או פתרון לבעיות כלכליות וחברתיות, ראינו בשבוע שעבר, כולנו היינו עדים בזעזוע למקרה של אותו אב שהתמכר והסתבך בהימורים, ומכר את התינוקת שלו ב-100,00 שקל עקב הסתבכות בהימורים, עד כדי כך זה מגיע, ולמנוע הצגת תכנים הקושרים הימורים להצלחה בחיים, אטרקטיביות ותכונות חיוביות אחרות.

יש למנוע הכללת קטינים או סלבריטאים בפרסומות. מוצע כי בהסדרה ייעודית תיכלל הסמכה לקביעה מפורטת של הנחיות לפרסום ושיווק הימורים, על-פי העקרונות שיימנו בהסדרה. מוצע לשקול הטלת חובה לכלול תוכן מיידע ומזהיר במסגרת פרסום ההימורים, כגון סיכוי זכייה ואזהרת התמכרות. מוצע כי הקווים המנחים אשר ייקבעו יחולו על מארגני ההימורים ויחייבו אותם, לגבי כלל הבמות ואמצעי הפרסום שבהם הם יבקשו לעשות שימוש. מוצע עוד כי ההסכמה לקבוע הגבלות תשתרע גם על אופן פרסום דבר שנותן סיוע או חסויות. ההמלצות האלה, בעיקרן, מחייבות עיגון בחקיקה. טיוטת הדוח הופצה להערות הציבור, וטיוטה סופית צפויה לעבור לאישור נציגי הממשלה השונים בשבועות הקרובים. לאחר אישור נציגי הממשלה השונים יוגש הדוח הסופי לאישור שרת המשפטים לשם יישום ההמלצות המוצעות בו. לטעמי זה לא מספיק.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, כשם שיש, להבדיל, או אם אפשר לקחת בהשאלה, את מאגר נתוני האשראי, יש גם מאגר של היכולות הכלכליות של המהמרים. נחמץ הלב לראות שביום שמקבלים את הקצבה מביטוח לאומי דוכני הפיס מלאים בקשי-יום, אנשים עניים, שלא זזים מהדוכן עד שמתכלה להם כל הקצבה, הם חוזרים הביתה עניים, שבורים ורצוצים. וזה חוזר על עצמו. כל חודש את רואה את המחזה המחריד הזה, שאנשים עניים קשי-יום שמקבלים את הכסף מהביטוח הלאומי, רצים לדוכן הפיס ולא זזים ממנו עד שהם מכלים את כל ממונם. לדעתי, מה שאני הצעתי לחברים באגף התקציבים, לחברי במקרו, לאיתי טמקין, אפשר בטכנולוגיה של היום לקבוע נתוני הימורים, כמו נתוני אשראי,

אדם כמו חברתי, שתרצה להמר, היא תוכל להמר על סכום, או עני שירצה להמר, לא יוכל להמר על יותר מ-10 שקלים. ואיך יהיה הזיהוי? כמו הזיהוי היום במקומות עבודה, דווקא במקומות עבודה היי-טקיסטיים, שאת נכנסת, שמה את האצבע שלך על מכשיר מזהה. אפשר שבכל דוכן, המהמר ישים שם את האצבע שלו והמכשיר לא יאפשר לו להמר על יותר ממה שהוא מסוגל. וזה לא ניתן להעברה, אצבע אי-אפשר להעביר,

זה אמצעי חריג, אמצעי קיצוני, אבל לדעתי צריך לחשוב, הטכנולוגיה קיימת, זה יביא הרבה הרבה מזור, גם לכלכלה, אגב, שהכספים, המיליארדים האלה, וזה מיליארדים, במקום שילכו לצריכה, מיליארדים.

אני חושב שתדברי על התקורות, התקורות שם מטורפות,

מפרסום.

התקורות הן מטורפות. המיליארדים האלה, במקום שילכו לצריכה, אותם עניים, הלוא העניים האלה צורכים את הכסף,

הם לא חוסכים אותו. אם במקום להמר היו הולכים לצריכה, ואז אותם מיליארדים היו מניעים את גלגלי המשק. גם הכלכלה הייתה מאוד נהנית מהצריכה שהייתה כתוצאה מזה.

המכונות זה 500 מיליון שקל שמתפנה לך לצמיחה לשנה. זה המון, זה מטורף, זה מטורף. בצעד אחד של ביטול המכונות. אשר על כן, לא נעביר את זה, גברתי היושבת-ראש, אנחנו נעביר את זה לוועדה, ובוועדה אנחנו נמשיך לדון בעניין הזה, וניישם את כל ההצעות ואת כל ההחלטות, גם של חברי רועי פולקמן, גם של מרב מיכאלי וגם את מה שאני מציע. ואני מאוד מקווה שבאוצר יקדמו את התוכנית הזאת, של הזיהוי האישי, וגם של נתוני אשראי, נתוני הימור. לכל אחד יהיה נתון אישי, בכמה הוא מסוגל להמר. אותו עני לא יוכל להמר על יותר מכמה שקלים בודדים.

הטכנולוגיה קיימת, צריך רק את הרצון.

אני מבקש להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה, ברשות המציעים, להמשך דיון, אלא אם כן יש לכם, רועי? חינוך.

או לוועדת החינוך. כדי שזה לא יירקב בוועדת הכנסת, אני מבקש מהמציעים גם להעביר את זה לוועדת החינוך.

חינוך זה מצוין.

כל ועדה, מסכימה עם מרגי. אבל חינוך זה רעיון טוב, כי השאלה, בסדר, אז אנחנו נעבור להצבעה. חינוך.

המציעים, הבעת דעה נוספת, של חבר הכנסת דב חנין. מכובדי סגן השר, מרגע שיוחלט על ועדת החינוך, ראשי מפעל הפיס לא, הם יגידו לך כמה הם תורמים לטיפוח כיתות וכו'. לא לא, לא עושה רושם. אולמות. לא עושה רושם. אם כי האנשים במפעל הפיס הם אנשים טובים, היושב-ראש עוזי דיין הוא אדם מאוד טוב. אדוני סגן השר, אתה יכול לרדת. אנחנו נצביע. תודה, גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, אני רוצה להצטרף לדאגה של המציעים מאותו קמפיין עידוד הימורים של מפעל הפיס, אבל גם, עמיתי חברי הכנסת, להזהיר את כולנו מסכנה אפילו עוד יותר קשה ועוד יותר חמורה שאורבת לפתחנו, וזה רעיון העוועים להקים קזינו במדינת ישראל. ואני אומר בצער ובכאב, שהרעיון הזה מקודם בתמיכה של גורמים רבי כוח בממשלה. זה רעיון מסוכן, זה רעיון אנטי-חברתי. ההשלכות הכלכליות שלו הן מאוד מאוד מזיקות. קזינו לא יהיה פתרון לא לתיירות, לא לתעסוקה, ובטח לא לעתידה של החברה הישראלית. אני מציע שאדוני יושב-ראש ועדת החינוך, במסגרת הדיון שיתקיים בוועדה שלך, אני מציע שבאמת תעלה את השאלה העקרונית-יותר, האם יש רעיונות, ואיפה הם עומדים,

חוץ ממפעל הפיס, שכבר יש לנו, גם מפעלים פרטיים של קזינו בהיקפים גדולים במדינת ישראל. תודה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. ואנחנו עוברים להצבעה, להעביר לוועדת החינוך.

בעד, 10, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעות לסדר-היום תועברנה לוועדת החינוך. אנחנו עוברים להצעות הבאות לסדר-היום: התוכנית להקמת גן לאומי בחוף פלמחים בסכנת ביטול,

ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת דב חנין. גברתי היושבת-ראש,

השבוע התעוררנו לידיעה, הייתי אומרת, מבהילה. המאבק להצלת חוף פלמחים הוא אחד מהמאבקים הסביבתיים המוצלחים ביותר בשנים האחרונות, לדעתי אפילו אפשר לכנות אותו מאבק הדגל על השטחים הפתוחים, על החופים ועל העיקרון שהאינטרס הציבורי לשטח פתוח בחוף חשוב יותר מהאינטרס הכלכלי של יזם ושל כפר נופש. אני גאה, יושבת כאן עדי לוסטיג, שהובילה את המאבק הזה לביטול התוכנית, שיכולה, לפני תשע שנים, אם אינני טועה,

כאשר היא וכמה תושבים נוספים שם באזור התעוררו בוקר אחד לתוכנית שעברה את כל האישורים, שהייתה תוכנית, כמעט כבר זהו, כפר הנופש היה בנוי, ועם המון רוח, המון נחישות והמון מאבק הצליחו לבטל תוכנית,

כנגד כל הסיכויים. כשהמאבק הזה התחיל, אמרו: אין שום סיכוי,

הדחפורים כבר בדרך, האישורים ניתנו, התוכנית עברה את כל השלבים, את כל שלבי התכנון. ולפני ארבע שנים, אחרי חמש שנים של מאבק, ניתנה הבשורה שכן, אפשר לנצח גם נגד כל הסיכויים, כאשר המטרה צודקת וכאשר האינטרס הציבורי גובר על האינטרס הנדל"ני והקנייני. ובאמת הוכרז גן, או הייתה הבטחה להכרזה על גן לאומי, שמתקדמת ממש עכשיו בוועדות התכנון. מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות דבר אחד: להעמיד על כף המאזניים את אותו אינטרס ציבורי, את הצדק, את החוף,

ועל הכף השנייה של המאזניים, כסף, פיצוי ליזמים.

מבחינתם, הלכו, עשו מה שהם יכולים,

אישרו תוכנית, הובטחה להם איזושהי הכנסה מסוימת, ומגיע להם פיצוי, זה בסדר גמור. מדינת ישראל היא זו שהייתה צריכה לשלם את הפיצוי הזה. כשאני אומרת מדינת ישראל אני מתכוונת למשרד האוצר של מדינת ישראל, כי אצלו הכסף. והכול התקדם טוב ויפה, הלכו להליך בוררות אצל,

השופט מני מזוז, ומהרגע שהשופט מני מזוז התמנה לבית-המשפט העליון, אין בוררות, אין גישור, ובטייס אוטומטי התוכנית מתקדמת לקראת אישור, כאשר אם אין שיפוי ואין הסכמה על הפיצוי היא מתבטלת. וכאן אנחנו רואים את הכלל הידוע במאבקים ציבוריים: שהכישלון הוא תמיד סופי, אבל ההצלחה היא זמנית. אז הייתה לנו הצלחה, ועכשיו תורנו להוכיח שהיא לא זמנית, שבמקרה הזה ההצלחה והניצחון וההצלה של חוף פלמחים היא קבועה, והיא תישאר אתנו כאן, וחוף פלמחים יישאר פתוח לטובת הציבור, לטובת האינטרס הציבורי, וזה בסך הכול שאלה של כסף. אני יודעת איך הדברים האלה הולכים, בונים על זה שאנחנו נרדמנו. עשינו את המאבק, הלכה עדי לוסטיג עם הרסטות על הדיונות, על החול, הצטלמה, הכול טוב ויפה, אבל עכשיו בשקט בשקט יחזור כפר הנופש. וכאן התפקיד שלנו, חברותי וחברי חברי הכנסת, להרים את אותו רעש, את אותם דחפורים סביבתיים וירטואליים שינצחו את הדחפורים שעולים על חוף פלמחים, ולהראות שאנחנו כאן,

נעמוד על כך שמה שהשגנו יישאר, הכסף יינתן לפיצוי,

וחוף פלמחים יינצל.

תודה. חבר הכנסת דב חנין. אני רוצה לברך את הגברת לוסטיג, באמת, מאבקים אזרחיים מאוד מאוד חשובים. כל הכבוד. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, הכנסת נמצאת היום במבחן, המאבק שהתנהל בפלמחים הוא מאבק על חוף ים מאוד מיוחד, הוא מאבק על חוף ים מאוד יקר, אבל הוא גם מאבק על הדמוקרטיה. כי אני זוכר את היום הראשון שהגעתי לחוף פלמחים ופגשתי את עדי וקבוצת חבריה המרשימים. החבר'ה המדהימים האלה עשו מעשה, ואמרו: אנחנו לא הולכים לוותר, לא הולכים לוותר על חוף הים שלנו, לא הולכים לוותר על הסביבה שלנו, לא הולכים לוותר, גם אם מאחורי הגב שלנו, ובלי ידיעתנו, העבירו בסתר תוכניות בעייתיות.

והם יצאו למאבק, אכן, כנגד כל הסיכויים, ועוררו דעת קהל, ועוררו ציבור, והזמינו אותנו, חברי הכנסת. ואנחנו ניהלנו, גם בבית הזה, מאבק בוועדות השונות, ובעקבות פנייה שלנו, גברתי היושבת-ראש, נכנס לתמונה גם מבקר המדינה והוציא דוח רציני וחמור על מה שקרה בפרשת פלמחים. ובעקבות כל המאבקים האלה התקבלה החלטה, ואנחנו בירכנו עליה, לעשות בפלמחים גן לאומי. אדוני סגן שר האוצר, ההחלטה הזאת הייתה הישג משמעותי, אבל לא רק הישג סביבתי. זה היה קודם כול הישג חברתי, אנחנו מדברים על חוף ים שהוא של המון המון אנשים באזורי מרכז הארץ ודרום-המרכז, וזה גם היה הישג דמוקרטי, כי זה הראה לאזרחים בישראל שכן, כאשר אנחנו משמיעים את קולנו, האזרחים, הקול הזה גם נשמע והקול הזה יכול להשפיע. היום אנחנו נמצאים בעצם בתחנה האחרונה, בתחנה האחרונה שבה בעקבות כל התהליכים שהתבצעו צריך היה רק לשים את החתימה הסופית ולהוציא את המהלך הזה לדרך. אדוני סגן שר האוצר, אל תיתנו שבמשמרת שלכם המהלך הגדול הזה ייעצר, אל תיתנו שבמשמרת שלכם הדבר הזה ייפול. כן, צריך לפצות את היזמים, אבל זה כסף קטן יחסית לעומת התועלת החברתית הגדולה, הסביבתית, החברתית והדמוקרטית שבהצלת חוף פלמחים. ובאותה הזדמנות, אדוני השר, אני רוצה לסיים בכך שכמו חוף פלמחים יש עוד חופים בארץ, וגם בהם אפשר לעשות את אותו מעשה נלוז ולהוציא מהמגירה תוכנית חבויה שאף אחד לא ידע עליה ואף אחד לא התנגד לה בזמן, כי היא קודמה בסתר. ותוכניות כאלה, גם היום, מבחינה פורמלית, בכוחן לגבור על כל ההוראות הסביבתיות המתקדמות ועל כל ההגנות הראויות,

שאנחנו חוקקנו להגנת החופים.

אדוני סגן השר, הפנייה שלנו אליך נוגעת לא רק לחוף פלמחים, אלא לכלל חופי ישראל. ובחופי ישראל צריך להיות הכלל שאומר: הנורמות המתקדמות המודרניות חייבות להתגבר על התוכניות העתיקות. זה נכון לפלמחים, זה נכון לחופים, זה נכון לחברה שאנחנו רוצים לראות בארץ הזאת.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני סגן שר האוצר, החופים שלנו, השטחים הפתוחים והגנים הלאומיים נמצאים כל הזמן תחת איום. איום מתמיד של בנייה בתקופות רגילות, ובימים אלה של משבר בשוק הדיור האיום הופך להיות יותר מוחשי והופך לסכנה של ממש. וצריך כל הזמן להיזהר שלא לשפוך את התינוק עם המים ולאשר תוכניות שכולנו נצטער עליהן בעתיד. בימים אלה אנחנו נמצאים בסכנה מוחשית בחוף פלמחים. כמו שכולנו זוכרים, עשור שלם נאבקו ארגוני הסביבה ברצון של יזמים להקים במקום כפר נופש, ונאבקו עם כל הלב והנשמה ברצון לגנוב מהציבור שטח פתוח, ואין לי מילה אחרת אלא להגיד לגנוב מהציבור שטח פתוח ורצועת חוף יפהפייה ששייכת לכולנו. וכאן המקום להגיד להם תודה רבה על כל המלחמות שלהם. המאבק הזה הצליח, ובית-המשפט דחה,

את עתירת היזמים וקבע שהמקום יישאר פתוח וטבעי לרווחת הציבור כולו. בדוח מבקר המדינה מ-2009 אף נמצאו ליקויים במכרז למכירת הקרקע, ולכולם היה ברור שאת התוכנית הרעה הזו צריך לבטל, וכך היה. אין מקום לתיירות מסחרית בחוף פלמחים. אלא שאם חשבנו שהאיום נזרק מהדלת, עכשיו הוא עוד עלול לחזור אלינו מהחלון. וכדי להסיר את האיום הזה צריך להסדיר את הפיצויים מול היזמים, כך קבע בית-המשפט. אם משרד האוצר לא יסדיר את נושא הפיצויים מול היזמים, הוא יעמוד בסכנה של ביצוע התוכנית הרעה הזאת וביטול ההחלטה לשמר את המקום כגן לאומי. אדוני סגן שר האוצר, חברי חבר הכנסת איציק כהן, גורם מרכזי באוצר, ויש לי מידע על כך, סירב לשבת מול היזמים ולפצות אותם כספית. ואני אומר לך יותר מזה, אדוני: אם אתה לא תתערב ובכל זאת יבנו שם, אוי ואבוי לנו אם יבנו, מדינת ישראל תיתבע על כל פרק הזמן שלא נתנו ליזם לבנות, כך שהמדינה לא תחמוק מאחריותה לפיצויים. ולכן ראוי שתתערב, אתה ושר האוצר, ותשבו מול היזמים. ואם אותו גורם בכיר באוצר, אחד מסגני הממונה על התקציבים באוצר, כולנו יודעים את השם שלו, מפאת כבודו אני לא רוצה להגיד את השם שלו, לא מוכן לשבת, נא לסיים. גברתי, אני מבקש, זה דבר כל כך חשוב. תיתני לי עוד דקה וחצי.

דקה וחצי לא, אבל שני משפטים לסיום, בבקשה. לא, תאמיני לי, זה בנפשנו. זה לילדים שלך ושלי. תני לי עוד דקה וחצי, לא יותר מכך. ואני מצפה ממך, חבר הכנסת מיקי לוי, אני משתדלת לתת לכולם את אותו הזמן. אני מבקשת, אבל תאמיני לי,

אני יודעת שזה חשוב, אני מבקשת לעמוד בזמנים. בסדר.

יש דברים חשובים יותר מה"בלה בלה" שנעשה לפעמים באולם הזה. אני מצטערת. אני לא מזלזלת באף חבר כנסת ובמה שהוא רוצה לומר. אני מבקשת, עוד שני משפטים ולסיים. איך אפשר לשמוע כשהוא צועק? ולכן, אדוני סגן השר, אני מצפה ממך שתיתן הוראה חד-משמעית לאנשי האוצר, לסגן הממונה על התקציבים, לשבת מול היזמים ולפצות אותם, לפני שיהיה מאוחר מדי. אם יבנו שם כפר נופש וזה יצא אל הפועל, זה יהיה אות קין על המצח של כולנו, כולל שלי וכולל של חברי שניסו להציל ולעצור את המיזם הרע הזה, הגרוע הזה. מדינת ישראל היא לא מדינה גדולה, ולכן רצועת החוף שלה היא מאוד מאוד מצומצמת. אני קורא לך, אדוני סגן שר האוצר, לקחת את זה באופן אישי לידיים,

לתת הוראה לאנשי האוצר לשבת, כפי שנכתב בפסק-הדין,

מול היזמים,

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מזלזל בי כיושבת-ראש, אני מבקשת לרדת. כי כל גרוש ששווה לנו ולעתיד ילדינו, סליחה, חבר הכנסת מיקי לוי. עוד שנייה בבקשה.

ואם אתם לא תעשו את זה, סליחה. סדרנים, תורידו אותו. אנחנו נעשה את זה בדרכים שלנו, וזה ייגמר בצורה לא טובה.

אתה ממשיך לזלזל במה שאני אומרת לך,

אני לא מזלזל בך, גברתי. סליחה, אדוני סגן שר האוצר, אני מבקשת לבוא ולענות.

אני לא יכולה לדבר, אני מנועה, וחבר הכנסת מיקי לוי לקח גם את הזמן שלי. בבקשה. אני מצטרפת לדברים של החברים שלי, שאמרו כאן דברים מאוד מאוד חשובים. הדבר החשוב שאני יכולה לומר, בוא, תעלה בבקשה, שכשיש מאבקים ציבוריים, ובסופו של דבר נאמרה המילה האחרונה על-ידי בית-המשפט, לא ייתכן שהדברים האלה יתהפכו ויחליטו לבנות במקומות שאמרו שלא יבנו וישאירו שטחים פתוחים.

צר לי, אדוני, שלקחתי לך את הזמן. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי הכנסת מיקי לוי,

אני רק אומר שלום ואני בא. ודב חנין, מדובר בתוכנית לגן לאומי שהוגשה על-ידי רשות הטבע והגנים, הבאה לשנות תוכנית מאושרת בכפר נופש בחוף פלמחים. התוכנית הופקדה, הוגשו בה כמה התנגדויות, והוועדה המחוזית אמורה לדון בהתנגדויות בחודש ינואר 2016. בהתייחס לסוגיית השיפוי במקרה של תביעת פיצויים לפי סעיף 197 בגין אישור התוכנית לגן לאומי במקום התוכנית המאושרת לכפר נופש, הרי שהגשת כתב השיפוי נקבעה כתנאי למתן תוקף לתוכנית הגן הלאומי בפלמחים. יחד עם זאת, התוכנית מצויה בשלב ההתנגדויות, וחלק מההתנגדויות שהוגשו עוסקות בשאלת כתב השיפוי, ומשכך הוועדה תדון בסוגיות אלה לעת ההכרעה בהתנגדויות. ככל שתחליט הוועדה להותיר את התנאי על כנו, אגב ההכרעה בהתנגדויות, הרי שיינתן פרק זמן כמקובל למילוי התנאים למתן תוקף לתוכנית. אתה מכיר את זה, מיקי, לא חדש לך.

באשר לטענות בדבר פיצויים, התקיים גישור בין היזמים למדינה אשר במסגרתו נדונה שאלת הפיצויים. במסגרת הגישור לא הגיעו הצדדים להסכמה. אין בעת הזו תביעה לפיצויים כנגד המדינה. עד כאן תשובתי. אבל אני כל כך שמח לראות את הרגישות לסביבה. אגב, שר התחבורה, כשאתה פה גם כן, סליחה, אני לא

למה, גברתי?

אז עוד רגע, בבקשה. עוד רגע, עוד רגע. סגן השר לא, סגן השר עוד לא סיים לדבר. אני מתנצל בפני סגן השר. לא סיימתי,

זכותי לפי הפרוטוקול, שאלת המשך.

זה לא שאילתה זה לא שאילתה אבל. אז מה? את רוצה שאני אצעק לו? אני אצעק לו. אדוני סגן שר האוצר, לא סיימתי אבל, רגע. לא סיים. אבל אני יכול להפריע לו, זה הדמוקרטיה. אז תפריע לו, אין שום בעיה. ואז אני אבקש שיוציאו אותך מהאולם. מיקי, אתה תפריע לי?

אני כל כך שמח לראות פה חברים שכל כך חרדים לאיכות הסביבה ולדברים כל כך מרעננים. אבל למה לא מתייחסים למצוקים על החופים? זה לא מפריע לכם? זו גם השאלה, זו גם השאלה. אנחנו מתחילים מהחופים. בעיית המצוקים לא מפריעה לכם? מפריעה. יש לי תשובה, יש לי תשובה. אדוני סגן השר, אתה מזכיר לי את הדיון בפרק א' בחוק אוויר נקי. פתחנו את הדיון ואז באו ואנשים ואמרו: דב חנין, חבר הכנסת דב חנין, מה עם זיהום מים? אמרתי להם: אני גם נגד זיהום מים, אבל עכשיו אנחנו עוסקים בחוק אוויר נקי. אנחנו כרגע מדברים על, רק עניין המצוקים. מה עשית לגבי המצוקים? איפה הלהט הזה? מה אתה עשית לגבי המצוקים? המון, המון. המון. אבל זה לא מספיק. אז מתחלקים.

כן, יושב פה שר התחבורה. יושב פה שר התחבורה, ידידי השר כץ. הוא אחד השרים המדהימים. לפעילות הענפה שלו אין אח ורע. D-9, D-9. בלי עין הרע, בלי עין הרע. ישראל כץ, בלי עין הרע. אני כל יום נוסע מאשקלון, מאשקלון לירושלים ומירושלים לאשקלון. עכשיו בקטעים האלה אתה רואה את העשייה, אתה רואה את הכביש מכפר-סילבר לכיוון קסטינה,

אבל כשאני מגיע מכביש מס' 1 מתחמץ לי הלב. יגידו הירוקים, השקעה של עשרות, אם לא מאות מיליונים, על גשר, מנהרה אקולוגית. שמעת על זה? בשביל, חשוב. מאוד חשוב, מאוד חשוב. אבל 30% עניים במדינת ישראל, זה גם חשוב. זה שכל ילד שלישי עני, זה גם חשוב. עושים מנהרה אקולוגית, שעלותה,

מאות מיליונים בשביל שלארנבת יהיה מקום, נחמד, מאוד נחמד. הייתי בונה שמורת טבע בכסף הזה. אדוני סגן השר, אתה מכיר את המספרים. זה לא מאות מיליונים. זה עשרות מיליונים. סליחה, אני חוזר בי, עשרות מיליונים. למה? למה משרד האוצר תוקף את משרד התחבורה?

הפוך, אני מפרגן. זה לא הוא. אם זה היה תלוי בו, זה, מבורך של השר כץ. אני מברך אותו על זה. אני רק מראה לכם דוגמאות של פרופורציות.

יש לנו 30% מתושבי המדינה שהם במצב מאוד קשה כלכלית, יש לנו כל ילד שלישי במצב קשה, והארנבת כנראה יותר חשובה. אנחנו מאזנים, אנחנו מאזנים בין הזכויות. כל הזמן אנחנו מאזנים. על כל פנים, א. על זה אני מברך את השר כץ, על הפעילות המדהימה שלו,

אני מבקש גם מכם להיכנס לפרופורציות. קצת פרופורציות לא יזיקו, אוקיי? אני לא מבין את התשובה. בחיי אני לא מבין.

זה לא קשור לפלמחים, לא בעניין של פלמחים. איציק, זה עדיין משאב של שר התחבורה. אדוני סגן השר, אולי נחסוך בכביש לאשקלון שאנחנו עושים?

חלילה, זה לא. ממש לא. נעשה מנהרה אקולוגית נוספת.

אדוני השר, אדוני סגן השר, לא סיימת? בבקשה, לא סיימתי. לא סיימתי.

הדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי. אז ועדת הפנים והגנת הסביבה, אם זה מקובל על כל חברי, אני מבקש להעביר את זה לשם.

הבעת דעה, בבקשה. חבר הכנסת דב חנין, דקה אחת. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן השר, בצדק אתה מפנה את תשומת לבנו לנושאים החברתיים, ודווקא הנושאים החברתיים מחייבים להגן על חוף פלמחים. מי משתמש בחוף פלמחים? לא משתמשים בחוף פלמחים אלה שיכולים לנסוע לריביירה הצרפתית, לא משתמשים בחוף פלמחים אלה שמאחורי הווילה שלהם יש בריכה פרטית והם לא הולכים בכלל לחוף הים. מי שמשתמש בחוף פלמחים זה העם הפשוט, אנשים שבשבילם החוף הזה הוא דבר בסיסי, הוא צורך בסיסי, הוא צורך חיוני, הוא צורך אנושי. ולכן, אדוני סגן השר, אדוני סגן השר, אדוני סגן השר, אני רוצה לברך אותך על הדברים החברתיים שלך, ולומר שדווקא הדברים האלה מחייבים את משרד האוצר להגן על חוף פלמחים, גם ברמה הסביבתית וגם ברמה החברתית, ואין שום סתירה בין השניים. תודה. אנחנו נעבור להצבעה.

בעד, 10, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעות לסדר-היום תועברנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה בנושא: הזנחה והרס בחלקו הגדול של בית-העלמין היהודי העתיק בצפת שרבבות פוקדים אותו, מס' 2178, של חבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב השר לשירותי דת דוד אזולאי. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מכובדי השרים, מכובדי השר לשירותי דת, נחשפה לנגד עינינו תמונת מצב מזעזעת: קברים רצוצים, סוסים משוטטים, קוצים ודרדרים ומאורות נחשים, תמונה עגומה, מראות קשים מבית-הקברות העתיק בצפת. בית-קברות עצום, גדול, רווי בקברי גדולי ישראל ותלמידי חכמים בישראל. אף נספי הרעש, רעידת האדמה בצפת, קבורים שם. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אנחנו כולנו מזדעזעים והמומים וממהרים להצביע על גורמים, מיקי, אפילו אני לא יכול להתגבר, וממהרים להצביע באצבע מאשימה על הגורמים האחראים, אנשי שלטון, כגזענים, כאנטישמים, מאשימים אותם באטימות, כשמדובר בבתי-עלמין יהודיים במדינות זרות. אך כאן אצלנו, כאן במדינת ישראל, בעיר הקודש צפת, מצב מחריד ומזעזע. מכובדי השר לשירותי דת, אני יודע שסוגיית בתי-העלמין העתיקים אינה תחת חסותך. אין בחוק שירותי הדת היהודיים התייחסות לבתי-עלמין עתיקים במדינת ישראל. הם בתי-עלמין ללא אבא וללא אימא. כל סוגיית בתי-העלמין העתיקים לא נמצאת מתחת לשום חוק. כל סוגיית הקבורה במדינת ישראל היא אומנם תחת חסותו של משרד הדתות או המשרד לשירותי דת, איך שלא נקרא לו. בתי-עלמין עתיקים שהם לא מקומות קדושים, כי גם למקומות קדושים יש הגדרה בחוק כמקומות הקדושים, וגם הם חוסים, עד לאחרונה הם לא היו תחת חסותו של המשרד לשירותי דת, אך בתקופה האחרונה הועברו הסמכויות ממשרד התיירות למשרד לשירותי דת. בתי-עלמין עתיקים לא קיימים כלל ועיקר מתחת לשום סעיף בחוק או מתחת לכל סעיף או תקנה תקציבית.

כאילו לא קיימים. גברתי היושבת בראש, ראשי הרשויות המקומיות, האזוריות, הכפרים שבהם שוכנים אותם בתי-עלמין עתיקים, מתעלמים, כי הם נוטים לחשוב שזה בית-עלמין של חברות קדישא, אבל זה לא נכון. הם נמצאים תחת השלטון המוניציפלי או של עירייה, או של מועצה אזורית, או של מועצה, או של כפר.

מהמצב הזה נוצר מצב שבתי-עלמין עתיקים לא כאן ולא שם, כי ראשי רשויות לא מטפלים בהם.

בהיותי השר לשירותי דת ניסיתי לפעול, לא חיכיתי לחוק. ואז הייעוץ המשפטי של המשרד אמר לי: הם לא תחת חסותך, זה לא שטח שאתה יכול להיכנס בו, ולא יכולתי לתקצב. הייתי מתבייש כשהיה בא אלי ראש כפר מהמגזר הערבי ואמר לי: תקשיב,

תראה איך נראה בית-העלמין הזה,

הוא אמר לי: לא נעים לי, נכנסות לשם בהמות, תעשו משהו. אין קול, אין עונה ואין קשב. אדוני, מכובדי השר, זאת השעה, ברגע שהוצף הנושא, שצריך לקבל החלטה וצריך להגדיר אותם: או שיוגדרו כמקום קדוש ויוכפפו למחלקה לפיתוח המקומות הקדושים, או שנחייב את ראשי הרשויות שבשטחם חוסים בתי-העלמין לטפל בהם.

כבוד השר, אני מביא לידיעתך עובדה שאולי ידועה לך: היום בתי-עלמין פעילים שהוגדרו כבית-עלמין סגור, החוק מחייב לטפל ולטפח אותם עד 25 שנה. בתום 25 שנה מיום ההכרזה עליהם כבית-עלמין סגור, אותה חברה קדישא פטורה מלתחזק ולטפח את אותו בית-עלמין. גם כאן יש לקונה וצריך למצוא,

המדינה שלנו כבת 70 שנה עוד מעט וכבר יש היום בתי-עלמין סגורים שמתקרבים לגיל הזה של 25 שנה שבית-העלמין סגור, אז נוסיף גם אותם הם למצב הזה, העגום, של בתי-העלמין העתיקים. בנושא שאנחנו מטפלים, בית-העלמין העתיק בצפת, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, המצב לא היה חייב להיראות כפי שהוא היום. זה בית-עלמין מתויר בתיירות פנים, כי קבורים שם גדולי רבני ישראל: מרן ה"שולחן ערוך", הרב יוסף קארו, עליו השלום. קבור שם האר"י, קבור שם מחבר "לכה דודי", קבורים שם הרמ"ק, רבי פנחס בן יאיר, וכפי שאמרתי, נספי הרעש, אף נטבחי הטבח במעלות, חלקם קבורים שם. אבל החמור מכול הוא, שדווקא בית-העלמין העתיק בצפת נמצא, בהגדרה משפטית, בסטטוס, בבעלות של ההקדש. כפי שידוע לי, אדוני יתקן אותי אם לא, ההקדש נמצא, אם אפשר לומר בבעלותו, ראש ההקדש, או האחראי על ההקדש, זה הרב הראשי הספרדי לעיר הקודש צפת. אני יודע דבר אחד, אדוני השר, שסמכות הולכת עם אחריות. אי-אפשר להיות בעל הסמכות בלי לקחת אחריות, ואי-אפשר, מנגד, להטיל אחריות כשאין לך סמכות. אני אבקש מהמשרד שיבדוק את זה. בכלל, טוב שזה עלה. אני יודע שסוגיית בתי-עלמין עתיקים לא כפופה לך, אבל אם זה כבר עלה ומזכירות הממשלה החליטה שאתה תשיב, אני אבקש להרים את המשימה הזאת, וָלא, אני לוקח על עצמי לחוקק חוק בתי-עלמין עתיקים ולקבוע בחוק. כמובן, במשא-ומתן נחליט.

אין שטח שהוא לא או עירייה או מועצה אזורית או כפר או מועצה מקומית. אם זה נמצא בשטח מוניציפלי כלשהו, כפי שכל שטח אחר חייב להיות מתוחזק, אבל המדינה צריכה לשפות. לכן אני אתכונן, אם לא יימצא פתרון, להגיש הצעת חוק בתי-עלמין עתיקים, חוק שישית את חובת התחזוקה והטיפול על רשות כלשהי, שהמדינה, ביחד אתי, נקבל החלטה שאכן היא תישא בנטל הזה, ולהביא אני לא אומר להביא כבוד, בואו נסיר קודם כול את החרפה הזאת מעל פנינו, מעל מצחנו.

ישיב השר לשירותי דת דוד אזולאי,

גברתי היושבת בראש, עמיתי השר, מכובדי חברי הכנסת, ידידי השר לשעבר, חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך,

אני רוצה להודות לך על שהעלית את הנושא על סדר-היום. גם אני קראתי את אותה כתבה שאדוני קרא. אני חייב להגיד לך שקראתי והזדעזעתי ולא האמנתי למה שאני קורא, שבמדינת ישראל, בלב עיר הקודש צפת, יכול להיות מצב כזה. באמת חשבתי שאני מייד ביום ראשון אטפל בעניין. אז לקחתי את הנושא ותוך כדי טיפול אני בודק ומתברר שאין מי שייתן לי תשובה. זה פשוט לא נמצא בתחום טיפולי. זה לא בתחום טיפולו של המשרד לשירותי דת. אבל כפי שאדוני מכיר אותי, הנושא של מקומות קדושים, בתי-עלמין ישנים וקברי צדיקים מאוד קרוב ללבי, והוכחתי זאת בעבר. נדמה לי שאפילו קצת התחלפנו בתפקיד. כשאני הייתי חבר כנסת ואתה, אדוני, היית השר, גם אז אני העליתי כל מיני נושאים. ברוך השם, זכינו למענה. פה אני מודה שעדיין אין לי תשובה. אני נמצא פה ואין לי תשובה בשבילך. אבל אני מודיע לך חד-משמעית שאין לי שום כוונה לוותר בעניין הזה או להזניח את זה. הנושא חשוב, אי-אפשר להתעלם ממנו. כשמדברים על מורשת ישראל, זה אלף-בית של מורשת ישראל. כפי שהזכרת, גדולי עולם קבורים בבית-העלמין העתיק בצפת. אני מציע לחברי שנמצאים כאן ולאלה שלא נמצאים כאן וצופים בנו: פשוט כואב הלב, לו היינו רואים דבר כזה בחוץ-לארץ, הרי היינו מזדעזעים איך דבר כזה קורה. אני חייב לציין, גברתי היושבת בראש, לפני זמן לא רב ביקרתי במרוקו, ארץ הולדתי.

ביקרתי בקברי צדיקים, ביקרתי בבתי-עלמין. אני רוצה להגיד לך,

יש מקומות שפשוט תענוג היה לראות, איזו תחזוקה. לא-יהודים, בחלק גדול מהמקומות, תושבי המקום תחזקו את המקומות האלה. אני פשוט הייתי המום. תשמעו, זה עשה לי משהו לא טוב. אמרתי: ששם לא-יהודים יתחזקו? אבל זה עניין של אמונה. פשוט הם מאמינים בצדיקים ולכן הם מחזיקים את זה. אני מכיר את זה גם פה בארץ. אני יכול להפנות פה לכל מיני מקומות, כמו בסאג'ור, בפקיעין ובעוד מקומות, שבני המקום באמת מתחזקים את אותו קבר של צדיק. אני חושב בעניין הזה, אני פשוט עושה את זה בהתייעצות אתך, למרות שזה לא מקובל. היה לי הכי קל להגיד לך שזה לא נמצא בתחום טיפולי, ובזה סיימתי את מה שיש לי להגיד. אבל אני לא אעשה זאת, ואני לא מתכוון להרפות מהעניין הזה, כי בסופו של יום אני קודם כול חבר כנסת ואחר כך שר. לכן אני רוצה לבקש את רשותך.

שנעביר את זה לוועדה. מצדי זאת יכולה להיות ועדת החינוך או ועדת הפנים. פנים. אין בעיה, אני אבקש להעביר את הנושא הזה לוועדת הפנים. שם, אני מקווה, יתקיים דיון ויהיו לי תשובות. ואני אומר לך כרגע מעל בימה זו, ברגע שאדוני יחליט להגיש הצעת חוק כזאת, בטוח שבבית תמצא הרבה תומכים, ואני מוכן להיות בראש רשימת התומכים בממשלה להצעת החוק הזאת,

זה יביא מאן דהוא בממשלה לחשוב איך פעם אחת ולתמיד מתייחסים למקומות קדושים שהם הנשמה של העם היהודי, כשמדובר על רבי יוסף קארו, וכשמדובר על גדולי עולם שנמצאים במקום הזה, בהר-הזיתים, ואני באופן אישי מדי פעם הולך להתפלל ולהשתטח על קברי הצדיקים. אני חושב כואב הלב לשמוע שכך במדינת ישראל.

גברתי היושבת-ראש, אם מציע ההצעה מקבל את ההצעה שלי, אני מודה לו על כך, אם לא, יש פרוטוקול, מה שתחליטו. אנחנו נצביע. אני אאפשר לך לרדת כדי שתספיק גם להצביע יחד אתנו. אנחנו נצביע להעביר את זה לוועדת הפנים, ואולי יבוא לציון גואל. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה בעד,

אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להודעת המזכירות. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור בעקבות דיון מהיר בנושא: שקיפות בחברות ביטוח בישראל, הצעתו של חבר הכנסת אורי מקלב.

תודה. אנחנו עוברים להצעה הבאה

בנושא: התנכלות מתועדת של מתנחלים לפעילי זכויות האדם, של חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. ישיב סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. המתנחלת מחברון ענת כהן תקפה באמצע אוקטובר פעילת זכויות אדם מגרמניה. האשמה של הגרמנייה, האישה הזו הואשמה בדבר אחד כל כך פשוט, היא תיעדה את ההתנכלויות של המתנחלים והצבא לפלסטינים. זה כל האשמה שלה, היא תיעדה. היא לא השתתפה בכלום, היא עמדה וצילמה. אז לעמוד ולצלם זו כנראה אשמה שצריך לקבל בגינה סטירות, וזה מתועד, וראינו את זה בכלי התקשורת ובאתרים. ומה היא עשתה? היא רדפה אחריה ואחרי פעיל אחר, סטרה לה פעמיים, זה עולה מהסרט,

בנוכחות שני חיילים. ומה הם עשו?

הם לא עשו כלום. והתגובה, הם הפרידו בין הנצים. לא ראינו לא נצים, ולא ראינו שום תגובה, חוץ מלנסות לשמור על הטלפון הסלולרי הנייד שלה, פעילת השלום. זה כל האשמה שלה. בסרטון נראה פעיל בורח, יש עוד פעיל שהיה שם,

כשהיא רודפת אחריו ברחוב השוהדא, ששם בדרך כלל נמצאים פעילי זכויות אדם אשר מתעדים וממלאים דוחות על פעילות צה"ל והמתנחלים והפגיעות היומיומיות בתושבים ערבים בעלי המקום. ממשלת וצבא הכיבוש מכניסים את תושבי חברון לסגר כדי להקל ולתת חופש פעולה וחופש התנכלות למתנחלים הכובשים, וברגע שמישהו מהעולם בא לצלם את ההתעללות הזו, הצבא והמתנחלים ממשיכים להתעלל גם בהם. המקרה של ענת כהן, לפי מה שרואים בסרטון, הוא התעללות לשמה. וההתנהגות של החיילים, יש את השאלה לסגן השר: האם החיילים שעמדו דום ברגע שהיא סטרה לה פעמיים, וזה חלק ממה שראינו בסרט, האם זו המדיניות, האם זה על דעת עצמם, או שזו המדיניות וההנחיות שהחיילים מקבלים, וההנחיות האלה, האם הן לתת גיבוי, תמיכה והגנה לטרוריסטים היהודים שנמצאים שם? ראינו הרבה תיעוד של חיילים, ומתנחלים שוברים את המצלמות של אנשי "בצלם" ותוקפים אותם פיזית. מה הכוונה, להסתיר את המידע? אם לא מאמינים במה שעושים, או שמתביישים אולי, כדאי להגיד את זה. אם מתביישים במעשים האלה ובהתנכלויות, אז מונעים את הצילום שלהם, לא רוצים שהעולם יראה? צריך לדעת. ראינו את ההפרעות של החיילים, שמנעו מעיתונאית פלסטינית של התחנה הפלסטינית בכפר עבוד, שהם חסמו את המצלמה, שהם צעקו ושיבשו את הניסיון שלה להעביר לשידור.

שהם בסדיר, אולי, לא יודע, הם במילואים.

רואים את זה ברשתות גם החברתיות, וגם בטלוויזיה וגם בכלי תקשורת. האם זו המדיניות? אנו רואים בכל יום שישי את ההתנכלויות של החיילים, וגם המתנחלים, לאלה שבאים להפגין בצורה מתורבתת נגד גדר ההפרדה הגזענית. תיירי ההפגנות? אלה שיש להם סיור מאורגן ובאים לעשות פרובוקציות? באים להראות לעולם את הפנים המכוערות של הכיבוש, זה מה שהם באים להראות. להפגנה תרבותית. אז אם הפנים לא מכוערות, מה יש לכם להסתיר? אה, לנו אין מה להסתיר. בינינו, היא לא גדר הפרדה. אני הייתי שם כל החיים שלי. היא באה להגן על תושבי, זה גדר נגד טרור, מצילת חיים. להגן על מדינת ישראל, גדר נגד טרור, אי-אפשר,

יש מישהו שמנהל את המליאה וזאת אני. נא לא להפריע. בבקשה. אבל צריך לשים דברים על דיוקם, מה לעשות. הם מאוד מדויקים, הם מאוד מדויקים.

והם מתארים את המצב איך שהוא, אפילו בלי לחוות דעת. עדיין אני מדבר על המצב איך שהוא, בלי לחוות דעת.

כן, עוד לא חיוויתי את דעתי, אני בהמשך אחווה את דעתי. נא לא להפריע לו. אני מבקשת, חברות הכנסת, תתאפקו.

ואני מקווה שתשמעי ותשקלי ותחשבי על מה שאת שומעת, ולא לבוא עם דעה קדומה, שהיא שגויה ורק מזיקה, ומזיקה גם ליהודים, לפני הערבים.

עקירת עצי הזית של הפלסטינים ותקיפתם בזמן מסיק הזיתים, או גנבת הפרי של הפלסטינים על-ידי מסיק של המתנחלים בעצי הפלסטינים, בהסתמך על פסקי הלכה של רבנים שנמצאים ברבנות הראשית. לפני יומיים הקראתי את פסק ההלכה של הרב של צפת, שהוא חבר ברבנות הראשית, והוא מקבל גם משכורת מהמדינה וממשלמי המסים פה. חבר'ה, בעידן החדש של הטכנולוגיה,

כשלכל ילד יש טלפון סלולרי עם מצלמה משוכללת, כמה אפשר להסתיר? אנחנו גם לא מסתירים, אתם מסתירים ביותר.

גם אותם אי-אפשר להסתיר. כמה אפשר להסתיר? גדר ההפרדה מפרידה בין המתנחלים שלכם לאזרחים שלנו. חברת הכנסת ברקו, אם תרצי לדבר, אני אתן לך מהצד.

מבלי להתייחס לכל הדברים שאמרת. חברת הכנסת ענת ברקו, תאפשרו לו לסיים את דבריו. בסדר, אני חייבת להתייחס. הם, אני אתן לך להביע דעה מהצד. ההתנהלות של ממשלת ישראל מראה מדיניות ברורה, שהכוונה שלה להסתיר את פשעי הטרור היהודי נגד הפלסטינים. ובכל זאת, במעט שעולה לתקשורת ולרשתות החברתיות רואים את הפרצוף המכוער של הכיבוש והיחס הלא-אנושי לפלסטינים. אחרי כל מה שנחשף מפעולות הטרור, על חברי ממשלת ישראל להתבייש לפני שהם מדברים על טרור. לפני יומיים, בהצעת האי-אמון בממשלה בגלל מדיניותה ביחס לטרור היהודי, עלה שר וענה בשם הממשלה. הוא ברח מלתת תשובה אם לממשלה יש תוכנית בכלל לטיפול בטרור היהודי. הוא ברח, הוא לא השיב, והתחיל להתפלמס. אבל מה שהבנתי מהתשובה שלו בעקיפין, כי הוא לא נתן תשובה, שאין תוכנית. אם אין תוכנית, אז ממשיך המצב של תמיכה בטרור הזה. הוא שאל אותי אם אני מגנה ולא מגנה. אז זו ההזדמנות שאני אענה לו מה אני מגנה. קודם כול, אני מגנה את הכיבוש. אני מגנה את הפגיעה בזכויות אדם, בכל אדם. אני מגנה את רצח הפלסטינים במשפטי שדה. איזה משפטי שדה? שיורים עד שהוא נופל.

שבאים לרצוח? סליחה, סליחה, חבר הכנסת.

אתה יכול לומר, אבל תחליף במילים אחרות. אתה לא יכול לומר שאנחנו מוציאים להורג,

זו דעתי ואני חושב שזה נכון, והכול מתועד. אלה שבאים לרצוח הם באו לטיול, אבל אתה צריך להעמיד את הדברים על דיוקם. חברת הכנסת ברקו, אני אאפשר לכם. אני אאפשר לכם. אני מגנה את הקמת ההתנחלויות והרחבתן.

איך אתה רוצה שאנחנו נתייחס אליך אם אתה אומר דברים כאלה? זו זכותך, אבל לא להגיד שאנחנו מוציאים להורג. שישנה את המילים. ראיתי מחבלים מתאבדים שהורגים 20 איש בבת אחת,

חבר הכנסת מיקי לוי, אני אתן לך להביע דעה. בואו ניתן לו לסיים. הם שהידים. מי אמר שאני תומך בהם? אני אמרתי "זכויות אדם, כל אדם", ואני חושב שזה מספיק ברור.

כל אדם? כל אדם.

אני חושב שזה מספיק ברור. מה, יש לך בעיה לגנות בפועל? אני יודע מה שאני אומר, ומה שיש לך להגיד אתה תענה לי. אני מגנה את הכחדת 93 משפחות פלסטיניות בעזה לפני כשנתיים. 93 משפחות שלא נשאר לא אבא ולא סבא ולא בן ולא נכד, וזה מהתקיפות שהיו לבתים. וזה גם ילדים, גם זקנים, גם נשים, גם טף, גם בנות. את זה אני גם מגנה. אני מגנה את ההשוואה בין הכובש והנכבש. ואת ה"חמאס" אתה לא מגנה?

מה שאני מגנה, אני לא מגנה את "האחים המוסלמים". את ה"חמאס". אני לא מגנה את "האחים המוסלמים". את ה"חמאס", ה"חמאס". אני לא מגנה את "האחים המוסלמים".

לא, את "האחים המוסלמים" אני לא מגנה. ואת "דאעש" לא? "דאעש" כן. אה, יפה מצדך. ואני מגנה כל פשע נגד האנושות. כל פשע נגד האנושות. (אומר בערבית: הארץ הזאת קדושה ולא ישגשג בה עריץ.) אני אתרגם.

אתה יודע, אתם אומרים על ירושלים "בית אל-מקדס",

אתה מבין את האבסורד? אז את לא מבינה לא ערבית ולא עברית. מבינה מעולה. אנחנו לומדים עכשיו. אנחנו לאט-לאט נדע בדיוק מה אתם אומרים.

יש לך עוד שני משפטים ולסיים. נכנסו לדברי.

אני יודעת, אבל שני משפטים ולסיים.

חצי דקה? בסדר. הארץ הזאת קדושה, ושלטון העוול לא יתמיד בה. זה לאורך כל ההיסטוריה, והחוק הזה לא ישתנה לעולם. ובקוראן, בסורת אל-איסרא', אלוהים פונה אל בני-ישראל והוא אומר להם: (אומר דברים בערבית ומתרגמם) והתרגום: אם תיטיבו, תיטיבו לנפשותיכם, ואם תרעו, רק להן.

מה שהיה היום, שעולה הצעת חוק בתמיכת הממשלה, שאומרת: אין עם פלסטיני, ובסוף, בישיבה עם ראש הממשלה, ובתמיכתו, מי שהציע אותה אומר: זו ההתחלה של הסיפוח, וראש הממשלה יוצא למדינות העולם ומדבר על שלום ומדבר על שתי מדינות: אנחנו צריכים לדעת למי הוא משקר ומה העמדה שלו.

תודה רבה. חבר הכנסת אלי בן-דהן, סגן שר הביטחון, בבקשה. הבעת דעה אחרי דברי השר. גברתי היושבת-ראש, חברי השר, חברי חברי הכנסת, בפתח דברי אני ארצה לשלוח תנחומים למשפחתו של גנדי קופמן, השם ייקום דמו, תושב חברון שנפטר הבוקר.

חבר הכנסת אל חכים, אני מתקומם נגד הביטוי "כוחות הכיבוש". צה"ל אינו צבא כיבוש. אז מה הוא עושה בגדה המערבית? אין עם נחשב כובש בארצו.

עוד פעם: אין עם כובש בארצו.

בחודשים האחרונים, תקשיב טוב עד הסוף, אני לא הפרעתי לך, בחודשים האחרונים אנחנו עדים להתנכלות בלתי פוסקת של פלסטינים כנגד תושבי חברון. עד היום היו עשרות אירועי פח"ע נגד תושבי חברון וניסיונות רצח. באירועים אלה נרצחו חמישה אנשים תושבי חברון, 18 נפצעו קשה בדרגות שונות. רק הבוקר, כפי שהזכרתי קודם, מת מפצעיו עובד תחזוקה של היישוב בחברון, שנדקר על-ידי מחבל פלסטיני שבא להרוג אותו במדרגות של מערת המכפלה. כך שעם כל הכבוד, יש להעמיד את ההצעה שלך לסדר-יום בפרופורציה נכונה. ואגב דבריך, לא שמעתי מעולם אף אחד מחברי הכנסת שלכם שמגנה את הרצח של למעלה מ-20 יהודים שנרצחו בחודשיים האחרונים.

אף אחד, אף אחד מכם לא גינה את הרצח. מה יש להם לעשות? אין להם מה לעשות.

זו בדיוק הבעיה שלכם. רק לרצוח, זה מה שאתם יודעים לעשות. לגופו של עניין, צה"ל פועל לילות כימים להגן על התושבים מפני אירועי פח"ע וכדי למנוע כל אירוע חיכוך בין אוכלוסייה פלסטינית לאוכלוסייה יהודית באזור יהודה ושומרון בכלל ובמרחב חברון בפרט, כפי שמתואר בפנייה. במרחב חברון פרוסים כל העת כוחות ביטחון רבים, שאמונים על שמירת ביטחון המרחב ועל הגנת התושבים.

כי כוחות צה"ל המצויים באזור מונחים להתערב בכל אירוע חיכוך באשר הוא, במטרה לעצור את האירוע בצורה המהירה, המקצועית והבטוחה ביותר. אוסיף ואציין כי לאחר התרחשות כל אירוע חיכוך ובסיום טיפול של חיילי צה"ל, הנושא מועבר להמשך טיפולה של משטרת ישראל, וזאת לשם תחקור, אכיפה וטיפול בהגשת תלונות על-ידי האזרחים, ככל שאלה יחפצו בכך. חשוב לציין כי לאחרונה ניכרת ירידה משמעותית במספר אירועי החיכוך במרחב היישוב היהודי בחברון. חיילי צה"ל ימשיכו להגן ולשמור על התושבים הנמצאים בגזרה, תוך מתן אפשרות מלאה לחופש עיתונאי וחופש הביטוי, והכול בהתאם לחוק. בניגוד לנאמר בדבריך, אין ולא הייתה ולא תהיה התנכלות של כוחות הביטחון לפעילי זכויות האדם ולכתבים הנוכחים בשטח. כוחות הביטחון ימשיכו ויפעלו מתוך מטרה להפסיק את אירועי החיכוך הללו, להגן על התושבים ולפעול לשמירת הביטחון באזור.

מה מציע סגן השר? מבחינתי להסתפק בתשובה הזאת. לא צריך מעבר לזה.

טוב, אנחנו עוברים להצבעה. מה המציע מבקש? חברת הכנסת ענת ברקו, את רוצה להביע דעה מהצד? לרשותך דקה. חברת הכנסת ברקו, עכשיו. אנחנו רוצים לסיים את היום. יום ארוך לכל הדעות.

כן, כן. גברתי היושבת-ראש, תודה, כנסת נכבדה, חבר הכנסת חאג' יחיא, למזלנו אין לנו טרוריסטים כמו שלכם. יש טרוריסטים, אך זה בטל בשישים, ואנו מתייחסים אליהם כאל טרוריסטים באופן שווה. השב"כ חוקר אותם והם יעמדו לדין על-פי אותם קריטריונים. כיצד אתם נערכים לטרור בחברה כה אלימה? הנביא שלכם אמר: אל-קאתל יֻקתַל, רוצח צריך להרוג. ולכן, מי שיבוא עם סכין צריך לקחת בחשבון שדמו בראשו, וגם צריך לבדוק אם אין עליו, או עליה, חגורת נפץ. הפסוק שאתה הבאת מהקוראן הוא פסוק מעניין, כיוון שאת החלק הראשון אולי קצת שכחת, הוא מדבר על בָּנִי ישראל. לא פלסטינים, בָּנִי ישראל. בָּנִי ישראל, בְּנֵי ישראל.

הוא מדבר על כך שבאמת אם הם יהיו טובים, ייתנו להם את הארץ הזאת. אני מבקשת לסיים. אבל בוא ונסתכל סביבנו. האם אלו שסביבנו, האסלאמיסטים ואלה שתומכים בהם, ב"חמאס" וכדומה, האם הם טובים מאתנו? לא ולא. אני מבקשת לסיים. אני מסיימת. משפט אחד, גברתי. גדר ההפרדה, שדיברת עליה, ותיירי ההפגנות המקצועיים, חס וחלילה הם לא יוכלו להפגין, לא בסוריה ולא בעזה. הם חוששים. פה אפשר לשתות בירה ולצאת להפגין ולחגוג בכל מיני חנגות ומסיבות. זה מה שהם עושים. גדר ההפרדה מפרידה בין הטרוריסטים לבין אלה שנפשם חפצה בחיים.

לכן אנחנו פה לנצח, ויקל עליכם להתמודד עם העניין הזה אם תשלימו אתו.

תודה. אנחנו עוברים להצבעה. בעד זה הסרה, ומי שלא רוצה להסיר ורוצה להעביר לוועדה, נגד. בעד, זה בעד ההסרה? בעד, זה בעד ההסרה. כן. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד להסיר, 3, נגד, 1, אין נמנעים. ההצעה לסדר-היום תוסר מסדר-היום ולא תועבר לוועדה. אנחנו עוברים לשאילתות לשר הביטחון. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. סגן השר, אני מבקשת ממך לעלות. בבקשה. חברת הכנסת ענת ברקו, נא להמתין. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר התחבורה, אדוני סגן השר, אני רוצה לשאול, זו שאילתה שהוגשה לפני חצי שנה, היום סוף-סוף אני מגישה אותה, מדוע הוחלט בצה"ל לסגור את פרויקט הדגל החברתי של הצבא, פרויקט "עתידים"?

כאב לב גדול סביב העניין הזה. גברתי היושבת-ראש, חברי שר התחבורה, חברי הכנסת, תוכנית "עתידים" להוראה הוקמה בשנת 2003 מתוך רצון לחזק את לימודי המדעים בפריפריה, לאור מחסור במורים למקצועות אלה. התוכנית נוסדה בשיתוף בין משרד האוצר, משרד החינוך ומשרד הביטחון עם יעד ל-100 מורים בשנה. כחלק מהתוכנית, בתום פרק ההכשרה האקדמית, שובצו המורים בבתי-ספר בפריפריה שבהם קיים מחסור במורים מקצועיים. בתחילת שנת 2014 התקיים דיון בראשות ראש חטיבת התכנון ומינהל כוח-אדם, במטרה לבחון את המשך תוכנית "עתידים" להוראה על רקע הקשיים התקציביים אשר התעוררו וכן על רקע בחינת כלל הפרויקטים הקיימים באגף כוח-אדם, במסגרת תוכנית הקטנת מספר חיילי הקבע של צה"ל. בדיון הוצג על-ידי חיל החינוך, אשר אחראים פיקודית לתוכנית, כי קיים פער בין החזון לבין מימוש התוכנית בפועל: מספר המורים המתחילים את הלימודים הוא בממוצע 15 בשנה, ואני מזכיר שהיעד היה 100, ומתוך ה-15, שיעור הנשירה בתוכנית היה כ-25%; ובנוסף, למורים המסיימים, המעטים שמסיימים, קשיי השתלבות של המורים בבתי-הספר. לאור המידע והנתונים שהוצגו בדיון הנ"ל, לאור האפקטיביות הנמוכה של המסלול והמציאות התקציבית שהביאה תוכנית ההתכנסות בכל הרמות בצה"ל, סוכם על-ידי ראש חטיבת התכנון ומינהל כוח-אדם באגף כוח-אדם על צמצום הדרגתי של התוכנית עד לסגירתה בסוף שנת 2015. על זה נאמר מאמר חז"ל: "ההכרח לא יגונה". רגע, אדוני סגן השר, שאלה נוספת. חברת הכנסת ברקו, למה את הולכת רחוק? בגלל, אה, התמונות. הנשיא, אין בעיה. אדוני סגן השר, יש לי תחושה מאוד לא טובה. האם צה"ל מתפרק מתפקידו החברתי? התוכנית הזו הייתה תוכנית שנתנה הרבה מאוד תקווה וכלי לניוד חברתי בפריפריה, שלקחה ילדים למדעים. אני הייתי בצבא באותה תקופה, ואנחנו היינו גאים בתוכנית הזאת. היא בהחלט הראתה גם את התרומה האדירה של צה"ל, גם כקטר שמוביל לשינוי. לצערי הרב, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שאנשים פוטרו, אנשי קבע שהיו בתוכנית הזו, לחבר'ה נפסקו הלימודים באמצע, ולכן אני חושבת שיכול להיות שיש כאן איזושהי אמירה של צה"ל, ואנחנו פספסנו את העניין הזה, וכה חבל. צה"ל, חס ושלום, לא מתפרק מהמטרות החברתיות שלו. צה"ל ממשיך להיות כור ההיתוך והמחבר בין כל חלקי החברה הישראלית. צה"ל,

לוקח על עצמו משימות רבות מאוד, חברתיות, בחיבור עולים חדשים, בחיבור של אוכלוסיות קשות מבחינות רבות, צה"ל מחבר אותם להוויה הצה"לית והופך אותם לחיילים טובים. לצערנו הרב, כפי שאני הראיתי, התוכנית הזאת נכשלה. היא נכשלה כי ברגע שהממוצע יוצא 15 מורים בשנה, מתוך כוונה ל-100, ו-25% מהם נושרים, דהיינו בסופו של דבר אנחנו מגיעים ל-11 מורים בשנה, זה כישלון.

ובשביל 11 מורים להחזיק מנגנון שלם, צה"ל לא יכול לעשות את זה. עדיף שצה"ל יפנה את המשאבים שיש לו לפרויקטים עם הצלחה גדולה יותר, ויש פרויקטים כאלה, מאשר להשקיע בפרויקט שהוא לא מוצלח, לצערנו הרב.

תודה לסגן השר חבר הכנסת אלי בן-דיין. דהן, דהן. בן-דהן, כן. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ג בטבת התשע"ו, 4 בינואר 2016, בשעה 16:00.